יום רביעי ח' בטבת התשפ"ה, 8 בינואר 2025. היום הוא היום ה-460 למלחמה שעודנה נמשכת, וזהו גם מניין הימים שבהם 100 מאחינו ואחיותינו, שתמונותיהם כאן נמצאות לנגד עינינו, עודם נמצאים בשבי, ואני כולנו מתפללים לשובם המהיר למשפחותיהם. הנושא הראשון שעל סדר-היום, הצעות חוק לדיון המוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון, הגנה על סמלי הנצחה ומורשת), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת משה סעדה ושמחה רוטמן. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת משה סעדה אל הדוכן להציג את הצעת החוק. בוקר אור. לרשותך עד עשר דקות. ברשות יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת המועטים שנמצאים פה, השר קרעי, חברי. אזרחי ישראל.

הם חשובים לא פחות,

כי אנחנו מייצגים אותם. לכן הציבור נמצא מעלינו. נכון, נכון, מעלינו, אני מסכים. 7 באוקטובר מחייב את החברה הישראלית לאתחל מחדש במגוון נושאים. 7 באוקטובר זה אחד האירועים הקשים ביותר בחברה הישראלית, ולא רק בחברה הישראלית, באומה היהודית בכלל, בהיסטוריה של העם היהודי. זה דורש מאיתנו לאתחל מחדש בענייני ביטחון, בענייני חברה. ואני רוצה לדון באחד העניינים הללו, אחד הנושאים, שמירה על אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, אתרים לאומיים שמספרים את סיפורה של תקומת מדינת ישראל ואתרי הנצחה שמספרים את הסיפור של גבורתם ומלחמתם של הנופלים.

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה קשה לשמור על האתרים הללו, כי הם פרוסים בכל רחבי הארץ ומספרים את תקומת ישראל, את התקומה וגם את הניצחון. מי שמנצל את הפרצה הזאת הם אותם פורצי פרצות, פורעים, בדרך כלל לאומניים, שמחללים את הקודש, ולכן מרבית אותם אירועים הם על רקע לאומני. פגיעה באתר הנצחה או באתר לאומי היא לא פגיעה רק בסמל, במורשת, בהנצחה, היא גם פגיעה במשפחה, באופן אישי במשפחה, במשפחה של הנופל.

שערו בנפשכם, משפחה שחוותה שכול,

במציאות היום-יומית שלנו קל לדמיין את זה, כי זה קורה כל יום, כמה זה קשה מנשוא, כמה אי-אפשר להכיל את זה, כמה המשפחה לא חוזרת למסלולה. עכשיו תחשבו על אותה משפחה שאחרי שהיא קוברת את בנה יקירה, היא נאלצת גם לראות שמחללים את הקודש, שמחללים את הקבר. משפחה שמגיעה ביום השנה לאתר ההנצחה כדי להתייחד, כל המשפחה, עם יקירה ולהעלות את הזיכרונות, ומגיעה ורואה את האתר, את המקום הקדוש,

היא למעשה חווה פגיעה נוספת, קשה מאוד, שהיא מעבר לפגיעה הקשה של מות יקירה. כדי למגר את התופעה הזאת, שלצערי קיימת במדינת ישראל, צריך מצד אחד לייצר ענישה פלילית מחמירה וענישה כלכלית, ענישה משולבת. החוק הקיים כיום מאפשר ענישה חמורה של שלוש שנות מאסר, אבל מה הוא מצריך? אני מדגיש: חייב להיות נזק חמור ובלתי הפיך. מה זה חמור ובלתי הפיך? אתה צריך לנתץ את המצבות. עכשיו אני שואל אתכם: מה קורה במקרים שהם פחות חמורים? מישהו מרסס גרפיטי, זה לא חילול הקודש? מה הדין במקרה כזה? לא מזמן, באנדרטת הצנחנים בירושלים, מישהו ריסס גרפיטי וכתב בערבית: אללה אכבר. ברור לכולנו שזו פגיעה קשה בכבוד האומה ופגיעה קשה במשפחה. אתם מבינים שזה לא עונה להגדרה נזק חמור ובלתי הפיך.

אפשר בנקל לתקן את הנזק, אפשר לנקות. את המצבה אפשר לנקות, אבל את הפגיעה במשפחה אי-אפשר, זה נצרב, משפחה שחוותה אובדן וחוותה קושי. החוק החדש שאני מביא היום, התיקון, מתקן את המעוות וסוגר את הפרצה, קובע ענישה משמעותית של שנתיים מאסר על כל פגיעה, על כל ריסוס, על כל חילול שמבזה את האתר ומבזה את הקודש. אבל זה לא מספיק ענישה פלילית, גם ענישה כלכלית משמעותית.

אחרי שנתקן כולנו את החוק החדש, כל משפחה שכולה שהקבר של יקירה יחולל תוכל לתבוע, ללא הוכחת נזק, בסכום של 120,000 שקל את פורע החוק ואת הטרוריסט. אני חושב שרק ענישה פלילית מחמירה בשילוב ענישה כלכלית ירתיעו ובעזרת השם ימגרו את התופעה החמורה הזאת. אני חושב שהחוק הזה, אני מצפה מכל חברי הכנסת, מכל הסיעות להצביע בעד. גם חבריי מהאופוזיציה, בחוק הזה אני מצפה מכם שנשלב יחד כולנו ידיים ונצביע בעדו ונקדם אותו כמה שיותר מהר, כדי למנוע פגיעה נוספת במשפחות השכולות. תודה רבה לכם. תודה לחבר הכנסת משה סעדה, ואני מתכבד להזמין את השר שלמה קרעי להציג את עמדת הממשלה ביחס לחוק. אדוני היושב הראש, חבריי חברי הכנסת, אני מקריא לכם את תגובת השרה להגנת הסביבה. הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון, הגנה על סמלי הנצחה ומורשת), מטעם חברי הכנסת משה סעדה, שמחה רוטמן ודני דנון, שכבר לא כאן, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק גנים לאומיים,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה על ידי קביעת עבירה של חילול אתר לאומי והוספת אפשרות לקרוב משפחה של חלל לתבוע פיצוי בהליך אזרחי בגין חילול אתר הנצחה. הממשלה רואה חשיבות רבה בשמירה על אתרי הנצחה ואתרים לאומיים, ומכירה בצורך להתמודד עם מעשים של פגיעה באתרים אלה או חילולם. חשוב לומר שחילול של אתרים לאומיים ואתרי הנצחה אסור גם היו היום לפיו החוק, אבל יש מקום, כמו שאמרת, חבר הכנסת סעדה, לשיפור של הסדרי האכיפה. על כן הממשלה תומכת בהצעת החוק, בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים, בשים לב לכך שתחום ההנצחה מצוי באחריות שר הביטחון, ותחום אתרים לאומיים מצוי באחריות השרה להגנת הסביבה. אני קורא לכם, חבריי חברי הכנסת, לתמוך.

- - - חוץ מגלעד קריב, חוץ מקריב, שרוצה לעלות להתנגד.

אולי תגיד מראש מה אתה רוצה לומר, שאני אענה לך כבר עכשיו.

אני מקשיב, אוקיי.

שניים ביקשו להתנגד להצעת החוק. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה. בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש. איפה גלעד? אדוני היושב-ראש, מי אמר: אין לי בעיה שילדים ייהרגו? לא אמרתי דבר כזה, אתה פשוט מעוות מציאות. אני יותר ממך דאגתי לזכויות אדם בחיים שלי. אתה פשוט מעוות מציאות. אתמול פרסמו שני עיתונאים שראיינו - - אתה - - - - - את חבר הכנסת הזה כשהוא אמר - - שנייה. - - אין לי - - - חבר הכנסת טיבי. אתה מנצל - - - אדוני, אני עומד על כך שמי שעולה להתנגד - - - בדיוק, ואני אקשר את זה עם עניינים לאומיים ואתרי הנצחה. אז אם אתה מבקש להתנגד להצעת החוק, בבקשה.

נגיד שיש אתר הנצחה לילדים, נגיד שיש אתר הנצחה לילדים שנהרגו במלחמה, ומגיע ח"כ אנונימי כמעט, אומר: אין לי בעיות שילדים ייהרגו, בעזה, כמובן - - אתה ממש מסלף. - - וחבל שלא עושים. האם צריך לתמוך בהצעה הזאת או לא צריך לתמוך?

כשאני יושב כאן כאן - - אתה לא דואג. לא לעזור לי. - - אני עומד על כך שהמוסד הזה שנועד להביע התנגדות להצעת החוק - - - לכן קישרתי,

הקישור מאוד מאולץ, אדוני.

מותר שהקישור יהיה - - - אם אתה רוצה שהקישור יתייחס להצעת החוק,

אם לא, אז אנא. אמרתי: נגיד שילדים נהרגו, ויש להם אתר הנצחה לילדים שנהרגו, ובא חבר הכנסת שיוזם את ההצעה הזאת ואומר: אין לי בעיה שילדים ייהרגו בעזה, וחבל שלא עשינו את זה קודם. רק לציין. טוב, תודה.

אף אחד לא הסתייג מהאמירה של האיש הזה.

מי שלא אכפת לו - - - זה אתה. אתה רוצה להשיב על ההתנגדות - - אתה לא הכחשת אפילו. - - או שנצביע? להצביע או להשיב?

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה הטרומית על הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון, הגנה על סמלי הנצחה ומורשת), התשפ"ג 2023. בבקשה,

הצבעה שמית. סליחה, סליחה, אני מבטל את ההצבעה. אם אתם מבקשים שמית, הגשתם מסמך. אתם מבקשים שמית?

אם כן, ההצבעה תהיה שמית. אנא קראו בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו,

אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר,

אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת. אנא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

אינו נוכח ירון לוי,

אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה משתתפת בהצבעה פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) דן אילוז, בעד ניסים ואטורי, בעד האם יש נוספים? אם אין, תמה ההצבעה. נא לסכם את הקולות.

אולי תספר לנו מה עשית ב-7 באוקטובר בבוקר? גיבור שכמותך. בוא, תספר מה אתה עשית בבוקר. אולי נסעת לקיסריה, להחזיק לראש הממשלה את היד. חבר הכנסת קריב, זה מפריע. חבר הכנסת קריב, זה מפריע. אתה יודע מה מפריע? כשמכנים גיבורי ישראל בוגדים. חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. מתי הפריימריז? למה בהצבעות לא נותנים את האפשרויות שיש בהצבעות אלקטרוניות? מה ההבדל? למה בהקראות, זאת אומרת בהצבעות שמיות לא נותנים אפשרויות שיש בהצבעות אלקטרוניות. אתה תחליט מה אתה רוצה, לא משתתף, נמנע. לא, אבל הוא לא נותן. לא, הוא נותן לך מה שאתה רוצה. לא עכשיו, לא עכשיו. לא להפריע עכשיו.

לא להפריע. יש נוכח. תגיד נוכח. אחר כך תפנה, הוא יסביר לך. תודה רבה. 24 בעד, נמנע אחד. אני קובע כי הצעת חוק גנים לאומיים,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון, הגנה על סמלי הנצחה ומורשת), התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, הגשת תובענה נגד גוף אשר פעילותו מחייבת רישיון), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ארז מלול. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מלול להציג את הצעת החוק. בבקשה. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד שר המשפטים, חבריי חברי הכנסת, בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה מדאיגה בתביעות ייצוגיות המופנות כלפי עסקים קטנים ומשפחתיים. מדובר במסעדות שכונתיות, בתי קפה מקומיים,

מספרות, מאפיות, חנויות בגדים קטנות ובעלי מלאכה שעובדים ימים כלילות כדי להתפרנס בכבוד. תחת האיום הבלתי-פוסק של תביעות מסוג זה, עסקים אלה מוצאים את עצמם נאבקים לא רק על הישרדותם אלא גם על עתידם הכלכלי. במהלך תפקידי נחשפתי לעשרות מקרים שבהם בעלי עסקים נקלעו למצוקה קשה בעקבות תביעות אלו. בפניות רבות שהגיעו אליי מבעלות ובעלי עסקים נחשפת תמונה כואבת: במקום להשקיע בפיתוח העסק, בשיפור השירות וביצירת מקומות עבודה, הם נאלצים להפנות את משאביהם להתמודדות משפטית יקרה ומתישה. גם דירוג האשראי שלהם לפעמים נפגע כאשר יש תביעה על 3, 4 מיליוני שקלים. המתח והלחץ שמלווים את אותם בעלי עסקים אינם רק עניין כלכלי. מדובר באנשים שלעיתים קרובות רואים בעסק שלהם חזות הכול, השקעה במשך שנים של עבודה קשה ומסורה. חשוב לי להבהיר שאף אחד מאיתנו לא מתנגד לכלי הזה, למוסד הזה של התביעות הייצוגיות.

זהו כלי חשוב וחיוני להגנה על זכויות הציבור. אולם מה שקורה כיום הוא עיוות מטריד של המנגנון הזה, ולא לזה התכוון המחוקק. במקום להגן על נפגעים אמיתיים, התביעות הייצוגיות הפכו למנגנון רווחי בעבור עורכי דין שמחפשים באופן שיטתי כל טעות שולית, כל פגם קטן, כדי לייצר תביעות ענק, לרוב ללא קשר ממשי לפגיעה אמיתית, והאזרח לא נהנה מהתביעה. במקום שהכלי הזה ישמש להבטחת צדק חברתי, הוא הפך לצערנו לתעשיית מתועשת של ציד עסקים. התוצאה: עסקים קטנים ובינוניים, המהווים את ליבה של הכלכלה הישראלית, הופכים ליעד קל ופגיע. מדוע דווקא הם? משום שאין להם את המשאבים הדרושים להתגונן, ומשום שברוב המקרים הם ייאלצו להתפשר ולשלם, גם כשמדובר בתביעת חסרת בסיס, רק כדי להימנע מעלויות ההליך המשפטי הארוך והיקר. זו הזדמנות אמיתית לתקן את המצב הקיים ולהבטיח שהעסקים הקטנים והבינוניים, שהם הרבה יותר מסתם גלגלי שיניים בכלכלה, יוכלו להמשיך לפעול ולהתפתח. אלה עסקים שהם הלב הפועם של הקהילות שלנו, מקור לפרנסה, ליצירתיות ולחיבור אנושי. עלינו להבטיח כי העסקים הקטנים והמשפחתיים שנאבקים מדי יום על קיומם, יקבלו את ההגנה שהם ראויים לה. אני מאמין שמדובר בצעד ראשון אך קריטי לשמירה על הלכידות הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל. לסיום, אני פונה לחברי חבר הכנסת אלעזר שטרן. לפני יומיים היו חילופי דברים, ואני חשבתי על זה, וכבר דיברנו בעבר. גם הפעם נזכרתי בתקופת ההתנתקות,

איך שתקראו לזה, אז הייתי יושב בבניינים מול הכנסת, בנייני וולפסון, אצל חברי אבי דורון, שהיה מנכ"ל משרד התקשורת,

וצופה בטלוויזיה בדמעות. הייתי אז בן בית אצלו. רואים את המשפחות שנעקרו, איך הם יוצאים עם הילדים, מהמקום שהם אהבו, ממקום העבודה והלימודים, וכאב לי מאוד. מצד שני ראיתי בתמונות איך רודפים אותך ואת משפחתך ואת ילדיך, וגם זה כאב לי, לא באותה רמת כאב, אבל כאב לי. ואמרתי: ראו איזה איש חזק, יש לו אמונה, הוא ממשיך, הוא לא נכנע. למה רדפו אותך אז, ובמיוחד אותך? בגלל הכיפה שעל ראשך. הכיפה שעל ראשך, זאת הסיבה שכל משפחתך סבלה, ולצערי, אתה לא לומד את הלקח. היום אתה תוקף ציבור שלם בגלל האמונה שלו וסוג הכיפה שעל ראשו. אל תשכח, וכנראה שכחת: "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך". אבקש לקבל את תמיכתכם בהצעת החוק.

אבקש להעבירה לוועדת הכנסת לצורך קביעת ועדה. אני מתכבד להזמין את השר יריב לוין, שר המשפטים, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. הילדים שלנו זה הזבולון שלכם. אתם תשבו באוהלים, והילדים שלנו ימלאו את בית הקברות. גם הילדים שלנו יושבים - - - בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת מלול עוסקת במרכיב אחד מתוך מכלול גדול של סוגיית התובענות הייצוגיות. חוק תובענות ייצוגיות, יש בו הרבה מאוד יתרונות, החשיבות שלו היא ברורה, אבל הוא גם מעורר קשיים לא מעטים. זה גם לא סוד שהוא מנוצל לרעה בהרבה מאוד מקרים, בעיקר לפגיעה בעצמאים ובעסקים קטנים, למטרות שאינן המטרות האמיתיות של החוק הזה. כתוצאה מכך העברנו כאן בכנסת בקריאה הראשונה הצעת חוק ממשלתית מקיפה, שנועדה להתמודד עם הכשלים שקיימים בחוק הקיים, בדרך שמצד אחד תשמר את המטרות של חוק תובענות ייצוגיות ומצד שני תמנע ניצול לרעה של החוק הזה. לצד הצעת החוק הממשלתית עברה בשעתו גם הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, פניה מוקדמת), של חבר הכנסת בצלאל, תחת התנאי שהיא תמוזג בהצעת החוק הממשלתית. מאחר שזה המצב, אני לא רואה צורך להיכנס לפרטי-הפרטים של העניין. ההחלטה של ועדת השרים לחקיקה היא לאפשר את מעבר החוק בקריאה הטרומית בכפוף לכך שההצעה תמוזג עם הצעת החוק הממשלתית, כפי שיקרה גם עם הצעת החוק של חבר הכנסת בצלאל. ההצעה תקודם על פי העקרונות שפורטו בהחלטת ועדת השרים בעניין ההצעה של חבר הכנסת בצלאל, וכמובן לפי המתווה הקבוע בהצעת החוק הממשלתית והדיונים הרציניים והמעמיקים שמתקיימים בעניינו בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כדי להגיע לתוצאה הנכונה והמדויקת בסוגיה החשובה הזאת. אני מודה לחבר הכנסת מלול על ההצעה ועל תשומת הלב לנושא הזה, ומבקש מהכנסת, בתנאים האלה, שמקובלים על המציע, לאשר את החוק בקריאה הטרומית.

ביקש חבר הכנסת גלעד קריב להתנגד להצעת החוק. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדי השר, מן הראוי להתנגד להצעה הזאת, מכיוון שההצעה הזאת מתכסה באצטלה של ההגנה על העסקים הקטנים והבינוניים, אבל ההצעה הזאת, בסופו של דבר, בדיוק כמו כל פעולותיה של הממשלה הזאת, מכוונת למען הטייקונים. אם חבר הכנסת מלול היה עולה לכאן ומציע הצעה שמוגבלת רק לתובענות ייצוגיות נגד עסקים קטנים, היה אפשר להאמין לו, אבל ההצעה שלו רחבה הרבה יותר, וההצעה שלו באה בצידה של הצעה נוספת שמקודמת בימים אלו בוועדת החוקה, הצעה שעתידה גם היא לפגוע קשות בכלי הזה של התובענות הייצוגיות. זהו דפוס העבודה: תחת לבוא ולתקן, אתם עולים עם D9, תחת לבוא ולהשתמש בסכין מנתחים ולעשות את הפעולות העדינות הנדרשות על מנת לתקן ליקויים שיש כמעט בכל חקיקה, אתם נשלחים על ידי הטייקונים. בדיוק כמו בחדלון המעשה של השר ברקת, שמסתבר שהוא שיאן הממשלה בביקורים בחו"ל, לא שר החוץ, שר הכלכלה, בזמן התייקרות מחירים. אתה מייצג מפלגה חברתית? אתה מייצג מפלגה שקשורה בקשרי חיים עם הטייקונים הכי גדולים. מכיוון שנותרה לי דקה, אנצל אותה כדי לדבר על סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת ניסים ואטורי, החצוף, הפלגן, האנטי-פטריוטי, שהעז אתמול לכנות את יושב-ראש המפלגה שלי בוגד, הטיל ספק - - - חבר הכנסת קריב. אדוני, ניתנו לי שלוש דקות. התנגדתי להצעה. לא, לא, ניתנו לך שלוש דקות להתנגד להצעת החוק. עשית זאת ללא הפרעות. אדוני מנסה למנוע ממני - - - כרגע אתה מדבר על נושא אחר. אדוני מנסה למנוע ממני - - - כן, אני בהחלט מנסה למנוע ממך שלא להתנגד להצעת החוק,

אבל אני עליתי והתנגדתי עניינית להצעת החוק,

אם מיצית את התנגדותך להצעת החוק. נא לרדת מהדוכן. לא מיציתי את מה שיש לי לומר על סגן היושב-ראש שלך - - את זה לא,

- - ואתה לא טרחת לגנות. רד מהדוכן. רד מהדוכן. לא טרחת לגנות דברים שהוטחו ביושב-ראש מפלגה - - חבר הכנסת קריב,

- - במדינת ישראל. תודה רבה. אתם, אתם אלה שבוגדים. רד מהדוכן. אתם יכולים לעזור לו, בבקשה? תודה רבה.

לך על סתימת הפיות שלך.

ההצבעה היא על הצעת חוק תובעניות ייצוגיות - - יושב-ראש סותם פיות. חבר הכנסת קריב, קריאה שנייה. - - - כאסקופה נדרסת.

תובענה נגד גוף אשר פעילותו מחייבת רישיון), התשפ"ג 2023. גם ההצבעה על הצעה זו היא הצבעה שמית, לבקשת האופוזיציה. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח

אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת אנא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח

אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת בהצבעה מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת הכנסת לצורך קביעת הוועדה שתדון בהצעת החוק. הודעה אישית לחבר הכנסת שטרן, בבקשה.

השרים, עמיתיי חברי הכנסת, עלה פה קודם חבר הכנסת מלול באמירה סימפטית

חוץ מדבר אחד שהם לא עושים בשבילנו, באים להקל על העומס.

כשהילדים שלנו, כשהאחיינים שלנו, כשהילדים של השכנים שלנו שם, אנחנו לא ישנים בלילה מדאגות. הם ישנים בלילה. כשהם לא ישנים, זה בגלל שהם הולכים, כמו שאמר אחד השרים שלהם, משמחה לשמחה. תדבר איתנו על זה בימים האלה. וההשוואה הזאת היא השוואה מאוד קשה, בעיניי. אני אגיד לכם מה זה מזכיר לי? כששר הביטחון, וסליחה על הביטוי, בגלל שיש לי הערכה אליו על מה שהוא עשה, אומר לרמטכ"ל: עד סוף ינואר תגיש לי מסקנות תחקירים. תגיד, אדוני שר הביטחון, איפה התחקיר שלך? איפה התחקיר של עצמך? היית פה חבר קבינט אולי 15 שנים, רק עכשיו אין לך תחקיר אישי?

האלוף נחמיה תמרי, זכרונו לברכה, לימד אותנו את התנועה הזאת, תסתכל היושב-ראש: כשאני שם עליך ככה, אז אני שם עליך 20%, על ריבונו של עולם 20% ו-60% עליי. בודק קודם כול את עצמי. ככה אני נהגתי, ככה אני נוהג. על זה אני רוצה שכל אחד מכאן ישפוט אותי, לפני שריבונו של עולם ישפוט אותי, אם אני נוהג ככה או לא ככה. ומה זה ששר הביטחון מעז להגיד לרמטכ"ל, לתת לו זמנים על תחקירים, כשהוא מתחמק מוועדת חקירה ממלכתית שתתחקר גם אותו? אני אמרתי מעל לדוכן הזה שהעיכובים האלה עולים לנו בדם, והם כבר עלו לנו בדם, כיוון שאם הייתה ועדת חקירה, יכול להיות שמסקנות שכבר היו יוצאות, כמו שאנחנו שומעים עכשיו על מסקנות מאמצע תחקירים של הצבא, מיישמים אותן. ואני מאמין שאם הייתה ועדת חקירה ממשלתית, סליחה, ועדת חקירה לאומית, כמו הממלכתית שבחוק, אז כבר היו מסקנות,

ושר הביטחון מסתכל רק על הרמטכ"ל, ולא מסתכל על האצבעות אליו, ואני אומר שזה כואב לי. ואני אומר לחבר הכנסת מלול: אני גם בעד טון מכבד, אבל בטון המכבד הזה לא יכול להיות שכל הקואליציה התגייסה למנזר השתקנים, כשחבר הכנסת ואטורי מאשים בבגידה את האלוף יאיר גולן, על 7 באוקטובר.

תתביישו. אני שואל את עצמי איפה הייתי ב-7 באוקטובר, כל הזמן אני שואל. יש לי סיבות, איפה הייתי ומה עשיתי, אבל כשאתה מסתכל על מה שעשה יאיר גולן, ואטורי, של נעליך, תתבייש.

רבותיי, לא מוחאים כפיים בכנסת. עם כל הכבוד, אני מברך אתכם, ברוכים הבאים. לא מוחאים כפיים בכנסת, גם לא ביציע. נעבור לנושא הבא

חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, שנמצא כבר על הדוכן ויציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר המשפטים, כנסת נכבדה, שיימינג, שיימינג ברשת הפך למכת מדינה. יש הבדל בין ויכוחים קשים, נוקבים, לפעמים רעים ממש שנעשים, לבין שיימינג. אם אתה מסתכל, אתה רואה שבמרבית המקרים, את הדברים הנוראים באמת, שעולים לידי לשון הרע והתרת דמים ממש, עושים מי שאני קורא להם "שפני המקלדת", אנשים שמתחבאים מאחורי איזשהו יוזר אנונימי, וככה בעצם הם לא צריכים לתת את הדין על המעשים שלהם. עוולת לשון הרע היא עוולה מיוחדת ומיוחסת,

זה גם במקורות שלנו ככה, וגם המחוקק הכיר בכך שזאת עוולה מיוחדת, ולכן קבע שהיא גם מהווה עבירה פלילית, ולא רק עבירה אזרחית. ולכן יש לה איזשהו יחס מיוחד בחקיקה. הצעת החוק הזאת באה ואומרת שבעצם יהיה ניתן לחשוף את אותם יוזרים אנונימיים. היום המצב המשפטי הוא כזה שלא ניתן לחייב את הפלטפורמות שבהן עולה הפרסום, אם זה גוגל, אם זה פייסבוק,

דברים מהסוג הזה, למסור פרטים של יוזרים אנונימיים אצלם. הם יודעים תמיד מי זה היוזר, הם גם יודעים אם משתמשים ב-VPN, או בכל מיני דברים כאלה. הם יודעים תמיד מי זה היוזרים,

אבל כאשר אתה בא ואתה מבקש מהם, אין לך היום חובה חוקית, אין לך דרך לחייב אותם. זו ההחלטה בעניין רמי מור, אם אני זוכר נכון, של בית המשפט העליון. ולכן הצעת החוק הזו באה לתקן את אותה לקונה על ידי זה שהיא קובעת שכאשר יש אדם שנפגע מפרסום שנעשה באופן אנונימי, הוא צריך לפנות לפלטפורמה ולבקש ממנה את הפרטים של אותו מפרסם, מי שפרסם את אותו לשון הרע. במידה והוא מקבל תשובה שלילית, או לא מקבל תשובה, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה לפלטפורמה, לאותו ספק, לספק את הפרטים.

כמובן, יקבל את תגובת הספק ויחליט על בסיס הנתונים הללו. וכדי שהוא יחליט הוא יצטרך גם להסתכל על נסיבות הדברים בכללם, זאת אומרת, על אינטרס הפרטיות. אינטרס הפרטיות זה אינטרס מוגן, וחשוב שלאנשים תהיה פרטיות, וגם האנונימיות כשלעצמה היא ערך לפעמים. אז הוא ישקול, מצד אחד, את זכות האדם לאנונימיות. ומצד שני, את הזכות של הנפגע מאותו פרסום לנקות את שמו בהליכים הקבועים בחוק, לתבוע בגין עוולת לשן הרע. והוא יצטרך להשתכנע, בית המשפט, שיש סיכוי ממשי להוכיח שאותה עוולה נטענת אכן עומדת בגדרי החוק לפרסום לשון הרע. אם ישתכנע בית המשפט, הוא ייתן צו, ואז ספק השירות יצטרך למסור את הפרטים של אותו יוזר אנונימי. הדבר הזה הוא משמעותי. לשיטתנו, הוא אמור להרתיע את אותם אנשים, ויש לא מעט כאלה שמתחבאים, לפעמים זה בן אדם אחד שיש לו כמה יוזרים כאלה, מאחורי אנונימיות ומנצלים אותה לרעה על ידי פגיעה בשמם הטוב של אנשים, ולעיתים הסתה והרבה יותר מזה. זה תיקון נחוץ, זה תיקון נכון, ואני מבקש שתתמכו בחוק. אנצל עוד כמה שניות כדי להגיד לנגד ארי רוזנפלד ולמשפחתו, הוא עדיין בכלא, שאנחנו יודעים שהוא שם. אנחנו לא שוכחים אותך,

ונעשה כל מה שאפשר כדי שאתה תהיה בחוץ ובבית כמה שיותר מהר.

תודה לחבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. אני מתכבד להזמין את שר המשפטים יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, ראשית, אני מברך כמובן את חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שכרגיל מגיש הצעות חוק בנושאים חשובים שראוי לטפל בהם. לפעמים אתה תוהה איך לא טופלו עד היום, וההצעה הזו בהחלט גם היא בנושא חשוב ובסוגיה שבהחלט ראוי להידרש לה. צריך לומר שחבר הכנסת מלביצקי האיר אותה מזווית אחת, אבל אני, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, במובן מסוים רוצה לרכוב על ההצעה שלו כדי לטפל בסוגיה הזאת, אבל מאיזושהי זווית קצת אחרת. אין בכלל ספק שמה שמתרחש ברשת, גם בעולמות הטוקבקים וגם בכל מיני דרכים אחרות, הוא הפצה שיטתית של שקרים, של אמירות בוטות,

של הרבה מאוד דברים מאוד מאוד בעייתיים. אבל אני חייב לומר שאל מול הדבר הזה עומד כל הזמן החשש הגדול שהתערבות ברשת תתחיל מדבר טוב ונכון ותגיע מהר מאוד למחוזות ההשתקה של ציבור שגם ככה זו הדרך היחידה שלו לבוא לידי ביטוי, משום שבתקשורת הממוסדת הוא כמעט שלא קיים. צריך להגיד את האמת, אינני יודע אנא היינו באים אלמלא הרשתות החברתיות, משום שהן מאפשרות לעקוף את המונופול שיש בתקשורת הממוסדת לצד מסוים במפה הפוליטית, מונופול שהוא,

לא רק על תוכן הדברים ועל הדעות שמובעות, המונופול הזה מנוצל גם להכתבה של טרמינולוגיה מסוימת, כאשר אתה מכנה, או לוקח הצעת חוק וקורא לה בשם אחד ולא בשם אחר כדי להדביק לה איזושהי תווית. הוא מנוצל לרעה בעריכה, כאשר נושאים חשובים מאוד אינם באים לידי ביטוי בכלל, או נדחקים לשולי המהדורה, ונושאים אחרים שחשיבותם פחותה מקבלים בולטות עצומה. כאשר יש איזשהו מידע, בדרך כלל, אגב, רכילותי, בעניינם של אנשי ציבור מצד מסוים, אז הוא מקבל כתבות תחקיר פומפוזיות וכותרות גדולות. ומאידך, כאשר יש מידע הרבה יותר חמור באשר לאנשים, אישי ציבור, מצד אחר של המפה, הס מלהזכיר והדברים נעלמים. אני חושב שכולם יודעים בדיוק על מה אני מדבר, על איזה כלי תקשורת אני מדבר, על איזה צדדים במפה הפוליטית אני מדבר. ולכן אני חושב, חבר הכנסת מלביצקי, שלמרות שהדברים שאמרת כאן, וגם הדברים שאתה כותב בהצעת החוק בעיניי הם מאוד מאוד נכונים. ובמצב רגיל, ונכון ומסודר היה מקום לייצר איזשהו ניסיון להגביר, אני הייתי אומר, את חופש הביטוי, ולא את חופש הביזוי, חופש השיסוי וחופש השקר, ואפשר להוסיף עוד כהנה וכהנה תארים. אבל אני חושב שכל עוד המצב הוא שיש מונופול כל כך בוטה וחד על התקשורת הממוסדת, אני מאוד מאוד חושש ומאוד מאוד נזהר מהגבלה ומכניסה לעולם הזה של תכנים באינטרנט וברשתות החברתיות, כי הכוונה הטובה שלך והכוונה הטובה של הצעת החוק הזו, לצערי הרב, לא יעצרו כאן, אלא אם ישמשו מנוף כדי לסתום פיות. אין דרך אחרת לומר את זה. אני צריך לבחור, ואת זה אני אומר בצער, בין המצב הפרוץ הקיים לבין מצב של סתימת פיות, באופן כזה שרק קולו של צד אחד, דרך השליטה שלו בתקשורת הממוסדת, יישמע. אני עדיין חושב שהמצב הקיים הוא רע מאוד, אבל הוא כנראה פחות גרוע מאשר האלטרנטיבה השנייה. עם זאת, ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, משום שאני חושב שדרך ההצעה הזו, אפשר למקד אותה בעניין שהוא אותו עניין, אבל הוא נוגע לזווית אחרת של הנושא. ושם הבעיות שציינתי קודם, בהתייחס למגבלות על האינטרנט, לא קיימות. ואני לא רואה שום סיבה לא לטפל בעניין הזה, הסוגיה של משלוח הודעות, בדרך כלל הודעות סמס, אבל יכול להיות גם הודעות בתפוצה רחבה. להבדיל מאיזו הודעה שמישהו כותב כטוקבק, או דבר מהסוג הזה, הודעות שנשלחות בתפוצה רחבה, באופן אנונימי, ובמסגרתן, לא פעם, שוב, או שמופץ פייק מוחלט, או שישנה השמצה גסה כלפי מישהו, נשלחים נתונים שהם נתונים שקריים, הדבר הזה הוא דבר שגורם עוגמת נפש אדירה. אין לו דבר וחצי דבר עם חופש הביטוי.

ואינני רואה שום סיבה בעולם ושום סיכון בכך שאת הערוץ ואת האופן הזה אנחנו נחסום, כך שאי-אפשר יהיה לקדם ולהביא פייק מהסוג הזה. אני גם רוצה להזכיר, אדוני היושב-ראש, שהתופעה הזו, יש בה סיכון עצום בכל מה שקשור להליכי בחירות והליכי בחירות פנימיות. והיא אכן מנוצלת לצרכים האלה. משום שהיכולת להפיץ פייק כזה סמוך לבחירות, לפעמים ביום הבחירות, ובדרך הזאת לשנות את הצבעתם של אנשים, לגרום להם למשל להאמין שמועמד מסוים הסיר את מועמדותו, או תומך במשהו שהוא איננו תומך בו, או התקשר בהסכם עם מישהו, דבר שלא היה ולא נברא. הדברים האלה מהווים גם סיכון ישיר לדמוקרטיה ולהליך הדמוקרטי. ולכן מעבר לסוגיות של מניעת הביזוי, והשיסוי והשקר, יש כאן גם חשיבות עצומה, בעיניי, בהגנה על ההליכים הדמוקרטיים והתהליכים הנדרשים. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר את פסק הדין שניתן בעניינו של אדם שאנחנו מכירים, שרבים מאיתנו מכירים אותו ומוקירים אותו, איקי כהן. פסק דין שבמסגרתו חויב מפעיל תקשורת לתת את הפרטים של מי שהפיץ דרכו מסרים שהיו מסרים פוגעניים או שקריים בעניינו של איקי כהן. בית המשפט אכן קבע שהזכות הזו קיימת, ויש מקום שמפעיל תקשורת שמפיץ הודעות כאלה לא ייתן הגנה וחיסיון למי שהזמין ממנו את ההודעות, שילם עבורן וכמובן עומד מאחוריהן. באופן כזה שכל מי ששולח הודעות כאלה ידע שאם תהיה פנייה למפעילי התקשורת, תהיה להם חובה לפרסם ולתת את המידע על הגורם האחראי לפרסום, הגורם ששילם עבורו וכו'.

חבר הכנסת מלביצקי, שהדבר הזה מתקשר ישירות גם לרעיון שהבאת, גם להיגיון שלו, וראוי ונכון לטפל בו.

אני חושב שהחלטת ועדת השרים כרגע היא לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, כך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמה של משרדי המשפטים והתקשורת. וכמובן,

שהצעת החוק תעסוק בסוגיה הזו של מפעילי התקשורת, ולא בסוגיה הרחבה יותר של פרסומים באינטרנט בכלל. ישבנו על זה, כבוד השר. כבר הגשנו את זה. כן, נכון, נכון. כמובן, כמובן, כן. ואני אומר ככל שבתוך דיוני הוועדה יעלו כל מיני דברים, תמיד אפשר יהיה לחזור ולנסות לקיים על העניין הזה שיח. אבל אני חושב שהבעיה היא אמיתית, והטיפול בסוגיית מפעילי התקשורת הוא רק רווח, רק נכון, ואין בו סיכונים ובעיות. סוגיית האינטרנט, כפי שאמרתי קודם, היא מאוד מורכבת, וצריך להיות מאוד זהירים איתה. על כן, זו העמדה של ועדת השרים. אני מקווה שהיא גם מקובלת עליך, ואנחנו נוכל לקדם את הצעת החוק בקריאה הטרומית.

אני מודה לך על העלאת נושא שהוא בעיניי מאוד מאוד מאוד חשוב. תודה. חבר הכנסת נאור שירי, מתנגד? נאור שירי?

רק מבקש להתנגד לחוק. תגיד משפט וחצי, ואתה רשאי להגיד את מה שאתה רוצה. הינה, יש חוות דעת. יש חוות דעת, או-או, או-או. אני מסכימה עם מיקי, אבל זאת חוות דעת חדשה. רק שנייה, לפני כמה חודשים הייתה חוות דעת אחרת של היועצת המשפטית.

חדשה של היועצת. חבר הכנסת לוי, גם אני ראיתי. חוות דעת של היועצת המשפטית. קודם כול,

עד שתסיימו עם החוות דעת. הייתה חוות דעת של שגית מלפני ארבעה חודשים שאומרת בפירוש אחרת. חבר הכנסת מיקי

אבל זאת חוות דעת חדשה. מיקי, תסתכל.

אני לא עושה לך פה סיבוב. פשוט אני מאוד אוהב את הקטע שלכם עם התקנון. על 150,

שאילתות שלא ענו לי, אף אחד פה מחברי הכנסת, מהשרים,

אתם תהיו בדיוק כמוני. אף אחד לא עונה על שאילתות. זה התקנון, אבל לא אכפת לנו, נכון?

עכשיו אני רוצה להתנגד להצעת החוק הזו, ואני אומר שאני מתנגד לחלק מאוד מהותי. והמילים שחסרות לי בהצעת החוק הזו הן "חברי כנסת". כי אנחנו חיים, כמו שאמר שר המשפטים, בעולם של רשתות חברתיות. חברי הכנסת. ואתה צודק,

כשאתה בא ואומר: אני רוצה להילחם בתופעת הפייק ניוז, וזה שאין אחריות. ואתה יכול לפתוח עכשיו כל יוזר ולהגיד: אני מפיץ מה שאני רוצה, תיאוריות קונספירציה על זה שהעולם שטוח, ועל אי.טי. שבא והחליף את זאב אלקין בהיותו שר המינהלות, וכל מיני כאלה. אני מאוד מסכים איתך, ויש הרבה מאוד דברים, בטח ובטח ברשתות החברתיות, גם במיסוי וגם בזה, שאני מסכים איתך. אבל הבעיה שלנו, הבעיה שלי

בהצעת החוק הזו, היא שיש חברי כנסת שמנצלים את החסינות שלהם לעשות בדיוק את מה שאתה מנסה למנוע, והם מוגנים. אנחנו, הם, אנחנו הרי מורמים מהעם. אנחנו מוגנים, אנחנו יכולים להפיץ, אנחנו. ואטורי יכול להפיץ שיאיר גולן הוא בוגד, וזה בסדר גמור, הוא לא חייב בשום דין. מאי גולן יכולה להפיץ שה-AI החליף אותה בהודעות הקוליות בתחקיר שעשו עליה, זה בסדר גמור. אף אחד לא יכול לדבר איתה. טלי גוטליב יכולה להסגיר סודות מדינה פה, בפרהסיה, וזה בסדר גמור, כי יש לה חסינות. איזה סוד מדינה הזכרתי? שמות של אנשים ובכירים.

זה סוד אסור בפרסום. זה לא סוד מדינה. תודה רבה, טלי. אני מבקש לעצור את הזמן, כי טלי מפריעה לי.

את יכולה לעשות את זה, וזה בסדר גמור.

דיסטל יכולה לעלות לפה ולהקריא חצאי פסיקות של בג"ץ - - אין שכל,

- - ביודעין שהיא משקרת, ביודעין, ולהפיץ את זה. ואז אנשים בבית יושבים וחושבים שבג"ץ הפריע לצה"ל לעבוד בפרימטר, כי בקולמוס,

היא שכחה לציין את זה שדחו עתירות. בג"ץ הפריע ללוחמינו - - - סוכות וואטורי, הפורצים הנוצצים - - בג"ץ הפריע ללוחמינו - - - בנוהל פתיחה באש. - - יכולים לפרוץ לבסיסי צה"ל, וזה בסדר גמור. אושר שקלים יכול להמציא שיש סרבנות רפואית, להגיד את זה בפרהסיה - - תודה רבה,

- - וזה בסדר גמור.

את תרבות השקר הפכתם למדינה שלנו. בבקשה לסיים.

ולכן, אדוני, חבר הכנסת המציע - - תודה רבה.

- - אני מתנגד לזה.

וגם אתה צריך להתנגד לזה.

חבר הכנסת ביטון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כשמפריעים לי אתה צריך לעצור את הזמן. גם החמש,

כשאתה כל שנייה אומר לי: תסיים,

זה בדיוק הזמן שאתה לא עוצר. אז אם אתם בתקנון - - בבקשה לרדת.

- - אז תקפיד קלה כחמורה גם לאופוזיציה. בבקשה לרדת, ואל תרים עליי את הקול. אני ארים את הקול כמה שאני רוצה.

קצת דרך ארץ. קצת דרך ארץ. דרך ארץ - - - דרך ארץ. אין לך דרך ארץ. אתת תלמד אותי? מישהו מכם יכול ללמד דרך ארץ? כן, כן, הרבה מאוד. אין שני מתנגדים. אבל הוא כבר קרא לי. הוא כבר קרא לי. לא לא לא, התקנון. אני מתנצל, מיכאל. מה זה? סליחה, מחילה. ביטון, תקבל פיצוי אחרי זה.

התקנון, התקנון. אתה דורס את האופוזיציה. מרוב שאילתות אתם לא עומדים בתקנון.

תודה רבה. תודה רבה. אם כבר עלינו, אי-אפשר? אי-אפשר, אי-אפשר. המזכיר,

אחרי זה. אי-אפשר.

זה הנאום הכי ארוך שהיה לי בכנסת. חבר הכנסת המציע, אתה רוצה להשיב? בבקשה, שלוש דקות לרשותך. רמיסת האופוזיציה.

אדוני שר המשפטים, שמעתי את מה שאמרת. יש בעיה להחריג את כל הנושא, כי יש הבדל בין מישהו שבא ומביע איזושהי ביקורת, אפילו ארסית, ששם אני מבין את האירוע כסתימת פיות, לבין בן אדם שמפרסם פרסום מסוים בטוויטר שלו - - הוא אנונימי. - - אנונימי כמובן, או בכל מקום אחר, או בגוגל, שהדבר הזה יכול לכלול תכנים פוגעניים, הדבר הזה יכול להיות ברמה של הסתה לאלימות, הדבר הזה יכול לפגוע בפרטיות, גם של ילדים קטנים. והדברים האלה נעשים השכם והערב. ולכן, כאשר באים לשקול כאן את הנושא של אולי דריסה, אז פה אין מקום לדריסה. ואם בן אדם רוצה להביע ביקורת, הוא לא צריך להיות אנונימי. האנונימיות היא בדרך כלל במקרים הללו שאנחנו אומרים עליהם "מפלטו של הנבל", ולא אדם שבגלל שהוא מפחד להביע איזו עמדה לגיטימית בעבודה, אז הוא מסתיר את הזהות שלו. עם זה אין בעיה, וסביר גם להניח שבית המשפט לא יורה על הסרה של דבר כזה. אבל כאשר יש מקרים חמורים מאוד, לעיתים, שלהערכתי גם אתה וגם אני מבינים על מה מדובר, וחוו פה לא מעט אנשים את הדברים הללו, זה לא דבר שיכול לקבל הגנה תחת אנונימיות, ולכן צריך להתייחס גם לנושא הזה. אפשר לתת איזושהי החמרה, לקבוע שלא כל עילה של לשון הרע, דברים מסוימים אולי, להכניס שם נושאים מהגנת הפרטיות, מאיסור פגיעה מינית, מכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אי-אפשר לבוא ולבטל את כל נושא הפלטפורמה בשם איזשהו חשש אמורפי מפגיעה בחופש ביטוי. אין בעיה עם חופש ביטוי למי שאומר דברים נכוחים. יש בעיה כאשר מנצלים את האנונימיות כדי לרצוח נפשות ממש, ועם זה אסור לנו להשלים.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית), התשפ"ג 2022. הצבעה שמית. היושב-ראש, אני רק רוצה לומר, בהמשך לדברים שאמרתי לאופוזיציה, שיהיה ברור שעמדת הממשלה היא לתמוך בחוק,

אבל הממשלה לא תתמוך בחוק - - יש שמית, כן? כן כן כן. זה שמית או זה? מה קורה? - - על פי החלטת ועדת שרים, אם הוא יורחב מעבר לדרישות שאני ציינתי בדברים שלי. על הבסיס הזה ישנה - - - אני לא שומע אותו. למה לא עוברים להצבעה?

סליחה, מה, אתם סוגרים - - - אני לא הבנתי, אדוני - - - מה הוא אמר? לא הבנתי. חברת הכנסת מרב מיכאלי. מה זה? תעברו להצבעה. אמרת עוברים להצבעה, תעברו להצבעה. יש שמית? יש הצבעה שמית.

תודה רבה שחיכיתם

אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו משתתף בהצבעה ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת סיבוב שני, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח

אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח ירון לוי, אינו משתתף בהצבעה מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נגד אליהו רביבו,

משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה משתתפת בהצבעה פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת באולם שנוכחים, רוצים להצביע ולא הצביעו?

תמה ההצבעה. בבקשה, ספירת הקולות.

תוצאות ההצבעה: 25 בעד, שני מתנגדים.

קובע כי הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה,

בהצעת החוק. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק החלת תקצוב מגדרי על תקציבים ציבוריים בישראל, התשפ"ג-2022, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת להציג - - - עאידה. את עאידה להציג את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות כנסת נכבדים, אני מתכבדת להגיש בפניכם את הצעת חוק החלת תקצוב מגדרי על תקציבים ציבוריים בישראל. הצעת החוק הזו לא באה בחלל ריק. בשנים האחרונות, כבוד היושב-ראש. גלעד קריב, תגיד לעליזה שתכבד. בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי שוויון מגדרי הינו בגדר זכות-יסוד ולא משהו שהוא מותרות. הוא לא רק תורם לשיפור חייהן של נשים אלא תורם באופן כללי לחברה, שאמורה להפוך להיות יותר שוויונית, גם יותר מתפתחת מבחינה כלכלית. עם זאת, למרות שנעשו הרבה צעדים בעבר כדי לשפר את השוויון המגדרי ולשפר את מעמדן של הנשים, עדיין הפערים קיימים ועדיין הנשים לא נמצאות במקום שהוא שוויוני, גם בקבלת החלטות, וגם הן עדיין סובלות מאלימות מגדרית והרבה צורות אחרות של אפליה. אני חושבת שכולם במדינה כבר מכירים את המונח תקצוב מגדרי או ניתוח מגדרי לתקציב, ואני אומרת שהרבה ממקבלי ההחלטות והמשרדים השונים במדינה מכירים בזה, כי כבר משנת 2014 התקבלה החלטת ממשלה שמספרה 2084, המדברת על הצורך בלעשות ניתוח מגדרי לכלל התקציבים ולהתחיל לפעול לפי זה בכל הצעת תקציב מדינה שמוגשת לכנסת בכל שנה. ואכן, הבינו מלכתחילה שזה נושא שיהיה קצת קשה.

אין להם את המיומנויות לעשות את זה, לא כולם מבינים מה זה תקצוב מגדרי, ולכן הממשלה החליטה שזה יהיה הדרגתי, ובעצם מ-2017 הניתוח היה אמור להיות ב-100% על כל התקציבים של כל המשרדים.

כשכיהנתי כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, מ-2015 עד לפני שנתיים, בכל שנה הוועדה לקחה על עצמה לעשות ישיבות שבודקות את הניתוח המגדרי של המשרדים השונים ולקדם את הנושא. ואני חייבת להגיד, למרות הקושי שהיה קיים במשרדים השונים ולמרות שכל משרד עשה את זה בקצב שלו, הם עשו את זה. נכון, היו לנו הצעות לשיפור. הרשות לקידום מעמד האישה, אפילו עם הוועדה שהחליטה עליה הממשלה דאז, הממשלה החליטה על הקמת ועדת היגוי, שהרשות בתוך הוועדה הזו עם משרד האוצר, מפיצה תדריך לכלל המשרדים וקריטריונים איך לבנות את הניתוח הזה,

עשו את זה. היו השתלמויות לעובדי משרדים שונים איך לעשות את הניתוח. היו אפילו התכתבויות ודיבורים ביני לבין משרד הפנים איך להחיל את זה על הרשויות המקומיות, תוך הבנה שזה לא יהיה קל. יש כאלה שאומרים לי:

האם זה באמת יקרב את השוויון המגדרי? ואנחנו אומרות שיש מה שנקרא לעשות Gender Mainstreaming, כלומר שיתחילו אנשים להפנים ולקבל על עצמם את האחריות לנתח את התקציבים ולנסות להבין מה הצרכים של הנשים. מישהו אמר לי: את רוצה שכל משרד יחלק את התקציב שלו שווה בשווה בין נשים לגברים? אז לא, זאת לא מטרת החוק. מטרת החוק היא שכל משרד ממשלתי, כל מקבל החלטה, ייקח בחשבון שאולי הצרכים של הנשים, ואני אומרת אולי ואני יודעת שאכן, הם שונים, וצריך לשים לב אליהם, וצריך שתקציב המדינה, שהוא מכספי הציבור, כלל הציבור באופן שווה ייהנה מהתוצרים שלו, גם מבחינת תוכניות, גם מבחינת פרויקטים וגם מבחינת תקציבים רגילים. עכשיו, אני חייבת להגיד שהיה מאוד מעניין כאשר דנו כל שנה בתקציבים שהובאו בניתוח שהובא בפני הוועדה. אני התעקשתי לעשות את זה, כי גרמנו למקבלי ההחלטות לחשוב איך לענות על השאלות ועל הפערים הגדולים מאוד שיצאו מול כולם כאשר ניתחו את התקציב, והיו צריכים לחשוב איך לסגור את הפערים האלה. יכול להיות שתהיה התנגדות, כנראה, להצעת החוק הזאת. אני מתפלאת על ההתנגדות הזאת, חברים. כפי שאמרתי, החלטת הממשלה לקיים ניתוח מגדרי לתקציב התקבלה בממשלה השלושים-ושלוש בשנת 2014. תתפלאו לשמוע מי היה ראש הממשלה דאז, זה אותו ראש ממשלה הקיים היום. מי שישבו בהחלטות האלה, קואליציה שכללה גם אנשים שיושבים באופוזיציה היום. שר האוצר אז היה יאיר לפיד, ואני חייבת להגיד שהוא הוביל גם את העניין הזה של תקצוב מגדרי, אבל הממשלה הייתה בהובלת הליכוד, בדיוק כמו הממשלה היום. אז אני מבינה שמי שהסכים להחלטת הממשלה והוביל אותה, כי לא יכול להיות שראש הממשלה אז התנגד להחלטה הזאת, היא לא הייתה קורית אם הוא היה מתנגד. אז הסכימו להחלטת ממשלה אבל לא לחקיקה. החקיקה הזאת בעצם רק תעגן בחוק, כדי שלא יהיו נסיגות. אני עברתי על התקציב של 2025 וראיתי את הניתוח. לצערי, כאשר לרגע מסיטים את העין ולא בודקים מה קורה, כנראה יש לאנשים נטייה לסגת אחורה ולהקל ראש אפילו במילוי החלטה ממשלתית. זה מה שקרה בתקציב הנוכחי. תלכו ותבדקו את הנספחים של הניתוח המגדרי, ותראו שפתאום יש עבודה חפיף כזה. אנחנו רוצים שזה יהיה בחוק כדי לא לסגת אחורה, כדי להתקדם בעניין של הפנמה והבנה של הצורך בשוויון מגדרי, כדי שהתוצאות של ניתוח כזה יתרמו גם לכלכלה וגם לחברה במדינה וכמובן גם לנשים. היה לי חשוב להדגיש את זה כי יש אנשים שמתנגדים, כנראה, להצעת החוק רק על בסיס אישי. אני מאוד מקווה שזאת לא הסיבה, כי בסופו של דבר מי שאמורות ליהנות מהצעת חוק כזאת הן גם הנשים במדינת ישראל, כל הנשים במדינת ישראל על כל גווניהן ועל כל צבעיהן ודתותיהן והשייכות שלהן, אבל גם החברה והכלכלה במדינה. אני מאוד מקווה שמה שממשלת ישראל השכילה להבין ב-2014, להתחיל את המסע הזה, תשכיל גם ועדת השרים להבין שזה צעד שרק צריך לחזק אותו בחקיקה ראשית כדי להבטיח שכולנו נצעד קדימה לשוויון מגדרי. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק החלת תקצוב מגדרי על תקציבים ציבוריים בישראל, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני. הצעת החוק המדוברת, אני הגשתי אותה כבר בכנסת התשע-עשרה. אבל גם אז ממשלת נתניהו בחרה שלא לחוקק את זה אלא להעביר איזו החלטת ממשלה שעשתה משהו חלקי, שבהיותנו נשים שרגילות להיות מופלות לרעה בכל תחום ובכל עניין, נורא נורא מתרגשות שחלק ממשרדי הממשלה עשו חלק מהניתוח התקציבי כדי לראות כמה נשים נפגעות לרעה בכל תקציב ותקציב במדינת ישראל. אלא שמאז 2013 מצבן של נשים בישראל הורע באופן כל כך ניכר, והממשלה הזאת, יש לה שיא בפגיעה בנשים ובהחרפת הפער בין גברים לנשים במדינת ישראל. תשמח ודאי לדעת שהפער בשכר הוא בין, רוצה לנחש, אדוני היו"ר, מה הפער בין השכר הממוצע של גבר לשכר ממוצע של אישה? בוא ננסה. תנסה. כמה לדעתך גבר מרוויח בממוצע בישראל? 14,000 שקל. כמה לדעתך אישה? 9,000. מה אתה עושה ככה עם הראש.

חבל שאתה לא מצקצק, גם היו שומעים את זה אולי במיקרופון. הצקצוק היה אומר הרבה מאוד. פער של 5,000 שקל בשכר, שזה 32%, זאת נקודת ההתחלה שממנה מגיע התקציב הזה, שהפגיעה בו היא בעיקר פגיעה בנשים. משום שהשכר של גברים גבוה יותר, לא יפתיע אותך שנשים הן לרוב אלה שצריכות קצבאות מביטוח לאומי, שכן השכר שלהן נמוך יותר. אז הפגיעה במקבלות ובמקבלי ביטוח לאומי היא פגיעה קשה בתקציב הזה במקבלות ובמקבלי מס הכנסה שלילי, פגיעה קשה בתקציב הזה. כל הפגיעות האלה והעלאת המע"מ, שזה אומר שיהיה יותר יקר על מעט הכסף שיש לך, מצטברות לפגיעה אנושה בנשים בתקציב הזה. וכשאני אומרת נשים, הרי אני לא אומרת רק נשים, אני אומרת אימהות, אני אומרת הילדות והילדים של האימהות האלה, שחלקן אימהות ללא בן זוג, שחלקן אימהות שעובדות יומם ולילה ובקושי מגרדות את שכר המינימום, אני אומרת אימהות ונשים שחשופות במקומות העבודה שלהן לפגיעה מינית ולכל מיני סוגים של התעמרות, חלקם סוגים של התעמרות שמותרת בחוק, אני אומרת נשים במדינת ישראל היום שמקבלות ייצוג עלוב, פחות מרבע בפרלמנט הזה, ממש פירור בממשלה, אפס במשרדי הממשלה, אין אף מפלגה שמובלת על ידי אישה. הנשים בתקציב הזה הולכות לחטוף סטירת לחי, והממשלה הזאת לא מוכנה לחוקק אפילו את הניתוח המגדרי התקציבי שיראה את הפגיעה הזאת. תודה רבה. אני מזמין את כבוד שר התקשורת,

להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מקריא לכן, מציעות הצעות החוק, את תגובת שר האוצר. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק. במצב הנוכחי מתבצע ניתוח מגדרי של תקציב המדינה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2084,

חברת הכנסת תומא סלימאן, מיום 7 באוקטובר 2014, שעניינה: אימוץ המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל. החלטת הממשלה האמורה מאמצת את המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה, אשר בחנה את הסוגיה על כלל היבטיה, והמלצותיה מהוות נקודת איזון בין השיקולים השונים. יש לציין שהמלצות הוועדה כללו יישום הדרגתי, והוא הושלם בשנת 2018. ההצעה החדשה מציעה להרחיב את חובת הניתוח המגדרי ולעגנה בחקיקה באופן שאינו מגובה בהמלצות הוועדה האמורה או בהמלצות של גורם מקצועי כלשהו. התיקון המוצע משית נטל אסדרתי, רגולטורי, בלתי סביר על משרדי הממשלה הן בתקופת תקציב והן בעבודה השוטפת באופן שיפגע בפעילות הממשלה. אבקש מחבריי חברי הכנסת להסיר את הצעות החוק מסדר-היום. אני רוצה לעבור, בזמן שנותר לנו, לדבר - - - הרבה זמן. כן, יש לנו הרבה זמן. אני רוצה לדבר על כמה דברים, ובעצם סוגיה שהולכת ומבעבעת לאט-לאט. בעיניי, הריאקציה הייתה צריכה להיות כבר לפני כמה שנים. הניסיונות של העם ושל הדרג הנבחר להכיל את הדריסה של הדמוקרטיה, את עקירת הדמוקרטיה במדינת ישראל, עד כדי כך, שאנחנו הופכים לאט-לאט להיות למדינה שאפלטון חזה בעיני רוחו, שבה יש מועצת חכמים בלתי נבחרת שעל פיה יישק דבר, התהליך הזה קורה כבר עשרות בשנים במדינת ישראל והגיע בשנים האחרונות למצב בלתי נסבל שלא ניתן להכיל אותו יותר. אני רוצה דווקא לפתוח בסוגיה של חופש הביטוי של חברי הכנסת. ראיתי בדיוק סרטון שהעלה למרשתת, לטוויטר, יותם זמרי. סרטון שבו רואים את אבישי גרינצייג מראיין את נורית ליטמן, המשנה לשעבר לפרקליט המדינה. אני אקצר לכם, יש שם כמה דקות של ריאיון. השורה התחתונה שלה, בערך במילים שלה, חקירה מעמידה את נבחר הציבור במקום. היא אומרת שם: לפי ההתרשמות שלה, השר מיקי זוהר למד מזה את הלקח, והוא השתנה. זאת אומרת, אומרת שם המשנה לפרקליט המדינה: אנחנו משתמשים בכלי המשפטי הזה שמזמן לחקירה את חברי הכנסת, בניגוד לחוק,

כדי לחנך את נבחרי הציבור, כדי לסתום להם את הפה. אני לא מדבר על חבר הכנסת שעלה כאן קודם, ומבחינתו חברי כנסת, לא צריך לתת להם חופש ביטוי, לא צריך להגן עליהם, אפשר לרמוס אותם. כי מה זה חברי הכנסת בעיני יש עתיד? ויש עתיד זאת מילה כוללת, הם לא יכולים לבקש כולם הודעה אישית. מה זה חברי הכנסת בעיניי יש עתיד? כמו שאמר חבר הכנסת דוידסון, הוא לא רוצה ש-120 חברי כנסת יקבעו מדיניות. יש 15 שופטים, הם סומכים עליהם יותר. אז קודם כול, אני לא מבין בכלל מה אתם עושים כאן, חברי יש עתיד? למה אתם כאן? אתם מבזבזים כספי ציבור על משכורות, על עוזרים, על לשכה. עשרות מיליונים אתם מבזבזים, ואתם אומרים: אנחנו לא רוצים לעשות כלום, השופטים יקבעו הכול. למה אתם פה? אתם מבזבזים את הזמן שלנו, מבזבזים כספי ציבור. תנו את המפתחות לשופטים, תגידו: אנחנו רוצים ששופטים יחליפו אותנו, ונגמור. אולי שיאיר לפיד ישבץ רק שופטים בגלימות ברשימה שלו בפעם הבאה, בשישה-שבעה מנדטים שנשארו לכם. אני רוצה לומר שלי אין ספק בפרשנות, זאת לא פרשנות, זאת לשון החוק הברורה, חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה שתהיי איתי רגע. לי אין ספק בפרשנות שלך. זאת לא פרשנות, אין פה בכלל מחלוקת פרשנית. החוק אומר שחבר הכנסת חסין בפני כל פעולה משפטית. מה זה חקירה, אם לא פעולה משפטית? הדברים ברורים. אבל גם אם למישהו היה ספק באשר לפרשנות, האם חקירה כלולה בפעולה משפטית או לא, כשאנחנו שומעים את המשנה לפרקליט המדינה אומרת: אנחנו משתמשים בחקירה כדי למנוע את חופש הביטוי של חברי הכנסת, כדי לחנך אותם, כשהיא מתגאה בזה שהינה, השר מיקי זוהר, אני לא יודע, אני לא חושב שהוא התחנך מהחקירה הזאת ואני לא נכנס לגופו של עניין, אבל היא טוענת שהוא התחנך. אז אם למישהו היה ספק, אין יותר שום ספק. בוודאי שחופש הביטוי של חברי הכנסת כפי שמעוגן בחוק חסינות הכנסת, כולל חסינות בפני כל פעולה משפטית, כולל מפני חקירה, למעט בדברים שהחוק מגדיר במפורש שחבר הכנסת לא חסין בפניהם. יש רשימה ארוכה של דברים כאלה, אבל חופש הביטוי הכללי לא כלול בהם. מכאן אני רוצה לעבור, בעצם מעניין לעניין באותו עניין, לזעקות השבר על קץ הדמוקרטיה ביומיים האחרונים. אני אתאר לכם מה קרה. בא בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ ואומר,

היועצת המשפטית לממשלה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד לעומתית כלפינו, כלפיי בוודאי, עד כדי כך שבג"ץ, בסוגיה של מינוי ממלאת מקום יושב-ראש הרשות השנייה, ד"ר אודליה מינס, אמר לה שהפרשנות שלה שגויה והפרשנות של השר נכונה, הוא גם גער בהם על זה שלא נתנו ייצוג ועל זה שכתבו שם גיבובי מילים שאין קשר בינם לבין הטענות שלהם, אז גם היועצת המשפטית לממשלה כתבה לבג"ץ בחוות דעתה שהחוק לא מאפשר הארכה לשני חברי מועצת התאגיד האלה, הם קוראים להם במשפט 6 ו-7. היועצת המשפטית לממשלה אומרת שהחוק לא מאפשר. היא מבקשת מבג"ץ להורות לי, לשר התקשורת, למנות בהקדם יושב-ראש ועדת איתור שידון בעניין שלהם. אני הוספתי בתגובתי לבג"ץ: לא משנה אם יש ועדת איתור או אין ועדת איתור, הסמכות היא שלי. החוק אומר שהשר רשאי, בהמלצת ועדת האיתור. זאת אומרת, הסמכות הבלעדית אם להאריך כהונה או לא להאריך כהונה היא של שר התקשורת. בא בג"ץ ואמר,

הוא בעצם לא אמר, זאת עוד הזיה מארץ ההזיות: בא בג"ץ בצו ביניים ומבטל החלטות של דרג נבחר. בלי נימוק, בלי שום הסבר. איך זה מתיישב עם עקרון הפרדת הרשויות? איך זה מתיישב עם החוק? מאיזו סמכות הוא נוטל לעצמו את הכוח לבוא ולקחת בעצם סמכויות של השר ולמנות במקום השר? אז אני אומר, אם בג"ץ אומר: אני מצפצף על החוק, אני לא כפוף לחוק, החוק אומר שהסמכויות הן של השר ואני נוטל את הסמכויות לעצמי, מה יגידו האזרחים הקטנים? מה יגיד אזרח שעומד ברמזור אדום? הוא אומר: רגע. בג"ץ מצפצף על החוק, גם אני יכול לצפצף על החוק. - - - לא, השר לא מצפצף על החוק. בג"ץ מצפצף על החוק. לפחות תיצמדי לעובדות. - - - לא. למה שאזרח, תקשיבי להסבר. החוק אומר שהשר רשאי להאריך את כהונתם. בג"ץ אומר שהשר רשאי, השר אומר: אני לא מאריך, ובג"ץ מאריך.

בג"ץ אומר: יש חוק, אני מצפצף על החוק, מה יגיד האזרח הקטן כשיגידו לו לשלם מס ויגידו לו לעמוד ברמזור אדום? הוא יגיד שאם יצחק עמית ודפנה ברק ארז ואפילו סולברג, באים ואומרים: הסמכות שלנו בוקעת רקיעים, מבטלת את כל החוקים, כולל חוקי-יסוד, גם אנחנו, האזרחים הקטנים, מותר גם לנו לצפצף על החוק. אז אני אמרתי בצורה חד-משמעית ואני אומר כאן שוב. גם אני כפוף לחוק וגם שופטי בית המשפט העליון הנכבדים כפופים לחוק.

הצו שניתן להארכת כהונתם של אותם שני חברי מועצת תאגיד נטול סמכות, משולל תוקף. החוק בעצם גובר על ההחלטה הזאת, ולכן אין אפשרות לקיים את הצו הזה. אני לא יכול לקיים צו שמנוגד לחוק. תודה רבה. תודה רבה. לפי בקשת הממשלה, הצבעה שמית. בבקשה, כבוד המזכיר. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד מישל בוסקילה, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, נגד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה,

עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, אינו משתתף בהצבעה אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד נעבור לסיבוב השני. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, נגד בועז ביסמוט, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח ניר ברקת, נגד מאי גולן, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אוהד טל, נגד אלמוג כהן, נגד ישראל כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סעדה, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד האם יש חברי כנסת נוכחים באולם שרוצים להצביע? כן, יש. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, נגד בנימין גנץ, בעד תמה ההצבעה. להלן

אני קובע כי הצעת חוק החלת תקצוב מגדרי על תקציבים ציבוריים בישראל, התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי כנסת,

ותוסר מסדר-היום. חבריי חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק החלת תקצוב מגדרי על תקציבים ציבוריים בישראל, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. הצבעה. הצבעה שמית, כבוד המזכיר? מה התוצאה? אמרתי. אמרתי את התוצאה. מי אמר? בסדר. אני אמרתי את התוצאה. לא אמרת על הדיון. על בקשת הקואליציה אמרת עכשיו? אמרתי את התוצאה של ההצבעה. אה, את התוצאה כבר אמרת. זו הצבעה שמית או לא? הצבעה שמית. בכבוד, המזכיר. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד מישל בוסקילה, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, נגד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד סיבוב שני, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח אלמוג כהן,

אינו נוכח אביגדור ליברמן, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, נגד אופיר סופר, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, בעד עודד פורר, בעד משה פסל, אינו נוכח שמחה רוטמן, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד האם יש חברי כנסת נוכחים באולם שלא הצביעו? (קורא בשמות חברי הכנסת) אופיר סופר, נגד אחמד טיבי, בעד יש עוד חברי כנסת? תמה ההצבעה.

תוצאות ההצבעה:

60 נגד. אני קובע כי הצעת חוק החלת תקצוב מגדרי על תקציבים ציבוריים בישראל, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון, שינוי שם משפחה של קורבנות עבירת רצח שבוצעה על ידי בני משפחתם), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי וקבוצת חברי הכנסת. הצעת חוק זו כבר נומקה בשבוע שעבר, מזמן, וגם עמדת הממשלה מיום 28 ביוני 2023. לכן אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, השוואת קצבת אזרח ותיק וקצבת נכות לשכר מינימום) - - - אבל שלוש דקות. שלוש דקות. - - - מגיעות לה שלוש דקות - - - שלוש דקות.

זה לפי התקנון, אל תדאג.

נאור, לא להרים את הקול. הינה, נתתי. ארז, אתה רומס אותנו. זה לא הוגן, אתה רומס את האופוזיציה. די כבר לרמוס, די. עליזה, את זה אל תצעקי, כי זה חוק חשוב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק הזו, שהגשתי ביוני 2023, עלתה כבר שלוש פעמים לוועדת שרים, פעמיים במליאה. הצעת החוק היא תיקון לחוק מרשם האוכלוסין, ובעצם מדובר על שינוי שם המשפחה של קורבנות רצח שבוצע על ידי בן המשפחה. על פי החוק, היום לא ניתן לשנות את שם המשפחה של אדם שנפטר, ולא משנה מה הסיבה, לפי הצעת החוק, במקרה שילד נרצח על ידי אחד מהוריו, או בן זוג רצח את בת זוגו, ההצעה מציעה שכן יהיה ניתן לשנות את שם המשפחה של הקורבן, היא תנתק את הנרצח מהרוצח. כמו שאמרתי, ההצעה הזו נדחתה שלוש פעמים על ידי ועדת שרים, ועל מה? בדיון במליאה לפני כשנה וחצי הייתה אמפתיה של הממשלה, אבל עמדת שר הפנים בשם הממשלה הייתה כי צריך לבחון את ההצעה לעומק, מה יש לבחון לעומק? למצוא איזון נכון שייתן מענה לשאלות, לקשיים. כל מה שאני מבקשת זה הנחיות - - - - - וסרלאוף, להירגע. - - ושנדבר, כי צריך להגיע להסכמה. אבל להידברות צריך שני צדדים. פניות חוזרות ונשנות שנה וחצי לא נענות, שום התייחסות, לא ממשרד הפנים ולא ממשרד המשפטים. ניסיתי בכנות הכוונה להגיע להסכמות. בקיצור, הממשלה מרחה הצעת חוק טובה וחשובה. גם הפעם, לפני שהעליתי את זה שוב בפני ועדת שרים, שוחחתי עם שר הפנים, עם שר המשפטים, שבגדול הביעו תמיכה בחוק. אולי אספר סיפור על רוצח שפל בשם ברק בן עמי, שבפורים 2020 דקר בדקירות סכין את אשתו, את בתו בת השלוש ואת התינוקת בת העשרה חודשים. התינוקת בת העשרה חודשים לא שרדה, האימא והבת שינו את שם המשפחה לשם הנעורים של האימא, אבל התינוקת המתה, שנרצחה על ידי אבא שלה, נשאה את השם של הרוצח. ורק בפסיקה תקדימית, שליוותה את האימא עו"ד רותי אלדר, בית המשפט קבע ששם המשפחה של התינוקת שנרצחה ישונה לשם האם, לשם הנעורים של האם. זאת מהות הצעת החוק. היא פשוטה. כל מה שאני אומרת, שהכנסת הזאת צריכה מעט חמלה. מאחורי החוק הזה כמובן עומדת עו"דד רותי אלדר מארגון משפחות נרצחים ונרצחות והסיוע המשפטי, ואני מודה לך על כך. אני גם מודה לראש האופוזיציה, שחתם על הצעת החוק לצד חבריי מסיעת יש עתיד. אני באמת מקווה שהממשלה והכנסת הזאת יתעשתו, כי ההצעה הזאת לא עולה כסף, היא רק מבקשת משר הפנים לקבוע תקנות לשינוי שם משפחה של נרצח, שלא יישא את שם משפחת הרוצח. קצת חמלה למשפחות שסוחבות את הכאב הגדול כל כך. אני מבקשת מכם, חבריי חברי הכנסת, קואליציה, תתמכו בחוק. אל תצביעו נגד. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון, שינוי שם משפחה של קורבנות עבירת רצח שבוצע על ידי שם משפחתם), התשפ"ג 2023. הצבעה שמית, לבקשת הממשלה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד מישל בוסקילה, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן,

נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, בעד עפיף עבד, נגד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר,

קרויזר, בעד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד סיבוב שני, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, נגד מאי גולן, נגד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח האם יש חברי כנסת נוכחים שרוצים להצביע ולא הצביעו? תמה ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה: 54 בעד, 58 נגד. אני קובע כי הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון,

שם משפחה של קורבנות עבירת רצח שבוצעה על ידי בני משפחתם), התשפ"ג 2023, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון,

אלא חובה של ממש להעדיף את נכי צה"ל, להעניק להם כלים להשתקם ולשלבם בחברה בצורה מכובדת וראויה. הנתונים מעוררים

אני פונה אליכם, חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה כאחד. אין כאן עניין פוליטי, אלא עניין ערכי. זוהי הזדמנות לאחד כוחות ולומר יחד: אנחנו כאן עבור נכי צה"ל. הצעת החוק הזו איננה רק שינוי טכני, אלא אמירה ברורה: מדינת ישראל לא שוכחת את מי שחירפו נפשם למענה. לא נפקיר אותם, לא נשאיר אותם מאחור. חבריי, אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק הזו בקריאה הטרומית. בואו נראה כי הכנסת הזו יודעת להניח מחלוקות בצד, ולהתאחד סביב הערכים שמחזקים אותנו כעם וכחברה.

רגע, חבר הכנסת קרויזר, למה לא הכנסת גם את נכי פעולות האיבה? למה רק נכי צה"ל? כלל הנכים - - - אני לא סתם שואל, בשכר טרחת עורכי דין השווינו בחוק, גם משרד המשפטים השווה בין נכי צה"ל לנפגעי פעולות האיבה, כי זו אותה מטרה.

גם בחוק הזה - - - גם להם מגיעה עזרה. גם בחוק הזה אנחנו מסתמכים על פסיקה של אהרן ברק, שמצאה את הייחוס המשפטי איך ניתן להגדיר, ובעקבות האירועים הקשים של 7 באוקטובר יצא לנו,

להגדיר גם אוכלוסיות של משפחות חטופים, משפחות שבים, של נפגעי המסיבות, כאוכלוסיות ייחודיות אל מול נפגעים אחרים שיש כאן, גם בפעולות האיבה וגם נכים משגרת החיים. גם בחוק הזה, אשר אני מאוד מקווה שאנחנו נאשר ונצביע בעדו היום בקריאה טרומית, כי זה חוק חשוב - - - היה עדיף לעשות אותו הוראת שעה לארבע שנים, ואז לבדוק את העניין.

אנחנו בחוק, אתה העלית נקודה נכונה, שבעקבות חקיקה קודמת שהייתה, יש אפשרות להכניס גם במסגרות של מדינת ישראל מוסדות ציבוריים, גם הגדרה - - - אם לא,

גם אם תחזק את הצעת החוק הזו בתיקונים והגדרות במהלך הדיונים בוועדה. תודה רבה.

אני מזמין את השר, שאוהב להגיב בשם הממשלה, שליח נאמן. תודה רבה. עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, אני אפתח בהקראה של תשובתו של שר האוצר, ואז אני אפנה באופן אישי לחבר הכנסת. מה אתה אומר, חבר הכנסת קריב? אני אומר שמקודם יו"ר הכנסת לא נתן לי 30 שניות להתייחס לענייני השעה, אז אני מציע שרק אתה תדבר רק על החוק, שלא תהיה אפליה בין חברי קואליציה לאופוזיציה. אני חושב שהיושב-ראש פעל בהתאם לעמדת הייעוץ המשפטי לכנסת - - - - - מי שמתאים לו - - - - - בנושא התנגדות לחוק, וכמובן, כמובן שכשהחוק לא עומד לצידכם, אתם מצפצפים עליו כמו בג"ץ. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לדחות את המשך הדיון בשבוע. התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת, וטרם נקבעה עמדה לגביה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. אגף החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר שוקלים להתנגד,

כתוב כאן "מתנגדים", אבל ההתנגדות הזו היא לא הטלת וטו על החוק, כי הם לא קובעים, הם רק יכולים לומר את דעתם. אז הם סבורים שצריך להתנגד להצעת החוק מהטעמים הבאים:

עמדת גורמי המקצוע במשרד האוצר דוגלת בכך, אתם יודעים מה? עזבו, התגובה הזאת לא כל כך מעניינת. מה שבאמת מעניין, חבר הכנסת קרויזר, הוא שוועדת השרים לענייני חקיקה אמרה שהיא רוצה עוד שבוע לדון בחוק כדי, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה,

זו לא דחייה של שלושה חודשים, ארבעה חודשים. משום מה שר האוצר מחפש מתחת לשולחן. גם כששר - - - זה נהוג, חבר הכנסת קרויזר, זה נהוג. חבר הכנסת קרויזר, אני חבר בוועדת השרים לחקיקה - - חוקים שלנו, של כל הקואליציה. - - ואני יכול לומר לך, חבר הכנסת קרויזר - - - - - - חבר הכנסת קרויזר, יש רצון טוב, ויש תקנון. ועדת השרים לחקיקה דוחה חדשות לבקרים הצעות חוק בשבוע-שבועיים לבקשת שר אחד בלבד, אפילו שהוא לא חבר. השר מבקש שבוע שבועיים לדון בחוק, לראות איך אפשר להגיע לעמק השווה ולקדם את הצעת החוק בתנאים מסוימים, ויושב-ראש הוועדה שר המשפטים יריב לוין מאפשר את זה. זה דבר שקורה כל שבוע בוועדת השרים. שבוע - - - צודק, כן, צודק. חוקים שלי נדחו בשבועיים ובחודש. - - - פתאום אתם נגד נכי צה"ל.

אני אספר לך את ההבדל בין לשלוט בכנסת, שזה בג"ץ, הוא פשוט מבטל חקיקה של הכנסת, לבין ועדת השרים, שממליצה. אנחנו ממליצים. הכנסת, הכנסת - - - הוועדה - - - עד כדי כך. לא, יש הבדל, זה האיזונים והבלמים.

בג"ץ, כשהוא קובע ואומר, בג"ץ אומר: אני ואפסי עוד. מה שאנחנו אומרים, זאת הדמוקרטיה, זאת המילה האחרונה.

קרעי - - אתה יודע שאני צודק, ולכן אתם לא נותנים לי להשלים את המשפט. - - כמה זה קשקוש בלבוש בגימטרייה - - - קשקוש בלבוש בגימטרייה. אתה יודע שאני צודק, ולכן - - - קשקוש בלבוש. ולכן אתם לא נותנים לי להמשיך את המשפט. אגב, היושב-ראש המיתולוגי של מפלגת העבודה, ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אמר לגבי בג"ץ: בג"ץ, חשוב שידע את מקומו.

אם תיתני לי להשלים משפט, את תשמעי את ההסבר. הרי את רוצה לשמוע רק את עצמך, חברת הכנסת רייטן, זה לא מסך טלוויזיה, שאת מדברת ואי-אפשר להגיב, תני להגיב. - - - פה בכנסת. אני אומר, ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין: בג"ץ, חשוב שידע את מקומו. אני אינני מתרגש מבג"ץ, הוא ישפוט אך ורק על פי החוקים שאנחנו נחוקק. ואני מוסיף על דבריו: גם אני אינני מתרגש. ומה בג"ץ - - - קרעי, אתה הרי - - - אין לך ברירה. אבל בג"ץ - - - - - - הרי אין לך שום say לפסק דין הזה. מה זאת אומרת? אז בוא אני אסביר לך, חבר הכנסת קריב, אתה לא בקיא בפרטים. מה שבג"ץ עשה: הוא בעצם לקח את הסמכות שלי על פי חוק, ומינה שני חברי מועצה, כדי שיהיה קוורום. אבל בג"ץ שכח שאין יושב-ראש. השר יכול למנות יושב-ראש זמני למועצה, לא בג"ץ. גם את זה הם יכולים לעשות,

לכן אין שום משמעות לפסק הדין אם אני לא מכבד אותו. ואני סבור שאין מועצה, לכן אני לא ממנה יושב-ראש. בדיוק כמו - - - גם מועצת התאגיד תתכנס. אז המצב העובדתי נותר כמו שהוא. אין היום מועצה לתאגיד, עד שאני לא אמנה אותה.

חברת הכנסת רייטן, מה ההבדל בין בג"ץ לבין ועדת שרים לחקיקה?

כשהוא מבטל חוק או אפילו חוק-יסוד, הוא אומר: זהו, זה סוף פסוק. אני אוהבת שאתה לוקח את בג"ץ וועדת שרים לחקיקה,

מנסה להשוות - - - ועדת השרים לחקיקה, יש לה סמכויות מהעם; ועדת השרים לחקיקה היא הדמוקרטיה. הכנסת מינתה את הממשלה, זו ליבת הדמוקרטיה. בג"ץ לא הוסמך על ידי אף אחד לחוקק, ולא לקבוע מדיניות. אתה יודע מי בחר את השופטים?

יודע מי בחר אותם? יש שם ארבעה פוליטיקאים שבוחרים - - - ארבעה פוליטיקאים - - - יושבים בוועדה לבחירת שופטים, ובוחרים שופטים. אחרי זה אתם אומרים שופטים - - - את עצמם - - אין רוב לנבחרי הציבור, וזה מה שאנחנו מנסים לתקן, אבל אתם מתנגדים. - - כל מי שיושב - - - בית המשפט - - - בוועדה לבחירת שופטים - - - אתם מוציאים שקרים על גבי שקרים - - אתם מתנגדים.

חברת הכנסת אפרת.

הכנסת מאוד דינמית - - ממש ראיתי את זה בהצעת החוק שלי. - - וגם חברי קואליציה יכולים להחליט להצביע בעד או נגד חוק לפי השקפת עולמם, למרות המשמעת

לכן, בהתאם לתקנון בעבודת הממשלה, בהתאם להמלצת ועדת השרים לחקיקה, כל עוד אין המלצה של ועדת השרים לחקיקה לתמוך, ההמלצה שלי כאן לחברי הכנסת תהיה להתנגד לחוק הזה. ואני שוב חוזר ומציע לחבר הכנסת קרויזר, אם אתה באמת רוצה לבוא ולתקן, ולתת העדפה מתקנת לנכי צה"ל, כדאי לך למשוך את החוק ולתת לו שבוע נוסף, כמו שוועדת השרים החליטה, ולא לגרום לזה שהחוק הזה, לא יהיה אפשר לדון בו בחצי שנה הקרובה. נכון. קרעי, אנחנו נעשה - - - - - - - - - אתה רוצה לעלות,

חבר הכנסת קרויזר, אופיר כץ יושב-ראש הקואליציה, הוא לא חבר ועדת שרים לחקיקה. ועדת שרים לחקיקה ביקשה ממך שבוע כדי לדון בחוק. אני חושב שראוי לקבל את ההמלצה הזאת. למה אתה חושב - - - חבר הכנסת מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל, התעוררת? התעוררת? חבר הכנסת ביטון, אני לא שומע. אני לא שומע, אתה צועק חלש מדיי. תרים את הקול.

לא כפופים. - - - אם יש פה הסכמה - - - נכון. אבל זה מה שהוא אמר. לא הקשבת לו עשר דקות. אם היית מקשיב - - - אבל זה מה שאמרתי. כל פעם ועדת שרים?

אמרתי שאני ממליץ. חבר הכנסת ביטון, אתה לא יכול להגיע עכשיו ולהגיב.

עשר דקות הוא אמר את זה.

אתה, אל תקבל את ההמלצה. אני לא בג"ץ, אני לא כופה עליך להצביע נגד. אני אומר לך, אני ממליץ. תודה. חבר הכנסת קרויזר רוצה להשיב לעמדת הממשלה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. - - - אדוני השר קרעי היקר, יש משהו שהוא בסתירה לטיעונים שלך, ולא לחינם גם היה קשה להסביר למה להתנגד לחוק הזה. בוועדת השרים כל משרדי הממשלה החליטו לתמוך בחוק הזה כי הוא חוק נכון,

בוודאי עבור אלה ששילמו מחיר כל כך כבד. אבל יש שר שלצערי, מתחת לשולחן,

אני יודע מה היה בוועדת שרים, מתחת לשטיח חיפש למה לפגוע בחוק הזה. והאמן לי, זה לא בגלל שום שיקול לא משפטי ולא תקציבי. יש כנראה שיקולים אחרים נוספים בוועדת שרים שהשפיעו על אותו שר להתנגד. יכול להיות שאתה צודק, שבמארג של ועדת השרים שר המשפטים, שהוא יושב-ראש הוועדה, לא יכול לצאת נגד תפיסת עולם של משרד שמביע התנגדות. לכן אני אומר שיש שיקול פוליטי.

יותר מזה, גם אחרי ההודעה של יושב-ראש הקואליציה שבכלל לעוצמה יהודית לא יינתנו חוקים, אז סיבות ותירוצים אפשר. קרויזר, מה אתה רוצה - - - יש כאן חוק שהוא חוק טוב, ואתה יכול להצביע בצורה ערכית, עם המצפון שלך, ולהצביע בעד החוק הזה. לא לחפש תירוצים. סעדה, בסדר, שמענו.

לכן אני קורא בחזרה לחבריי מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולכולנו ברור, גם מהדיונים בוועדות שכל הנושא של חיילי צה"ל, של החטופים, של השבים הוא לא בוויכוח פוליטי אלא בהסכמות רחבות. כך נוהגים בוועדות, בתוך ועדות הכנסת, בין כל חברי הכנסת, ואני מקווה שגם בהצעת החוק הזאת. לכן אני קורא לכלל החברים מהקואליציה ומהאופוזיציה להצביע בעד החוק החשוב הזה. השר קרעי רוצה להשיב. לא?

אין בעיה, אין בעיה. בסדר, הכול בסדר. לא שמענו מספיק? חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, העדפה מתקנת לנכי צה"ל), התשפ"ג 2023. הצבעה שמית, לבקשת האופוזיציה. בכבוד, המזכיר. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד מישל בוסקילה, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, אינו משתתף בהצבעה אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו משתתף בהצבעה יאסר חוג'יראת, נמנע אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, נגד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, נוכח ולא אומר את הצבעתו אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת סיבוב שני, בבקשה, מזכיר הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד ואליד אלהואשלה, נוכח ולא אומר את הצבעתו קארין אלהרר, אינה נוכחת דבי ביטון, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח ניר ברקת, נגד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אוהד טל, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת ארז מלול, נגד אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה,

עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד יש מישהו שנמצא פה ולא הצביע ומעוניין להצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) דוד ביטן, נגד עוד מישהו? ההצבעה תמה. בעד,

62, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, העדפה מתקנת לנכי צה"ל),

לא אושרה ותוסר מסדר-היום.

של חברת הכנסת נעמה לזימי. בבקשה, גברתי. לרשותך עשר דקות. כבוד היושב בראש, כנסת כבדה, חוק חינוך ממלכתי בישראל לא מכיל עדיין את זרם החינוך הממלכתי-חרדי, מה שאנחנו מכירים כממ"ח. מסלול החינוך המיוחד והחשוב הזה הוקם בשנת 2013 כמענה לצורך של ציבור חרדי רחב לחינוך ממלכתי הולם ומותאם, אשר לא זכה עד היום להסדרה כלשהי בעניין. הקמת בתי ספר ממלכתיים חרדיים כתפיסת מדינה תהווה פתרון חינוכי לחלק מהציבור החרדי אשר רוצה לחנך את ילדיו כחרדים, ובד בבד רואה חשיבות רבה בצורך להעניק להם חינוך ממלכתי הולם, ככל ילדי ישראל. בעיניי, כמי שמאמינה במדינה שלוקחת אחריות על אזרחיה, זרם החינוך הממלכתי-ציבורי הוא הזרם המרכזי שצריך להיות כזרם בלעדי שהמדינה משקיעה בו. אם היו בישראל מחוקקים את החוק הזה לפני 30 שנה, לא היה פה משבר גיוס של החברה החרדית ולא משבר תעסוקה. ההנהגה החרדית יודעת את זה ומפחדת מזה. מבחינתם הסיפור הוא לא אורח החיים, מבחינתם הסיפור הוא תלות פוליטית. אני רוצה גם לספר לכם שהחינוך הממלכתי-חרדי הוא חינוך מוצלח, הוא משגשג במקומות שבהם הוא נפתח, ויותר מזה, כל בית ספר ממלכתי חרדי שנפתח מתמלא עד אפס מקום עם רשימות המתנה, כי הורים רוצים לשמור על אורח החיים שלהם, אבל גם להעניק הזדמנות שווה לילדיהם, את היכולת להגשים ולעשות. אני אומרת לא פעם שחלק מהפצעים והקרעים בחברה הישראלית נובעים מהמקום שבו לא קיימנו הכרעות, שבו לא עשינו את הדבר הנכון שנים ארוכות לפני כן. דווקא בעת הזו אנחנו חייבים להגיד מה כן, כן לחזק את החינוך הממלכתי-חרדי. אני גם אספר, בגלל המאבק העיקש שלנו נגד החינוך ללא ליבה והתוספות התקציביות לחינוך ללא בקרה, ליבה וחינוך מפלגתי, בשנה האחרונה החינוך הממלכתי-חרדי הוכפל. אבל זה צריך להיות על דרך המלך. זה צריך להיות, שר החינוך, יואב קיש, על דרך המלך, כי אנחנו עושים את הדבר הנכון. אני גם רוצה להגיד, המורים בבתי הספר החסידיים לבנים שעברו לממ"ח התחילו ללמוד כבר לימודים לתואר ראשון בחינוך. המנהלים נכנסו לתוכנית מיוחדת למנהלים. אלו התהליכים החיוביים שהכניסה לממ"ח מייצרת. ואני אומרת, זה לא רק עניין עקרוני של תקצוב ראוי ונכון, זה עניין לאומי, זה עניין כלל-ישראלי. אנחנו לא יכולים יותר לפגוע בילדים חרדים ולמנוע מהם הזדמנות שווה. זה גם עלינו. הביקורת היא גם עלינו, על עצימת העיניים ארוכת השנים. מי שמאמין בשירותים אוניברסליים צריך להעניק אותם לכולם, לכל ילד וילדה בישראל. זה הדבר הנכון לעשות.

שאת דואגת לחרדים, זה יפה ממש. כשאתה לא דואג להם, יש מי שדואגים להם. ממש דואגת לחרדים.

אתה דואג לכוח הפוליטי שלך,

ואנחנו רוצים חינוך - - - - - - מה כבר ביקשתי? חינוך ממלכתי חרדי, הזדמנות שווה לילדים. תראה איך זה מעצבן אותך. תראה איך זה מעצבן אותך. אבל אל תדאג. אתה יודע למה אין לך למה לדאוג? רק אל תגידי לו "אופק חדש". אמרתי "אופק חדש". אבל אתה יודע למה אין לו מה לדאוג? כי שר החינוך פה, יואב קיש, הוא רק סמל. הוא סמלי, הוא לטקסים.

שר החינוך באמת הוא חיים ביטון מש"ס. זה שר החינוך בפועל, שעושה מה שהוא רוצה בחינוך, לא אתה.

הרי זה היה הקמפיין שלכם. לא, לא, לא, אנחנו כבר יודעים. סגן השר אבי מעוז הוא שר החינוך. להזכיר לכם את הקמפיין שלכם? יואב קיש, בתחילת המלחמה בשיחה סגורה במשרד החינוך אמרת לחיים ביטון על אופק חדש באוקטובר: אתה לא יודע מה זה לטוס במלחמה מעל השמיים כטייס קרב, אל תלמד אותי מה צריך לעשות. אמרת את זה, העמדת אותו במקום. אבל בתוך חודשיים התקפלת בהתנגדות שלך, כי שר החינוך האמיתי הוא חיים ביטון, אתה רק סמל, סתם בא לטקסים ולגזור סרטים. אני יודעת מה היה שם מאחורי הקלעים. לרגע קט אחד אחרי האסון ב-7 באוקטובר ניסית לעמוד על הדבר הנכון, אבל התקפלת מהר מאוד, וחבל,

אני רוצה לומר משהו נוסף. אני מבין שעכשיו התחלת כבר לדאוג ליואב קיש. אתה יכול לעצור בבקשה, חנוך? אני לא מצליחה לדבר. תודה. אני רוצה לתאר סיפור - - - - - - את הדאגות שלך.

אני סוציאל-דמוקרטית, אני מאמינה בחינוך ממלכתי ציבורי. את דמוקרטית

לא, אתה דמוקרט. לא, אתה, שבוזז את כספי המדינה. אני דמוקרט, את לא.

לפני כשלושה ימים פניתי לשר הביטחון ישראל כץ בפעם השנייה בנושא כליאתו של החייל אלעד טהרני. אלעד טהרני הוא בחור ישיבה שהיה זכאי לפטור מגיוס. הוא בחר להתעלות מעל נסיבותיו האישיות, יש אנשים עם אחריות לאומית, רבותיי, ולהתגייס לשירות קרבי משמעותי. במסגרת זו הוא עבר תהליך ארוך של אימונים ומיונים, שהובילו להתקבלותו לפלוגה החרדית של הצנחנים,

להפתעתו, כאשר התייצב בלשכת הגיוס נאמר לו כי הוא שובץ לגדוד נצח יהודה, חרד"לי, וזאת בניגוד למידע שנמסר לו בעבר, בניגוד למיונים שעבר ובניגוד לרצונו. יתרה מכך, כאשר התעקש להיות משובץ בפלוגת ח"ץ כפי שראוי היה, כפי שהוא התקבל, נאמר לו כי עליו לעלות על האוטובוס לשיבוצו בנצח יהודה, או להיות משתמט. כיום אלעד כלוא בכלא ללא ציוד בסיסי, דיברתי אתמול עם אימא שלו, שבכתה, ללא תנאים מינימליים, ומבלי שניתנה לו הזכות לקבל ייעוץ משפטי הולם. אני אומרת את זה כי זה מחפיר.

שניסתה להעביר לו ציוד ולפגוש אותו בליווי עורך דין, סורבה להיכנס למתחם הכלא. אני רוצה לומר, מצב זה שבו אדם שבחר מרצונו לתרום למדינה ולשרת את ביטחונה למרות הפטור העקום שניתן לו, מוצא עצמו מתמודד עם עוולות קשות, זה מצב שאיננו מתקבל על הדעת. יש בכך פגיעה חמורה בזכויותיו הבסיסיות ובאמון הציבור במערכות אכיפת החוק והצבא. אני קוראת לשר הביטחון להגן עליו, לסייע לו. אני מחזקת את אלעד טהרני ואת משפחתו. צר לי עליו שהוא בכלא. הוא לא אמור להיות בכלא. הוא התמיין, הוא עבר מיונים, הוא עשה את הדבר הנכון. הצבא לא יודע לקלוט חרדים. לא, לא, נצח יהודה זאת הבעיה של הצבא, גפני. נצח יהודה זאת הבעיה של הצבא,

הסיפור של אלעד טהרני. אחרי שתתגייס תגיד אם הצבא יודע - - - ואתה יודע מה, גפני? אתה יודע, אותנו לא שאלו איך להתגייס. רגביסט חוד אתה, גפני. ברוך הבא. תתגייס - - - משתמש במקרה של כליאה של חייל כדי לנגח את הצבא. תתבייש, באמת. אין לי מה לומר. ואני רוצה להגיד משהו לקואליציה הזאת: כשעושים ברית אידיאולוגית עם הכהניסטים, עם הצלם בהיכל, כששמיר היה יוצא עם כל מפלגתו מפה - - - היום באתם לוועדה לשמור עליו. היום באתם לוועדה לסנגר עליו - - - כשעושים איתם ברית,

אני לא שומרת על בן גביר. צריכים להעיף אתכם.

צריכים לעשות הכול כדי להפיל אתכם, אופיר. אתם מגלים שהכהניסטים גם לא שותפים נוחים פוליטית. ממש שוק. ככה זה, ברית אידיאולוגית שמתהפכת עליכם פוליטית. באתם להילחם בשבילו היום בוועדה. ואני רוצה להגיד את הדבר האחרון. באנו להילחם בשביל שתפסיקו לתת שוחד לח"כים.

אני רוצה לדבר רגע.

אני רוצה שתאריך לי. אני רוצה לדבר. מילא תעשו את זה,

אבל - - - הם מפריעים לי לדבר.

חבר הכנסת שירי, תודה. - - - תבוא אחרי זה בביקורת עליהם. חבר הכנסת כץ, תודה. מגיע לשוטרים - - - תודה, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת פורר, תודה.

הדבר האחרון שיש לי לומר, כי אי-אפשר שלא, יש עסקת חטופים על הפרק. היא חייבת להיות עסקה כוללת. אתם יודעים שאין יותר מה לחפש בעזה, בכל יום נהרגים חיילים, ילדים צעירים,

אנשים שלא צריכים למות על מזבח הווילה בעזה שבן גביר וסמוטריץ' רוצים. גפני, הם לא צריכים למות בגלל זה. אתה מסכים איתי פה. צריך לסיים את המלחמה הזאת. צריך להחזיר 100 חטופים וחטופות. אני רוצה לשאול כל אחד מכם, בעוד עשור, אם נפקיר אותם, איך ניראה כחברה? מה יהיה עלינו? לא רק על החיים, שאנחנו חורצים את גורלם, מה יהיה עלינו? איך נסתכל להורים שלהם בעיניים בעוד עשור? אתם רוצים את זה? מישהו פה רוצה את המצב הזה? זה לא רק עכשיו, זה גם אחר כך. משה אבוטבול, כן, פדיון שבויים, משה. המצווה החשובה ביותר, 100, 100 אחים ואחיות

צריך לסיים את המלחמה. אל תדברי אליי בלי לשמוע. את שאלת שאלה, לוחצים לעסקה,

ועושים את המקסימום לעסקה. - - - התעורר.

חבר הכנסת דוידסון, תודה. מה המקסימום?

משה. תדברי איתי בפרסה - - - משה, 100, עסקה כוללת. נעמה לזימי - - - לשקר, לשקר, לשקר. אתה רוצה סלקציה על אימהות? אתם רוצים סלקציה על אבות? - - - כל המציל נפש אחת, נפש אחת, בישראל.

ילדים שגרים בלי האבות שלהם? אני מתחננת, תתעלו מעל הרגע הזה, תבלמו את החזון המשיחי שחורץ גורלות. תעשו את הדבר הנכון, תסיימו את המלחמה, תחזירו את כל החטופים והחטופות, תיתנו לציבור מזור, אל תפקירו אותם. - - - לא לפטפט, לא לדבר, גם לשמוע. - - - נעמה לזימי, את פייק - - - פייק בכל מילה.

טלי גוטליב, אל תטיפי לי מוסר.

טלי גוטליב, את תקלה במקום הזה. - - - את החורבן.

חברת הכנסת לזימי, תודה. - - - אנחנו נביא תקומה, אתם תעופו. אנחנו נתקן, אבל לפחות אל תהרגו את האחים והאחיות שלנו.

תעשו עסקת חטופים כוללת, אל תפקירו אותם. אני לא רוצה להוריד אותך מהדוכן, אני מבקש שתרדי.

מי משיב בשם הממשלה? השר קיש.

מכיוון שנאמר פה שנצח יהודה זה התקלה של צה"ל או משהו כזה, אני מכיר לוחמים בנצח יהודה, יצא לי לבקר באחד הגדודים שם, ואלה חיילים מצוינים. אלו חיילים מצוינים, שכולנו צריכים להכיר להם תודה, כולנו.

היא אמרה את זה? כן. - - - כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לספר לכם על החייל אוריאל פרץ, שהייתי בלוויה שלו לפני כיומיים. במקרה, שם מזעזע, זה דומה לשם,

של הבן של מרים פרץ, ששני בניה נפלו על קידוש השם. אוריאל פרץ, חייל מנצח יהודה, חברת הכנסת לזימי, שנפל בצפון עזה, שהיה איש חסד - - אין לי מילה - - - מילה אחת. - - איש ישיבה, שבא מבית

תתביישי לך. תתביישי לך. - - - "את התקלה",

אז תדעי לך,

את בושה מהלכת. את התקלה בכנסת הזו. - - - חוצפנית, ככה את מדברת לחברי כנסת? דיברתי אלייך, איך שאת מדברת. - - - בושה וחרפה, החייל אוריאל פרץ מנצח יהודה,

שבוע, הייתי בלוויה שלו,

אבל כשאת מדברת ככה על הלוחמים שלנו, אני לא אתן לך לעבור בשקט על זה, תתביישי לך. - - - חסרת בושה, פלגנית, זורעת שקר והרס.

אם זה היה עליי,

- - - - חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר

גם את מקצועות הליבה וגם את מקצועות הקודש. - - - הוא צמח ב-50% בשנה האחרונה, בגלל שאני מוביל מדיניות לחזק את החינוך הממלכתי-חרדי,

אבל צריך להבין, החינוך הממלכתי-חרדי

חבריי לקואליציה. רגע, אתה לא צריך - - - גם לכם. אבל אתם מקשיבים. הם לא מקשיבים, ואני רוצה שהם יקשיבו. חבריי לקואליציה וגם לאופוזיציה, התחלתי את היום בסיור בבית ספר ממלכתי בחולון, אני לא חייב להגיד גם את בית הספר,

אבל אני רוצה להגיד לכם מה אמר לי ראש העיר בסיום הסיור. הוא אומר לי שהוא בא מבית מסורתי, הוא לא עם כיפה, הוא לא שומר שבת, אבל הוא מכבד את מסורת ישראל, והוא אומר: לו ילדיי היו קטנים היום, לי הייתה בעיה לשים אותם בחינוך הממלכתי, כי הזהות היהודית נשחקת בחינוך הממלכתי. ואני אמרתי לו:

מה, ראש העיר? לא מקובל עליי המצב הזה, וגם לא צריך להיות מקובל עליך, והפתרון הוא לא לשלוח את הילדים עכשיו למסלולים של

- - - אתה חתיכת משתמט. משפחה של משתמטים, חצוף. (חבר הכנסת גלעד קריב יוצא מאולם המליאה.) - - - איפה אין יהדות? אין פה - - - חבר הכנסת שירי, תודה. חבר הכנסת שירי, אתה רוצה שאני אקרא

בליאק - - - - - - תודה רבה. מעוניינת להשיב, חברת הכנסת לזימי?

חברת הכנסת שטרית, תודה. תקשיבו, שמה, אופיר, זה בלתי, אי-אפשר להתנהל ככה. שיורידו בבקשה ווליום, כי זה מטורף. וגם מה קורה בגלל זה? הם פה מעלים את הווליום, וכולם צועקים. אנחנו עונים להם. לא את, דיברתי על מה שקורה מאחור. אני רוצה להגיד לך, יואב קיש, תתבייש לך להשתמש בזיכרון החיילים באופן הזה, במניפולציה הזאת.

היועץ המשפטי של הליכוד אבי הלוי תובע משפחות שכולות, אתם מדברים? תובע משפחות של גיבורי ישראל, אתם מדברים? אתם, שמאריכים מלחמה אין-סופית בשביל בן גביר וסמוטריץ', חיילים נופלים, ולא מחזירים חטופים וחטופות, מטיפים לנו? תתביישו, איבדתם את זה.

שנלחמים עבור חוק השתמטות, עבור חוק השתמטות, מדברים עלינו? מה זה?

טייס לשעבר נאבק לחוק השתמטות מצה"ל, מטיף לאחרים. - - - כולך פייק - - - תתבייש לך. ממשלת ההפקרה וההשתמטות, אתם יודעים מה, אתם כבר לא רק ממשלת הפקרה, אתם ממשלת הקרבה. אתם מקריבים את האחים והאחיות שלנו, את הילדים שלנו, את טובי בנינו אתם מקריבים - - טובי בנינו - - - - - על מה, על הכיסא? על הכיסא שלכם? רדי כבר. לא, אני אומרת, אמת דיברתי, אמת דיברתי. מה זה עסקה חלקית? מה זה עסקה חלקית? את משקרת,

- - - מצלמות - - - בושה, תתביישו לכם. והאמת תישאר אותה אמת, אותה אמת. מקריבים, מפקירים - - - - - פייק גמור. - - מבזים, משתמטים, משתמטים. מי משתמט, מי? הציונות הדתית? תתביישי לך. אתם משתמטים.

יורקת על השכול של הציונות הדתית. כל חייל דתי שמת, את יורקת עליו.

חברת הכנסת דיסטל, חברת הכנסת דיסטל. לא, היא לא מאה, האישה הזאת לא מאה. 15 חברי קואליציה משתמטים. את מזלזלת בשכול של אנשים.

את רעה, רעה. חברת הכנסת דיסטל, את צריכה לצאת החוצה עד להצבעה, בבקשה. נעמה, תמשיכי. 15 חברי קואליציה משתמטים, אתם משתמטים. ואני רוצה להגיד לך, יואב קיש, אתה לא מסייע לממ"ח, אתה בולם את הממ"ח.

עד ההצבעה, עד ההצבעה - - - אתה מסייע למטרות לא חוקיות - - חברת הכנסת דיסטל. - - לחינוך ללא בקרה, ללא פיקוח, ללא ליבה. אתה, יואב קיש

אני לא אחזור בי,

אתם בושה. ממשלת הקרבה והשתמטות, זה מה שאתם. ואני אומרת לכם - - אתה בושה.

56 נגד, 41 בעד, נוכח אחד. הקול שלי, לי לא הייתה מערכת, אז להוסיף בבקשה את הקול שלי נגד. אז זה 57 נגד, 41 בעד. אני קובע כי הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך ממלכתי-חרדי), התשפ"ג 2023, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. נעבור לנושא הבא: הצעת חוק הרשות הלאומית לרפואה משפטית, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת סימון דוידסון וקבוצת חברי כנסת. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, יש רגעים, תעשה קצת שקט. ששש. יש רגעים שבהם הבניין הזה צריך לשכוח קצת מקואליציה אופוזיציה. יש רגעים שבהם הילדים שלנו, הנוער שלנו והחברה הישראלית צריכים להיות קצת מעל לפוליטיקה. אני אספר לכם בדקות הקרובות על נושא שהוא פצצה מתקתקת במדינת ישראל. זה נמצא מתחת לרדאר, לא מדברים על זה, אבל זה נמצא כמעט בכל אוכלוסייה, בכל בניין, בכל שכונה במדינה שלנו. כשאני אתן לכם את הנתונים, כל אחד שיתחיל לחשוב על כל מיני אנשים במשפחה שלו, שכנים שלו, חברים שנפגעו מהנושא, שעולה ומטפס דרמטית במדינת ישראל, נושא ההתמכרויות. מדינה מסוממת, מדינה שכמעט בכל מקום נמצא אדם שמכור לדבר מסוים מכל הקשת של ההתמכרויות. אז קודם כול אני אתן לכם נתונים שקיבלנו אתמול מהמרכז הישראלי להתמכרויות בשדולה שמיכל וולדיגר ואני עשינו, נתונים מהחודשים האחרונים, ומה קרה במדינת ישראל מאז 7 באוקטובר. אחד מכל ארבעה עושה שימוש בסיכון מוגבר בחומרים ממכרים, אלכוהול, קנביס, סמים, הימורים, שימוש בסיכון מוגבר בתרופות הרגעה גדל פי 2.5 מאז 7 באוקטובר.

מהמרכז הישראלי להתמכרויות. השימוש באלכוהול בקרב בני הנוער עלה מ-8.9% בשנת 2019, ותקשיבו לאן זה הגיע: ל-28% היום, בשנת 2024, לפני ארבעה חודשים,

שימוש בחומרים ממכרים בקרב בני הנוער, ביוני 2024 הקנביס, תקשיבו טוב, 12.1% קנביס. חבר הכנסת דוידסון, שנייה, אני גם אוסיף לך בזמן. אני מעדכן את כולם שאני בודק פה את המערכת ויכול להיות שתופיע לכם הצבעה. תתעלמו מזה. תודה. כן, תמשיך, בבקשה, אדוני. בקרב בני הנוער, 12.1% שימוש בקנביס, הימורים, 9.6% משתמשים בהימורים, נמצאים בתוך עולם ההימורים. אלכוהול, תקשיבו טוב, 23% בקרב בני הנוער שותים אלכוהול בכמויות על גבול ההתמכרות, בקרב הצעירים, גילים 18 26, אחד מכל שלושה מדווח על שימוש בסיכון מוגבר בחומרים ממכרים. לפני המלחמה בהימורים, 8.5%, לפי נתונים של המרכז הישראלי להתמכרויות, ונכון להיום, 13.5%; חומרים ממריצים, 5%. סימון, תוסיף שההימורים הם באישור וברשות. אני תכף אגיע לזה, לפי מה ששמענו מהעוזר שלך. חומרים ממריצים, מ-5% טיפס ל-15%; אלכוהול 18.6%, ומשכבי כאבים אופיאטיים, הגיע ל-5%. חברים, מדינת ישראל נמצאת במצב של התמכרות ובעלייה מתמדת. הלוואי שזה היה חשוב גם לכם, השר קרעי, כי כשאני הגשתי את הצעת החוק הזאת, זה סך הכול להחזיר מה שהיה בשנות התשעים במדינת ישראל. הרי מי הקים את הרשות למניעת התמכרויות במדינת ישראל? הליכוד הקימה אותה, יצחק שמיר, אריק שרון. אתם תמכתם בזה ותקצבתם את זה. ואני אספר לכם למה זה היה כל כך חשוב. תחומי הפעילות העיקריים של הרשות: מניעה והסברה, הפצת מידע לציבור, קידום מודעות, תוכניות חינוך והסברה, אז זה לא חשוב לכם, טיפול ושיקום, מתן מענה למכורים באמצעות מרכזי טיפול, שיקום ותמיכה, גם זה לא חשוב לכם, הכשרת אנשי מקצוע, הדרכה למטפלים, ליועצים, גם זה לא חשוב לכם, מדיניות ומחקר, איסוף נתונים, קידום מחקרים בנושא, לא חשוב לכם. בגדול, הנוער במדינת ישראל לא חשוב לקואליציה הזאת. זה לא מעניין אתכם. לא מעניין אתכם שילדים מתמכרים, לא מעניין אתכם שהילדים מגיעים למצבים מסוכנים ובסוף ההורים שלהם מאבדים אותם, מאבדים את הילדים שלהם. אפס טיפול במדינת ישראל בנושא ההתמכרויות. אפס טיפול. הרשות למניעת התמכרויות עשתה פעילות מדהימה בשנות התשעים, מאז שהיא קמה, במערכת החינוך, במערכת הבריאות, במערכת הרווחה. כל הנושא של ריכוז משאבים הגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, הטיפול באותם נערים ונערות. כל זה הסתיים ב-2018. חברים יקרים, ב-2018 הגיע שר למשרד לביטחון פנים, שמו גלעד ארדן. הדבר מבין הראשונים שהיה חשוב לו מאוד לעשות זה לסגור את הרשות שטיפלה בנושא הסמים והאלכוהול. זה הדבר שהיה הכי חשוב לו. החוק שלי מבקש דבר אחד: תחזירו את הדבר היחידי שטיפל בילדים ובנוער בנושא התמכרויות. תחזירו את הרשות למניעת התמכרויות. החוק הזה עלה לפני שמונה חודשים. אני מעלה אותו היום, ואני מקווה מאוד שיום אחד ייפלו לכם האסימונים ותבינו שמדינת ישראל חייבת את הרשות. אתמול בכנסת ישראל שמענו עדויות של אפרת גוש בנושא של התמכרות לאלכוהול. חבל שלא באתם לשמוע את הכאב, את מסע הייסורים שהיא עברה במשך שנים רבות, עד שבגבורה גדולה, בעזרת אנשים יקרים, היא הצליחה להיגמל מהנושא הזה. חבל שלא שמעתם את שחקן הכדורגל עומרי קנדה, שהיה כוכב כדורגל והתמכר להימורים, והמשפחה שלו נאלצה לשלם 10 מיליון שקל, כי כל נושא ההימורים במדינת ישראל, כל נושא הבטים, כל נושא ההימורים הבלתי-חוקיים, הורס אלפי משפחות. אלפי משפחות נהרסות. שמענו את היועץ של חבר הכנסת מאיר כהן מספר בכאב מה קרה למשפחה שלו בעקבות ההימורים המטורפים האלה, שמענו את ליאור דיין, אבל הנושא הזה פשוט לא מעניין אתכם. לפני שלוש שנים פה במליאה סיפרתי סיפור על הכאב האישי שלי ולמה הנושא הזה נוגע לליבי. אני אבא לרופא שהיה מנהל בית חולים - - בן לרופא. אני בן, סליחה. - - שהיה מנהל בית חולים, אדם שהיה לו הכול, הכול בחיים. ואם אבא שלי נפל לאלכוהול והיה אלכוהוליסט ואני הייתי צריך להציל אותו, אז כמו אבא שלי יש עשרות אלפים במדינה, אם לא מאות אלפים, שאתם בכלל לא מודעים אליהם. יש פה, בבניין הזה. תחשבו על האנשים שאתם מכירים ואף אחד לא עוזר להם. הם לא פושעים, לא גנבים ולא אנסים, הם אנשים נורמטיביים שנופלים להימורים, לסמים ולאלכוהול. אז מתי האנשים בקואליציה הזאת יבינו שהתפקיד שלכם פה בבניין הזה הוא לעזור למדינת ישראל? לעזור לאנשים האלה. ולא הכול זאת פוליטיקה, השר קרעי. מה אתה רוצה? אתה הדיקטטור הכי גדול. אתה רוצה - - - מיליון שקל. אתה הצבעת נגד זה.

אתה בוועדת שרים הצבעת נגד זה. אבל אני לא - - - אתה הצבעת נגד זה. למה? למה הצבעת נגד זה?

אתה לא יכול לומר שאתם לא סומכים על חברי כנסת מצד אחד - - - אתה לא יכול לעשות משהו טוב למדינה? מצד אחד אתה רוצה שהשופטים יקבעו,

למי ששמע אותי: קצת שכל בראש. החוק הזה הוא לדבר טוב, לעזור לאוכלוסייה במדינת ישראל, למכורים שנופלים יום-יום ואין מי שירים אותם. תעשו משהו טוב פעם אחד, קיבינימט.

הם יגידו לך שזה בגלל הפרקליטות. גם על זה הוא יגיד שהיועץ המשפטי אשם. אתה מצד אחד רוצה שהשופטים יקבעו ולא חברי הכנסת,

לך לשופטים, לך לבג"ץ. מה אתה בא לפה בכלל? תעשה פעם אחת משהו טוב למדינה הזאת. לך לבג"ץ. מה אתה רוצה ממני? בג"ץ בשבילך הוא הקובע.

וסרלאוף, אתה יודע מה זה, אתה - - - תגיד,

יכול להיות שאתה - - - תכף נדע כולנו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - - יכול להיות שאתה השר הראשון? רגע, אתה עונה בשם הממשלה?

אני השר הראשון - - - השר הראשון מהאופוזיציה. הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשפ"ד 2025 - - לא הבנתי,

- - של חבר הכנסת סימון דוידסון ואחרים מבקשת להקים מחדש את הרשות הלאומית למאבק בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול כתאגיד סטטוטורי תחת כפיפות ראש הממשלה. הצעת החוק מתבססת על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח 1988, אשר בוטל עם חקיקת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז 2017, מיום 7 באוגוסט 2017, ומכוחו הוקמה במשרד לביטחון לאומי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, והרשות הלאומית אשר הוקמה מכוחו כתאגיד סטטוטורי חדלה להיות אישיות משפטית. בזמנו הרשות הלאומית הוקמה במטרה להתמודד עם נגע השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול באמצעות פעולה משולבת ומתוכננת של כל הגורמים העוסקים בנושא. בתחום המניעה, אשר היווה חלק ניכר מפעילות הרשות הלאומית, היא הפעילה תוכניות מקצועיות ברשויות המקומיות בתחומי עיסוקה. בשנת 2009 הועברו הסמכויות אשר היו נתונות לראש הממשלה מכוח חוק הרשות הלאומית אל השר לביטחון פנים. במהלך שנות הפעילות הרשות הלאומית נמצא בין השאר כי בהיותה תאגיד סטטוטורי, קיים קושי בביצוע פיקוח ובקרה נאותים על פעילותה ועל התנהלותה.

לאורך השנים המשרד לביטחון לאומי פיתח מודלים למניעת אלימות, וכן הפעיל תוכניות מקצועיות למניעת אלימות במרבית הרשויות המקומיות במדינת ישראל, בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה והגורמים העוסקים בנושא.

באמצעות אגף אשר פעל בנושא משנת 1999 באמצעות תוכנית עיר ללא אלימות, אשר הופעלה על ידי המשרד ברשויות מקומיות כמודל ארצי-לאומי למאבק באלימות החל משנת 2006. פעילות המשרד בתחום מניעת האלימות נועדה להביא לשינוי באקלים החברתי וליצירת נורמות התנהגות בלתי אלימה בחברה. כאמור, המשרד והרשות הלאומית פעלו בשיטות עבודה דומות לצמצום התנהגות אנטי-חברתית בחברה בישראל בתחומי עיסוקם, ובכלל זה התמודדות עם נגע הסמים והאלכוהול ומניעת אלימות, תוך קיום שיתופי פעולה עם משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים העוסקים בנושאים הנ"ל. לאור האמור, ונוכח הדמיון הרב בין התוכניות הן בהיבט של שיטות הפעולה והן בהיבט התכנים המקצועיים, ובהתאם להמלצתה של ועדה משרדית שהוקמה בזמנו לבחינת הנושא, הוחלט להקים רשות פנים ממשלתית ייעודית לנושאים אלה, אשר תאפשר בין השאר קביעת מדיניות לאומית אפקטיבית בנושאים אלה, ייעול הפעילות ומיצוי המשאבים המוקצים לנושאים אלה, שימור ושיפור הפעילות המבוצעת בנושאים אלה, וקיום בקרה ופיקוח ממשלתיים נאותים על הפעילות בתחומים אלה, זאת בלי לגרוע מסמכויותיהם ומתפקידיהם של משרדי הממשלה והגופים האחרים העוסקים בנושאים אלה לפי כל דין. לנוכח האמור לעיל, נחקק החוק אשר מכוחו הוקמה הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד, ובמסגרתה הביא המשרד לריכוז המאמץ הלאומי בנושא מניעת האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית וכן למאבק בשימוש בסמים והאלכוהול, זאת על בסיס ידע, משאבים מקצועיים וניסיון שנצברו בכל אחד מהגופים, והתוכניות שהופעלו ברשויות המקומיות. גישה זו הינה גישה הוליסטית רחבה יותר, ומקיפה מענים רבים יותר מאלו שהובלו או יושמו עד אז על ידי כל אחד מהגופים והתוכניות בנפרד.

מהתייחסות גורמי המקצוע ברשות הלאומית לביטחון קהילתי עולה כי משמעות הצעת החוק היא פירוק בפועל של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, אשר אמונה מכוח החוק על מניעת אלימות והתנהגות אנטי-חברתית וכן על המאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, וכן הפרדת ההתמודדות והמאבק בין שלושת התחומים. יצוין כי ברמה המקצועית התמודדות עם אלימות כרוכה ומשלבת גם את נושא הסמים והאלכוהול. מדובר בתופעות שלובות זו בזו, לא ניתן להפריד בין עולמות המניעה, הטיפול, השיקום והאכיפה.

הניסיון המקצועי שהצטבר לאורך שנות פעילותה של הרשות, מחזק את הצורך בקיומה של רשות ייעודית ממשלתית האמונה על מדיניות בנושא מניעת אלימות. המאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול המהווה גורם מתכלל, מתאם בין משרדי הממשלה ושאר הגופים העוסקים בנושא. לאור כל האמור לעיל, הממשלה מתנגדת להצעת החוק.

איך

ומשפט לפני זה אמרתם שאתם בעד. חבר הכנסת סימון דוידסון. אתם בעד רשות שמתכללת את זה. לא הבנתי, אתם רוצים שזה יהיה? יש רשות שמתכללת ומטפלת בנושא הזה.

אז יש לי רעיון, בוא נקים מינהלת.

אז רגע, שנייה. למה זה נדחה בוועדת שרים לחקיקה, סימון? אם הייתה שקיפות בוועדת שרים לחקיקה - - - לא, יש סיבה. יכול להיות שזה נדחה, סימון,

בוא נצביע,

הם ביקשו ממני,

אבל אתה מהאופוזיציה, למה - - - אבל אתה אופוזיציה, מה - - - כשאתה מבקש מהם דברים,

עושים? אני לא אופוזיציה.

צריכים להתנהל מול הביטחון, ביטחון הפנים במדינת ישראל. אנחנו צריכים את הכלים כדי להתמודד, כדי להתמודד עם הפשיעה. בסופו של דבר אם אנחנו רוצים להוביל מהלכים ולהוביל שינויים ורפורמות, אנחנו נדרשים לכלי עבודה. אני מעריך שבעזרת השם האירועים ייפתרו, וייפתרו ברוח טובה מתוך הבנה שאף אחד לא רוצה לפגוע בביטחון ישראל, וכשעומד לך מפכ"ל המשטרה, ועומד - - וסרלאוף,

- - נציב שב"ס, ואומר לך שהקיצוץ בדברים הללו הוא פגיעה בביטחון ישראל, אני בטוח שאף אחד לא מעוניין לפגוע בביטחון ישראל, ואנחנו ננהל את השיח שלנו בכבוד, מתוך שיתוף פעולה. בעזרת השם, מעריך שהאירועים ייפתרו ברוח טובה, והקואליציה והממשלה תמלא את ימיה. אנחנו עובדים מאוד קשה - - מה,

פיצול - - - - - עובדים מאוד קשה כדי לפתור את הדברים. אז יש לנו מאבקים, הם מתנהלים בצורה מבוקרת תוך הבנה שאנחנו צריכים לתת את התקציב הנדרש. גם סילמן אמרה את זה.

למורת רוחם של החברים באופוזיציה. אבל מה לעשות, העם אמר את דברו והוקמה קואליציה, הוקמה ממשלה טובה בעזרת השם, שעושה דברים טובים, שנאבקת על הדברים החשובים, בין היתר על השוטרים ממשטרת ישראל, שזה דבר מבורך, זה דבר שהוא בקונסנזוס. אז מה אתם - - - ובעזרת השם, בעזרת השם האירועים ייפתרו. איזה אירועים? הדברים ייפתרו, התקציב יינתן. אף אחד לא רוצה לפגוע בביטחון אזרחי מדינת ישראל. אנחנו עובדים על זה. וסרלאוף, תדע שאני מגיש שאילתה האם לשר מותר לתמוך אבל להצביע נגד. אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה.

כנראה שיהיה לכם עוד הרבה זמן באופוזיציה - - אני לא יודע מה, זה,

- - אבל זה, ברוך השם, אזרחי ישראל בחרו, בחרו בנו. וסרלאוף, אתה לא מקשיב,

אסור לך לקבוע להצביע נגד ולקרוא בדוכן שאתה בעד. לא, לא, שוב, מה - - - מה אתה קורא להצביע? אנחנו מצביעים, מתנגדים לחוק של - - כל עוצמה יהודית? - - כן, של סימון דוידסון.

כל עוצמה יהודית. זה עם אלמוג או בלי? למה אתה - - - כל עוצמה יהודית. תאמין לי, רון כץ, אתה איש כל כך מתוק וחביב,

- - - אני אוהב אותך, ושזה יישאר כך. לא, אני רוצה לדעת. אתה בן אדם טוב. כי אזרחי מדינת ישראל זכאים לדעת מה קורה פה. ואנחנו, יש רשות לאומית שפועלת בנושאים הללו.

למרות שהסוגיה, למרות, יש גוף שמתעסק, הרגע הקראתי את זה. אתה רוצה שאני אקריא את זה מההתחלה? בוא נקריא את זה מההתחלה. תקריא מההתחלה. תקריא מההתחלה.

הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק,

זה, יש פה עשר דקות, סימון.

בואו נדבר על דברים שהם יותר - - - בוא נצביע, עזוב - - - יש לך עוד 50 שניות. וסרלאוף, יש לי עוד שאלה חשובה: האם אתה נשמע להוראות של עליזה, או שאתה מורד עכשיו? יש לך 40 שניות, מה אתה - - - יש לך שאלות חשובות ומעניינות.

אני חייב להודות שזה מעניין אותי. שאלות חשובות, אני רואה שזה מעניין גם את השר אופיר סופר. תשמע, זה לא מצב מובן. שר מהאופוזיציה. אני רואה שיש התעניינות רבה כשאני עולה לדוכן.

וסרלאוף, אתה חיה נדירה. תשמעו, האמת היא שאני רוצה לדבר על סוגיה אחרת, כי היא נוגעת לכולנו: שיקום הצפון. שיקום הצפון, מחר, בעזרת השם, אני מתכוון לעלות יחד עם השר אלקין לקריית שמונה,

לראות את הדירה שאני אשכור בחודשים הקרובים. אגב, כולכם מוזמנים. בואו לבקר בקריית שמונה, בואו לבקר בקו העימות, צריכים לחזק גם את הרשויות - - תודה רבה. - - וגם את התושבים, שבעזרת השם, אנחנו מקווים להחזיר אותם כמה שיותר מהר הביתה עם כמה שיותר ביטחון וכמה שיותר שיקום וצמיחה. חברי השר אלקין מוביל את זה בצורה פנומנלית בשיתוף פעולה עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים - - תודה רבה. - - בלי אגו ולמען תושבי הצפון.

אנחנו נחזיר אותם בבטחה ובצמיחה.

חבר הכנסת דוידסון, הבנתי שאתה מעוניין שחבר הכנסת לפיד יהיה במקומך,

ששש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לתאר לכם יום בחייה של מדינת ישראל וממשלת ישראל. בואו ניקח את אתמול,

יום. יום באמצע השבוע, פרשת ויחי, אם אני זוכר נכון.

באופן כללי יום רגיל בחייה של המדינה.

הוא מתחיל בזה שהשר קרעי פה, המכונה יריב לוין מעלי אקספרס, מודיע שהוא לא יציית לפסיקת בג"ץ. אף אחד לא מבין איך בדיוק הוא לא יציית לפסיקת בג"ץ, אבל הרצון הוא כמובן לערער את מדינת ישראל. עוד זה נמצא בכותרות, כבר אנחנו עוברים בשידור ישיר לבית המשפט המחוזי, שבו השר שיקלי עומד ומוחא כפיים לחשוד בעבירות חמורות על ביטחון המדינה.

אנחנו עוד לא מפסיקים להיות בהלם מההתנהלות הזו, ואז מודיעה חברת הכנסת גוטליב שהיא לא תגיע למעצר - - לא אגיע.

- - לא תגיע למעצר.

היינו לרגע מזועזעים מזה, אבל אז - - - לא למעצר. לחקירה, אתה מתכוון. אני פשוט שומרת חוק.

אז סגן יושב-ראש הכנסת ניסים ואטורי הודיע שיאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, אלוף בצה"ל, הוא בעיניו בוגד, ועוד זה לא נגמר, הודיעו וגילינו שישראל כץ שלח תשובה לבג"ץ על נושא הגיוס, שבו ניסו להסתיר את הנתונים, ואז הנתונים האמיתיים נחשפו, ואז הוא נאלץ להוסיף את הנתונים שהוא ניסה להסתיר. זאת אומרת, גם ניסה לרמות, גם נכשל בזה וגם בויש אל מול פני האומה. עוד דקה רצינו להיות מזועזעים מזה, אבל אז התברר שהשרה מאי גולן אמרה שזייפו את קולה ב-AI בתחקיר של ערוץ 12, ומייד חטפה תביעה כי היא כמובן משקרת. תיארתי יום אחד.

לא שנתיים בפרלמנט הדני, לא שני עשורים בפרלמנט הבריטי, יום אחד בחייה של מדינת ישראל. אז אני רוצה להזכיר לכנסת ישראל שיש אלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא שתהיה פה ממשלה - - - - - - - שפויה, ראויה, עם סדרי עדיפויות, שתעבוד על דברים כמו התמכרויות של צעירים, שתעבוד על דברים כמו לגייס לצה"ל כל צעיר במדינת ישראל כדי להגן על מולדתו, שתעבוד על דברים כמו להוריד את יוקר המחיה, שלא תעסוק מהבוקר עד הערב רק בלטרלל מדינה שלמה. אצלך הגיעו - - - 20% בפחות משנה.

תודה רבה. לא מוחאים כפיים, חבר הכנסת הרצנו. לא מוחאים כפיים. - - - חבר הכנסת לפיד, אני רק רוצה להדגיש שהנגד ארי רוזנפלד, לא מייחסים לו, גם לא המדינה, כוונה לפגוע בביטחון המדינה.

אמרת שהוא עשה עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה.

כן, זה מה שאמרו. חשוב להבין שלא מייחסים לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה.

הלוואי שהייתם, מגינים עליו, מגינים על החטופים, כל האנרגיות - - - כן, אנחנו מגינים עליו, מירב. זה אולי מפריע לך, אנחנו מגינים עליו. - - - אנחנו נעבור להצבעה, רבותיי.

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשפ"ד 2024,

48 בעד, 58 נגד. אני קובע כי הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול לא אושרה ותוסר מסדר-היום.

של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת פורר,

תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, ביום כ"ב בתשרי תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, החלה מתקפת טרור אכזרית מרצועת עזה, שבמסגרתה נרצחו אלפים, נחטפו מאות, ועד היום מדינת ישראל מתמודדת עם ההשלכות. באותו יום, המרכז לרפואה משפטית, אני ממש מתקשה לדבר ככה. נעצור. חברי הכנסת, הנהלות הסיעות בשני צידי הבית, הרעש מכם הוא ממש מוגזם, ממש מוגזם. אני מאוד מבקש שם, תודה. בבקשה, אדוני. באותו היום, המרכז לרפואה משפטית היה אחראי יחד עם משטרת ישראל על עבודה רגישה ומורכבת של בדיקה וזיהוי גופות חללים. מקרים מורכבים שלא ניתן לזהות את הגופות בקלות הועברו למכון לצורך בדיקות מקיפות, רפואה משפטית, אנתרופולוגיה, אמצעי דימות ובדיקות דנ"א. מדובר בכ-907 גופות וממצאים שהועברו לבדיקת המכון, היקף חסר תקדים, שכמובן אילץ את הצוות המצומצם במכון לעבוד מסביב לשעון כדי לספק מענה יעיל ומהיר ככל הניתן. מובן מאליו כי המיעוט הבלתי-סביר של רופאים משפטיים בארץ ומומחי דנ"א הוביל את המרכז לרפואה משפטית לקצה גבול היכולת בימים האלה. זה מצב שאילץ אותו לפעול באופן מיידי לגיוס מתנדבים מהארץ ומחו"ל בכל התחומים, שהתגייסו והתייצבו לסייע במשימה הלאומית של ביצוע הבדיקות וזיהוי החללים. חברי הכנסת, חשוב שתבינו, כדי שמערך הרפואה המשפטית בישראל, הנשען כאמור על כתפיהם של שמונה רופאים מומחים בלבד, יהיה מסוגל לעמוד בריבוי המשימות, הוא חייב תקציב, הוא חייב מעמד. היום המרכז לרפואה משפטית פועל עם כוח אדם ויכולת פעילות של 15% 15% בהשוואה למכונים דומים בעולם. הוא נמצא היום בחוסר לא בהקשר של מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, הוא נמצא בחוסר שוטף, במקום שיש לו משמעות אדירה. הצעת החוק הזאת בעצם באה לקבוע שתוקם רשות לאומית לרפואה משפטית, שתרכז ותוביל את תחום הרפואה המשפטית בישראל, ובין תפקידיה יהיו תכנון שנתי ותכנון ארוך טווח של התחום, הקמה וניהול של מרכז רפואה משפטית לשעת חירום, פיתוח ותקצוב המרכז הלאומי לרפואה משפטית במשרד הבריאות, הקמת מרכז לאומי למידע ולמחקר בתחום ניהולו וייעוץ למשרדי הממשלה בתחום הזה. המטרה היא בסופו של יום ששר הבריאות יוכל למנות לרשות מועצה, שתתווה את המדיניות, את קווי הפעולה של הרשות, ותדאג גם לשריון התקציבים של אותה רשות שתהיה עצמאית. ואני חייב לומר שאני לא מצליח להבין למה הממשלה לא תומכת בהצעת החוק הזאת - - בגלל הסרבול. - - בעיקר אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, כי זו לא שאלה של סרבול.

המצב הקיים היום הוא בלתי אפשרי. המכון לרפואה משפטית הופך להיות אסקופה נדרסת במשרד הבריאות גם ברמה התקציבית, גם ברמת התקנים וגם ברמת היכולת שלהם לגייס רופאים.

כדי לגייס את הרופאים האלה, שצריך להילחם עליהם, אתה חייב גמישות שלא קיימת במנגנון הקיים היום. ולכן אני אומר, חברי הכנסת, חייבים לתמוך בהקמת המרכז הזה. אבל אני רוצה גם להתייחס לעוד משהו שפורסם לאחרונה, ואני חייב לנצל פה את הזמן, כי גם זה נוגע באירועי 7 באוקטובר.

חברת הכנסת גוטליב, הייתי שמח אם שר הבריאות יתייחס לכך בתשובתו. נחשף רק לאחרונה מסמך מצמרר, שלפיו בפטור ממכרז ניתנו ונקנו סחורות לטובת חמאס בכספי משלם המיסים הישראלי.

אורז בהיקף של 1.5 מיליון שקל.

מפעל סוגת, 335,000 שקלים, קטניות - - - מתפ"ש הכחישו את זה.

זה מאתר משרד הביטחון, פטור ממכרז.

יושב-ראש ועדת חוקה רציני היה מזמן דיון דחוף על זה כדי לשמוע את כולם.

אבל אתה מבין שאתם נתתם פטור ממכרז, 6.5 מיליון שקל כדי לקנות ציוד שיועבר לחמאס, מכספי משלם המיסים הישראלי. אני לא יודע מי זאת חברת בני פאוזי בנצרת, שקיבלה פטור ממכרז בהיקף של 561,000 שקל כדי לקנות ציוד שיועבר לחמאס, אני לא מבין מה הסיוע הבהול בפסטה, שאזרחי ישראל צריכים לקנות לחמאס במיליון ו-483,000 שקלים. אתם יכולים לספר שוב ושוב ושוב על זה שאתם עומדים בלחץ. אז אתם לא עומדים בלחץ כדי שייכנס ציוד כזה שנקנה על ידי מדינות זרות, אבל שכספי משלם המיסים הישראלי יקנו בכסף ישראלי סחורה ומזון שיועברו למחבלי החמאס, בזמן ש-100 חטופות וחטופים שלנו נמצאים במנהרות שם ואנחנו לא יודעים מה עולה בגורלם, השתיקה שלכם היא שתיקת הכבשים, פשוט שתיקת הכבשים. לא ראיתי דבר כזה. אתם יודעים לצעוק על כל פיפס שהיה או לא היה. תתקפו את הממשלה, זאת האחריות שלכם גם מתוך הקואליציה. הייתי חבר כנסת בקואליציה, ידעתי לתקוף את השרים כשהם החליטו החלטות לא נכונות. הקבינט שלכם אישר את התקציב הזה מתוך כספי משלם המיסים הישראלי, ואתם מגלגלים עיניים לשמיים. עד איפה תהיה הצביעות הזאת? אחר כך תעמדו פה ותצעקו על המלחמה בטרור והמאבק בטרור? אתם מסבסדים את הטרור. אז אותו ראש ממשלה, שבמשך שנים אפשר הזרמה של עשרות מיליוני דולרים מדי חודש לחמאס ואמר שהוא עושה "הסדרה" מכבסת המילים הזאת כדי לנסות לקנות שקט לטווח הקצר, ואפשר לחמאס להתעצם, תחת המשמרת שלו מאושרים 6.5 מיליון שקלים מהכספים של משלם המיסים הישראלי כדי לקנות אוכל למחבלים של חמאס. אני עוד לא נתקלתי בכזה חלם. לא נתקלתי. ושיא השיאים, כל הצעקנים יושבים בשקט וממלאים את הפה שלהם במים. שותקים כמו דגים אילמים, זה המצב שאליו אתם הגעתם. אני לא יודע עד לאן אתם רוצים להטביע אותנו עם המצב הזה. אז גם בפטור ממכרז, גם סיוע לחמאס, וגם תזכרו שמדובר בקצה הקרחון, זה מה שאנחנו הצלחנו לגלות אחרי שמנסים להסתיר את זה עם עוד טפח ועוד טפחיים.

אדוני היושב בראש, אני הייתי מצפה מהשר שעולה כאן גם להתייחס לעניין הזה, שיסביר, אם אין לו תקציב, אין לו תקציב למכון לרפואה משפטית אבל יש לו כסף לקנות אורז למחבלי חמאס? אין לו תקציב כדי שיהיו לנו כאלה שיוכלו לבדוק את מה שעוללו לנו מחבלי חמאס ולזהות את החללים, אבל יש תקציב של מיליון ו-483,000 שקלים סיוע בהול של פסטה למחבלים? זה מה שהממשלה הזאת עושה עם הכסף שלנו? זה מה שאתם עושים עם הכסף שלנו? אני הייתי מצפה שהממשלה תתמוך בהצעת החוק הזאת ותאפשר להקים מרכז לרפואה משפטית כפי שצריך שיהיה במדינת ישראל, בוודאי נוכח האיומים שקיימים עלינו. אבל לצערי סדרי העדיפויות של הממשלה הזאת, אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, אדוני השר, הם עקומים לגמרי. גם את הדברים הטובים שעשתה הממשלה, לצערי, אתם מקלקלים. הגעתם כבר לסיכום על העלאת שכר השוטרים, דבר שהוא נדרש מאין כמוהו, על הצטיידות והקמה של תחנות משטרה. אז דווקא את הדבר הזה אתם דופקים? דווקא אותם, אתם באים ואומרים, לא ניתן את העלאת שכר השוטרים? אני חייב לומר לך, חבר הכנסת אלמוג כהן, דווקא אתה, כמי ששירת במשטרה, כמי שמכיר ומבין את החשיבות של העניין הזה ודיבר על זה לא פעם ולא פעמיים, אני מצפה ממך להתייצב גם מול הקואליציה, ולהגיד: הקיצוץ הזה בשכר השוטרים הוא משהו שלא מקובל עליי. אני לא מצליח להבין למה אתה מאפשר את ההקפאה של ההעלאה הזאת - - - - - קיצוץ?

- - שהייתה אמורה להיות כבר השנה. הקפיאו אותה ל-2027. צריך להביא יותר, אבל אין קיצוץ. קיצוץ בתקציב שהובטח להצטיידות התחנות, שהמשמעות שלו היא סגירת תחנות. ואני חייב לומר בהיבט הזה, חבר הכנסת כהן, אני אומר לך: יש פה בבניין הזה הרבה מאוד פוליטיקה, אבל יש מצבים שבהם אתה אומר: סליחה, על התקציב הזה אנחנו נלחמים. ואני מצפה ממך להילחם - - - עודד, כמה קיצצו?

אני מצפה ממך, קיצצו את התקציב - - - כמה?

תשאל עוד פעם כמה. 850 מיליון שקל שנדרש והובטח - - זה לא קיצוץ, זה תוספתי.

- - לטובת ההצטיידות בשנה הבאה. ויותר מזה: העלאת השכר של השוטרים שסוכמה, שכבר עלה ב-1,000 שקל לחודש - - זה צריך, בוא - - - - - והשנה היה צריך לעלות עוד, אתם הקפאתם את העלאת השכר הזאת, ועל האצבע שלך אתה מנעת את זה שהקואליציה תתכופף כדי כן לאשר את העלאת השכר לשוטרים. אז אל תברח מזה, אלמוג.

זאת האמת. האמת היא שבגלל שאתה לא נותן את האצבע שלך לטובת הנושא הזה העלאת שכר השוטרים הוקפאה, וזאת בעיניי שערורייה. אבל 6.5 מיליון שקל לקנות לחמאס אוכל, לזה אתם מוצאים תקציב. תודה. מי משיב, שר הבריאות? בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, חבר הכנסת פורר, בראשית דבריי,

אני משיב להצעת חוק הרשות הלאומית לרפואה משפטית, התשפ"ד, של חבר הכנסת עודד פורר וחברי כנסת נוספים, שמבקשים להקים רשות לאומית לרפואה משפטית במשרד הבריאות. קודם כול, אני מבקש להודות לך על העלאת הנושא הכל-כך חשוב הזה לסדר-היום של הכנסת. בהזדמנות הזו אנחנו נדבר על המכון החשוב כל כך הזה,

על הייחודיות של המכון הזה במציאות הבלתי-נתפסת. ביקרתי במכון ביום שישי לאחר אירוע אסון מירון - - אז אתה בוודאי יודע - - - אני אענה על הכול, תאמין לי. - - והייתי בטוח שכבר לא יכול להיות אירוע גרוע מזה.

עד כניסת שבת, אנשים חיפשו את עצמם, ואמרו: כנראה זה קצה קיבולת המכון, לא יכול להיות יותר גרוע. ואז הגיע 7 באוקטובר, והבנו שאין משהו שהוא לא קצה. ואתה יודע מה, לפני הקמת הרשות, יש ברשות הפלסטינית או בעזה שני מכונים, ובמדינת ישראל יש מכון אחד. גם המבנה שם לא ראוי, התקנים לא סבירים, בטח ביחס לאוכלוסייה, והמקום הזה צריך לקבל מקום של כבוד. פעילות המכון לרפואה משפטית חשובה לי מאוד ויקרה לליבי, ואני מקיים ישיבות סטטוס במשרד בנושא הזה. אני אפרט גם מה עשיתי. בשבוע שעבר ביקרתי שם, אמר לי מנהל המכון, 20 שנה הם לא זוכרים שהייתה התייחסות של משרד הבריאות לנושא הזה בקדמת המשרד כפי שכרגע נעשה. היסטורית המכון לא מוסדר משפטית, ואין לו הגדרת חוק באופן שמרכז את הפעילות, את התפקיד ואת הסמכויות. יחד עם זאת קיימים כמה חוקים ותקנות שמסדירים, חבר הכנסת פורר, אני באמת לא מורח, אבל אני מאמין שיהיו לך פחות שאלות אם תקשיב לי עד הסוף, כי יש לי כמה מענים לנקודות שהעלית. יש כמה חוקים ותקנות שמגדירים את פעילות המכון והשירותים לצד הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ונהלים פנימיים שנקבעו במהלך השנים בהשתתפות ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, משטרת ישראל וגורמים נוספים. נושא הצורך וההיתכנות של המכון נדונו בשנת 2018 במסגרת הוועדה לבחינת מצב הרפואה המשפטית בארץ בראשות מנכ"ל המשרד עוד אז משה בר סימן טוב. מסיבות שונות הוועדה עצמה סברה שאין נחיצות בחקיקה האמורה. לאור ההבנה שההיתכנות מאוד נמוכה, היו גם חילוקי דעות בין הגופים הנוספים השותפים בדבר המאמץ של המכון ותפקידיו. בחלוף הזמן, ובעקבות אירועי 7 באוקטובר, שהמחישו ביתר שאת את חשיבות המכון בהליך זיהוי החללים, בימים אלה המשרד בוחן מחדש את סוגיית ההסדרה בחקיקה ראשית של פעילות המכון, ובכלל זה הסדרה של התפקידים והסמכויות וקשרי הגומלין בין הגופים השונים: צבא, משטרת ישראל, פרקליטות, סנגוריה ציבורית ועוד, שיש להם ממשקים ושירותים עם המכון. אנחנו רוצים להגדיר את העצמאות של המכון ואת הסמכויות שלו בשוטף ובחירום. אבל מאז כניסתי לתפקיד, וזה לא מתבטא רק במילים, שמתי לי כיעד עם הנהלת המשרד לקדם את תחומי פעילות המכון, מתוך הכרה בחשיבות ובחיוניות עבודות המכון לרפואה משפטית. התהליכים האלה התעצמו מאז 7 באוקטובר וחידדו. אני אפרט כעת מה באמת נעשה: ראשית, כפי שידוע, המכון פועל במתקן ישן, היסטורי, ששימש בעבר כבית מגורים תנאים פיזיים שלא מאפשרים ובטח לא מתאימים לגודל האוכלוסייה. לכן המשרד פעל לקדם אישורים ותקציבים נוספים, ובימים אלה כבר בהליכי בנייה בבית החולים שמיר אסף הרופא, כבר התחיל להיבנות, הנחתי אבן פינה ואמרתי: אני לא מניח אבן פינה אם זה לא מתחיל להיבנות, ואכן העבודות כבר בעיצומן, מכון מפואר בעלות של למעלה מ-300 מיליון שקלים, שממוקם בבניין מפואר חדש, עם סטנדרטים של נגישות וגישה כיאה למדינה מתוקנת. בימים אלה הוגדר תפקיד חדש במשרד: ראש תחום רפואה משפטית, לטובת קידום תחום הרפואה המשפטית מתוך ראייה עתידית והיערכות שנדרשת למכון למתן מענה במצבי שגרה וחירום. לתפקיד מונה ד"ר ארז און, שהיה בעברו מנהל בית החולים פוריה. הוא בעל ניסיון ניהולי עשיר, ולאחר שהוא סיים את ניהול בית החולים הוא הגיע למשרד לעמוד בראש תחום ניהול המכון הזה. במהלך שנת 2024 המכון הוגדר כבית חולים לכל דבר ועניין. המהלך הזה מאפשר למכון לפעול כגוף עצמאי ובלתי תלוי. לבקשתי, הוקמה ועדה כבר לפני כמה חודשים, ובוועדה בזו הוקמו תתי-ועדות, יחד עם הפרקליטות, משטרת ישראל ומשרד הבריאות, בשביל לצמצם, נגיד שמתוך הראייה שלנו, מתוך 2,400 מקרים שמגיעים למכון וגורמים לפקק אמיתי, ההערכה שלנו היא שלפחות 50% מהמקרים לא צריכים להגיע למכון, שתהיה גם אחידות בין המחוזות וגם תיאום בין כלל הגופים שנותנים שירות. אכן בימים אלה כבר מגישים את ההמלצות הראשונות, והעבודה נעשית. לבקשתנו, הנציבות אישרה בימים האחרונים את מעמדו של המכון לרפואה משפטית כיחידת סמך. כשאני אומר לך שהוא הוגדר כבית חולים, כיחידת סמך, המשמעות היא ששכר העובדים עומד להיות הרבה יותר משמעותי, אפשר להגדיר את זה כבית חולים, כמנהלי מחלקות. ולכן גם התפקידים הללו שהוגדרו במשרד כצורך חיוני, בהסכם הרופאים, כשלא רצו להרחיב את זה, אמרתי להם: לא משנה מה, הסכם שכר הרופאים המשפטיים נכנס.

בהסכם השכר של הרופאים, שלדעתי בימים האלה עומד להסתיים סופית וחלקו נחתם, הרופאים המשפטנים נכנסו לתוך הסכם השכר, שמגדיל משמעותית, ואז יהיה אפשר להביא רופאים נוספים. ניתנו אישורים לתקנים חדשים לטובת עיבוי כוח האדם, אושר תקציב לביצוע רכש לציוד טכנולוגי מתקדם, בעיקר בעקבות מלחמת חרבות ברזל, שחייבה את המכון הלאומי לעבוד בעצימות גבוהה כדי לספק מענה מהיר למשפחות החללים נוסף לעבודה עצמה. לגוף ההצעה.

ההצעה במתכונתה הנוכחית מבקשת להקים רשות לאומית שתפעל באמצעות מועצה. אין תכלית להקמת רשות לאומית בעוד הקומה הראשונה בטרם נבנתה ולפני שפעילות המכון הוסדרה בחקיקה.

כשהמכון יוסדר בחקיקה, יהיה מקום לבחון את הנושא של רשות לאומית.

המבנה של רשות לאומית מתאים ונכון כאשר ישנם גופים ושחקנים רבים ושונים הפועלים בתחום, כמו חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה ביחס לכלי טייס רבים בעלי רישיונות הפועלים בארץ, הרשות להסמכת מעבדות, המעניקה רישיונות ומפקחת על היקף נרחב של מעבדות הפועלות בארץ.

יש צורך בגורם ניהולי מפקח ומתכלל על גופים אלו וקביעת מדיניות. אך זאת בניגוד למקרה שלפנינו, שבו פועל נכון להיום מכון לרפואה משפטית אחד בלבד בארץ.

רשות שצריכה לתכלל משהו שקיים בו רק אחד, היא לא תשיג את המטרה הראויה. בנוסף, בנוסח הנוכחי המוצע, הרשות הנ"ל תפעל באמצעות מועצה. תפקיד הרשות/המועצה להתוות מדיניות, לגבש תוכניות ולקדם את תחום הרפואה המשפטית. בהקשר זה יצוין כי למטרות אלו הוקמה במשרד הבריאות מועצה לאומית לרפואה משפטית ופתולוגיה, לכן היא ממלאת בדיוק את התוכן של אותה מועצה שאתה רוצה שתוקם במכון הזה. המועצה קמה בעקבות המלצת הוועדה האמורה בשנת 2018, ובין השאר כחלופה להסדרה חקיקתית. ייעודה של המועצה הוא גיבוש המלצות להתוויית מדיניות רב-מערכתית, קידום תחומי הרפואה המשפטית והפתולוגיה והממשקים בין מערכת המשפט לרפואה בישראל.

במטרה לקדם את איכות המענה הרפואי והמקצועי בתחומים אלו: היקף השירותים, פריסת השירותים ואופן מתן השירותים, קביעת סטנדרטים לאיכות המענה הרפואי בתחום הפתולוגיה והרפואה המשפטית, גיבוש המלצות מקצועיות בתחומי הפתולוגיה והרפואה המשפטית, המלצות לקידום מקצועי של כוח אדם בתחומי העיסוק של המועצה, המלצות לחיזוק השר בין המשטרה, הייעוץ המשפטי, הסנגוריה והמכון לרפואה משפטית, חיזוק המענה הניתן לנפגעים ולבני משפחותיהם. אגב, המועצה הלאומית שהוקמה במשרד נותנת המלצות בנושאים הקשורים לממשק שבין התחום המשפטי לרפואי, מעקב אחר מימוש מסקנות הוועדה לחיזוק מקצוע הרפואה המשפטית, קידום הממד הטכנולוגי בעבודת הרפואה המשפטית והפתולוגיה. המועצה מעלה ומגבשת המלצות בנושאים וסוגיות המועלות בהתאם לאותן נקודות שאתה העלית, בהתאם לפניית הנהלת משרד הבריאות ומטעם חברי המועצה, ככל שהיא מאושרת על ידי היושב-ראש. בראשות המועצה עומד פרופ' ארנון אפק, המשנה למנכ"ל המרכז הרפואי שיבה ומנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, שמכיר מקרוב את עבודת המכון, ולצידו גורמים בכירים מהמשטרה, הפרקליטות, הסנגוריה ציבורית, נציגי המכון לרפואה המשפטית, נציגי ציבור ועוד.

נוכח כל האמור, ומשעה שטרם נעשתה בחינה מחודשת ועבודת המטה ההכרחית, אני קורא לחברי הכנסת להתנגד להצעת החוק במתכונתה הנוכחית. במקביל לכך, משרד הבריאות יקדם דיונים מול כל הגורמים הרלוונטיים לעבודת המכון, הפרקליטות,

הסנגוריה הציבורית, צה"ל ועוד, להסדרת פעילות המכון בחקיקה, תוך הסדרת קשרי הגומלין מול אותם גופים, הן בשגרה והן בחירום.

לנוכח הצורך שהתחדד בעקבות מלחמת חרבות ברזל, שהוכיחה כי עבודת המכון היא קריטית כדי שנוכל לתת מענה מקצועי ומהיר למשפחת הקרבנות. לכן אני קורא לחברי הכנסת, לאור כל הדברים שאמרתי, להתנגד להצעת החוק. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת פורר, בבקשה. תודה, השר בוסו. אני באמת חייב לברך אותך. נעשו הרבה מאוד דברים חשובים בעניין הזה של הרפואה המשפטית, ובהחלט היה צריך לעשות את זה.

נדרשת חקיקה כדי להסדיר את זה, בין היתר כי מן הסתם המצב הגיע לכך בגלל שישנם שרים שלא חשבו כמוך, ובכל פעם זה היה תלוי בזהות של שר כזה או אחר, ולכן החקיקה נדרשת. אבל אני אגיד לך למה לא התייחסת, ואני אשמח שאולי אחד השרים האחרים יתייחס. לא התייחסת ל-6.5 מיליון שקלים שאתם העברתם לחמאס כדי לקנות אוכל וציוד הומניטרי. אני לא יודע מה בהול לשחרר 1.5 מיליון שקלים כדי לקנות אורז לחמאס, או מה בהול לשחרר 1.5 מיליון שקלים כדי לקנות פסטה או קטניות ושמן סויה, ממש עם דחיפה לצרכים מבצעיים. כך כתוב בעילת הפטור, דחיפה לצרכים מבצעיים. מה הצורך המבצעי בלקנות שמן לחמאס? מה, כדי להוסיף שמן למדורה?

הפטור הזה, העילה הזאת אושרה בתחילת מאי. בהמשך כל פטור לסוגיו במהלך מאי גם שוחרר. כל פטור גם שוחרר.

זה לא שר הביטחון, זאת החלטה של קבינט כדי לשלם את הסכומים האלה. זה בית המשפט, אדוני. כדי לעשות את הרכש הזה צריך לעשות החלטת קבינט. פעם אחת תכירו במציאות שבממשלה הזאת יודעים לדבר חזק אבל פועלים חלש. במקרה הזה אתם, בכסף של משלם המיסים הישראלי, קונים אוכל וציוד לחמאס. אז אני מצפה מכם לפעול יחד איתנו כדי לחשוף את זה, ולא לעשות את כל המאמצים כדי להסתיר את זה. אתם כל הזמן מנסים להסתיר. אני אומר לכם, זאת לא שאלה פוליטית, זאת שאלה של אינטרס של מדינת ישראל. זה לא אינטרס של מדינת ישראל שהכסף שגובים מהאזרחים שלה, המיסים שאתם ואני משלמים, שהעובדים שעובדים קשה משלמים, זה לא האינטרס של מדינת ישראל שהכסף שהם משלמים ילך כדי לקנות אוכל למחבלים של החמאס, מה לעשות? על זה אתם מגינים. אתה אמיתי? תפנה לבית המשפט. אתם פוחדים לדבר על זה. אנחנו נעבור להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הרשות הלאומית לרפואה משפטית, התשפ"ד 2024, לא נתקבלה. 34 בעד, 52 מתנגדים, שני נוכחים. אתה יכול לצרף אותי? כן, לפרוטוקול, גם חברת הכנסת בן ארי הצביעה נגד. בעד. סליחה, בעד. אני קובע כי הצעת חוק הרשות הלאומית לרפואה משפטית, התשפ"ד 2024, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי במוסדות להשכלה גבוהה, התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת אלון שוסטר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו אולי מגיעים לפסגה נוספת של הצעות החוק הראויות שמוגשות היום - - על ידך. לא, לא על ידי. אני אומר, על ידי חברי האופוזיציה. - - שמשום מה מקבלות כתף קרה. אני אנסה להסביר. אנחנו עסוקים כאן בהוקרת מגזר שאין ויכוח על החיוניות שלו ועל ההוקרה שאנחנו נדרשים לתת לו. מדובר בעצם בהצעת חוק דומה להפליא, אפילו מתונה ומגודרת יותר יחסית להצעת חוק שהוגשה בכנסת העשרים-וארבע, לפני המלחמה, על ידי השר ד"ר קרעי ואנשים נוספים. אני רוצה להקריא לכם: השר קרעי היה חבר כנסת, דוד אמסלם, דוד ביטן, יואב קיש, אופיר כץ, יריב לוין, עמיחי שיקלי, גלית דיסטל אטבריאן, אלי כהן, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, אופיר סופר, חוה עטייה, אורית סטרוק, מירי רגב, יולי אדלשטיין,

אלו החתומים על החוק שהוגש. מה שהיה נכון, חברות וחברים, בכנסת העשרים-וארבע, הרי נכון שבעתיים בהקשר של הסיוע, ההוקרה, הדחיפה, הרוח הגבית שאנחנו אמורים לתת לבנים,

שעברו ועוברים עדיין, הדור המדהים הזה שעובר את המלחמה בשנה פלוס האחרונות. אני רוצה לשוב ולחדד עוד דבר. כאן, החוק הזה נשען במידה רבה על חוק נוסף שעבר, לא בכנסת העשרים-וארבע, אלא ביולי 2024, על ידי חברי הכנסת קרויזר, מאיר כהן, מלביצקי אדוני, קטי שטרית נדמה לי שהיא הגישה,

אוהד טל ולימור סון הר מלך. הם הגישו הצעת חוק דומה, גם היא פתוחה ורחבה עוד יותר מההצעה המוצגת כאן, וזה דווקא עבר. דווקא ההצעה הזאת עברה בקריאה טרומית, והיא ממתינה, אני מניח, בוועדת החינוך, לדיון לקראת קריאה ראשונה. אין דבר יותר טבעי מלקחת את אותה הצעה שהוגשה על ידי השר קרעי היום, וקבוצת חברים נכבדה, ולהגיש אותה כתשורה, אגב, לא רק לחיילים,

עם תוספת ייחודית, עם תרומה ייחודית, עם סיוע יותר רחב ללוחמים כהגדרתם, אבל לכל מי שמקיים את השירות. כשאנחנו מדברים על שירות, אנחנו מדברים בוודאי על שירות סדיר בצה"ל וביחידות משמר הגבול, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ועוד מוסדות נוספים, גם מי שמקיים שירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק הרלוונטי, וגם מי שמקיים שירות לאומי או התנדבות קהילתית כהגדרתם בחוק שירות אזרחי. זאת אומרת, פה מדובר על קבוצה יחסית רחבה, עם עדיפות ללוחמים, מתוך תחושת שליחות עמוקה, כפי שקרה במקרה שלך, השר קרעי. הצעת החוק שאני מביא, שוב הייתי אומר, מבקשת דבר פשוט: להוקיר ולתגמל את מי שהקדישו את שנותיהם הטובות והצעירות למען מדינת ישראל: משרתי צה"ל, השירות הלאומי והשירות הלאומי אזרחי. פשוט לא ייתכן שמי שמסכנים את חייהם ותורמים את שנותיהם למען מדינת ישראל יעמדו בעמדת נחיתות כשהם מבקשים להתחיל את חייהם כאזרחים, ובהקשר הזה, בבואם להתקבל ללימודים הגבוהים. הצעת החוק היא פשוטה: להוקיר את משרתי צה"ל והשירות הלאומי ולהעניק להם עדיפות בשערי האקדמיה. זאת כמובן אינה הצעת חוק פוליטית, היא ערכית, רחבה, נוגעת לכל שדרות הציבור והאזרחים במדינת ישראל. זה הזמן לתקן ולהחזיר את הכבוד שהם ראויים לו. מטרת החוק אינה לפגוע באף קבוצה אחרת בחברה הישראלית,

כפי שיודעים מגישי החוק בעבר ומגישי החוק הדומה לפני מספר חודשים, לתקן את האיזון ולחזק את הערכים של צדק, הוקרה ושוויון הזדמנויות לכל מי שנתן מעצמו למדינת ישראל. וזה בטוח בתמיכת הקואליציה, נכון?

וחברי הכנסת מהקואליציה בפרט, אני פונה אליכם.

כמה מכם חתומים על הצעת חוק זהה לחלוטין להצעה שאני מביא כאן היום. שמותיכם חתומים על אותה הצעה. האם הערכים שלכם השתנו? בוודאי שלא, אני מקווה שלא. אני מניח שלא. והאם המשרתים שהוקרתם בעבר, פחות ראויים בעיניכם? אני מניח שהתשובה היא שלילית. אני חושב שזאת הזדמנות נאותה להצטרף להצעה, גם אם מגיש ההצעה "חוטא", בשבתו באופוזיציה, לממשלת ישראל. אני מצפה ומבקש את תמיכתם בחוק למען המשרתים, למען הבנות והבנים, האחיות והאחים שלנו, כדי שנוכל לפעול בערוץ נוסף, לא רק במכרזים, לא רק בעבודה, לא רק בשירות עצמו, שהוא מהווה בעיניי זכות גדולה שניתנת לכל משרת, אלא גם בבואם ללמוד. הצעת החוק הזאת היא הזדמנות להחזיר את הכבוד ואת התגמול למי שעמד ועומד בחזית ההגנה של מדינת ישראל. לוחמי צה"ל ומשרתי השירות הלאומי אינם מצפים לטובות או לחסדים, הם מבקשם הכרה בסיסית בתרומתם, במיוחד אחרי מעל שנה שאנחנו נמצאים במלחמה. אני מזכיר לכם שהצעת החוק הזאת ממש הוצעה בטרם המלחמה הארוכה בשלל החזיתות שלה, וסופה מי ישורנו. בכל מקרה, גם כשנסיים, אני מקווה במהרה, בניצחון מלא ובהחזרת כל החטופים מהר הביתה, עדיין אנחנו נידרש גם להוקיר את מי ששירת וגם להמשיך ולהוקיר את המיעוט, ואני מקווה שיהיו מעט משרתים בעתיד כי מצבנו הביטחוני ישתפר, אם כי, כמו שאנחנו יודעים, בתחום השירות השווה,

שצריך להעביר כאן בכנסת, אנחנו בהחלט מצפים שרבים רבים רבים ישתתפו, לא רק בשירות הסדיר או בשירות בצה"ל אלא גם בערוצי התנדבות ותרומה לקהילה, בשירות הלאומי ובשלל האפשרויות שפתוחות בפנינו. אני קורא לכם, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, להניח את השיקולים הפוליטיים, הארגוניים,

ולהצביע בעד הצעת החוק הראויה הזאת, שהיא בצלמן של הצעות החוק שעברו. זה הזמן שלכם לתקן, להכיר ולהוקיר. אל תצביעו נגד מי שמקריבים למעננו, תודה רבה. תודה, חבר הכנסת שוסטר. מי משיב מטעם הממשלה, השר קרעי? עד שהוא יגיע, אתה יודע, שמעתי אותך, חבר הכנסת שוסטר, מקריא את הרשימה באותה הצעה.

מעניין מה נגיד אם נקריא פה את הרשימה של מי שהצביע בעד חוק הגיוס בכנסת הקודמת. הפוליטיקה הישראלית מעניינת לפעמים. קרעי, תנסה פעם אחת תשובה עניינית. בשביל התשובה העניינית עכשיו דיברתי עם שר החינוך,

תודה, מאיר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת שוסטר, קודם כול, סיימת לדבר לפני הזמן שלך ולא הספקתי לגמרי לדון בדברים עם שר החינוך, אבל דיברתי איתו חצי דקה בדרך לכאן ושאלתי אותו למה אנחנו מתנגדים להצעת החוק שלך. התשובה היא שלא דיברת איתו, והוא חושב, וזה גם מה שאני התכוונתי להציע לך בלי שהייתי מדבר איתו - שתדחה את ההצבעה על הצעת החוק, לא בחודשיים כמו ועדת השרים, אפילו בשבועיים,

תשב עם שר החינוך, כי אני חושב שיש מקום בהחלט להעביר ולתמוך בהצעת החוק הזאת. אתה תצביע נגד זה? אל תהיה פופוליסט, חבר הכנסת טופורובסקי. אני פופוליסט? כן, אל תהיה פופוליסט. אתה ישבת כאן ואמרת לנו: החוק חוק - - - אתה תצביע נגד זה? חבר הכנסת טופורובסקי, אל תהיה פופוליסט.

בוא נראה איך תצביע, ואז נראה מי פופוליסט ומי מבלבל בשכל. תודה, חבר הכנסת טופורובסקי, תודה. חבר הכנסת טופורובסקי,

אני רוצה להשיב גם דברים, דבר דבור על אופניו. לפי התגובה - - - - - - חברת הכנסת גוטליב, לא להפריע, אני עכשיו בקשר עין עם שוסטר. אין בעיה - - - אני רוצה להגיד לך שבתגובה של משרד החינוך, חבר הכנסת שוסטר, יש בעיקר טענות משפטיות: הפסיקה, והפסיקה אומרת ככה, והפסיקה לא תאפשר. כמו שאתם יודעים, הפסיקה לא מרתיעה אותי. לכן, עליי זה לא עושה רושם. אתה לא מבין במשפטים. לא,

אז כל מה שכתוב כאן לגבי הפסיקה שלא תאפשר, עליי זה לא משפיע, כי אני חושב שאנחנו קובעים את המדיניות וללוחמים שלנו צריך לתת את הטוב ביותר, כולל מתן עדיפות. וכמו שציינת, זאת הצעת חוק שלי, שהגשתי בכנסת העשרים-וארבע, ככתבה וכלשונה.

שר החינוך מוסיף כאן פסקה, שבה הוא אומר שברוח הדברים האלה של הצעת החוק הוא כבר התחיל לפעול. אני אקריא לך את מה שהוא כתב: יש לציין כי בחודש מרץ 2024 הובלתי מהלך עם גורמי המקצוע ויחד עם ועדת החינוך, שבו תיקנו את סעיף 9 לחוק זכויות הסטודנט באופן המאפשר מתן הקלות בכל הנוגע לתנאי קבלה של לוחמים למוסדות להשכלה גבוהה. באותו תיקון לחוק נוספה כהוראת שעה הקלה בתנאי הקבלה בשל שירות צבאי, לגבי מלחמת התקומה. הצעת החוק נדונה בוועדת שרים והיא החליטה לדחות - - - מה זה מלחמת התקומה? ככה אנחנו קוראים למלחמה - - - אתם קוראים. נכון, נכון.

חבר הכנסת קריב, יש לך שתי קריאות כבר. יש חופש ביטוי במדינה הזאת. אני ככה קורא. אתה תצביע נגד עידוד שירות צבאי? לאומי? אתה תצביע נגד החוק הזה? השר קרעי, חוק שאתה הגשת, אתה תצביע נגדו?

חבר הכנסת טופורובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בושה - - - חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

קרעי? חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת טופורובסקי, אני לא עובד אצלך.

לעבוד אצלי. אתה תצביע? אני שאלתי אם תצביע.

אני אצביע כמו שאני אמצא לנכון. בואו נראה. ואתה תיתן לי להמשיך ולהשלים את זכות הדיבור שלי כאן על הפודיום.

חבר הכנסת שוסטר, אני מסכם את הדברים.

או שאתם הכי פופוליסטיים - - - זה לא יעזור לך, טופורובסקי. יש עתיד, כל המטרה שלהם היא לסכסך ולפלג. אל תשנה את הנושא.

הינה חוק, זו הצעה שלך. אל תבלבל בזרם.

פופוליסטיים חסרי אחריות, חסרי תקנה, יש כאן חברי הכנסת שאכפת להם - - - - - - - שהם באמת באים לקדם נושא. הם באמת ענייניים. לא כמוכם. אם עידוד משרתים בצבא זה פופוליזם,

זאת הצעת חוק שלך, ואנחנו פופוליסטיים.

אתם בכלל, סימון דוידסון עולה וצווח כאן ככרוכיה: מה קורה? לא מה אתם לא תומכים? אתה אמרת שבג"ץ קובעים. אז לך לבג"ץ. מה אתה רוצה מאיתנו? צריך לציית לבג"ץ? צריך לציית לבג"ץ, שלמה קרעי? יש לי עוד זמן, נכון?

ועולה כאן, אגב, היושב-ראש שלכם יאיר לפיד, ואני מבין שהבנות הנקרא זה לא הצד החזק במפלגה שלכם. מה אתה מצביע? מה אתה מצביע

בואו נראה. בואו נראה תכף מה

נראה. בואו נראה איך

והוא לא כל כך מבין מה זה אומר שאני לא אציית לצו הבלתי-חוקי של בג"ץ. בואו אני אסביר לכם. למי שלא הבין, שיקרא את מה שכתבתי. אבל מי שלא מבין הבנת הנקרא, אולי הבנת הנשמע

שאנחנו תומכים בהם,

שצריך להיות בתקנון ודרך ועדת השרים לחקיקה.

לך, חבר הכנסת שוסטר, ותודה לכולם. ראשית, כל החוקים שהוגשו על ידי האופוזיציה היו ראויים ולא

הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על תגמול מילואים ונקודות זיכוי מס למשרת מילואים פעיל), התשפ"ה 2024, של חברי הכנסת פנינה תמנו וגדי איזנקוט. חברת הכנסת תמנו, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי וחברות כנסת יקרים, היום אני מביאה בפניכם את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, פטור ממס על תגמולים למילואימניקים ונקודות זיכוי מס למשרתים במילואים ומשרתות מילואים באופן פעיל. תחילה אני רוצה להודות לחברי, הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת גדי איזנקוט, שמכיר לעומק, לפני ולפנים, את עולם הצבא, את החיילים, את המסירות של המילואימניקים והמילואימניקיות, בטח בשנה וחצי האחרונות מאז פרוץ המלחמה. הם היו הראשונים, כמו שאמרתי בעבר, לגרש את האפלה שירדה על עם ישראל ב-7 באוקטובר בשנת 2023. בזכות אותם לוחמים ולוחמות, חיילים וחיילות, הפחד שחדר ללבבות ישראלים רבים בכל רחבי הארץ לאט-לאט התפוגג והפך להיות מציאות של הקרבה, מציאות של גבורה, מציאות של גיבורים שלא ידענו לחזות, דור של גיבורים וגיבורות. הצבא מנצח על רוח הקרב שלו, על האנשים שהיו מוכנים לעזוב את הבית, לעזוב את הילדים, במשך מאות ימים להיות רחוקים מהבית תוך הקרבה וחירוף נפש, ולצערנו עם אבדות מאוד מאדו גדולות. עכשיו, תראו, מנהיגות לא נמדדת על דבריה מהפה החוצה. מנהיגות נמדדת במעשיה. אני חושבת שהעיניים שנשואות לכאן, לבית הזה, ובהן עיניי המילואימניקיות והמילואימניקים שהקריבו ומקריבים בשעה הזאת, הן כדי לראות אם אנחנו יודעים לא רק להכיר להם תודה, אלא להכיר את זה בפועל, בסיוע כלכלי, בטח כשאנחנו רואים שיוקר המחיה הולך ומאמיר. זה אומר קודם כול לתקן את המעוות. כשיש תגמולים ממשרד הביטחון למילואימניקים פעילים ומילואימניקיות פעילות, בזמן שחלקם נלחמים בעזה, חלקם נלחמים בגזרות האחרות, בלבנון ובכל מקום, בחירוף נפש, לא ייתכן שהמדינה בו בזמן תיקח מהם ותגבה מהם מיסים. לכן הצעת החוק הזו באה לתקן עיוות מציאות. מי השר שנמצא כאן במליאה? השר קרעי. השר קרעי, לא יכול להיות שהחיילים, בזמן שהם מחרפים את נפשם ובכל רגע יש סיכון לחייהם, אותם מילואימניקים שעזבו את הבתים שלהם, באותה הנשימה המדינה תבוא ותיקח מס על התגמולים שהם מקבלים ממשרד הביטחון. אין הצעה יותר צודקת מזו: אפס אחוז מס למילואימניקים שלנו על התגמולים. בזמן שהם משרתים, כמו שאמרתי,

בלבנון, ביהודה ושומרון ובכל מקום אחר. רק בזכותם אנחנו מצילים חיים יום-יום, ובזכותם אנחנו כולל הבית הזה ישנים טוב בלילה. בזכותם הילדים שלנו הולכים לבתי הספר.

מדינת ישראל ורשות המיסים ובמיוחד ממשלת ישראל והעומד בראשה והשר קרעי שנמצא כאן, תואילו בטובכם לא לגעת בכבשת הרש של המילואימניקים והמילואימניקיות. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות בעבורם. כל אחד מאיתנו שומע את הקולות, קולות נשות המילואים שמגיעות אליי לוועדה לקידום מעמד האישה, קולות המילואימניקים עצמם, שמגיעים לכל הוועדות. אנחנו רואים את הקריסה הכלכלית שלהם, אנשים שסגרו עסקים, אנשים שצריכים לשלם על טיפולים נפשיים, אנשים שיש להם אובדן הכנסה כזה גדול, להם ולבנות הזוג שלהם. אז מה אנחנו מבקשים? לא לקחת להם את הכספים המועטים האלה בזמן שהם משרתים. זה תיקון עוול ומציאות נדרשת, בטח במציאות הביטחונית של מדינת ישראל, שמאתגרת את כולנו. אנחנו מדברים על סבבים על גבי סבבים על גבי סבבים, כולל הבן זוג שלי, שהיה מאות ימים בעזה, בלבנון. עכשיו אגיד לכם את האמת: אמרתי שהצהרתי שאני מוותרת על כל הטבה אישית, כי אני עצמי דנתי בהטבות לנשות המילואים. אמרתי, אני מוותרת. אבל אני אומרת לכם, אני מכירה זוגות רבים שלהם אין משכורת מוגנת, להם אין מקום עבודה כמו הכנסת. על זה גם תוסיפו את סל המוצרים שהולך ומאמיר,

דמי הבריאות, דמי הביטוח הלאומי, הכול יקר פה במדינה הזאת. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לתת תקווה לאותם אנשים שתורמים? תקווה לא נותנים בלמכור להם סיפורים ומילים, תקווה נותנים במעשים. לכן מנהיגות אמיתית באה ואומרת: אנחנו מוותרים על כספים קואליציוניים. ואם לא היו לנו כספים קואליציוניים, אנחנו שמים אותם בסדר העדיפויות שלנו, ולא ניקח מהם מיסים. זה החלק הראשון בהצעת החוק שלי. בחלק השני אנחנו מדברים על כך שכל מי שעושה שירות מילואים פעיל, הרי אנחנו כל הזמן דנים על זה בוועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת איזנקוט, נאבקים בכל הכוח שלא יבוא לפה חוק השתמטות. אני רואה פה ביציע את דור העתיד, את דור הצעירים: ברוכים הבאים. אתם יודעים שצריך שיהיה שוויון לכול, שירות לכול, בלי הפרדה בין דם לדם. בזמן הזה, אם אנחנו רוצים לעודד אנשים להמשיך ולשרת, צריך לתת להם גם הטבות מס. מה אומרת הצעת החוק? לתת שתי נקודות זיכוי ממס בשנה. אני רוצה לומר לכם, זה לא הרבה כסף, זה 6,000 שקל. חבר הכנסת בליאק, אתה נלחם בוועדת הכספים, אתה מכיר את כל המספרים, 6,000 שקל בשנה פלוס זה שלא ייגעו להם בכסף בזמן שהם נלחמים ונלחמות. נראה לי שזאת תהיה ההכרה ההוגנת ביותר. לכן החוק הזה הוא לא רק, השר קרעי, זו לא רק הצעת חוק כלכלית וסיוע כלכלי למילואימניקים ולמילואימניקיות, זו הצעת חוק ערכית. האמת היא שזה לא כל כך הרבה כסף לעומת 5 מיליארד כספים קואליציוניים. זה לא תקציב כזה גדול לעומת הכספים שהולכים למשרדים לא רלוונטיים. זה לא תקציב - - - הם - - - עכשיו 18.5 מיליון שקל להדלקת משואות,

תנו את זה לחיילים שלנו. יפה. אז תוותרו על טקסים, תוותרו על דברים לא רלוונטיים, תוותרו על הטבות מגזריות, ותיתנו למגזר שהכי חשוב לתמוך בו: החיילים והחיילות שלנו, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. מכאן אני מצדיעה לכם, לכל המילואימניקים ולמילואימניקיות,

60,000, 60,000 נשים שירתו במילואים בשנה וחצי האחרונות.

בעזרת השם, אני מאמינה שאתם לא תתנגדו להצעת החוק הזאת, לא תתנגדו. יש פה עוד שר? שר הדתות מלכיאלי, אתם לא תתנגדו להצעת החוק הזאת, אני מאמינה שלא. זה חוק שבא לחבק את כל הבנים והבנות שלנו.

אני רוצה לברך את חברתי, חברת הכנסת אפרת רייטן, שהצעת החוק שלה גם מוצמדת, לדעתי את גם תכף עולה לנמק, שביחד נעשה, נצליח ונביא הטבות למילואימניקים שלנו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודות זיכוי בעד שירות מילואים), התשפ"ה 2024, של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היו"ר. השר קרעי, שלום, רציתי להגיד לך שני דברים שחשבתי שאולי יעניינו אותך: קראתי שבצבא היית בנח"ל החרדי, ברכות, כבוד בעיניי, יישר כוח. אני שומעת אותך פעם אחר פעם עולה לכאן ומדבר נגד בג"ץ ונגד שופטי בית המשפט העליון, כאג'נדה, כתפיסה: אתה לא מאמין להם, והם ממנים את עצמם. אנחנו מכירים את הדברים שלך.

הבוקר, אני לא יודעת אם ידעת, גם אתמול וגם היום היו עתירות בבית המשפט העליון שהגישו אזרחים, ארגונים, כולם היו שם בעד גיוס חרדים, בני ישיבות. אתה יודע כמה בני ישיבות יש היום שהם מחויבי גיוס ולא מגויסים? תזרוק מספר. 80,000, 80,000 בני ישיבות שהיו צריכים להיות מגויסים ולעזור לך, לילד שלי, לבעל שלי, לכל מי שנמצא היום בצבא. והם לא מגויסים. שמעתי היום את השופט סולברג בדיון, השופט סולברג, שהוא - - - אבל לזימי אמרה שהם תקלה בצה"ל. לא, נצח יהודה. לזימי עלתה קודם ואמרה שאנחנו, החרדים, תקלה. אני הייתי בנצח יהודה, היא אומרת שאני תקלה. אני מברכת כל חייל שמגיע לצה"ל, כל חייל שמגיע לצה"ל ועושה עבודה טובה למען ביטחון ישראל, אבל שומר גם על החוקים וגם על המוסר. אני רוצה לומר לך שסולברג אומר היום, אני מצטטת: קראנו את תשובת המדינה הבוקר, שנשלחה באיזה 02:00, הוא אומר ככה: והיינו מזועזעים מהנתונים. מה אתם עושים בעניין האכיפה? בקצב הזה אני לא רואה איך אנחנו נגיע לזה. אם הצבא ערוך לקלוט היום 4,800 בשנה, צריך לעשות הכול החל מעכשיו כדי לא להחמיץ אף חייל. עד היום, לדעתי, גויסו רק כמה עשרות בודדות מתוך 3,000 הצווים שנשלחו. צה"ל אומר שב-2026 הוא גם יכול לגייס בבת אחת את כל ה-80,000.

רק שנייה, סולברג, אתה חושב שהוא איש שכנראה שייך לשמאל ולשמאל הקיצוני, כמו שאמרתם, ולפי שיטת הסניוריטי, אמור להיות נשיא בית המשפט העליון,

כשהוא בן לניצולי שואה הוא למד בישיבה תיכונית יבנה, בישיבת ההסדר הר ציון, הוא התמנה בממשלת נתניהו, ב-2012. מי שהיה בוועדה לבחירת שופטים ומינה אותו, היו אנשים שאתה בוודאי מכיר, אולי אתה אפילו חושב שהם טובים, כמו דוד רותם,

מי עוד היה שם? היו שם כמה, היה שם גלעד ארדן, היו שם אנשים שלכם, אורי אריאל, הם האנשים שמינו את סולברג, אותו אחד שהיום אתם אומרים, אנחנו לא מאמינים לשופטים, ויותר מזה,

הם ממנים את עצמם. אז איפה ההיגיון כאן? באמת, השר קרעי.

כשבאים עם איזושהי טענה, טענה שיש בה טעם, צריך שהיא תהיה מושתתת על עובדות. אנחנו מבקשים פה נקודת זכות.

אני מסיימת, מילה אחרונה, זה באמת משפט אחרון. תודה, אדוני היו"ר.

כן, דקה וחצי של פנינה. לא, לא, מילה אחרונה, ברשותך.

לא יכול להיות שגם בזה הם יתנגדו.

אנחנו מדברים על נקודת זכות - - - - - - - נקודת זכות למילואימניקים. אם עכשיו הייתם מבטלים רק את המשרדים המיותרים, זה בדיוק הכסף שאנחנו צריכים לנקודת זכות למי שמשרת מעל ל-100 ימי מילואים בשנה. תודה, חברת הכנסת רייטן, תודה רבה. השר קרעי, בבקשה, אדוני.

אין מצב שלזה אתה גם מתנגד, גם לא לעזור משרתים, גם לא - - - אלה שעושים מילואים? תתפלא. תתפלא. טוב, מה לעשות? תגיד להם לשרת עוד - - - ימין זה לא. ציוני זה לא. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברת הכנסת רייטן, אני קודם כול אקריא את תגובת משרד האוצר, שר האוצר, ואז אני אתייחס גם לסוגיה של הגיוס שהעלית.

לא חייבים. לא חייבים, אבל אני רוצה. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לדחות את המשך הדיון בחודשיים - - - כמה - - - בחודשיים. התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאה הכנסת וטרם נקבעה העמדה לגביה - - - נראה אותך דוחה מילואים בחודשיים. - - - חבר הכנסת טופורובסקי, אני אוציא אותך החוצה. די. בוא, תגיד למילואימניקים,

אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. נא לצאת החוצה. בטרם נקבעה העמדה על ידי ועדה - - - טופורובסקי,

- - - כי קראתי אותו קודם לסדר פעמיים.

לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת וטרם נקבעה לגביה העמדה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד.

רשות המיסים,

רשות המיסים, אגף תקציבים ואגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מתנגדים להצעות החוק מהטעמים הבאים: 1. מתן הטבות לאוכלוסיית החיילים ואנשי המילואים יש לעשות באמצעות הקצאת תקציב ישיר ושקוף המופיע בסעיפי תקציב מערכת הביטחון. סיוע דרך מערכת המס מקשה להעריך את היקפי ההטבות,

המשמעויות הכלכליות והתקציביות של הגיוס. לא הבנתי. 2. הטבה לחיילים שלא דרך מערכת הביטחון, יש הרי הטבות דרך מערכת הביטחון. ההטבות, כמו שתשמעו בסעיפים הבאים, חלק מהן גם פטורות ממס, הן מופיעות כסעיף בתקציב המדינה. - - - קשה להם להעריך, איך הם אומרים? קשה להעריך את היקפי ההטבות, ומקשה על מערכת הביטחון להפנים את המשמעויות הכלכליות והתקציביות של ההטבה. זה אגף רשות המיסים. אגף תקציבים

תנו לי להקריא את התגובה. אני לא הולך להגן עליהם, אבל תנו לי להקריא את התגובה. - - - רשות המיסים, אגף תקציבים ואגף הכלכלן הראשי, 2. חוק שירות מילואים, התשס"ח 2008,

מיסים לוקחים בלחיצת כפתור - - - אי-אפשר ככה,

תן לי לסיים, אחר כך. חבר הכנסת מיכאל ביטון, תן לו לסיים שנייה.

הקבוע בסעיף 18 לחוק, ותגמול נוסף, הקבוע בסעיף 19 לחוק. בשונה מתשלום של תגמול עבור ימי מילואים, סעיף 18 קובע שהתגמול המיוחד הזה אינו נחשב כהכנסה לצורך פקודת מס הכנסה, זאת אומרת באמת אין מס על תקבולים שמשולמים לפי סעיף 18 לחוק. זאת אומרת מערכת הביטחון יכולה, וכשהיא רוצה, היא מעבירה חלק מהתגמולים למשרתי המילואים דרך סעיף 18, וזה פטור ממס. זו החלטה של מערכת הביטחון. לעניין התגמול הנוסף, הקבוע בסעיף 19, בשווי של עד שתי נקודות זיכוי שנתיות, נקבע כי התגמול יחויב בשיעור מס מיוחד של 25%. זאת אומרת למערכת הביטחון יש שתי דרכים: תגמול לפי סעיף 18 פטור ממס ומה שהיא נותנת שם פטור, ולפי 19, יש 25% מס. מערכת הביטחון קובעת לעצמה איך לתת את התגמולים האלה. דבר נוסף: ההטבות האלה, שמבקשות לתת נקודות זיכוי נוספות, אינן רגרסיביות, כך שרק בעלי הכנסות גבוהות ייהנו הן מהפטור על התגמול והן מניצול נקודות הזיכוי, שכן ההטבה ניתנת למימוש מול הכנסה חייבת החל מסף הכנסה מסוים.

זה כמו הוויכוח שיש לי, אני כל הזמן מבקר את האוצר שמצד אחד בתגובה שלו הוא אומר שזה רגרסיבי, מצד שני, בהטבה שנתנו למימון מעונות היום, הם נתנו נקודות זיכוי רק לבעלי הכנסה גבוהה. יש לי ביקורת, הכול בסדר, זו לא תורה למשה מסיני. הם לא צודקים תמיד, אבל זאת התגובה כאן, שזה מגיע רק לבעלי הכנסה גבוהה.

לא חייבים לקבל, אבל ברגע שיש למערכת הביטחון אפשרות לתת תגמול פטור ממס לפי סעיף 18, והיא נותנת, אז - - - - - - לא, אבל אין צורך להחליט החלטה כזאת, כי באמת התגמול המיוחד שמגיע פטור ממס, הוא מגיע לכולם, גם לבעלי הכנסות נמוכות. זה המקום היותר-נכון לתת תגמול כזה לכל משרתי המילואים. קשה להם, הם צריכים עזרה מהמדינה, ואתם לא נותנים להם.

יש להם פה עוד כמה טענות כלכליות, אבל בעיניי, הליבה כאן היא שלמערכת הביטחון יש אפשרות לתת תגמול לפי סעיף 18, שהוא פטור ממס לחלוטין והוא מגיע - - - אבל אין להם מס - - - אז אני מסביר: מערכת הביטחון, יש לה שני סעיפי תגמול, אני אקריא עוד פעם: תגמול מיוחד - - אבל תגמול בדבר השירות ללא מס - - - - - - לא, אתם מדברים על תגמולים. התגמול המיוחד פטור ממס, התגמול הנוסף חייב במס של 25% , ולכן - - - - - - אבל מה שאתם מציעים כאן, לתת נקודות זיכוי ולתת הטבה במס, זה לבעלי הכנסות גבוהות שיקבלו, ולא לבעלי הכנסות נמוכות.

הדרך הנכונה יותר היא לפנות למשרד הביטחון ולהגיד להם: תיתנו את התגמולים שלכם דרך תגמול מיוחד. אני לא מסכימה איתך - - - - - - בכל מקרה, גורמי המקצוע, כמו שאתם קוראים להם, רשות המיסים, אגף תקציבים ואגף הכלכלן הראשי, מתנגדים למתווה הזה. הם חושבים שהמתווה האחר שקיים למערכת הביטחון הוא הנכון יותר. הם מתנגדים להטבות רגרסיביות שיגיעו רק לבעלי הכנסות גבוהות. לוותר על - - - - - - מה זאת אומרת? לא, לא, זה לא נכון. למערכת הביטחון יש תקציב, היא יכולה לקבוע את סדר העדיפויות שלה, ואם צריך לתת לה תקציב נוסף בשביל זה, זה צריך לבוא בדיוני תקציב.

צדק בזה שהם אומרים שהטבות בנקודות זיכוי, זה מגיע רק להכנסות גבוהות, כאשר יש אפשרות לתת תגמול מיוחד בסעיף 18, שהוא פטור ממס.

לא מספיק.

ניסיתי להבהיר עד כמה שאפשר את תגובת שר האוצר. - - - בכל מקרה, ועדת השרים לחקיקה ביקשה לדחות בחודשיים. יש לכם הזדמנות ללכת ולשבת עם מערכת הביטחון, עם שר הביטחון, עם משרד הביטחון - - - אתה יודע - - - לא,

כשבאים ויושבים איתי חברי כנסת - - - - - - לא נכון, בחודשיים זה לא לקבור. חוקים תקציביים הם חוקים שדרוש יותר זמן לדון בהם, ולכן בחוק לא תקציבי כמו החוק של שוסטר,

אני מטפל בזה, וגם דיברתי שוב עם שר החינוך קודם - - חודשיים? - - - - - והסיכום היה שנשב יחד עם חבר הכנסת שוסטר ונקדם בעזרת השם את החוק שלו, אני תומך בו לגמרי. זה לא חוק תקציבי, אלא חוק של סדר עדיפויות, והלוחמים שלנו הם הראשונים בסדר העדיפויות.

לגבי מה שהעלית, חברת הכנסת רייטן, לגבי סוגיית הגיוס, אני רוצה לומר לכם ככה: קודם כול, נעמה לזימי, חברת מפלגתך, באה ואמרה שאני, ששירתִּי בנחל החרדי, בנצח יהודה, אני הייתי תקלה בצה"ל. - - - זאת אומרת, אתם לא יכולים לבוא ולהגיד מצד אחד: בואו נגייס, ומצד שני לבוא ולהגיד - - - - - - בסדר, רגע,

תודה רבה לך. אבל אני גם חושב שיאיר גולן אמר שחטיבת החשמונאים היא בכלל, איך נקרא האלה של איראן? איך הם נקראים? אני אגיד לך, הוא מברך על כל גיוס לצה"ל, והוא חושב שאסור - - - אל תגנו עליו. יאיר גולן אמר שזה משמרות המהפכה, שחטיבת החשמונאים זה משמרות המהפכה. - - - אל תגיד סתם דברים. משמרות המהפכה, זה מה שהוא אמר.

אני מעריך את העמדה שלך אבל את לא היחידה, כי שאר חברי מפלגתך בכלל מתנגדים, ולא רק הם. - - - אתם,

אני עונה, חברת הכנסת רייטן.

החברים שלך,

לזימי, לא באמת רוצה לגייס את החרדים. הרי החרדים מגויסים לקמפיין ההסתה של חלק מכם. מה אתם רואים, לזימי? אתם רואים שחוק הגיוס ההיסטורי הזה, באמת חוק גיוס היסטורי, הוא הולך ומתגבש, ואתם מבינים שקמפיין ההסתה הזה מתפורר לאבק, מתנפץ לרסיסים. אתם מבינים שאתם הולכים להמשיך להתבוסס ברפש של עצמכם.

הרי עם חוק הגיוס הזה אנחנו, בעזרת השם, הולכים להביא את שיעור הגיוס בקרב החרדים, מתוך אלו שאין תורתם אומנותם, לשיעור הגיוס הכללי באוכלוסייה - - אתם רוקדים על הדם.

- - ואתם לא מסוגלים להכיל את זה.

אתם לא מסוגלים להכיל את זה שבאמת הקמפיין של ההסתה והשקר הזה הולך להיגמר לכם.

כי יש כאן חוק גיוס היסטורי - - איזה היסטורי? ביזיון היסטורי. - - ומעולם לא הייתה הזדמנות להעביר חוק גיוס כזה.

חוק של בגידה בחיילי הסדיר

אתם מצביעים נגד. היום הבאנו חוק שאומר: בואו נעשה הקלות באקדמיה לאנשי המילואים, אתם רוצים לדחות את זה? טוב, דחיתם את זה בשבועיים. עכשיו חברת הכנסת פנינה פנטה תמנו שטה, זה השם האמיתי שלה, נכון? פנינה פנטה תמנו שטה, ככה אומרים את זה? יפה מאוד, יפה מאוד. ויחד עם חברת הכנסת רייטן מביאים עוד הצעת חוק מדהימה שאומרת: אל תיקחו מסים מהתגמול, יד אחת נותנת ויד אחת לוקחת? אז תצביעו בעד הצעות חוק טובות של האופוזיציה,

מה קרה? ואין להם זמן, כבר עברו שנה וארבע,

אתם דוחים עוד ועוד? אין זמן, תצביעו בעד. אבל אני תמיד עולה כדי שלא נשכח, כל יום, ובמליאה, חשוב לי שבמליאה אנחנו נדבר על החטופים, לא רק בוועדות, לא רק בחדרים סגורים. במליאה נדבר על החטופים, במליאה נזכיר סיפור של אחד מהם, והיום אני רוצה לקרוא את הסיפור של גלי ברמן, שאני לובש את החולצה שלו היום. גלי הוא בן 26 מקיבוץ כפר עזה. הוא נולד למשפחה חמה, אח תאום. גם זיו אחיו נחטף, שני אחים בלתי נפרדים. המשפחה קוראת להם "כוח התאומים", הכול הם עשו ביחד, צחוקים, חיים משותפים עם חיוך על הפנים. אנשים נדיבים, חברתיים, עזרו לכל מי שהיה צריך עזרה. הם היו חלק מקבוצת גיל בכפר עזה שנקראת קבוצת אשל. זיו וגלי ידועים באהבה ובתשוקה לכדורגל, והייתה להם קבוצה, שועלי כפר עזה, ובלעדי השניים האלה אין קבוצה ואין שמחה ואי-אפשר בכלל לחזור לתחביב הזה. הם אוהדים שרופים של מכבי תל אביב, הם אוהבים את ארץ ישראל. ביום שבת, באותו יום, משפחת ברמן קיבלה הודעה מזיו שאמר להם שהוא נמצא בדירה שלו והוא מריח עשן מתוך הדירה, וזו למעשה ההתכתבות האחרונה שלו עם המשפחה. באותו זמן כתב גם בקבוצת החברים גלי - - תודה. דקה, דקה. - - שהוא שומע את המחבלים בתוך הדירה שלו ושהוא מריח עשן מתוך הדירה. באותו יום שבת משפחת ברמן קיבלה הודעות מגלי שהוא אומר שהוא אוהב אותם ושהכול ייגמר בקרוב. זאת הייתה ההודעה האחרונה והקשר האחרון עם גלי. במשך 11 ימים שהיו כמו נצח הם לא ידעו מה הגורל של גלי. רק ביום ה-12 קיבלו מסר שהוא נחטף לעזה. הגיעו למסקנה כי בביתו לא היו שאריות דם שהצביעו על הרצח שלו. ההיעלמות הפתאומית של זיו וגלי השאירה חלל ריק בכפר עזה, בלב של כל המשפחה והחברים. אנחנו חייבים להחזיר את כל 100 החטופים ולעשות עסקה אחת כוללת שתביא את כולם הביתה. תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן, בבקשה. השר קרעי, אני רוצה להשיב לך, כי דיברת למה שאנחנו מדברים על גיוס חרדים כעל הסתה. אמרת שזה זה סוג של קמפיין הסתה. אני רוצה להקריא לך: אומרת היום עמדת המדינה, המדינה, כן? עכשיו אתם מייצגים את המדינה, בבג"ץ, הם אומרים בצורה מפורשת: גיוס משמעותי ואפקטיבי של חרדים בעת הזו, לא בעוד שבע שנים, לא בעוד שנתיים, בעת הזו, מגלם צורך ביטחוני מובהק ודחוף. ודחוף, מה יותר מזה, קרעי? ודחוף. אנחנו עושים את זה. אנחנו הראשונים שעושים את

אתה יודע שקמה חטיבה, ואתה יודע כמה אנשים נמצאים בחטיבה הזאת? תבוא, תבוא לוועדת חוץ וביטחון, תשמע את הנתונים פעם בשבוע.

תקשיב, קרעי, אתה יודע כמה - - - ואטורי אומר

חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק-יסוד הכנסת (תיקון הזכות להיבחר), של חבר הכנסת משה טור פז. אני מזמין את חבר הכנסת משה טור פז להציג את הצעת החוק, בבקשה. בבקשה, לרשותך עשר דקות. הצבעה מס' 9 בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה,

בעד ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת החוק,

אין ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על תגמול מילואים ונקודות זיכוי מס למשרת מילואים

אתם תומכי טרור. על סמך מה? הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה, 40 בעד ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת

וזו עבירה שיש עימה קלון. וזה

בטח לא אדם שראוי להיות אחראי על שלטון החוק. הצבעה

כי הרי רק לפני שנתיים וחצי, עשיתם פה פליק-פלאקים על ועדת חקירה ממלכתית,

אני מזכיר לכם, ועדת חקירה שהמטרה שלה זה לבדוק מי אשם. "אשם" זו לא מילה גסה. למנוע כישלונות עתידיים זה דבר רע? אבל 18 שנה בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה. חבר הכנסת מיקי לוי, כמה ועדות חקירה הוא הקים? עשר? לא, חמש? לא, אחת?

אפס ועדות חקירה. לא מירון, לא כרמל, לא 7 באוקטובר.

אני מזכיר לך, לפני שנתיים וחצי, כל המקהלה פה עמדה ודרשה על הרוגלות ועדת חקירה ממלכתית. מה השתנה? הייתם באופוזיציה. פתאום אתם בקואליציה, האחריות עליכם. הצבעה מס' 9 בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה, 40 בעד ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת החוק,

נמנעים, אין ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על תגמול מילואים ונקודות זיכוי מס למשרת מילואים פעיל),

נתקבלה. היו"ר משה סולומון: 40 בעד,

אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על תגמול מילואים ונקודות זיכוי מס למשרת מילואים פעיל), התשפ"ה 2024, של חברי הכנסת פנינה תמנו שטה וגדי איזנקוט לא אושרה ותוסר מסדר-היום.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק נוספת: תיקון פקודת מס הכנסה (נקודת

אני מזמין את שר המשפטים, השר יריב לוין, להשיב בשם הממשלה. בבקשה אדוני, לרשותך עשר דקות. הצבעה מס' 9 בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה, 40 בעד ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת החוק,

אין ההצעה להעביר

ואללה, לא עבר שבוע, מסתבר שזה לא עזר כלום. נכנס מאוזן אחת, יצא מהאוזן השנייה. הקשבתי לואטורי, אולי פה הבעיה שלי. אז אני אחזור, כי יש לי מה להגיד לגוף ההצעה. אתה יודע, אתה יכול כבר לחזור בך. יש לי מה להגיד לגוף ההצעה, אבל אני קודם כול אגיד, ובטח יסכים איתי גם יושב-ראש האופוזיציה, שחוקי-יסוד זה לא לפשוטי העם פה, זה בשביל העליונים בבג"ץ.

מה פתאום אנחנו? אני ניסיתי להסביר לחבר הכנסת טור פז, מי אנחנו? מאיפה החוצפה שאנחנו נקבע את חוקי-היסוד? איזה רעיון איוולת זה. אני הפסדתי, אני אמרתי שאתה תגיד את זה אחרי ארבע דקות.

מה, יש מדינה בעולם שהפרלמנט קובע בה את החקיקה? אני הפסדתי בהתערבות. אני אמרתי שתגיע לזה

אני שואל, מה זה הכפירה בעיקר הזאת, חבר הכנסת טור פז? באמת, נו. אני מזמין אותך, אתה יודע, אני מציע, אולי אדוני יושב-ראש הישיבה, אני מציע, אולי נפנה כולנו ביחד ליושב-ראש הכנסת, נבקש ממנו שיארגן סיור לח"כים בבית המשפט העליון, כדי שהם יבינו מי קובע פה. מה פתאום אנחנו? מאיפה הרעיון המטורף הזה? זה נאום קבוע של יום רביעי. ואני אומר לך, חבר הכנסת טור פז, זה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים בו. הלוואי שזה היה בצחוק. אבל בעצם מה המשמעות של מה שאנחנו עושים פה? בסוף הם יושבים שם ועושים כך, פוסלים את מה שלא נאה בעיניהם, מעוותים בכאילו פרשנות את מה שלא רוצים להתאמץ ולפסול. אני מזכיר לך שאמרת את זה בשבוע שעבר.

הם קובעים הכול, אבל אנחנו תכף נדבר על זה בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת בוארון. אני רק אומר שוב, אני קודם כול אגן על בית המשפט העליון ועל מעמדו, לא אאפשר לך לקדם חוק-יסוד כאן. אני חושב שזה דבר שלא יעלה על הדעת.

פגיעה בדמוקרטיה, דבר נורא. עכשיו אני אגיד לך גם משהו לגוף החוק. המזל הוא, ואת זה אני באמת אומר בצורה גלויה, שאתה מההגונים שבחברי המשכן הזה. באמת, את זה אי-אפשר לקחת ממך. ואתה לא ניסית למכור כאן איזה סיפור על מורשעים בטרור. ניגשת ישר לנקודה. מה עושים? יש בעיה. יש חבר כנסת, שר, קוראים לו איתמר בן גביר. לא נקבת בשמו, אבל דאגת, אני מקווה שהבנתי אותך נכון. אם לא, תתקן אותי. עכשיו, יש בעיה, הוא נבחר לכנסת, אפילו לא פעם אחת, יותר מפעם אחת.

מה עושים? איך אנחנו נתגבר על המציאות הזאת שיש עם שבוחר? מי היה מאמין שזה עובד ככה, הדבר העקום הזה? זאת אומרת, אנחנו בעד הדמוקרטיה, כמובן, אבל אנחנו צריכים לתקן אותה כדי שכשמתפספס משהו בהצבעה, אנחנו נסדר את זה כמו שצריך.

אני חייב לומר לך שאני לא יכול לבוא אליך בטענות, כי הפטנט בכלל לא רשום על שמך. נמצאת פה חברת הכנסת מיכאלי, היא אומנם לא מקשיבה לי, אבל היא כבר תקופה ארוכה מאוד, בכל מיני פטנטים של הצעות חוק, מנסה למצוא דרך שאי-אפשר יהיה לבחור בראש הממשלה נתניהו: פעם הגבלת קדנציות ופעם מי שיש נגדו כתב אישום לא יוכל להתמודד. בכל פעם איזה רעיון כזה, שהיסוד שלו מאוד פשוט: העם הולך לבחירות, זה לא מסתדר, אז מה נעשה? נפעל בשני מישורים מקבילים:

דרך בית המשפט העליון נבטל את ההחלטות שמתקבלות פה ונבטל את ההחלטות של הממשלה ונבטל את המינויים שלה, והדבר השני, אולי נפתור את הבעיה ממש מהשורש, פשוט אם נוציא מפה את מי שנבחר, ואז נעשה בחירות. אתה יודע, יש מקום כזה שככה מתנהלות בו בחירות. אתה יודע איפה? באיראן. באיראן יש בחירות, הולכים לקלפיות, הכול מסודר, אפילו יש כמה מועמדים, יותר רפורמיסטים ויותר שמרנים, כמעט כמו בבית המשפט העליון, שיש סופר-אקטיביסטים ואקטיביסטים באצטלה של שמרנות כאילו. אז אותו הדבר פה. אנחנו נלך, ורק נגיד מראש: אני אקבע לכם מי יכול להתמודד, אתם תבחרו בין שמאל לשמאל, ואז נעשה בחירות.

וזה יהיה נהדר, ממש נהדר. אנחנו נרגיש כל כך טוב עם עצמנו כי יש דמוקרטיה ויש קלפיות וכולם יכולים להתמודד. אז אני אומר לך, חבר הכנסת טור פז, מה לעשות שאני דמוקרט אמיתי אמיתי, ואני אומר לך את זה מהמקום - - - לכן אתה רוצה לבחור שופטים מהליכוד. אתם יכולים לראות נאומים שלי בעבר, לפני הקדנציה הקודמת, כשהיינו בשלטון ואמרתי שבדמוקרטיה גם שלטון מתחלף, ויכול להיות שאתם גם תגיעו לשלטון בשלב מסוים, וגם היום אני אומר את זה. אבל תגיעו בקלפי, תגיעו בבחירות, ותכבדו את תוצאות הבחירות גם באופן פרסונלי על מי שנבחר וגם כאשר מתקבלות כאן הכרעות בכנסת ובממשלה. ולא תחפשו כל הזמן את - - - שר המשפטים, כשישבתם פה אני לא זוכר שכיבדתם את הבחירה. כיבדנו, נאבקנו, ניסינו להפיל את הממשלה. זה הדבר הכי לגיטימי בעולם. שני חבר'ה, שני חברי כנסת שקיבלו שוחד פוליטי,

חבר הכנסת לוי, זאת האשמה שאין לה ידיים ואין לה רגליים. אין לה שום בסיס. לא אני ביקרתי אצל עידית סילמן בבית. אין לה שום בסיס, ואתה יודע את זה היטב. אבל אני אומר לך כמי שהיה כאן יושב-ראש הכנסת,

אנחנו עשינו את עבודתנו כאופוזיציה. נאבקנו, עשינו הכול כדי להפיל את הממשלה. הצלחנו גם לזכות אחר כך באמון העם בבחירות, אבל כל עוד הממשלה כיהנה, אנחנו לא חשבנו שבג"ץ צריך להחליף אותה ולא ניסינו למנוע מכם להתמודד וכל מיני תרגילים ופטנטים מהסוג הזה. ולכן, חבר הכנסת טור פז, אני אסיים בעוד דבר אחד. הייתי עוד יכול, חרף כל מה שאמרתי, להגיד שאולי אתה גם צודק, כי בסוף זה נשמע באמת הגיוני, מי שמורשע בטרור, מה לו ולכנסת? רק יש בעיה: אנחנו למודי ניסיון. אתה יודע, העברנו סעיפים בחוקי הבחירות שנועדו למנוע בחירה של אנשים שבאמת תומכים בטרור וקשורים וכל מיני דברים מהסוג הזה. ומה קרה? איזה פלא, ועדת הבחירות כאן, אגב, פסלה מועמדים מכאן ומכאן. ומה עשה בג"ץ? החזיר רק מצד אחד. תמיד, באופן שיטתי.

בפסקי דין לפעמים אתה אפילו לא יכול להאמין למה שאתה קורא. אני לא אשכח שכאשר ביקשו לפסול את מפלגת בל"ד אחרי מה שקרה עם עזמי בשארה, שתמך בטרור וברח מחקירה, ההסבר היה שמכיוון שלא הסכמנו לפסול אותו קודם, אז עכשיו, כשהוא איננו, אז כבר לא צריך. כל מיני הסברים מהסוג הזה. אז אני יכול להגיד לך, חבר הכנסת טור פז, שהבעיה הגדולה ביותר במה שאתה מציע, שבסוף זה מופעל באופן סלקטיבי, כי אני מסכים, בעניין הזה אני מסכים שזאת בדיוק,

יש דברים שאני טוען שהם לא שפיטים ולא לבית משפט, זאת בדיוק סוגיה שפיטה, בדיוק בשביל זה צריך בית משפט, כדי שלא קבוצה פוליטית כזאת תמנע התמודדות של קבוצה אחרת, אבל יש לנו בית משפט שהוא פועל באופן סלקטיבי, משל היה מפלגה פוליטית. לכן, אין שום אפשרות לתת בידיו את הכוח הזה, כי אנחנו כבר למודי ניסיון שהוא ישתמש בו כנגד צד אחד, ולא ישתמש בו לעולם כנגד צד שני. ולכן, מכל הסיבות האלה, חבר הכנסת טור פז, צר לי, אבל גם השבוע, מאשימים אותי לא פעם בעקביות, אז אני אצדיק את האשמה הזאת, גם השבוע אני קורא לכנסת שלא לתמוך בהצעת החוק שהגשת והבאת בפנינו.

תודה, אדוני השר. חברי הכנסת. חבר הכנסת טור פז מבקש להגיב על תגובת הממשלה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני השר לוין,

אומרים שתמיד סרט ההמשך פחות מוצלח מהסרט הראשון, אז אני רוצה לומר לך שבשבוע שעבר היית הרבה יותר משכנע. זו האמת. אני טענתי חיטים, ואתה השבת לי בשעורים. קודם כול, בשבוע שעבר הייתי בסיור בבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון דן בבג"ץ על רשתות החינוך החרדיות, שאני חושב שהתנהלותן היא בניגוד לחוק. ואתה יודע מה? סיירתי בבג"ץ, והוא לא פסק את מה שאני חשבתי, הוא פסק משהו אחר, נתן להם ארכה של חצי שנה. אני יצאתי מבית המשפט והתבכיינתי? אמרתי, אוי אוי אוי, בג"ץ, הימנים האלה, השמרנים האלה?

אני הבנתי שפסקו בניגוד לדעתי. אני לא מתבכיין על תוצאות. דבר שני, דווקא בהמשך לשבוע שעבר, אמרתי לך שבשיעור אזרחות של כיתה י"ב, נראה לי שכנראה היית חכם מדי, היית בחוץ ולא הקשבת לשיעור, כי הפרדת רשויות אומרת שהרשות השופטת מבקרת, כן, גם את בחירת העם. ויש לה זכות וטו, כן. אבל אתה יודע מה, השר לוין? זה די מדהים, אתה בא ומדבר כאן על הדמוקרטיה, אבל בוא אני אזכיר לך, השר לוין, כמה הצעות חוק שלכם, יו"ר הקואליציה שלך אופיר כץ מציע פה הצעת חוק, השר לוין, יו"ר הקואליציה שלך, יש לו הצעת חוק שתמנע ממפלגות לרוץ, מדהים. זו הגבלת הדמוקרטיה. אני מזכיר לך שבגלל הפסד של המחנה שלך, לשכת עורכי הדין, חבר כנסת מסיעתך רוצה לעקור את לשכת עורכי הדין כי היא לא באה לו טוב, כי הפסדתם בבחירות עליה. אמרת דמוקרט אמיתי? לזה קוראים דמוקרט אמיתי? אבל בשורה התחתונה העובדה שאתם, ממשלת הכאילו-ימין על כאילו מלא, הולכים להצביע עכשיו על כך שאדם שהורשע בתמיכה בטרור יכול לרוץ בכנסת, מעידה שאתם מדברים חרטה, שכל הדיבורים פה על טרור הם חרטה. אתם לא מאמינים למה שאתם אומרים, אתם שומרים על הקואליציה שלכם. ואתה יודע מה יפה? שאם יש מישהו שבן גביר מאיים עליו, זה לא עלינו, הוא מאיים עליכם. הוא הולך להיות הבעיה שלך בשנים הבאות, יריב לוין. תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הזכות להיבחר). נא תפסו מקומותיכם.

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הזכות להיבחר) לא נתקבלה. 31 בעד, 60 נגד, אחד נוכח. - - - לפרוטוקול, מה את? בעד. עופר כסיף? נגד. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הזכות להיבחר) לא אושרה, ותוסר מסדר-היום.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעות רגילות ודחופות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא הצעה רגילה לסדר-היום בנושא: סמכות בג"ץ להתערב בחוקי-יסוד ובעבודת הוועדה לבחירת שופטים. את ההצעה הגיש חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון. אני מזמין את חבר הכנסת אביחי בוארון להציג את הצעתו. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול נפל דבר בישראל, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון דפק על השולחן. כבודו גער בנציג המשטרה, הוא שאל: מדוע אינכם עוצרים את אלימות המתנחלים? באמת למה? השופטת ברק-ארז הוסיפה ואמרה - - זה לא מה שהוא אמר. - - ראינו את המתיישבים בתוך בתי הפלסטינים. - - - חברי הכנסת, נא לאפשר לו לדבר. בית המשפט שכח שיש חצי מיליון מתיישבים. למה אין נשיא לבית משפט? למה אין נשיא לבית המשפט כבר 15 חודשים? חבר הכנסת

חבר הכנסת יוראי, קריאה ראשונה. בית המשפט שכח שבאותו בוקר חצי מיליון מתיישבים גם קברו - - - הוא גם שלך.

מוטב שלא תפריע לי,

אדון סולומון, בצד השני אתה לא שומע את הצועקים?

לפני זה גם אותך קראתי לסדר קריאה ראשונה.

- - - אתה משתיק - - - בבקשה, אדוני. אני משחרר את הזמן. עכשיו

האם הכנסת והממשלה יכופפו את ראשן בפני בית המשפט העליון?

שוב ושוב יכוף את ראשו מול 15 שופטי בג"ץ תמיד? איפה האיזונים? איפה הבלמים? הוא המגן האחרון.

רבותיי היקרים, חבריי חברי הכנסת, מי יאזן את בית המשפט העליון? מי יאזן את השופטים?

בטח לא אתה. בטח לא אתה.

ישיב על ההצעה שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין,

בבקשה, אדוני השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השרים, חברות וחברי הכנסת - - - אתה אמרת לו להגיש את זה?

אתה ביקשת מבוארון להגיש את החוק?

אני רוצה להודות, אוה, חבר הכנסת בן ברק, טוב שאתה עוזר לי. ראשית, אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת אביחי בוארון על הצעה לסדר-היום חשובה,

במקומה - - מה זה חשובה,

- - ועל דברים גם תמציתיים, גם מדויקים וגם נכונים. אדוני היושב-ראש, אני עומד בפני אתגר, שכן ראש האופוזיציה וחבר הכנסת מאיר כהן, מוותיקי הבית, הטילו עליי משימה, לשאת נאום אחר. אז הינה, אני אעמוד במשימה. אני אפילו רוצה לחלוק איתכם את הנאום. אני אגיד את מה שיש לי להגיד בקצרה, ואני מבקש שאחד מכם ייגש אחר כך על חשבון זמני למיקרופון ויענה, מי שזה לא יהיה. אני שואל שאלה פשוטה: תראו, בדמוקרטיה יש שלוש רשויות שלטון לפחות, ויש ביניהן איזונים ויש בלמים, האחת שמה על רעותה, כדי שאף אחת מהן לא תחזיק בכוח עודף שיאפשר לה לעשות ככל העולה על רוחה. המציאות שאנחנו נמצאים בה היא כזאת, בית המשפט העליון, ברצותו, יכול לבטל חוק של הכנסת, יכול לבטל חוק-יסוד, דבר שכבר הסברתי קודם, אין כמוהו בעולם, יכול לקבוע ולהתערב אפילו במי יהיה יושב-ראש הכנסת או בכל החלטה כאן.

הוא הפוסק האחרון בכל מה שנעשה כאן בתוך האולם הזה, בתוך הבניין הזה. עכשיו נסתכל על הממשלה, הרשות המבצעת. בית המשפט העליון יכול לבטל כל החלטה של הממשלה, לבטל כל מינוי של הממשלה, להורות לממשלה לעשות, להורות לה לא לעשות, להורות לה למנות, להורות לה לדחות את המינוי, להאריך מינוי של מי שכבר מינויו פקע. הכול הוא יכול לעשות. זאת אומרת, הוא בכלל מעל הממשלה. הולך הציבור ובוחר ראש ממשלה, ממציאים פה פטנט שאין כדוגמתו בכל העולם: נבצרות משפטית. זאת אומרת שעכשיו בית המשפט העליון גם יחליט אם ראש הממשלה, שזכה באמון העם ואמון הכנסת, גם יכול לכהן. ואז אתה אומר לעצמך: טוב,

אם בית המשפט העליון הוא גם הכנסת וגם הממשלה וגם העם וגם הכול, אז לפחות נשתתף בקביעת השופטים, כי הרי אנחנו אמורים להיות דמוקרטיה. ואז אומרים לך: לא, לא, לא, בחירת שופטים לבית המשפט העליון, יש לאותם שופטים שמחזיקים בכל הכוחות האלה גם זכות וטו מי יבוא בשעריהם. אני שואל אתכם רק שאלה אחת: מהו הבלם על בית המשפט העליון? יש דבר כזה פה? הרי הם יכולים הכול. ואם אתה לא מרוצה, או הציבור לא מרוצה,

ממה שהם עושים, אין מה לעשות, כי אי-אפשר למנות אף אחד לשם בלי הסכמתם, אז אי-אפשר גם לשנות את זה. הוא החומה מול הממשל הרע הזה.

אני שואל, אני שואל, מה הבלם על הרשות השופטת?

תן לי בלם אחד. מכיוון שאף אחד לא מקבל בקול יחיד, יש שם מספר שופטים שמקבלים. ואתם ממשלה שמבצעת עבירות. הוא הבלם האחרון - - - מספר, כמו 120 חברי כנסת.

יושב-ראש כנסת לשעבר: "יש מספר שופטים". - - - זה הבלם. זה הבלם. הוא הבלם האחרון. אתם עושים עוולות - - - השבוע פסלו חוק בחמישה נגד ארבעה. "יש מספר שופטים". - - - מה הבלם, אדוני ראש האופוזיציה? מה הבלם? תשאל את שר המשפטים.

יריב, אמרת שאני יכול לענות - - - מה הבלם? בטח, תענה, נו, תגיד לי מה הבלם. מספיק משפט אחד. בלם אחד תן לי. תענה, נו, תגיד לי. יש לי תשובה.

ויש תקנון - - - זה נכון, אני מודה. אבל אני מוכן להגשים חלום של הרבה צעירים במדינת ישראל שהיו רואים אותך בטלוויזיה, להיות הדובר של יאיר לפיד פעם אחת. תגיד לי, אני שומע, אני אגיד בקול. מילה במילה, אני מבטיח לך. בלם אחד תן לי. אם היושב-ראש יסכים לי.

אין פה אחד שמסוגל להעלות רעיון אחד.

מה הבלם?

אני. אני.

רבותיי, בגלל זה - - - על סעיף שמירת דינים לא שמעת? מה הבלם, חבר הכנסת קריב? מילה אחת. תראו את השתיקה פה. וזו האמת על בית המשפט העליון בישראל - - אמרתי לך,

אין אף בלם. שום בלם משום סוג שהוא. הוא מעל הממשלה, הוא מעל הכנסת והוא מעל העם. ואת הדבר הזה הגיע הזמן לתקן.

תודה רבה.

תודה רבה. ביקשו להתנגד, חבר הכנסת יאיר לפיד, אתה יכול להשיב מהצד, דקה. תן לי - - - רק מהצד. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. זה מה שאפשר, ניסיתי. קרקס. אתם אשכרה, אשכרה, חיים בקרקס. ארבע משפחות פגשו השבוע קצינים על מפתן הדלת עם בשורת איוב, עוד שלוש משפחות ליוו את יקיריהן לקבורה אחרי שנרצחו בפיגוע, ובמה אתם מתעסקים? שר המשפטים הופך את הוועדה לבחירת שופטים לקרקס, קרקס עלוב. על שולחן הכנסת שתי הצעות חוק שעוסקות בלשכת עורכי הדין: האחת מפרקת את הלשכה במעשה נקמה, השנייה נותנת הגבלה על שכר טרחה של עורכי דין שמייצגים משפחות שכולות. ואיזו הצעה אתם מקדמים? איזו הצעה אתם מקדמים, ואיזו הצעה תקועה אצל אייכלר כבר חצי שנה? כי לא אכפת לכם ממשפחות נפגעי הטרור. אתם חיים בסרט, וכל אזרחי ישראל משתתפים בסרט האימה הזה בעל כורחם. והבשורה הטובה היחידה היא שלכל סרט, כולל סרט אימה, יש סוף, ויבוא הסוף לסרט האימה שלכם. למה לא נפתחת חקירה - - - חקירה?

גלית דיסטל, אני שמח לראות ששחררו אותך מהמרפסת במצודת זאב.

למה - - - בחקירה?

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, להתנגד להצעה. על פי התקנון, שניים, עמדה נוספת.

תנשמי, עליזה, מותר. מותר, זו עדיין דמוקרטיה, למרות שאתם עושים כל מה שאפשר כדי להחריב אותה. כל מה שאפשר. ונתחיל עם הפייק שאתם מריצים על בג"ץ. בג"ץ שלא התערב. אז מסתבר שב-2018 היה רמטכ"ל,

הוא יושב פה גם, קוראים לו גדי איזנקוט, שהפעיל כוח מאסיבי על אותם עזתים בגדר. עשרות נהרגו, ואתם הולכים ומפיצים בלי הפסקה שבגלל בג"ץ הוא לא יכול להיות בוועדת חקירה. אז בג"ץ והשופטת חיות זרקו את הארגונים האלה מכל המדרגות ודחו את העתירות, ולא יעזרו השקרים שלכם, שאתם הולכים, ואת במיוחד, עם זאת שלידך, כל היום מפיצה.

מי שהיה ראש ממשלה שהכיל ושתק זה ראש המפלגה שלך.

והוא זה, ולא יעזור לכם, שיעמוד לפני ועדת חקירה ממלכתית. תודה רבה. וכל מי שממשיך לסלף ולשקר על בג"ץ ולהאשים את חיות הוא לא פחות גרוע מכל אחד מכם. זה מה שאתם.

חבר הכנסת המציע אביחי בוארון, אם כן, מה אתה רוצה? להסיר מסדר-היום? - - - במליאה. איך? לכלול בסדר-היום? - - - במליאה. אוקיי, לכלול בסדר-היום. שמית?

הצבעה שמית, האופוזיציה. ההצבעה תהיה שמית.

אנחנו עוברים להצבעה על הכללת הנושא בסדר-היום במליאה.

לסדר-היום, זה לדון במליאה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד עפיף עבד, בעד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי,

קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת אנא קראי שנית בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת בועז טופורובסקי, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח פנינה תמנו, נגד יש מישהו באולם שטרם הצביע? אם כן, תמה ההצבעה. 56 בעד, 48 נגד. אם כן, ההצעה תיכלל בסדר-היום של המליאה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום. ההצעה הבאה היא הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: העלאת אגרות הרישוי לרכבים חשמליים החל מינואר 2025. את ההצעה הגישו חברי הכנסת יצחק קרויזר, ולדימיר בליאק, חוה אתי עטייה, ארז מלול, מיכאל ביטון, יוסף עטאונה וואליד אלהואשלה. ראשון המנמקים, חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה,

שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני עולה לדוכן היום כדי להציב בפני כולנו סוגיה המורה המשפיעה על אזרחי ישראל, העלויות ההולכות וגדלות המושתות על בעלי הרכבים החשמליים. רכבים חשמליים הם עתיד התחבורה הירוקה, עם כ-120,000 רכבים על כבישי ישראל נכון לסוף 2024. בשנת 2025,

מספרם צפוי להכפיל את עצמו. אך על רקע הצלחת המגמה הזו אנו עדים להחלטות מדיניות שעלולות לבלום את המהלך החיוני להפחתת זיהום האוויר. החל מינואר 2025, אגרת הרישוי לרכבים חשמליים תתייקר בממוצע בכ-2,300 ש"ח ותעמוד על סכומים גבוהים פי שלושה וארבעה ביחס לעלויות בשנת 2024, ומס הקנייה יעלה מ-35% ל-45%, מה שיגדיל את עלות הרכב החשמלי בעשרות אלפי שקלים. כתוצאה מהחלטות אלו, רבים בציבור מרגישים מרומים. ההבטחה לחיסכון בעלויות ולמעבר לאנרגיה ירוקה התנפצה אל מול עליית מחירי הביטוח, החשמל, ועכשיו גם המיסוי על רכבים חשמליים. אזרחים השקיעו עשרות אלפי שקלים ברכישת רכבים אלה מתוך אמונה שהמדינה תתמוך במעבר הזה.

הטבות ניתנו בעיקר לרכבים חשמליים יקרים שרק העשירים יכלו להרשות לעצמם. אולם כעת, כשנכנסו לשוק רכבים חשמליים עממיים, שנגישים גם לתושבי הפריפריה, אנו עדים לצמצום גורף של ההטבות. במקום זאת יש לנקוט גישה דיפרנציאלית, להמשיך להעניק את ההטבות לרכבים שמחירם מתחת ל-200,000 שקלים, בעוד שלרכבים יקרים יותר תבוטל ההטבה. כך המדינה תתמקד בעידוד הרכב החשמלי העממי, שהוא המפתח להמשך המהפכה בתחבורה. חשוב להדגיש את הפגיעה העצומה בתושבי הפריפריה והאזורים המרוחקים. עבורם הרכב החשמלי הוא לא מותרות,

מדובר בתושבים שנוסעים מרחקים גדולים מדי יום, לעבודה, ללימודים ולשירותים בסיסיים שאינם נמצאים קרוב לביתם. הרכב החשמלי מאפשר להם לחסוך כסף על דלק ולשפר את איכות חייהם, תוך תרומה להפחתת זיהום האוויר. מעבר לכך, התחבורה החשמלית היא הדרך משמעותית לחיבור המדינה ולצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז. באמצעות תמריצים נכונים לרכב חשמלי אנו יכולים להבטיח שכל תושב, ללא קשר למקום מגוריו, יוכל ליהנות מנגישות תחבורתית מתקדמת, חסכונית וסביבתית. מדובר באינטרס לאומי, שמחזק את החברה הישראלית ותומך בשוויון ההזדמנויות בין מרכז לפריפריה. בעוד שבמדינות רבות בעולם מכוניות חשמליות נהנות מאגרות רישוי מופחתות ותמריצי מס, כאן בישראל קובעים כללים חדשים, ועוד בדיעבד, פוגעים במי שכבר רכשו רכבים ומשקיעים בערעור אמון הציבור. שינויי מדיניות מסוג זה מרתיעים משקיעים ומשדרים חוסר יציבות כלכלית. אדוני היושב-ראש, רכבים חשמליים אינם מזהמים את האוויר כמו רכבי בנזין,

הפחתת זיהום האוויר היא יעד לאומי, ואסור לנו לבלום אותו. הציבור כבר שילם את מחירי החשמל היקר והשקיע בעמדות טעינה, אך כעת אנו מכתיבים מדיניות שמעמיסה על האזרחים ומרחיקה אותנו מיעדי האנרגיה הירוקה. ההשלכות של החלטות אלו ברורות, ולכן אני קורא לממשלה לעצור את המהלך הזה ולבחון מחדש את המדיניות כלפי הרכבים החשמליים. יש לאפשר את המשך המהפכה הירוקה, לעודד את הרכבים העממיים ולהבטיח עתיד נקי, בריא וגם יותר זול לכולנו, תוך מתן מענה אמיתי על צורכיהם של תושבי הפריפריה וחיזוק החיבור בין כל חלקי המדינה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. בבקשה, לרשותך שלוש דקות, תודה רבה. משרד האנרגיה התחייב ל-4,000 תחנות ברחבי הארץ - - - לא עשו את זה - - - תודה רבה, אדוני היושב-ראש. היושב-ראש, אני מודה לך שהסתפקת רק בשתי קריאות במחאה הצודקת שלי נגד ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת בוארון, מה שמאפשר לי עכשיו לעמוד ולהציג את הנושא החשוב הזה.

הוא עוד מרכיב במתקפה של הממשלה על אזרחי ישראל, עוד מס בשורה ארוכה מדי של מיסים חדשים, וטוב ששר האוצר פה, כי המצב באמת מתחיל להיות, או כבר נהיה, בלתי נסבל. במדינת ישראל קיימים כ-100,000 רכבים חשמליים, המהווים אלטרנטיבה ירוקה ומתקדמת לרכבים מזהמים. לאחרונה הוחלט,

על העלאת אגרות הרישוי וגם המיסוי על רכבים חשמליים, וזה לצד קיומן של עלויות גבוהות להתקנת עמדות טעינה ביתיות. החל מינואר 2025 אגרות הרישוי לרכבים חשמליים יעלו בשיעור שנע בין 300% ל-900%, בסכומים הנעים בין 1,350 ל-5,220 שקלים, תלוי,

בשנת הייצור וההשתייכות לקבוצת הרישוי.

אגרות הרישוי לרכב חשמלי ישתוו לאגרות הרישוי של רכבים מזהמים. יתרה מכך, המיסוי של הרכבים החשמליים עלה באופן משמעותי השנה, מ-1 בינואר, בסכום המוערך בכ-15,000 שקלים לרכב. שני הצעדים הללו יחד המנוגדים, אגב, באופן מוחלט, למדיניות המוצהרת של ממשלת ישראל, יעכבו משמעותית את תהליך המעבר לצריכת אנרגיה ירוקה ועלולים להיות חסם, חסם נוסף, חסם משמעותי, לכניסתם לשוק של הרכבים החשמליים. ובכן, אני סבור כי על מנת ליצור תמריץ לקניית רכבים פחות מזהמים יש להחריג את הרכבים החשמליים מהמתווה של הממשלה, כך שהפחתת המס עבורם במסגרת תוכנית מיסוי ירוק תישאר ללא שינוי עד סוף שנת 2027 לפחות. באופן זה המדינה תוכל להמשיך ולעודד את יבוא הרכבים החשמליים ולמנוע זיהום אוויר מוגבר, תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת חוה אתי עטייה, אינה נוכחת, חבר הכנסת ארז מלול, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל ביטון, אינו נוכח. יוסף עטאונה, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני דווקא רוצה לדבר על דיקטטורה שכבר קיימת והיא נמצאת. ועדת המעקב העליונה של החברה הערבית הגישה בקשה להפגנה בעיר סח'נין ביום שישי, והמשטרה במשגב, ליד סח'נין, אוסרת את קיום ההפגנה. כנראה שהדיקטטורה כבר כאן. ליהודים מותר להפגין בכל מקום. אפילו בתל אביב מול הקריה יש הפגנות כמעט בכל שבוע. וכשהחברה הערבית באה להפגין, על מה ההפגנה בסח'נין ביום שישי? ההפגנה ביום שישי היא על שני דברים. האחד, בראש ובראשונה, קריאה לסיום המלחמה, שזו העמדה הכי מוסרית בכל חברה בעולם, שקוראת להפסיק מלחמה. והדבר השני הוא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. באה המשטרה, שאמורה לטפל במאבק בפשיעה בחברה הערבית, והיא מתנגדת לקיום ההפגנה ביום שישי בסח'נין בטענה שהדוברים בהפגנה הזו, בדברים שלהם יחלישו את כוחות הביטחון. אני חושב שאין מקום להחלטה כזאת, ולכן ועדת המעקב וארגון עדאלה פנו לבג"ץ. מחר יתקיים הדיון, ואני מקווה שההחלטה תהיה כן לקיים את ההפגנה. לקיים את ההפגנה זה זכות יסוד שלנו בכדי להביע את העמדה העקרונית שלנו נגד המלחמה, ובכל דרך אנחנו כן נקיים את ההפגנה ביום שישי בסח'נין. לכן אני קורא לכל האוכלוסייה הערבית, גם לכוחות הדמוקרטיים בחברה הישראלית, להגיע ביום שישי לסח'נין - - אם היא לא אושרה, איך אתה מזמין? הוא אומר שהיא לא אושרה עדיין. - - ולהפגין נגד, בקריאה להפסיק - - - לקרוא לעבור על הכללים זה לא, אתה אומר שהיא טרם אושרה,

ההפגנה טרם אושרה, ואתה קורא מפה - - - מחר יש דיון בבג"ץ, אבל הזכות להפגין היא זכות לגיטימית.

אני מבין. בכל יום שבת, במוצאי שבת יש הפגנה ומפגינים.

אין צומת בארץ שאין מפגינים.

מקום ולחברה הערבית מותר רק דרך בג"ץ להפגין. אנחנו כן נפגין בשישי ונביע עמדה חד-משמעית וברורה, להפסיק את

כדי להמשיך לעודד חדירה של רכב חשמלי הוראת השעה האחרונה בעניין קובעת כי מס הקנייה החל על רכבים חשמליים בשנת 2025 עומד על 45% במקום 83%. ובשנת 2024, 35%. מדובר בהטבה הממשיכה לעודד מעבר לרכב חשמלי, שכן מיסוי זה נמוך ביחס למס הקנייה החל על רכבי בנזין רגילים, העומד על 83%, בניכוי הפחתות שונות, כגון הטבות בשל ציון ירוק נמוך ואבזור בטיחותי של הרכב. ההטבה שהייתה קיימת עד שנת 2024 באגרת רישוי לרכב התבטאה בהפחתה של אלפי שקלים בשנה לכל רכב, כתלות במחיר הראשוני של רכב ובמועד קנייתו. מכיוון שהטבה זו התבטאה בהטבות לכל אורך חיי הרכב, כולל שנים רבות לאחר ההחלטה של הנהג לקנות רכב חשמלי ולא רכב בנזין, לא הייתה להטבה השפעה משמעותית בעידוד קנייה של רכבים חשמליים, ועל כן הוחלט לבטלה.

יש לציין שההטבה הייתה רגרסיבית במהותה, שכן ככל שהרכב החשמלי היה יקר יותר כך גובה ההטבה עלה.

נכון להיום נסועת רכבים חשמליים איננה ממוסה, וזאת בניגוד לנסועת רכבי בנזין רגילים, המשלמים מס בלו עבור הדלק הנצרך על ידם. היעדר המיסוי על השימוש הינו הטבה משמעותית נוספת לרכב חשמלי, וכתוצאה מכך עלות הנסיעה ברכב חשמלי היא כ-25% מרכב רגיל בכל מקרה. לרכבים החשמליים יש יתרונות בהפחתת פליטות, זיהום אוויר ומפגעי רעש, אך מבחינות רבות הם זהים לחלוטין לרכבי בנזין רגילים.

הם גורמים לאותו גודש בדרכים ולאותה כמות של תאונות דרכים. בטווח הארוך תת-מיסוי של כלי רכב חשמליים ביחס לעלויות החיצוניות שהשימוש בהם יוצר גורם לעיוות כלכלי בשל אי-הפנמת העלויות החיצוניות במחיר, וכן להשלכות פיסקליות הולכות וגדלות.

בדומה לישראל, ישנה מגמה רחבה של הפחתת ההטבות לרכבים חשמליים בעולם, בין היתר בסין,

גרמניה, שבדיה,

צרפת, נורבגיה, אירלנד ואנגליה. אני מקווה שזה מספק אתכם. ולכן תחליטו מה אתם רוצים לעשות עם ההצעה הזאת. תודה רבה, אדוני השר.

המציעים, חבר הכנסת קרויזר, אתה מסתפק בתשובת השר? מה תרצה? ועדה? - - - דיון בוועדת הכספים. אם כן אנחנו עושים הצבעה על בקשת המציעים להעביר את זה לוועדת? - - - כן, זה נדון באמת בכספים. נכון שזה מיסוי,

והוא גם יותר פנוי מכספים. עדיף לכלכלה, נראה לי.

אנחנו מעבירים את נושא הדיון לוועדת הכלכלה. אנחנו מצביעים על בקשת היוזמים לדון בנושא הזה בוועדת הכלכלה.

שבעה בעד, אין מתנגדים. אם כן ההצעה תעבור לדיון בוועדת הכלכלה כאמור.

לסדר-היום בנושא: 69 עובדים איבדו את חייהם בתאונות עבודה בשנת 2024, למרות הירידה בפעילות במשק. את ההצעה הגישו חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן, אימאן ח'טיב יאסין ויואב סגלוביץ'. ראשונת המנמקים, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. למה שלוש? בתקנון כתוב עד עשר דקות ובכלל להצעה לסדר-היום.

זאת הצעה דחופה. אני מתחיל לך מההתחלה.

תודה רבה. שוב אני מעלה את הנושא של תאונות העבודה והנתונים המזעזעים שפורסמו השבוע על ידי ארגון קו לעובד, שעובד לאורך כל השנה ועוקב אחרי תאונות העבודה. אנחנו משתפים פעולה תמיד, לא רק לשאוב את הנתונים שלהם, אלא גם ללמוד איך אפשר להיאבק בתופעה החמורה הזו. רק תיקחו בחשבון שבשנה שעברה הייתה ירידה אמיתית גם בכל תחומי התעסוקה במדינה. הרבה מענפי הכלכלה נעצרו בגלל מצב המלחמה או שהאטו קצב, כולל ובעיקר בבנייה, איפה שרוב תאונות העבודה קורות. לצערנו 69 עובדים - - - כמה זה ביחס לשנה הקודמת? כמה היו? אמרת שב-2024, 29. המספר כמעט זהה. אומנם - - - למרות שהייתה פחות עבודה.

למרות שהייתה האטה מאוד ברורה בקצב העבודה בגלל המלחמה. 69 עובדים איבדו את חייהם בתאונות עבודה בשנת 2024, 37 מתוכם בענף הבנייה. זה הענף הכי קטלני. ולצערנו הרב, זה גם מסביר למה רוב אלה שנהרגים בתאונות העבודה הם ערבים. אחוז ההרוגים בין אלה הוא כמעט 31% הרבה מעבר לאחוזנו בחברה. אני חייבת להגיד שנעשית עבודה במשרד העבודה בהגשת התקנות, שאנחנו כבר יושבים עליהן ודנים בהן מעל לשנה בוועדת הרווחה בכנסת, אבל הם חייבים לזרז את התהליך הזה של התקנות. חייבים לעשות הרבה עבודה מעבר לחקיקת התקנות. כבוד השר, אתה נמצא איתנו, ואני שמחה שאתה איתנו. לצערי הרב, למרות שמדובר על כ-80 פקחים שאחראים על הנושא, יש צווים נגד אלה שמפירים את הבטיחות, אבל לא מספיק, והעבודה לא נעשית עד הסוף בעניין הזה. אני חושבת שצריך לשפר את נושא האכיפה, צריך לתת אפשרות שהתקנות ירוצו יותר מהר בוועדה, ולא לאפשר לכל מיני גורמים, שבעיניי הם אינטרסנטיים, והמטרות שלהם לא כנות, לעכב את התקנות האלה. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. - - - לא איימן, אימאן, אני חושב. - - - לא, לא, אחריה.

יש את יואב סגלוביץ', ואחר כך. עכשיו שתיקנת אותי, אימאן, נכון? לא איימן. אימאן, נכון, כל הכבוד. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה,

אני לא רוצה לחזור על הנתונים המזעזעים,

69 נרצחים זה לא משהו מובן מאליו, וחשוב לי - - - לא,

הרוגים, הרוגים, סליחה. אתה יודע. כן, כן.

זו פשיעה של עבודה. כן, זו פשיעה, כי אין אכיפה. זו פשיעה, וצריך לאכוף אותה. חשוב לי גם לציין שמתחילת השנה נפלו גם שני עובדים, אחמד חסן סמאר מטמרה, בן 20, וסלמאן אחמד א-שייח מאבו סנאן, שניהם ערבים. ושוב, הערבים יככבו כנראה גם בתופעה הזאת. אני מקווה שאף אחד לא יהיה במקום - - - זה לא, זה לא נכון, מה שאת אומרת. מה לא נכון? מה שאת אומרת לא נכון, שההרוגים דווקא מהערבים.

האחוז הגדול, 30% יחסית אלינו באוכלוסייה זה הרבה. אני אומרת שאנחנו עוד לא ב-10 בחודש, וכבר שני הרוגים ערבים. זה מה שאני אמרתי.

את יודעת מתוך כמה מתחילת השנה הזאת? רק שניהם. בכלל.

מספיק לנו.

לא, לא, מתוך כלל האוכלוסייה. נכון, שניים מכלל האוכלוסייה עד לתאריך הזה.

שמונה ימים. ואני חושבת שהפתרון צריך לבוא מהכיוון של משרד העבודה, כבוד השר. נכון שישנם 80 פקחים, אבל אתה יודע ואנחנו כולנו יודעים שזה לא מספיק. אנחנו מדברים על נדמה לי יותר מ-12,000 זירות עבודה או שטחי עבודה, שאי-אפשר, 80 פקחים, כמה יהיו במקום הזה? והעניין של האכיפה, אני חושבת שכל מקומות העבודה בסופו של יום זה עניין כלכלי. מה שמניע את הקבלנים ואת בעלי העסקים האלו זה העניין הכלכלי. אם הם ישלמו כמו שצריך וזה יפגע להם בכיס וכולם ידעו, אז הם ישמרו על החיים של האנשים. אני חושבת שלבעיה הזאת יש פתרון, רק צריך באמת ליישם את התוכנית ולעקוב אחרי היישום שלה. ובמיוחד כשאנחנו יודעים שהרוב הגדול, נדמה לי ש-64%, בתחום ענף הבניין, אז אפשר לכוון את המאסה של הפיקוח והאכיפה גם למקום הזה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח.

אדוני השר יואב בן צור, שר העבודה,

תשיב בשם הממשלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לומר שזהו אחד מהנושאים הכאובים שמדירים שינה מעיניי. חז"ל אומרים: "חביב אדם שנברא בצלם". אם נשים לב, חז"ל אומרים "אדם", כי אדם הוא אדם, ולא משנה אם הוא ישראלי, פלסטיני, עובד זר מסין או מתאילנד או מכל מקום אחר ברחבי הגלובוס. וכל עובד במדינה, אנחנו כמדינה והמשרד כמשרד העבודה מחויבים לעשות את הכול כדי שאותו עובד שקם בבוקר והלך לעבודה ישוב בשלום לביתו ולמשפחתו. אין מצב ומציאות שאדם הולך לעבודה ולא יחזור הביתה בסוף היום. לגופו של עניין, נתוני קו לעובד, חברתי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינם מדויקים, בלשון המעטה, אוקיי? בעיניי - - - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה מוביל את העשייה לקידום נושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל, ומנתוני שנת 2024 עולה כי חלה ירידה של 20% בסך כל ההרוגים בשנת 2024 בהשוואה לשנת 2023. ואנחנו טוענים שיש עיוותים שם. לא, אני תכף אסביר. אני תכף אסביר. השאלה היא למה את קוראת הרוגים בתאונות עבודה, האם אדם שנהרג בתאונת דרכים בדרך לעבודה נקרא הרוג בתאונות עבודה? בנתוני קו לעובד - - - לא.

בנתוני קו לעובד הם מכניסים גם אותם כהרוגים בתאונות העבודה. הייתה ועדה עכשיו שהמליצה לא להכיר באנשים שנהרגו בתאונות בדרך לעבודה כתאונת עבודה לגבי הקצבאות והגמלאות. אני פסלתי את זה, סירבתי, ואמרתי שכל אדם שהולך לעבודה ונהרג, חס ושלום, בדרך לעבודה או בחזור מהעבודה הוא עדיין נחשב הרוג של תאונות עבודה, ומגיעות לו כל הקצבאות.

בואו נשים את זה בצד. עכשיו, יש הבדל, אני לא יכול לפקח על מי שהולך לעבודה, עם כל הכבוד. איך מישהו אמר פעם? אם לא ייסעו בכבישים אז לא יהיו תאונות דרכים. אם לא יעבדו אז לא יהיו תאונות העבודה. אבל המציאות שלנו והתפקיד שלנו זה לראות איך אנחנו מפחיתים לגמרי. ואני אגיד לכם מה אנחנו עושים. אני אספר לכם את מה שאנחנו עושים.

הכמות של המפקחים שיש אצלנו לעומת מקומות עבודה קטנה לאין שיעור מהמפקחים שיש במדינות ה-OECD. לפי מדינות ה-OECD היינו צריכים להיות מינימום בין 300 ל-500 מפקחים.

אבל אף אחד לא נותן לי תקנים לטובת הדבר הזה. הגדילו לי בעשרה תקנים, ואני לא מקבל תקנים נוספים על אף שאני מבקש כל הזמן תקנים נוספים לטובת הדברים הללו.

מצד שני, התאונות בארץ הן כפול מהממוצע ב-OECD,

אז אני אגיד לך, אני מבקש לחקור כל התאונה.

אני מתייחס לכל תאונה ולכל הרוג שנהרג כחלל שנפל במלחמה. זאת התפיסה שלי. גם הלכתי לנחם אבלים בבתים של אנשים שנהרגו דווקא מהמגזר הערבי והדרוזי, הייתי שם לנחם אבלים, תאונה שהייתה בזמנו באשדוד. אבל אני רוצה לומר דבר אחד.

יש דברים שאין לך שליטה עליהם. כשאתה רואה עובד, והרי יש לנו מצלמות באתרים, כשאתה רואה עובד שעובד בבניין אחד, ויש לו בסמוך עוד בניין, ויש תהום מלמטה, והוא מחליט שהוא קופץ, לא עם פיגום או משהו, הוא קופץ מבניין לבניין, יש לך שליטה על דבר כזה? וזה לא מקרה אחד ולא שניים שזה קורה, של רשלנות. יש להם אפוד, יש להם קסדות, יש להם רתמות, כל מה שהם צריכים לצורך הבטיחות. אני אגיד לך עוד מקרה. פנה אליי קבלן אחד - - - - - - דקה,

אני אסביר. פנה אליי קבלן אחד ואמר לי: תקשיב, יש לי עובדים שאני מספק להם את כל אמצעי הבטיחות. כשהם רואים מלמעלה שמגיע מפקח של משרד העבודה הם מורידים את הקסדות, את הרתמות ואת האפודים כדי שהקבלן יקבל קנס. - - - אני אומר לך מקרים שהיו. והוא ממשיך להחזיק אותם? נו,

אתה רוצה להגיד לי: מסכן הקבלן, בכל זאת הוא - - - רגע. אף אחד לא מסכן פה. מסכנים בסוף אלה שמתים. אני רוצה לומר רק דבר אחד: אנחנו שוקלים, במידה שהקבלן נתן קסדה, רתמה ואפוד, להשית קנסות גם על העובדים שייתפסו בלי האמצעים האלה שהקבלן נתן להם. הורידו אותם כי חם להם, הורידו אותם כי לא נוח להם, מכל מיני סיבות, אבל כשמספקים את האמצעים והם לא קיימים אז זו בעיה. מאוד קשה לי שהדבר הראשון, הסיבה הראשונה בעיניך זה רשלנות העובדים. לא אמרתי.

אני לא אמרתי את זה.

אבל אני רוצה שתשמעי עד הסוף את הנתונים.

כמו שאמרנו, חלה ירידה של 20% בסך כל ההרוגים בשנת 2024 בהשוואה לשנת 2023. כמו כן, חלה ירידה של 29% חברת הכנסת איימן, תקשיבי למה שאני אומר עכשיו. אימאן.

אימאן, תקשיבי למה שאני אומר עכשיו. סליחה. חלה ירידה של 29% בהרוגים בתאונות בנייה באתרי בנייה, מ-2023 ל-2024 חלה ירידה של כמעט 30%; בשנת 2024 בוצעו 22,855 ביקורי פיקוח בבנייה, תעשייה וחקלאות, בדומה למספר ביקורי הפיקוח בשנת 2023, מבחינת צווים, הוטלו 9,366 צווי בטיחות ושיפור, בהשוואה ל-8,937 צווים בשנת 2023, שזו עלייה של 5%; בענף הבנייה לבדו בוצעו 11,235ביקורי פיקוח, בהשוואה ל-11,119 ביקורים בשנת 2023, בדומה לכמות בשנת 2023, בענף הבנייה הוטלו 2,233 צווים, בטיחות פלוס שיפור, במהלך שנת 2024. מחצית מהצווים בענף הבנייה הורו על סגירת האתר והשבתת הפעילות לכמה ימים באותו מקום. אתם צריכים להבין את המשמעות הכלכלית של דבר כזה, שזה מאות אלפי שקלים, השבתה של אתר. יש שם מנופים, יש שם מכונות, יש שם פועלים ויש כל מה שצריך, וסוגרים את האתר עקב בעיות בטיחות שמצאו שם. בענף התעשייה ניתנו 662 צווי בטיחות, בהשוואה ל-653 בשנת 2023, וכן הוטלו בתעשייה 818 צווי שיפור, בחקלאות בוצעו 507 ביקורי פיקוח, זו עלייה של 8% לעומת 2023, בתחום הציבורי, מעליות, מכונות הרמה וכדומה, גם שם עלינו ב-11% לעומת 2023. אימאן, תקשיבי טוב.

עוודה.

בשנת 2024 הוטלו 486 עיצומים בסך כולל של כ-21 מיליון שקלים. תבינו את המשמעות. כמו כן, התפרסמו פרטיהם של 3,316 עיצומים כספיים, לרבות ההחלטות של הממונים על העיצומים וכן ההחלטות של ועדות הערר. סכום העיצומים אשר הוטל על המפירים הינו כ-92 מיליון שקלים. עד היום הגבייה עומדת על סך 42 מיליון שקלים, זאת אומרת ש-47% מהעיצומים נגבו, כאשר בשנת 2019 נגבו 5% בלבד. שאר העיצומים נמצאים בתהליך גבייה של המרכז לגביית קנסות במשרד המשפטים, ובמסגרת זמני זכויות הטיעון הנקובות בחוק. אני חייב לציין שבשל מצב הלוחמה וסגירת אזורים נרחבים על ידי צה"ל היה קושי לבצע פעולות אכיפה ופיקוח באזורים מסוימים במחוזות הדרום והצפון. חלק מעובדי המינהל גויסו למילואים פעילים בחזיתות השונות.

פעילות המינהל התנהלה בעצימות גבוהה בשטח. גם בתחום הגיהות והבריאות התעסוקתית בוצעו פעולות רבות,

פעולת ניטור ואישור מעבדות, קידום אסדרת מקצוע הגיהותן בישראל,

בתקני רופאים תעסוקתיים, פתיחת מסלולים חדשים לבודקי מעבדה ועוד. הנתונים בעצם מוכיחים את שני הדברים: עלייה משמעותית בתחום האכיפה אל מול ירידה בתאונות העבודה בכל התחומים, לרבות בתחום הבנייה. אני יודע שזה לא מספיק, אבל מינהל הבטיחות עושה את המיטב והמרב שניתן לעשות במסגרת המשאבים המצומצמים שיש בידיו. לגבי תקנות הבטיחות בענף הבנייה, העבודה הושלמה, התקנות נמצאות בוועדת העבודה והרווחה, ומבחינתי אני אומר כאן: כשהדיונים יסתיימו, הוועדה תסיים את דיוניה, אני אעשה את הכול כדי לחתום במהירות המרבית

כדי באמת לשמור על חייהם של אותם עובדים.

תודה רבה, אדוני השר. אולי כדאי לזרז את התהליך, כי יש הרבה גורמים שמנסים - - - התהליך לא תלוי בנו. התהליך תלוי בוועדה, אני לא שולט בוועדה.

אבל יש גורמים ולוביסטים שעובדים כדי להשיל את האחריות מהאחראים על העניין.

צריך לומר את זה ליושב-ראש הוועדה. אם את חברה בוועדה - - - אני חברה בוועדה. את חברה, אז בבקשה, תבקשי ישיבה עם היושב-ראש, תסבירי לו ותגידי לו ששר העבודה בהחלט מוכן לחתום במהירות המרבית. ישיבה

גם בינינו. וגם בינינו, בסדר. גם בינינו תהיה ישיבה, אין שום בעיה. תודה רבה. מה אתם רוצים לעשות? להעביר לדיון בוועדה. להעביר לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

אנחנו נעשה הצבעה, כהצעת היוזמים, להעביר את הדיון בנושא הזה לוועדת העבודה והרווחה.

תודה רבה, אדוני השר.

שלושה בעד, אין מתנגדים. אם כן, הנושא יידון בוועדת העבודה והרווחה.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140, הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה 2024, בקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, להציג את הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה,

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140 - הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה 2024. הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית, המבקשת להאריך את תקופת הוראת השעה הקובעת עונש מינימום של רבע מהעונש המרבי על עבירות נשק מסוימות הקבועות בסעיף 144 לחוק העונשין: החזקת נשק,

נשיאה או הובלה של נשק, סחר בנשק ומכירת נשק או מסירתו. הוראת השעה נקבעה בסוף שנת 2021 לתקופה של שלוש שנים, ופקעה ב-7 בדצמבר 2024. כעת הממשלה מבקשת להאריך את הוראת השעה בשנתיים, בטענה כי מוקדם מדי להעריך את מידת ההשפעה של הוראת השעה על מתחמי הענישה, שכן רוב התיקים שהסתיימו בשלוש השנים האחרונות בוצעו לפני תחילתה של הוראת

ולכן קשה להעריך את מידת השפעתה של ההוראה על רמת הענישה ועל צמצום תופעת עבירות הנשק. במהלך הדיון בהצעת החוק השתכנעה הוועדה שכדי לבחון את הנושא לעומק, נכון יהיה לאפשר את פרק הזמן הנוסף, וקבעה כי הוראת השעה תמשיך לחול מיום פרסומו של חוק זה עד לסוף דצמבר 2026. כולנו עדים לכך שעבירות הנשק מסוכנות מאוד לחברה שלנו. חשוב לנו לא רק לחוקק אלא גם לעקוב אחרי הנעשה בשטח כדי למגר את התופעה, ועונשי מינימום בעבירות הנשק מהווים נדבך אחד בתוך ארסנל הכלים למיגור התופעה. כדי לעקוב אחרי הנעשה בשטח קבעה הוועדה בהוראת השעה משנת 2021 חובת דיווח מפורטת בנושא עבירות הנשק. בהתאם לכך קיבלה הוועדה נתונים מפורטים הן על רמת הענישה בעבירות הנשק שעליהן חלה הוראת השעה והן על היקף התיקים וכתבי האישום שהוגשו בעבירות הנשק, בפילוח לפי עבירות. עם זאת,

לא ניתן לקבוע בבירור אם ההחמרה היא המשך של מגמת ההחמרה שניכרה עוד לפני התיקון או תוצר ההשפעה של הוראת השעה.

הנתונים אינם מאפשרים לקבוע כיצד תרמה הוראת השעה להרתעה מביצוע אותן העבירות.

לאור ההכרה בחשיבותו של הפיקוח, נקיים בוועדה דיון פיקוח בנושא בהמשך, ודרך הנתונים שהובאו ננסה להבין את התמונה המלאה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שהכינה הוועדה. אני כמובן רוצה להודות לצוות המשפטי המסור ולצוות הוועדה המסור על הכנת הצעת החוק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצת יש עתיד ושל המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו, חד"ש-תע"ל והעבודה. ראשונת המסתייגים, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן,

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לאור הקרקס שאנחנו רואים פה במליאה באופן כללי, אבל בימים האחרונים, כשאנחנו רואים את השר לביטחון לאומי מבזה את כנסת ישראל, מבזה את המליאה, הופך כאן את הכול לקרקס, מבזה משפחות של חטופים, אימהות, הורים, מתנהג כמו ילד מגודל חסר אחריות והאיש הזה שקיבל את הכיסא שלו אך ורק בגלל אילוצים פוליטיים ומושחתים שבעצם הפכו את הליצן הזה למלך, מישהו היה צריך להפוך אותו למלך, לא אני עשיתי את זה. יגידו לי,

אבל במקרה הזה זה באמת רק ביבי,

לא אני לקחתי ליצן והפכתי למלך. האיש הזה, שיצא בקמפיין "מי כאן בעל הבית" אתם זוכרים לפני שנתיים את הקמפיין של בן גביר בעל הבית? הוא בעל הבית. אם התבלבלתם ושכחתם, בן גביר הוא בעל הבית. אגב, הוא צדק. הוא לא בעל הבית, הוא ראש הממשלה בפועל. אבל אם אנחנו כבר מדברים על בעל בית, שמעתי בטלוויזיה, ואני ממליצה לכל מי שלא צפה לעשות יוטיוב, עדות של בחורה בשם יסמין פורת, ניצולה מהטבח. היא הייתה בבית של פסי. העדות שלה היא משהו, מה אני אגיד לכם, אם היה צריך לעשות סרט פרודיה על המשטרה ועל בעל הבית, לא בטוח שהיו מצליחים לעשות את זה בצורה כזאת. מספרת יסמין, ואני,

מקצרת, כי זאת באמת עדות מאוד מאוד ארוכה, שהמחבלים שהחזיקו אותה חיפשו את המשטרה. הם חייגו, המחבלים מחייגים 100, לא עונים להם, המחבלים ניסו עוד פעם להתקשר למשטרה, ב-7 באוקטובר, כן? לא מצליחים, המשטרה לא עונה. באים ליסמין המחבלים, אומרים לה, תגידי, אולי יש לך חברים מהמשטרה? אנחנו מנסים להשיג אותם, לא עונים. יענו, בעל הבית לא עונה. היא אומרת להם,

אבל הטלפון שלי נמצא בממ"ד, מאיפה שלקחתם אותי. הם מתייעצים ביניהם, אומרים לה, בואי ננסה שוב. חייגו שוב 100, ונחשו מה, בעל הבית לא ענה. אין תשובה מבעל הבית.

בואי ניקח את הטלפון שלך מהממ"ד, מאיפה שחטפנו אותך, ותתקשרי לחבר שלך מהמשטרה, אולי הוא יענה. אתם מבינים את זה שב-7 באוקטובר, עזבו האנשים, עזבו הילדים מהמסיבה, עזבו האימהות הזועקות מהממ"דים, מחבלים מנסים להשיג את משטרת ישראל, רוצים לדבר עם המשטרה, לעשות משא ומתן, יש להם בני ערובה,

בעל הבית לא עונה, הוא לא עונה. אין, לא עונה בעל הבית. העיקר שהוא בעל הבית.

הם יוצאים איתה החוצה, ככה, מחזיקים אותה חזק, בטוחים שהמשטרה הולכת לקפוץ עליהם. מחפשים, בטוחים, כי בסוף הם כן הצליחו להשיג את המשטרה, כי התקשרו. והם יוצאים, קומנדו, מחזיקים אותה חזק שהיא לא תברח, שלא יירו עליהם. חוץ מציפורים מצייצות לא היה שם אף אחד.

בעל הבית לא היה. אז לפני 7 באוקטובר בעל הבית לא עצר את הפשיעה בנגב, ותושבי באר שבע עדיין לא חיים כמו שצריך, ולפני 7 באוקטובר בעל הבית לא עצר את הרציחות שיש במדינת ישראל, כל שני וחמישי נרצחים פה אנשים, וב-7 באוקטובר בעל הבית לא ענה לטלפון, לא לנרצחים ולא למחבלים. איפה היית, בן גביר, יא בעל הבית? איפה היית ב-7 באוקטובר, אתה, שלא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, שלא ישאלו אותך איפה אתה היית, ולמה המשטרה שלך לא ענתה לטלפון, לא ליסמין ולא למחבלים שחטפו אותה ולא לאנשים שטבחו באנשים? אתה בעל בית - - תודה רבה. - - שצריך להתפטר וללכת הביתה. בגללך ובגלל החברים שלך ובגלל האנשים הנלוזים והמושחתים ששמו אותך על כיסא המלכות

- - כולכם צריכים ללכת הביתה, ובעזרת השם, זה יקרה הרבה יותר בקרוב.

חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה.

במשרד האוצר. השר במשרד האוצר. אתה רואה, אנחנו כבר איבדנו אותך, שר המינהלות. אני חשבתי שזה רשמי. ארץ נהדרת יותר חשובה מהמציאות, אבל בכל זאת. אה, זה התחיל שם? כוחה של פרודיה. אפרופו, אם אנחנו מדברים על פרודיה, לפעמים נדמה שהבית הזה הוא פרודיה שלמה. זה די מאכזב שאנשים שוכחים שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה. בשביל הרבה מאוד מהחיילים והחיילות שלנו, בשביל הרבה מאוד משפחות, הם במלחמה. מדינת ישראל במלחמה. החזרה של הבית הזה לשגרה נלוזה בהכרח לא מוסיפה לנו כבוד. הייתי מצפה שבבית הזה, כשעולים חוקים משמעותיים לפני שעה בערך הבאתי לכאן חוק שקובע שעל התגמולים שמקבלים חיילים שנלחמים ומחרפים את נפשם, לא יילקחו מיסים. לא יכול להיות שהם, שמחרפים את נפשם, בזמן שהם נמצאים בעזה, בלבנון, בכל המקומות, אנחנו ניקח להם מיסים על התגמולים. אז עלה לכאן השר קרעי, וסיפר כל מיני סיפורי בדים. הוא אומר שמס הכנסה אומר שקשה להפעיל את זה דרך הגמולים שמקבלים החיילים, כי זאת מערכת אחרת, תירוצים מפה עד הודעה חדשה. איפה להפעיל את הראש, את ההיגיון, את האחריות, את הכבוד למילואימניקים, את הכרת הטוב, וכל מה שמדברים במילים גבוהות גבוהות. ואני לא סתם אומרת שאנשים שוכחים שיש פה מלחמה. יש פה משפחות של חטופים וחטופות שנלחמות בכל כוחן יום-יום להחזיר את הבנים והבנות הביתה. ועם הבשורות הקשות על מציאת שתי גופות של חטופים היום זה דבר בלתי נסבל. אנחנו צריכים להיות קשובים יותר, יותר מכילים. ובתוך זה אני רוצה לברך את שני חברי הכנסת של ש"ס, חבר הכנסת יוסי טייב וחבר הכנסת ינון אזולאי, על זה שהם תומכים בהקמת ועדת חקירה. מאז קום המדינה זה המנגנון שהיה. מקרה? מה הניסיון הזה לכופף,

לעשות שטיקים וטריקים? תוך כדי הליכה לשנות את כללי המשחק, תוך כדי המשחק? הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. אני רוצה לברך אותם, את חבר הכנסת ארבל. שיהיו פה עוד ועוד קולות בעד ועדת חקירה ממלכתית, כדי שנדע בדיוק מה קרה ב-7 באוקטובר ומה הוביל לאירועים האלה. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו התבלבלנו. התבלבלנו בין באמת מה שחשוב ובין האינטרסים הפוליטיים-קואליציוניים-אישיים של האנשים שמנהיגים עכשיו את המדינה שלנו. מישהו זוכר שהיה פיגוע לפני כמה ימים ונרצחו שלושה אזרחים? מישהו זוכר שרק לפני כמה ימים נפלו לנו שלושה חיילים?

גם כן אירוע רודף אירוע, חילצנו שתי גופות של החטופים שלנו בעזה. האירוע שם לא הסתיים, יש אירוע קשה. זה מזיז למישהו? זה כואב למישהו? זה נוגע למישהו? לא, מה פתאום, הכול רגיל מתנהל. מה שכן מעניין זה מי יהיה נציב שירות המדינה, איזה שר יגרוף לעצמו עוד סמכויות, מי יעשה תרגיל פוליטי למישהו אחר, אחד לשני, כמה זמן הקואליציה תשרוד, אם יגייסו חרדים או לא יגייסו, וליתר דיוק, איזו קומבינה יעשו כדי לא לגייס אותם.

את מי זה מעניין? זה סדר העדיפויות של הממשלה הזאת. אתמול אביגדור ליברמן חשף את הדבר המדהים, אנחנו אזרחי ישראל בכספנו קונים אוכל ומוצרים לחמאס ומעבירים את זה לעזה. זה פורסם ובמקרה עלינו על זה. זה פורסם באתר משרד הביטחון, באופן בהול, בפטור מחובת המכרזים. ב-6.5 מיליון שקל אנחנו אזרחי ישראל קנינו אוכל לחמאס. ככה מנהלים מלחמה? ככה רוצים לנצח? לא, זה מריחת זמן. כי פה מה שהממשלה עשתה, היא בעצם נותנת דלק לאויב שלנו. נותנת להם אוכל, נותנת להם שמן, פסטה, תבלינים,

על חשבון אזרחי ישאל. היום ניגשו אליי כמה מחברי קואליציה ואמרו לי: לא, זה לא קרה, זה לא היה.

דברים כאלה זה לא החלטות של איזה קצין בצבא ואפילו לא רמטכ"ל, זה כסף של משרד הביטחון. מי שאישר את הבושה הזאת זה הקבינט, זה השרים, זה ראש הממשלה, סמוטריץ', בן גביר, כל מי שחבר שם בקבינט, כמובן ביבי בעצמו, שר הביטחון. היום הקואליציה שותקת על זה. בדקנו, זה לא קורה. אז אמרתי להם, חבר'ה, אין שום בעיה, תוציאו הכחשה רשמית מטעם המדינה. זה לא קרה. אתם יודעים למה? כי זאת האמת, זאת האמת המכוערת וזה רק קצה הקרחון. אנחנו נחשוף בקרוב עוד דברים שקרו שם, איך הממשלה שלנו מתנהלת. הממשלה שלנו מעוניינת למרוח את המלחמה הזאת. מעוניינת באבדות האלה, כי ככה זה נותן להם זמן, ולהגיד: הינה, אנחנו במלחמה, אי-אפשר ועדת חקירה, אי-אפשר לבדוק אותנו, כי זה גם שרידות הקואליציה. לא משנה שאנחנו משלמים במחיר של החיילים, של החטופים, של החברה הישראלית כולה, העיקר לשרוד. היום בבוקר ראיתי פרסום ב-ynet ומתברר שראש הממשלה שלנו ידע ועוד איך ידע על ההדלפה בעיתון בילד. זה נחשף היום בפרוטוקול של הדיון בבית משפט. בהתחלה הוא אמר שהוא לא מכיר את הפלדשטיין הזה. אחר כך הם הכחישו משהו אחר. כל פעם שקר. משקרים בלי להתבייש, בלי לנסות אפילו איכשהו להסתיר את זה, פשוט משקרים. אני אגיד לכם ככה, בלי לפגוע באף איש מקצוע. יש משפט כזה שכשאתה לוחץ יד לסוחר מכוניות, אחר כך תספור את האצבעות. זה בדיוק ראש הממשלה שלנו. כשאתה מדבר איתו, כשאתה שומע אותו, כשהם מספרים לך סיפורים, תספור את האצבעות, כי משקרים לך, משקרים לנו. גונבים אותנו אך ורק בשביל הישרדות אישית ופוליטית. בושה וחרפה.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת חמד עמאר,

לרשותך גם כן חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת כבוד השר, קודם כול אני רוצה לברך את חברי הכנסת מש"ס שאמרו באופן גלוי שהם תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. היום היה דיון בוועדת הכספים והביאו משפחות שכולות שאיבדו את ילדיהן ב-7 באוקטובר. אתה שומע את הסיפורים שם ומזדעזע. אתה שואל את עצמך למה הממשלה לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית? הרי אנחנו רוצים שדבר כזה לא יקרה לנו עוד פעם. אסור שיקרה לנו עוד פעם שיהיה 7 באוקטובר. אם לא נחקור ונדע מה קרה באמת, איך אנחנו יכולים למנוע את 7 באוקטובר הבא? אני קורא לראש הממשלה, אבל לפני שאני קורא לראש הממשלה, אני רוצה להגיד לשרים בש"ס: תביאו הצעה לממשלה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הרי אתם תומכים בזה. תביאו את זה לממשלה, תעמידו את כל הממשלה במקום. שיבינו שאזרחי ישראל, מילא, לא מעניינים אתכם אזרחי ישראל, המשפחות שאיבדו את הילדים שלהם, אותם חטופים שנמצאים עכשיו במנהרות, אותן ילדות שנאנסו ב-7 באוקטובר, בשבילם בואו נקים ועדת חקירה. ראש הממשלה ביבי נתניהו, תורה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל מה שקרה ב-7 באוקטובר. זאת הסמכות שלך, ואתה יכול להביא את זה כבר ביום ראשון הבא בישיבת הממשלה ולהצביע על זה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית. אני רוצה להגיד לכם, אתמול, ולפני שעתיים-שלוש, דיברנו על 100 חטופים. עכשיו אנחנו מדברים על 98 חטופים, כי צה"ל הצליח להביא עוד שתי גופות. כל יום שהחטופים שלנו נשארים שם, הסיכוי גדל שלא יחזרו בחיים. מתי הממשלה הזאת תתעורר ותבין, לטובת מדינת ישראל, לטובת המלחמה בעזה, להחזיר את החטופים הביתה? אין לעשות את זה עסקה חלקית, 30, 40, 50. יש לנו עכשיו 98 חטופים? 98 חטופים צריכים לחזור הביתה כמה שיותר מהר למשפחות שלהם. אסור לנו להשאיר גופה אחת שם, אסור להשאיר חטוף אחד שם, כולם צריכים לחזור הביתה, וכמה שיותר מהר. זה תפקידה של הממשלה. אתם נבחרתם בשביל להגן על מדינת ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל, ולהשאיר חטופים בבית, במנהרות, להשאיר חטופים במנהרות, זה לא להגן על אזרחי ישראל, לא להגן על מדינת ישראל. אתם הפקרתם אותם ב-7 באוקטובר, אל תפקירו אותם עכשיו במנהרות של חמאס, בעינויים של חמאס, ברעב, בקור. חייבים להחזיר את כל החטופים ביחד וכמה שיותר מהר. אני חייב להתייחס לנקודה אחרונה שאני חייב לדבר עליה: ראש הממשלה כהרגלו מבטיח, לקיים, הוא לא יודע. הוא הבטיח לראשי הרשויות הדרוזיות וליושב-ראש פורום הרשויות הדרוזיות, כשהוא אישר להם תוכנית לשנת 2024, תוכנית לשנה, אמר להם, עד חודש אוקטובר אני אאשר תוכנית חומש לעדה הדרוזית לשנת 2025 והלאה, לחמש שנים. אוקטובר עבר, ראש הממשלה. נובמבר עבר, ראש הממשלה. דצמבר עבר, ראש הממשלה. הבטחת, תקיים. תודה רבה. הדוברת הבאה, נעמה לזימי, אינה נוכחת, הדובר אחריה, חבר הכנסת חמד עמאר. סליחה, נחליף ביניהם. חבר הכנסת איימן עודה - - - אני מוכן לדבר עוד פעם. לא, לא, סליחה. נעמה לזימי, אינה נוכחת. הדובר אחריה, חבר הכנסת איימן עודה. לרשותך גם כן חמש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אתמול נפטרה אימו של ד"ר חוסאם אבו ספיה, מנהל בית החולים השהיד כמאל עדואן בעזה. ד"ר חוסאם ספיה, אני לא בטוח שהוא ידע על פטירת אימו, כי הוא נמצא בשדה תימן, לפי הדיווח של CNN, והצבא והאחראים על בית הכלא לא נותנים לו לפגוש את עורך הדין שלו. מי הוא ד"ר חוסאם ספיה? הוא מנהל בית חולים השהיד כמאל עדואן בעזה, שהיה תחת מצור תקופה ארוכה. הצבא הרג מאות אנשים שהיו בתוך בית החולים, כולל מאות חולים בעצמם. למרות כל הפגזים ד"ר חוסאם אבו ספיה נשאר מסור לחולים שלו, טיפל בהם. ברגע מסוים נהרג הבן שלו איברהים. ד"ר חוסאם אבו ספיה קבר את הבן שלו איברהים במתחם בית החולים, וחזר לחולים שלו לטפל בהם. הצבא פצע אותו, הוא המשיך בעבודת קודש המסורה שלו, עד שהצבא עצר אותו. אין פלסטיני אחד בעולם, אין שוחר אנושיות אחד בעולם שלא מכיר את התמונה של מנהל בית החולים חוסאם אבו ספיה, כשהוא ניגש לטנק הצבאי זקוף קומה. מבחינתי, זוהי תמונת המלחמה. זאת תמונת המלחמה, הפכה לאייקון, ובצדק: מנהל בית חולים שהולך זקוף לטנק של כוחות הכיבוש שלקחו אותו לשדה תימן, המקום שהפך ליותר נפשע מגואנטנמו, שקוראים בו דברים איומים נגד האנושות. אני מנחם את ד"ר חוסאם אבו ספיה על מות אימו, ואני קורא לשחרר אותו לאלתר.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר כהן. גם לרשותך חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, שני חברי הכנסת שיושבים על כיסאותיהם הנכבדים, השר נמצא פה?

לשמוע את קולך. עלה לכאן שר המשפטים יריב לוין, אדוני היושב-ראש, ובנאום חוצב להבות גילה את מה שגורם לי לפליאה לא קטנה. אני מסתכל על איש נבון, שר טוב, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אידיאולוג, אני תמיד אומר, האידיאולוגים הם אלה שמציתים את התבערה. יש כאן הרבה כאלה שהם שלוחים של, אבל לשמוע כאן את שר המשפטים של מדינת ישראל מדבר על כך שיש רשות אחת שהיא מעל לכל הרשויות, אני רוצה להזכיר לו, אדוני, שכשמונטסקיה דיבר על הפרדת רשויות,

רשות שופטת, רשות מבצעת, הרשות המחוקקת. אבל מראש הוא אמר וידוע לכול שרשות אחת שמה את עינה על התנהגותה של הרשות השנייה. והרשות השופטת היא זו שכן יכולה להעיר ולשפוט ולבקר את שאר הרשויות. ממה נפשך, אדוני שר המשפטים? כל מי שעבד עם יועצים משפטיים יודע שהם לא אויבי העם. הגישה הזאת והאובססיה חסרת התקדים כל פעם שעולה שר המשפטים, ואני מקשיב לדברים שלו, מקשיב ברוב קשב, כל פעם שהוא עולה לכאן, האובססיה הזאת וההפיכה של הרשות השופטת לאויבי המדינה מדאיגות מאוד. אדוני שר המשפטים, אם אתה נוהג, וכולנו נוהגים על פי אמות המידה של מדינה דמוקרטית, ולא מחוקקים חוקים שפוגעים בזכויות הפרט, ולא מחוקקים חוקים שפוגעים בשוויון חברתי, ולא מחוקקים חוקים שפוגעים בכל המרקם הדמוקרטי,

ממה אתה מפחד? הראה לי פעם אחת שבית המשפט לא העיר אלא על הפרה של זכויות כאלה ואחרות. במקום לברך ולחבק, שכן יש רשות שופטת על כל שלוחותיה, שמיטיבות עם האזרח, כי שער בנפשך, חס ושלום, שאנחנו כאן, ואנחנו לא רחוקים מזה, יש גם כמה חוקים שנמצאים עכשיו בתנור הבישול, שפוגעים בזכויות הפרט, הניסיון לחוקק חוק שרומז על כך שמיעוטים מסוימים לא יכולים להשתתף בבחירות הבאות, מה זה אם לא פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית? פגיעה בזכויות הפרט.

אז אומר בית המשפט: צריך לתקן. הולך האזרח, מה יש לו, לאן יש לו ללכת? אם הכנסת מחוקקת חוק אנטי-דמוקרטי, והממשלה רוצה לבצע והאזרח רוצה לזעוק את זכויותיו, לאן יש לו ללכת?

נשאר בית המשפט, שהוא יכול ללכת ולערער בו.

יש מצבים שיכולה הרשות המחוקקת לחוקק חוקים שהם לא חוקתיים, וכן, בית המשפט בא ואומר, החוק הזה אינו ראוי לחברה דמוקרטית. במקום זה עולים לכאן ומתחילים בשיח, ואני אומר לך, שר המשפטים וכל האנשים כאן, היזהרו מהשיח הזה, השיח הזה יוביל לשפיכות דמים. כשחבר כנסת אומר על אלוף בצה"ל או על כל אדם אחר "אתה בוגד", ומכונת הרעל מפמפמת את זה, בסופו של דבר תימצא היד שתתרגם את זה לאלימות. כשאומרים על קבוצה שלמה של רופאים שכל חטאם הוא בזה, ואפשר להתווכח, שהם סיימו את הלימודים ולא מצאו את מקומם ומתגרדים באי-נוחות על מה שקורה כאן, ונוסעים לחו"ל, עולה חבר כנסת ואומר: קבוצת הרופאים היא קונספירציה נגד המדינה, הם בוגדים, הטייסים בוגדים, משפחות החטופים בוגדות, מה נשאר, אם לא לפנות לרשות השופטת המכובדת וליועצים המשפטיים? למה אתה מקשיב ליועצת המשפטית של הכנסת? נא לסיים. כי על פי תפיסתך, שתלך מכאן גם היועצת המשפטית. מי היא שתגיד לנו מה לעשות בכנסת? התחושה הזאת, שעומדים כאן שרים ואומרים: מי אתם? מה אתם? אנחנו נבחרנו, ואנחנו נחליט מה יהיה, אז דע לך, אדוני שר המשפטים, למרות שאני יודע שאתה איש רהוט ואידיאולוג, גם אידיאולוגיה שיש בה ניצוצות של אדנות ושל פשיזם לא תעבור בכנסת הזאת. אני אופטימי. למרות הקריאות ולמרות הקולות, מדינת ישראל ואזרחיה הרבה יותר חזקים.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לספר לכם סיפור הזוי.

ששר החקלאות לשעבר פה. אז גם אנחנו נוכל לספר סיפורים. אני רוצה לספר לכם סיפור. כמה זמן הסיפור? עשר דקות? הסיפור הוא פחות מעשר דקות. אז יאללה, נקשיב בשמחה. פתאום קם אדם בבוקר במדינת ישראל, והוא מחליט - - - לא,

החלום שלו הוא להיות דבוראי. מי שמגדל דבורים, אומרים כוורות, אז כולם חושבים שהוא כוורן. כוורן? דבוראי.

הוא החליט שהוא רוצה להיות דבוראי, והוא התמקצע בעניין הזה.

מגדל דבורים. עכשיו, לדבורים יש תפקיד מאוד חשוב. הן עוסקות בהאבקה לפרחים. בטבע הדבורים הן אלה שבעצם מפריחות, מאפשרות לפירות לצמוח. יש להן תפקיד מאוד חשוב בחקלאות הישראלית. הוא החליט שזה מה שהוא עושה. בעוונותיו, על הקרקע שלו, יש לו קרקע, בשטח פרטי שלו הוא מגדל מטעים, הוא רוצה שתהיה האבקה, אז הוא הציב את הכוורות בשטח שלו. מאותו הרגע אותו אדם הפך להיות עבריין פלילי במדינת ישראל, כי במדינת ישראל אם אתה רוצה להיות דבוראי, אתה צריך שמועצת הדבש תאשר אותך. תנחשו ממי מורכבת מועצת הדבש? ממגדלי הדבורים. זה כמו שנניח שהיית רוצה לפתוח פיצרייה, וכדי לפתוח פיצרייה היית צריך אישור ממפעילי הפיצריות הקיימות. אני יכול להעריך שכנראה הם לא היו נותנים לך אישור לפתוח פיצרייה.

יש איזושהי סברה, שאפשר להתווכח עליה, שאומרת: בסדר, אנחנו רוצים לראות שאין עומס של דבורים, כי פשוט עומדים בתור.

גם בכניסה לכנסת, עומדים בתור אנשים שרוצים להיות דבוראים. כולם רוצים. יש איזה עומס. מי רוצה כבר להיות דבוראי? צריכים להיות באמת משוגעים לדבר, שהעניין הזה בנפשם. נניח שהיה עומס כזה,

אני לא יכול שיהיה עומס של דבורים, זה יפגע ברמת ההאבקה.

אבל נראה לך סביר שבן אדם נורמטיבי, בן אדם מן היישוב, חקלאי שהציב כוורות בשטח שלו, הופך להיות עבריין פלילי? עכשיו, אותו בחור, 15 שנה מתנהלים נגדו הליכים פליליים. הוא כבר יצא זכאי משלושת האישומים. פעם אחת זיכו אותו, אבל משרד החקלאות, כשלוחה של מועצת הדבש, ממשיך לרדוף אותו.

כי זה מחוץ למכסות?

כי זה מחוץ וללא אישור של מועצת הדבש. בעצם התיק הישן הוא כתב אישום שהוגש נגדו בשנת 2014 על מעשים שהוא עשה בשנת 2011 וב-2012, שהוא הציב כוורות בלטרון. מאז הוא מיוצג על ידי הסניגוריה הציבורית. אנחנו ב-2025. חמישה שופטים כבר התחלפו, כי אף אחד לא יודע, אף שופט שעיניו בראשו, אני לא יודע, מה יעשה עם הבן אדם? מה הוא יעשה איתו?

יכניס אותו לכלא כי הוא מגדל דבורים? מה, אנחנו ירדנו מהפסים? המדינה הזאת ירדה מהפסים? עכשיו, הוגש בג"ץ בעניין. הוגש בג"ץ נגד הפעילות של מועצת הדבש,

פועלת בניגוד לחוק, כי אין חוק שנתן למועצת הדבש את הסמכויות האלה. אז באה הממשלה ואמרה: אנחנו נעשה חוק שיסדיר את שוק הדבש. אפילו אני כשר החקלאות בעוונותיי אמרתי: אוקיי, אני מקבל את עמדת אנשי המקצוע, למרות שאני עדיין לא מסכים איתה. שנניח צריך תכנון בשוק הזה שאומר שאנחנו לא רוצים עומס כוורות. אבל מי שצריך לתכנן הוא משרד החקלאות. מה פתאום מועצת הדבש? מה פתאום המגדלים הקיימים יהיו אלה שיחליטו האם אני,

יכול להציב כוורת או לא יכול להציב כוורת? אז אמרתי, כמו תכנון ובנייה, הרי גם אם יש לי קרקע, אני לא יכול לבנות עליה איזה בניין שאני רוצה. אני צריך אישור של הרשות המקומית. אמרו: אוקיי, יתירו לך כך וכך כוורות בשטח שלך. אבל מרגע שמותר לי בשטח, יש לי מטע של אבוקדו, של 80 דונם,

אתם תגידו לי מי יבוא לשים את הכוורת אצלי במטע? אתם תגידו לי איך להאביק? עכשיו, יותר מזה. הרי אם יש לי מטע של 80 דונם אבוקדו,

אני לא רוצה שתהיה האבקה טובה במטע הזה? אני אבחר את הדבוראי הטוב ביותר עבור המטע שלי.

לא,

הציבור מטומטם, רק מועצת הדבש תדע להגיד לך מי הדבוראי שיכול להיות אצלך. בגלל זה הדבש כל כך יקר בארץ. לכן מחירי ההאבקה עלו במאות אחוזים. לכן גם הדבש כל כך יקר, כי בעצם הדבש הוא תופעת לוואי של ההאבקה. אבל צריך לשמור על המגדלים. אז לא מאפשרים לך לייבא דבש. עכשיו, הגיע החוק הזה לכנסת. אמרתי: בסדר, יקבעו כמה כוורות מותר להציב. אבל מאותו רגע ייתנו לכל אחד להחליט מי מציב. פה נעשו שינויים שבעיניי הם שינויים שלא ייעשו. אמרו: לא, אנחנו נוסיף עוד פרק לחוק הזה שבעצם ייתן סמכויות סטטוטוריות לאותה מועצת הדבש, ויהפוך אותה למועצה מאסדרת, מה שנקרא. אגב, חבר הכנסת לוי, אני אתן לך אתגר. תן אותו ליועצים שלך. תחפש עוד מדינה בעולם שבה כך מתנהל השוק.

אין כזאת. אולי צפון קוריאה.

שם אין לנו אפשרות לחקור ומבחינת מבנה השלטון זה מאוד מתאים. אבל אין כזאת. עכשיו, בסדר. אז הכניסו עכשיו לחוק שהופכים את מועצת הדבש לגוף סטטוטורי. אז אומרים:

ועדת ההיתרים היא של משרד החקלאות, היא זאת שתיתן לך את ההיתר להציב כוורת.

יש לך 80 דונם, היא תקבע אם אתה יכול להציב כוורת או לא יכול להציב כוורת. אבל אז קובעים בחוק, מה? כדי להכין את עבודת הוועדה, מי יהיה הגוף המקצועי שיכין לוועדה את החומרים המקצועיים לקראת מתן ההיתרים? היית ניצב במשטרה. מועצת הדבש. מועצת הדבש. זה לא החתולים ישמרו על השמנת, זה הדבורים ישמרו על הדבש. ואז אומרים: לא רק זה, גם בוועדת ההיתרים נשים נציג של מועצת הדבש. הדבר הזה לא מקובל מכול וכול. אני הגשתי בנושא הזה כמה הסתייגויות. לשמחתי, אני חושב שאת חלקן עוד נצליח אולי להעביר. עדיין זה יהיה הרע במיעוטו. אבל יש פה עניין של תפיסת עולם. יש פה נושא של תפיסת עולם, שלא מוריד כהוא זה, אני אומר עוד פעם, מחשיבות נושא ההאבקה. זה לא מוריד כהוא זה. אבל אני לא מוכן לקבל מצב שבו מי שמתפרנס ממצב מסוים גם יקבע מי עוד יוכל להתפרנס מאותו מצב. זה פשוט לא עומד. זה לא יכול להיות ביחד. הדבר האחרון, ואני אומר לך, חבר הכנסת שוסטר, שתדע שפה אתם עושים טעות גדולה, כי היא תתנקם בכם במקומות אחרים. אתם כל כך חושבים להגן על מועצת הדבש, אתם קובעים בחוק הזה שקרקע שחקלאי מחזיק והיא קרקע במינהל, 90% מהקרקעות במדינה הן קרקעות מינהל, קרקע בחכירה. יש אנשים שביתם הפרטי הוא בחכירה מהמינהל.

גם אני גר בבית כזה. אני את אישור הזכויות לא מוציא מהטאבו, אני מוציא מהמינהל. הם אומרים: לא, קרקע כזו היא לא קרקע פרטית, היא קרקע ציבורית.

הרי יש טענה שאומרת: חבר'ה, זו הקרקע הפרטית שלי, מותר לי לעשות בקנייני הפרטי מה שאני רוצה.

בקניינך הפרטי תעשה מה שאתה רוצה, אבל אם אתה חוכר ממינהל מקרקעי ישראל, זו לא הקרקע שלך, היא לא קרקע פרטית. יש פה פתח חמור מאוד להרבה מאוד דברים אחרים, הרבה מאוד.

אגף תקציבים אוהב את המונח השלכות רוחב, יש פה השלכות רוחב. אני אומר לכם, הסיפור הזה לא מתקבל על הדעת. במדינת ישראל לא יכול להיות שדבוראי וחקלאי שעוסק 24 שנים בגידול דבורים בכוורות קטנות ורוצה לגדל על השטח שלו את הדבורים, הופך להיות עבריין פלילי. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. הופכים אותו למישהו שכאילו אסור לדבר איתו, ומתנהל נגדו משפט, מתנהלים נגדו כתבי אישום.

כי יש לו מטע, ועל המטע הזה הוא רוצה להציב כוורת שתיתן את ההאבקה לשטח שלו? תגידו, אנחנו ירדנו מהפסים?

הדברים האלה לא מתקבלים על הדעת. אני מתכוון להילחם בנושא הזה בוועדת הכלכלה. אני מצפה שחבריי לקואליציה ולאופוזיציה יירתמו לטובת השכל הישר. זו לא שאלה של פוליטיקה, זו כן שאלה של ימין ושמאל: האם אתה נמצא בימין הכלכלי של כלכלה חופשית או בשמאל הכלכלי של כלכלה ריכוזית של ברית המועצות? תודה, אדוני.

הדובר הבא, חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. לרשותך חמש דקות,

במסגרת המנהג המשונה שלמדתי, למדנו כולנו כשהגענו הנה, הרי לא נולדנו בכנסת. בניגוד למה שקורה בבית הפרטי שלנו, אדוני היושב-ראש, בוודאי בחברות, בבתי ספר, בהנהלות של מוסדות, הרי כאן, כשאומרים דיון, דיון בהצעת חוק העונשין, אז מותר לנו, זה הרציונל, מותר לנו להגיד מה שבא לנו, לדבר על מה שאנחנו רוצים. לא התרגלתי, עדיין לא התרגלתי לאירוע המוזר הזה. באספת קיבוץ זה לא לוקח, נכון? אני אומר, דוגמה, באספת קיבוץ או בכל דירקטוריון, בכל מועצה, אני לא מדבר על צבא וארגונים היררכיים הרבה יותר. מי היה נותן להשחית זמן ציבור על נושא שהוא אולי חשוב אבל לא על סדר-היום? אחרי שהשחתִּי את הזמן על השחתת הזמן, אומר רק מילה אחת, פטור בלא כלום אני לא יכול, לאחר ששר החקלאות לשעבר הגיב, אז קודמו לתפקיד יגיד את הדבר הבא בעניין חוק הדבש. צריך להגיד שאנחנו מזדרזים, וחשוב לנו לעמוד בפסיקת בג"ץ. אולי בניגוד לחברי כנסת אחרים שקצת מזלזלים, מי זה בג"ץ שצריך?

בג"ץ קובע בפסיקות של שנים כבר שמוכרחים לקדם את החוק הזה. הוא יושב כרגע, אנחנו מתנהלים במסגרת של אולי 15, 18 תקנות לשעת חירום, וחוק הדבש הוא אחד מהם. יפה וטוב שעשינו, ונדמה לי שהשר פורר היה אחד, אולי אפילו אתה הגשת את החוק,

בתקופתך הוגש החוק, וזה טוב ויפה. חוק אחר ממה שמביאים עכשיו. כן. הדיון הוא ראוי, יש לנו הסכמות ברורות. הגענו לזה,

יש אנשים שפחות מכירים, סוגיה, לנתק את ההאבקה מתחום הדבש. הדבש הוא תוצר לוואי, הוא מאפשר איזשהו ייצוב כלכלי. בעצם כל הדברים שהעלה שר החקלאות לשעבר, הם יכולים, זה נכון להרים תמיהה, אבל התשובה גם היא ברורה. מכיוון שמדובר בביטחון מזון, מכיוון שהאבקה היא כל כך קריטית, ומכיוון שזו מין רשת שיש בה הקשרים בין כל להקות המאביקים, הרחפנים האלו שקוראים להם דבורים, יש ביניהם איזשהו קשר, ובאי קטן שנקרא ישראל יש אחריות גדולה על תחום ההאבקה, שיש לו משמעות של מיליארדים בתחום ביטחון המזון, הגיעו המומחים למסקנה שנכון להעניק, וזו מהות הוויכוח,

רישיון להעסיק את הדבורים.

יש טבעונים קיצוניים, או אני לא יודע אם קיצוניים, שדוגלים בעמדה שלא נכון לרדות בדבורים ולרדות מהן את הדבש. אנחנו מניחים שזה עדיין סביר. היה כאן משכבר הימים ארץ זבת חלב ודבש. מסתבר שגם בחלב נזקקים למעט תכנון ובדבש גם כן למשהו. כל הרעיון הוא שמי, וזה באמת דבר מוזר, אבל ההנחה היא שמי שמגדל דברים,

לעלות על הכביש צריך רישיון ואז תיסע לאן שאתה רוצה, כנ"ל לגבי גידול הדבורים. ואז כל אחד שיש לו רישיון יכול להגיע לעסקאות שהוא מעוניין בהן. אבל זו הייתה הערה ארוכה יחסית למה שרציתי. מה שרציתי לומר, אדוני היושב-ראש, חבריי, הוא שבחודשים שחלפו מנקר בי משפט שאומר שהחיים הם מה שאנחנו עושים בזמן שאנחנו מחכים לחטופים ובזמן שאנחנו ממתינים לסיום הלחימה. אני מתקשה מאוד להשתחרר, וכל שאלה כזו של "מה שלומך?" ו"מה קורה?" מחזירה אותי לאבנים הכבדות שיושבות בלב שלי ובלב של כולנו, אני מאמין. כל אחד מאיתנו נותן מענה שונה, ומותר שתהיינה דעות שונות לקשר בין הלחימה לבין החזרת החטופים. אין מי שלא רוצה להחזיר את החטופים, אבל יש הבדלים גדולים במוכנות לשלם כאן ועכשיו ואיזה מחיר. אני סבור שמזמן כבר הגיעה העת לעצור את הלחימה, לקיים את המהלך של פינוי רצועת עזה,

לשחרר אסירים כדי לזכות באנשים שלנו, שהולכים ומתמעטים בין החיים. לאחר מכן אני סומך על עצמנו שלא נחזור לקונספט של 6 באוקטובר, שלא יוצאים למלחמה, אנחנו במוד אחר לגמרי. תודה רבה. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת שרון ניר. גם לרשותך חמש דקות, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ניתן בהחלט לקבוע על רקע השעות האחרונות ששיאן תרגילי ההונאה הוא שר הביטחון הנוכחי ישראל כץ. על איזו שקיפות ציבורית בדיוק מדבר שר בממשלה שמתנגדת להקמת ועדת חקירה ממלכתית ודואגת קודם כול לכסתח את עצמה? זאת שקיפות? בלילה השר מעלים את העובדה שצה"ל יכול לגייס החל מ-2026 את כל החרדים ללא מגבלה, וביום הוא מסיט את הקשב מ-80,000 חרדים, שעליהם דווח היום בבוקר לבג"ץ שלא נשלח להם צו גיוס. הגעתי הבוקר לבג"ץ, שדן בחובת הוצאת צווי גיוס לתלמידי ישיבות. לא יאומן שעמדת המדינה הגיעה רק באישון לילה,

לתוך הלילה, בגלל תרגיל הונאה של הממשלה להעלים את עמדת צה"ל, הקובעת שהחל מ-2026 ניתן יהיה לגייס חרדים ללא מגבלה. שנים הממשלה הזאת מאשימה את צה"ל שהוא לא באמת רוצה לגייס חרדים, וכעת סותמים לצה"ל את הפה. אגב, היום בבוקר השופטים גילו עניין רב באמצעי האכיפה שבה המדינה נוקטת כלפי אלה שלא מתייצבים לגיוס, ומה פקודות המעצר שנשלחים להם. למרבה הצער, למרות שהקשבתי ברוב קשב, גיליתי שהתשובות מאוד מאוד דלות. יתרה מכך, אם במספרים מדברים, גיליתי שכבר בשלישון הראשון של שנת 2024, שבו נשלחו 3,000 צווים, התייצבו עשרות בודדות. קצב הוצאת הצווים לא פוגש את הצרכים של צה"ל ולא פוגש את יעד הגיוס לשנת 2024, שהוא 4,800 חרדים. בפועל, בשנת 2024 התגייסו רק 916 חרדים. כדי לגייס את הציבור החרדי חייבים להוציא צווים לכולם, בדיוק כפי שפועלים מול כל מיועד לגיוס בגיל 16 וחצי. חייבים לשלוח צו לכל צעיר ישראלי בריא שיכול להתגייס. צריך לשלוח לחרדים צווים כאחד האדם. לא ברור למה מחכים ולמה לא מוציאים את כל הצווים כעת, עכשיו. הגיוס חייב להיות שוויוני לכולם. יתרה מכך, זה צו השעה, זה צורך קיומי. חייבים לקבוע סנקציות אישיות הפוגשות את היום-יום של כל אזרח שלא מתייצב לגיוס, החל משלילת תקציבים, שלילת הטבות בדיור, שלילת הטבות בארנונה, תקצוב מעונות וכל דבר אחר שנוגע לחיי היום-יום שלנו. לצערי, למדתי שלא התקדמנו בכלום. בג"ץ דן בצורך קיומי לגייס חיילים לצה"ל, אבל בה בעת, באותה שעה שבג"ץ דן ב-80,000 חרדים, הממשלה עוסקת על מלא בקידום חוק ההשתמטות ובהנחת חוק ההשתמטות על השולחן של ועדת החוץ והביטחון רק כדי לשמור על שלמות הקואליציה. ומי סובל? מי שסובל הוא אנשי המילואים שכבר נאנקים תחת העומס, שמתייצבים כבר ליום ה-400, ומה שצופן להם העתיד זה עוד מאות ימים בשנים הבאות. שר ביטחון שבשעת מלחמה ממשיך להפוך את צה"ל לכלי פוליטי, פוגע בביטחון. אני רוצה להגיד לממשלה הזאת: תדעו לכם, אתם כל כך מנותקים, פשוט נמאסתם. בזמן שנותר לי אני רוצה לדבר על דבר נוסף, אדוני: היום התייצבו בחלק מהוועדות חברי ועדת החקירה האזרחית, והיו כאן הורים שכולים, ההורים של התצפיתנית רוני אשל, זיכרונה לברכה. בזמן שנותר לי אני רוצה לומר כאן ולהביע את הערכתי הכנה לאותם חברי קואליציה, חבר הכנסת ינון אזולאי וחבר הכנסת יוסף טייב, שאמרו בגילוי לב וליבם לא קהה, שצריך לחקור באמצעות ועדת חקירה ממלכתית את המחדל הגדול שאירע בהיסטוריה של מדינת ישראל. ומכאן חשוב להגיד: מה שצריך זה קודם כול להשיב את 100 החטופים כולם, ולחקור באמצעות ועדת חקירה ממלכתית את מה שקרה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת רון כץ. לרשותך 20 דקות - - - 15 דקות.

נצמצם ל-15, בסדר גמור. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, לא חשבתי שייקח זמן רב עד שנמצא אויב חדש במדינת ישראל, היום שר הביטחון מאיים על לא אחר מאשר דובר צה"ל, מכל האנשים. ועל מה? על זה שצה"ל הוציא הודעה שמחלוקות מיישבים בחדרים, ולא בתקשורת. אסון. מטורף. מה הוא אמר? מטורף. עכשיו, עולה שר הביטחון ואומר: הפעם התנצלות לא תספיק. מה כן יספיק? להתחנן? לפקוד אנשים לליכוד? מה כן יספק את שר הביטחון, שלמד משר הטיקטוק שלנו, והכול מתנהל בתקשורת. שנתיים היה פה שר ביטחון שניהל את המערכה הכי מורכבת שהייתה במדינת ישראל, הביא הישגים חסרי תקדים, ואני לא חושב שהוא התראיין בכלל. לא ראיתי פושים שלו, לא ראיתי דיבורים עליו בכלל, כי הוא הגיע ממקום שבו אומרים: תעשה במקום לדבר. עכשיו יש לנו שר ביטחון שאומר: תדבר הרבה, אולי לא ישימו לב שאתה לא עושה. עכשיו, על מי אתה מאיים? אתה מאיים על הבן אדם היחיד שבא ועמד מול הציבור ואמר לו את האמת? הבן אדם שהוא הדמות של המסביר הלאומי, כי הממשלה הזאת ברחה, האיש שאתם שולחים לבשר כל בשורה רעה, כי אתם לא מסוגלים להתמודד, לא מול האמת ולא מול הציבור. אז על מי אתה מאיים? במי תחליף אותו, בניסים ואטורי? במי תחליף אותו? על מי אתה מאיים, שאתה מוציא את השטויות האלה מהפה שלך? לא תספיק התנצלות. אולי תלמד מהכנסת, לא תיתן לו להיכנס לקריה לשבוע, עד שהוא לא יחתום על הצהרת נאמנות. איך הגענו לקרקס הזה, שמאיימים על דובר צה"ל בתקשורת? אומרים שאלוף בצה"ל שיתף פעולה עם החמאס. יוצאים על המשטרה, יוצאים על מערכת בתי המשפט. קוטלים פה את היועמ"שית, הפצ"רית, כל גורם של אכיפת חוק וסדר במדינה הזו. אבל אתם יודעים מי לא אשמים? מי הצדיקים?

יש צדיק אחד: ראש הממשלה נתניהו. הוא לא ידע. הוא לא ידע, לא אמרו לו. אבל מה קרה היום? שימו לב, היום קרה משהו יפה, והיום, חברים, אם לא אכפת לכם, אדוני היו"ר, אדוני היו"ר, אם אפשר,

זה קוטע לי את - - - בסדר גמור. היום נפל דבר נוסף, אותו נגד שהקואליציה התגייסה להוציא לו מכתבי תמיכה, לפנות לנשיא, לנסות בכל הכוח להסביר שהוא פטריוט אוהב ישראל, ודרך אגב, יכול להיות שהוא כזה. בניגוד אליכם אני לא שם את עצמי לא בתור תובע ולא בתור שופט, אני אומר שהמערכת צריכה לבדוק. אבל אחרי ההתגייסות המרשימה של הקואליציה הזו אתם לא תאמינו מה הוא אמר היום בבית המשפט. היום בא כוחו אמר בבית המשפט שנתניהו ידע. הוא אומר שנתניהו ידע, שהוא הגיע לראש הממשלה, לחש באוזנו ואמר לו את הידיעה הזו, יש לי מעודכנת יותר מגורמי אמ"ן. ואז זה הודלף לתקשורת הזרה. כלומר הדרמה הגדולה, שאמרו שאין סיכוי שהוא ידע, והצדיק אומות עולם שכל הקואליציה אמרה ועמדה ונאמה כמה עושים לו עוול, היום פוצץ את הבלון, ואמר: נתניהו ידע. ודאי שהוא ידע. ועכשיו אני אומר לכם, אם נתניהו ידע, הוא באמת לא היה צריך להיות דקה, דקה במעצר, כי הוא לא אשם. הוא קיבל הנחיה מראש הממשלה. מי שמקבל הנחיה בראש הממשלה, עובד בלשכת ראש הממשלה, מבצע את הנחיות ראש הממשלה. אבל איזה מוג לב, איזה מוג לב פשוט מתנער מעובד שלו, קצין בצה"ל? פשוט מתנער ממנו עד שהוא מבין שהוא מסתבך, ואז מאמץ אותו בהצהרה הזויה לתקשורת.

אחרי שהוא חשף שראש הממשלה ידע, אני מניח שלא יודעים מה לעשות בדוברות הליכוד. מבולבלים? גם אנחנו. מה נגיד עכשיו? עכשיו הוא טוב? עכשיו הוא רע? נחכה לעדכונים, לדעת מה עלה בגורלו של מי שחשף את הקנוניה בתוך לשכת ראש הממשלה. ואם זה לא מספיק, אנחנו נמצאים בכנסת בשעה 20:00, וכל הדיונים היום היו על דברים שלא מעניינים את אזרחי מדינת ישראל. מה ממשלת נתניהו עשתה היום? הפילה חוק שהיה אמור להקים מחדש את הרשות לאלכוהול וסמים, מה שהיה מציל עשרות אם לא מאות אלפי צעירים במדינת ישראל. מה היא עוד עשתה? הפילה את החוק שאמור להקל במס על תמלוגים שמקבלים מילואימניקים. מה היא עוד עשתה היום? הפילה חוק לתמרץ מילואימניקים לבוא למילואים. מה היא לא עשתה היום? לא קיימה דיון אחד איך מקילים את העומס של המילואימניקים, לא קיימה דיון אחד על סוגיית החטופים, לא קיימה דיון אחד על הכלכלה שלנו, שרגע מקריסה, לא קיימה דיון אחד על מעמדם של משרתי צה"ל בעולם ועל ההשלכות של יציאת מילואימניקים מגבולות מדינת ישראל. אני לא יודע אם שר החוץ א' או שר החוץ ב' או שר החוץ וההסברה ג' יודעים, אבל שוחררו הרבה מאוד מילואימניקים. אותם מילואימניקים שירתו למעלה משנה, הם רוצים להתפרק, הם רוצים להשתחרר, הם רוצים לטוס לחו"ל. אבל מה הבעיה? מדינת ישראל לא חשבה שהם ירצו לטוס לחו"ל, אז מה היא לא עשתה? לא הכינה להם הגנה משפטית, לא הסבירה להם מה מותר ומה אסור, לא הכינה ולא אספה מודיעין על המדינות שהם הולכים להגיע אליהן. ואז אנחנו רואים חייל מילואים שמגיע לברזיל וכוחות ביטחון נאלצים להבריח אותו משם כאילו הוא עבריין, ועוד חייל שנוחת בצ'ילה ועוד פעם צריכים להבריח אותו כאילו הוא עבריין. ואני אתן לכם ספוילר: חייל המילואים הבא שינחת באנגליה, גם אותו יצטרכו להבריח. כי אין הסברה למדינת ישראל, כי אף אחד לא עושה דיפלומטיה במדינת ישראל, כי לא עובדים פה בעולם בשביל להגן על חיילי צה"ל, כי אף אחד לא הסביר לאותו מילואימניק מה הוא צריך לעשות ומה הוא לא צריך לעשות, כי אף אחד לא סיפר להם וגם לא סיפרו לכם שיש קבוצות שעוקבות אחרי תיעודים של חיילים וחיילי מילואים ברשת. הם אוספים אותם, הם מתעדים אותם, ואז כשאותו מילואימניק נוחת במדינה והם יודעים שהוא שם, הם מגישים תלונה עליו. תבינו את האבסורד, הם אוספים מודיעין על לוחמי צה"ל ומדינת ישראל לא עושה כלום. ואיך אני יודע שהיא לא עושה כלום? כי שאלתי למי אותו מילואימניק אמור לפנות, ומה התשובה שקיבלתי? נקיים על זה דיון ונמצא גורם אחד מתכלל. תגידו, אתם אמיתיים? מה זה, נקיים על זה דיון? האנשים האלה, מילטו אותם מהמדינה כאילו הם סוכני מוסד, ואתם תקיימו על זה דיון ותמצאו את הגורם המתכלל שיהיה הטלפון שאליו מתקשרים? היום אם חייל מילואים מסתבך בחו"ל, הוא מתקשר למשרד החוץ, שלא יודע מה לעשות, הוא מעביר אותו למשרד המשפטים, שלא יודע מה לעשות, מעביר אותו לפרקליטות הצבאית, האנשים הכי טובים שיש, אבל זו לא הסמכות שלהם כי לא הגדירו להם שזו הסמכות שלהם, מגלגלים אותו למשרד הביטחון, שגם שם יגידו שזו לא הסמכות שלהם. ואין גורם אחד מתכלל שלוקח את זה על עצמו למרות שהכתובת ברורה, זה אמור להיות המל"ל. לשכת ראש הממשלה, במקום להתעסק בשטויות, אמורה להתעסק בדיוק בדבר הזה. אמורה להגיד: ברור שזו האחריות שלנו. הנה הטלפון: 1-800-תציל אותי, על זה שאתה הסתבכת בחו"ל. תתקשר למספר הזה, נגיע אליך, נדאג שיהיה לך עורך דין מקומי, נדאג שלפני שאתה מגיע אנחנו נזהיר אותך שאספו עליך מודיעין ושאתה מגיע למדינה בעייתית עם מערכת משפט שיכולים לתבוע אותך בה, נבקש ממך לא להגיע למדינה הזאת. בשביל מה יש את המל"ל אם לא בשביל זה? בשביל מה יש כל כך הרבה גורמים מתכללים אם לא בשביל לעזור למילואימניקים האלה? מה אתם עושים כל היום? איך יכול להיות שלא על זה אתם מקיימים דיון? איך יכול להיות שאתם לא עוזבים הכול עכשיו ואומרים: רגע, יש לנו בעיה לאומית. המילואימניקים שלנו הם בראש סדר העדיפויות, בואו נדאג להם לכול, נדאג להם לפרנסה, נדאג להם למיצוי זכויות, נדאג להם גם שהם יוכלו לטוס לחו"ל ולא יעצרו אותם, נדאג להם למעטפת אמיתית שתאפשר להם לחזור לחברה. אבל במקום זה, מה קורה במדינת ישראל? מילואימניקים שירתו למעלה משנה, מעסיקים לא יכולים לספוג אותם, אז הם מחכים 30 יום וביום ה-31 מפטרים אותם, והמדינה לא עושה עם זה כלום. יש מילואימניקים שיש להם עסקים קורסים כי הם לא קיבלו את המענקים שלהם, ומה קורה? בשבוע שעבר ועדת כספים קיימה חצי שעה דיון על זה. עברה שנה, למי אתם מחכים? תעזבו הכול, תתעסקו רק בזה. אבל במה אתם מתעסקים? מתעסקים בלקדם חוק השתמטות שיפטור חצי מהאוכלוסייה, ועל זה אתם מכופפים ידיים. וחלק כן וחלק לא, ובשבוע הבא ועדת כספים שוב חוזרת לעשות דיונים, וכשאתה שואל אותם: נפתרה בעיית הגיוס? הוא אומר לך: תיפתר, שר הביטחון הבטיח שהיא תיפתר. אז עושים ועדת כספים ומתקדמים כאילו שום דבר לא קרה, אבל בינתיים חצי מהציבור קורס. חצי מהציבור שירת יותר משנה במילואים. המיסים שלו עלו, המים שלו עלו, החשמל שלו עלה,

הכול עלה. הדבר היחיד שלא עלה זה מה שהמילואימניקים האלה מקבלים.

וההערכה שלהם לא עלתה סביב שולחן הממשלה. לא אכפת לכם מהם. לא אכפת לכם מהמילואימניקים, שמסכנים את חייהם כל יום בשביל שאתם תוכלו לשבת פה עם חבורת המשתמטים. ואם אתם רוצים באמת להתעצבן, אז ועדת חוץ וביטחון קיימה דיון על הארכת שירות המילואים.

אנחנו אמרנו: לא יכול להיות שיאריכו את שירות המילואים ובאותו זמן יקדמו את חוק ההשתמטות. לא יכול להיות, אי-אפשר לעשות את שני הדברים ביחד, או שאתה מקדם חוק שכולם משרתים, או שאתה לא דופק יותר את המילואימניקים. תחליטו מה אתם רוצים לעשות, ממשלת ישראל. אז אתם יודע מה היה הפתרון שלהם? אנחנו אמרנו: אנחנו נצביע נגד הארכת תוקף למילואים. אז מה הם עשו? הם גייסו את הסיעות החרדיות להצביע בעד הארכת תוקף למילואים. אנשים שלא שהם לא עשו דקה מילואים, דקה, הם אומרים: נמות ולא נתגייס, אבל אז הם מצביעים שאנחנו נמות בשביל להתגייס. איזו הזיה, מה זה הממשלה הזאת? תעצרו את הטירוף הזה. איפה האנשים הנורמליים בקואליציית הדגים הקפואים הזו, שיקומו ויגידו: לא יכול להיות שחברי כנסת שאומרים: נמות ולא נתגייס, יצביעו בעד הארכת שירות מילואים. לא יכול להיות. לא יכול להיות, היה צריך לעצור את זה, להגיד: לא נקיים הצבעה. לא נקיים הצבעה על האבסורד. עכשיו, מה המזל? ועדת חוץ וביטחון היא חסויה, הציבור לא יודע את זה. לא ראיתם את זה. אבל אני אומר לכם, התמונה הזאת מטורפת: נכנסים חברי כנסת שבמהלך היום עומדים פה ואומרים: עד שלא תפטרו את הציבור שלנו מלשרת, עד שלא תחוקקו חוק השתמטות, לא נקדם כלום, נצביע נגד התקציב, נפיל את הממשלה.

ברגע שצריכים את הפראיירים שיבואו לעשות מילואים, מגייסים אותם להצבעה. האירוניה מתה, היא התאבדה, היא קפצה מהבניין. אני לא יודע כבר מה להגיד. לא קרה דבר כזה בכנסת ישראל בחיים, אני דיברתי עם אנשים ש-20 שנה יושבים בבניין, אומרים לי: לא היה דבר כזה. זה כאילו מישהו שאב מכם את הבושה. לא אכפת לכם יותר. אתם יוצאים לציבור, מסתכלים עליהם כאילו כלום לא קרה. מסתכלים על משפחות חטופים, מדברים איתן כאילו אתמול לא הרחקתם מפה את אימא של מתן, כאילו לא אכפת לכם, ואני שואל את עצמי: איך אפשר להיות כל כך אטום? מה עשה לכם עם ישראל שאתם ככה מתנהגים אליו? מה עשו אזרחי מדינת ישראל שמגיעה להם ממשלה כל כך אטומה ומנותקת? תחוסו על עם ישראל. אתם לא מצליחים בכלום. מהיום שנבחרתם רק אסונות הבאתם על מדינת ישראל. מה עוד צריך לקרות בשביל שתחזירו את המנדט לציבור, שהוא יחליט מה הוא רוצה? מה עוד צריך לקרות?

אתה לא צריך להגיד לי כלום, אני אלך לבד. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת יבגני סובה, ויישר כוח על העמידה בזמנים, חבר הכנסת כץ. עשר דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב בראש,

שלושה דברים שהמדינה,

הקואליציה, עם ישראל חייבים לדבר עליהם היום. דבר ראשון, החזרת כל החטופים בפעימה אחת,

תשלום כבד למחבלים, שיושבים אצלנו בתנאים הכי טובים שיכולים להיות. נשחרר אותם לעזה, ואז נחסל אותם אחד-אחד. אבל זה דבר אחד, ודבר ראשון שצריך לדבר עליו. דבר נוסף, הקמת ועדת חקירה ממלכתית. בלי הקמת ועדת חקירה ממלכתית אנחנו נמשיך להתווכח, אנחנו נמשיך פה להסית אחד נגד השני, ואנחנו לא נקבל תשובות, לא רק על למה קרה 7 באוקטובר, אלא על למה שנה ושלושה חודשים אנחנו עדיין עמוק בתוך עזה, לא ברור מה יהיה בעוד שלושה שבועות בלבנון, גם לא יודעים מה יהיה בסוריה, והכי חשוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם תוכנית הגרעין של האיראנים, שמאיימים עלינו מהבוקר עד הלילה. והדבר השלישי, שחייב להיות במדינת ישראל חוק גיוס לכולם. שלושת הדברים המינימליים האלה הם ההתחלה של הבראת החברה הישראלית. כל עוד זה לא יקרה, יהיו עוד בחירות ועוד בחירות, זה לא יטפל בבעיה שכרגע נוצרה במדינת ישראל. עכשיו אני רוצה להתייחס בפירוט לכל הדברים שאני כרגע השמעתי. אנחנו, במשך שנה וחודש, בישראל ביתנו ניסינו להימנע מהוויכוח הפוליטי סביב הנושא של החטופים. אמרנו, וגם היום אנחנו אומרים, יש צוות משא ומתן. האנשים האלה, בראשותו של האלוף ניצן אלון, ראש המוסד, ראש השב"כ, יודעים את כל המידע הדרוש. מאות מוחות הכי טובים במדינה עוסקים יום ולילה בנושא של החזרת החטופים, מרכזים את המידע. אף חבר כנסת בבית הזה לא יודע כמו שיודע הצוות הזה, שמרכז ומקבל את כל המידע. ולכן אמרנו, זאת עמדתנו,

ככה גם אמר אביגדור ליברמן, ראש המפלגה, שר הביטחון לשעבר, שכל הצעה שתובא לשולחן הממשלה על ידי צוות המשא ומתן, אנחנו בישראל ביתנו נקבל את זה, למרות שאנחנו כחברי כנסת לא מצביעים על הנושא הזה, זאת הפררוגטיבה של הממשלה. בחודש וחצי-חודשיים האחרונים הוספנו עוד פן אחד לעמדה שלנו. כאשר מדברים על עסקה חלקית, הדרגתית, חצאית, אמרנו לא נכון, לא נכון לעשות את זה. אחרי שנה ושלושה חודשים כל אחד בבית הזה צריך לבוא להגיד: אם אתה תומך בעסקה, אתה חייב לתמוך בעסקה מלאה. פעם אחת ולתמיד להחזיר את החטופים. אנחנו גם לא יודעים מספר מדויק, כמה מהם חיים או מתים.

היום התבשרנו על עוד שני חטופים שלצערי אינם בחיים. אה, אחד. אחד הביאו, ואחד, סימנים. השר כץ, הגאון מווילנה. רק מה, ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו - - - דבר נוסף,

לכן, זאת העמדה שלנו. היא חייבת להיות עמדה מוסרית: אתם הולכים לעסקה, אתם מחזירים את כולם. אני לא נכנס לשמות, אני רק נזכר באוקטובר 2011, כאשר 1,027 מחבלים, כולל יחיא סנוואר, שוחררו על ידי ממשלת נתניהו.

כל מחיר שאנחנו נשלם יהיה מחיר נמוך מזה שמדינת ישראל וממשלת ישראל שילמו באוקטובר 2011. גם אם נשלם עבור כל אחד 1,000 מחבלים, אין לנו 100,000 מחבלים שיושבים בבתי הכלא בישראל.

כל מחיר,

כל מחיר שנשלם, יהיה נמוך מהמחיר ששילמה מדינת ישראל וממשלת נתניהו באוקטובר 2011. עכשיו לגבי הנושא של הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אני רק יכול להצטער שהרבה אנשים במדינת ישראל לא לומדים וגם לא רוצים ללמוד היסטוריה. היסטוריה, לא של אלפיים שנה, היסטוריה של נובמבר 1973. חודש לאחר פרוץ מלחמת יום הכיפורים במדינת ישראל מוקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשותו של נשיא בית המשפט העליון השופט אגרנט. החיילים שלנו עדיין בחזית, עדיין לא ברור מה יהיה, הפסקת אש, הסכם ההפרדה, לא יודעים מה יהיה. אני מזכיר ש ב-31 בדצמבר או ב-1 בינואר, אל תתפסו אותי, נדמה לי ב-1 בינואר 1974 מתקיימות בחירות לכנסת ישראל, זה לא הפריע לקיים בחירות, ובאפריל 1974, מסקנות ראשונות של ועדת החקירה הממלכתית בראשותו של השופט אגרנט. בעקבות מסקנות הביניים האלה, המסקנות הראשונות, ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר עולה כאן לדוכן הזה, ומודיעה לעם ישראל שהיא מתפטרת מתפקידה כראש ממשלת ישראל. חודשיים וחצי לאחר מכן, חודש יוני 1974, היא מתפטרת גם מהכנסת. זה המודל לכל הממשלות לדורות. ומי שהיום מנסה למסמס ומסית נגד אלה שדורשים ועדת חקירה ממלכתית, הוא פשוט פוגע, לא רק בביטחונה של מדינת ישראל, כי מסקנות הוועדה הזאת חשובות גם לצה"ל, הוא פוגע בעתידה של המדינה, והכי חשוב, הוא פוגע בלכידות החברה הישראלית. אין היום דבר חשוב מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, על מנת לאחד את העם. והדבר הנוסף, חוק הגיוס. אפשר לעשות טריקים ושטיקים, אפשר לעשות קומבינה, אפשר לדבר ולשחק במספרים, אפשר גם להזכיר מה היה פה בכנסת הקודמת, מה היה פה לפני עשר שנים, מה היה פה בזמן חוק טל, מה היה פה בשנות השבעים. אפשר להיזכר אילו ממשלות נתנו פטור לחרדים, אפשר ללכת ל-1948, כמו בסרט המפורסם, מי זוכר בכלל מה היה ב-1948. זה לא משנה את המציאות. המציאות העגומה שאליה נקלענו מחייבת חוק גיוס לכולם. היא מחייבת להפסיק את התקצוב הכלכלי לאלה שלא משרתים. בואו נקרא לילד בשמו, נפסיק לממן את המשתמטים. אני אומר לכם, רבותיי, בכל ממשלה אחרת, עם ראש ממשלה אחר, הבעיה הזאת לא תהיה קיימת. זו תעודת הביטוח של נתניהו, וככה הוא מנצל את תעודת הביטוח הזאת עד הסוף. בכל ממשלה אחרת לעולם לא יהיה מצב שהממשלה תצביע על חוק ההשתמטות. אבל נתניהו מנצל את זה, ולכן הוא יודע שאם הוא לא מעביר את חוק ההשתמטות הממשלה שלו תיפול. אגב, יש לו היסטוריה ארוכה של הפסדים, לנתניהו. פעם אמרתי וסיפרתי את זה, תבדקו גם אתם, לא יזיק ללמוד קצת היסטוריה פוליטית של מדינת ישראל.

אני פונה לחבריי מהסיעות החרדיות. זאת ההזדמנות שלכם להיכנס מתחת לאלונקה. זאת ההזדמנות שלכם לפנות לציבור שלכם. קחו דוגמה מהציונות הדתית, מהציבור הנפלא הזה, שלצערנו משלם מחיר הכי יקר ביחס לאוכלוסייה, ביחס לגודל שלו באוכלוסייה, ואני חושב, שהם יודעים לשמור על התורה לא פחות טוב מכם. אז קחו דוגמה ותתחילו לשנות את השיח. אם לא תשנו את השיח ולא תפנו לציבור שלכם,

המנהיגים של הציבור שלכם, אנחנו פשוט נמצא את עצמנו בעוד מחסור של כוח אדם ובעוד נטל על החיילים. ואני אומר לכם שאנחנו באופוזיציה לא מתכוונים לעבור לסדר-היום כאשר החוק להארכת שירות חובה יגיע לוועדה, כאשר אתם תנסו לשנות את מספר ימי המילואים שחיילי צה"ל עושים היום בלי שהחברה החרדית עוברת את השינוי הכי גדול ולא נכנסת מתחת לאלונקה, כפי שמחייבת המציאות, כפי שקורה היום במדינת ישראל. ואני מבקש באמת, קחו דוגמה מהציונות הדתית. פשוט צריך להסיר את הכובע ולשבח, וכמובן לזכור את כל הנופלים ששילמו את המחיר הכי יקר על מנת שאנחנו נוכל,

גם להתווכח כאן בבית הזה.

תודה רבה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אני קודם כול אתחיל בניחומים למשפחה של יוסף אל-זיאדנה. אני מבינה שכרגע שר הביטחון וראש הממשלה הוציאו הודעה גם על חמזה, אבל צה"ל אומר שלא, אז אני לא יודעת. אני כן יודעת שיוסף שרד בשבי, אני יודעת שהבנים שלו בילאל ועאישה חזרו אחרי 55 ימים בעסקת החטופים. אנחנו יודעים שיוסף נחטף מקיבוץ חולית עם שלושת ילדיו,

בילאל ועאישה, והם מספרים, הילדים שלו, שהם היו נוהגים להתחבק כל הזמן, גם כשחמאס לא הסכים להם. אני לא יודעת אם קראת עליהם, הם אמרו שבגלל שהם היו ממש משפחה, יוסף ושלושת הבנים, עד שהם יצאו בעסקה הראשונה הם נהגו להתחבק ולהיות ביחד. המשפחה של יוסף גילתה על החטיפה מסרטון שחמאס פרסם. גם הבת שלו הייתה אמורה להתחתן, והיא ביטלה את האירוסין עד שאבא שלה יחזור. לצערנו הוא חוזר כגופה. עוד חטוף ששרד בשבי, שראו אותו בחיים, ובסוף חזר לקבורה בישראל. כנראה שהלחץ הצבאי לא ממש מסייע להביא חטופים בחיים, אם אפשר לומר את זה ככה בעדינות.

יוסף חוזר הביתה למשפחתו, לקבורה בישראל.

רצתה המשפחה לקבל אותו, ואני מאוד מקווה שנבין בשעות הקרובות מה קורה עם חמזה.

ראיתי את שר הביטחון מציג, וכמובן ישר הודעתי על ניחומים,

ישר ברגע שהודיעו שהעניין לא ברור, אז מחקתי. אני לא יודעת מה שר הביטחון עושה, הבנתי שהוא רב גם עם דניאל הגרי והוא רב עם הרמטכ"ל ובעצם הוא רב עם כולם, אבל אולי כדאי, לפני שאתה מוציא הודעה על חטופים שחוזרים כגופות מרפיח, לפחות תהיה מסונכרן עם צה"ל וכוחות הביטחון. צריך גם לתת קרדיט לצבא, לשב"כ, שבזכות מידע מודיעיני הם הגיעו ליוסף,

לחזק את החיילים שלנו שנמצאים שם ועושים עבודת קודש למצוא את החטופים. לצערנו הרב, כמו שאתה רואה, אדוני היושב בראש, הייתה ציפייה במשפחה של יוסף. באמת חיכו לו שהוא יחזור. הילדים בילאל ועאישה חזרו ואמרו שאבא בחיים, ועכשיו כבר לא. אני מקווה שנבין בשעות הקרובות מה המצב של חמזה. אני מציעה לכולם לחכות להבין, ואז לצאת בהודעות. מה שבטוח זה שחייבים לעשות הכול כדי להחזיר אותם הביתה. זה קודם כול ולפני הכול, על יוסף וכמובן על החטופים. אני רוצה לדבר היום על כך, אני לא יודעת אם ראית, אבל סוף-סוף,

בתחילת 2025 פורסמו היום נתוני המשטרה של 2023. ראית את זה? רק שתבין, רק שתבין, בתקופה של הממשלה שלנו, עזוב שבכל רבעון היו מפרסמים, השר עמר בר לב, זאת הייתה האג'נדה שלו, אז הוא גם היה, שתבין, מעלה מיוזמתו לאתר. - - - המשטרה, השר פרסמו. לא היו נתונים טובים כאלה מעולם. מטורף, מטורף. תחילת 2025, ומפרסמים את 2023. אבל מה שמדהים זה שרק אחרי שמחייבים אותם אז הם מפרסמים את השנתון. אני לא יודעת אם הופתעת, הופתעת מהנתונים,

שוטר לשעבר? הינה, אני אגיד לך, לא הופתעתי. אבל מה מדהים? תכף אני אעשה לך חיבור מדהים לזה. אני לא יודעת איך להגדיר את זה. היום הבת שלי אמרה לי משהו על אנשים שחיים בסרט. איך אפשר להבין בכלל את הסרט שחי בו השר הזה? לפני חצי שנה,

כשפורסמו הנתונים, רק שתבין, אני מצטטת, כשנתנו לו את הנתונים בפרצוף, הוא אמר: אני מספיק לעשות מה ששרים אחרים לא עשו 30 שנה.

מעולם לא היה מצב כל כך גרוע כמו במשמרת שלך. איך אין נתון אחד שהצלחת בו? בוא נתחיל. בוא נתחיל עם מספר הנרצחים בחברה הערבית, כמעט זהה למה שהיה ב-2023. אגב, ב-2023 היה השיא של כל הזמנים, מספר ההרוגים בתאונות דרכים, הגבוה ביותר מזה 18 שנה. תאונות דרכים זה אחריות שלו ואחריות שלה. היא זה בזבוז זמן בכלל, היא לא איתנו בכלל. לא מעניינת אותה התחבורה. היא עסוקה בתאילנד, בסרי לנקה, בהודו. היא בכלל לא איתנו. ספק אם היא הייתה באוטובוס אי פעם. אפס ועוד אפס שווה אפס, לדעתי. כישלון ועוד כישלון, מה רציתם שיצא? אנשים משלמים בחיים שלהם. נמשיך. מספר התיקים שנפתחו ב-2023, 302,946. אבל אם אתה מסתכל באמת, אתה רואה 274 תיקי רצח על רקע פלילי, כמעט כפול מ-2022. תחשוב, זאת הממשלה שלנו. ב-2022, 139 תיקי רצח. אתה מבין אותי? ב-2023 274. כמעט פי שניים. אנשים מתים בממשלה הזאת יותר. כמובן, בחברה הערבית זה לא מעניין אותו, כי אלה ערבים,

אבל תבין שאצלנו היו 116 נרצחים. אתה יודע עם כמה הוא מסיים את השנה? 237. כמעט פי שניים. מה עם רצח נשים? הם פרסמו שב-2023, 33 נשים נרצחו.

הגעתי לדיון בוועדה לביטחון לאומי, ואז הם אמרו לי: כן, אבל אלה הרבה ערביות. מה יש להגיד על זה? 13 נשים נרצחו על ידי בני זוגן לעומת תשע בשנה שלנו,

תראה את ההבדל. כמובן, לא הכללתי את 7 באוקטובר. על זה אני לא מדברת. עבירות רכוש, גנבות רכב, כולם פה משלמים הרבה יותר על הפרמיה של הביטוח, אתה יודע למה? כי גונבים יותר רכבים. גנבות רכב, שים לב,

נפתחו 22,165 תיקים על גנבות רכב, אוקיי? פי שניים ממה שהיה אצלנו. פי שניים מ-2019.

גם אתה משלם יותר, גם הלך לך האוטו, פשיעה חקלאית, הרי הוא כל הזמן אמר: אני אוכיח מי בעל הבית. זה אבו עלי אקספרס הזה. עזוב, חבל על הזמן, תבין, מ-642 ל-720. שליש מהעבירות במחוז צפון, אבל תבין את הקטע: אתה יודע כמה מפונים יש לך? אתה מבין? זאת אומרת, גם יש מפונים, והיה אמור לרדת. אז הם גם מפונים, ולא יורד מספר התיקים. מה לעשות שבעבירות של פשיעה חקלאית,

אתה חייב את הבן אדם כדי להגיד לו. אבל רובם מפונים.

בעבר, בשנים של מלחמה, הייתה פחות פשיעה והיו פחות תאונות, כי בדרך כלל בתקופות כאלה אנשים בבית.

במלחמה הייתה פחות פשיעה, פחות פריצות לבתים. הנתונים היו אמורים לרדת, לא יורדים. תבין, כאילו המלחמה ב-2023, בסוגריים, הייתה לטובתו באוקטובר, נובמבר, דצמבר. לא עזר, לא לאנשים שנרצחו, לא לערבים שנרצחו, לא ליהודים שנרצחו. אגב, הוא כל הזמן מדבר על הפשיעה בחברה הערבית, אבל גם בפשיעה בחברה היהודית הנתונים הכפילו את עצמם. ראית, אגב, את הגרפים? אתה חייב לראות את זה. גם בחברה היהודית פי שניים רציחות.

מיותר לציין שכמובן אצל עמר בר לב זה נחתך בחצי. ומה הוא עשה לו? מה הוא עשה לו? לכל זירת פיגוע הוא הגיע. התחיל עם הסיסמאות החלולות שלו. אין מילים. כמובן, אני אחסוך ממך את כתבי האישום שעלו, עבירות איומים, עלייה, תאונות דרכים. מה אתה אומר לעצמך? אם אדם כל כך כושל אומר לעצמו: אוקיי, באת בשנת 2023, עשית את האבו עלי שלך, דיברת על 9 מיליארד, זוכר שהוא אמר 9 מיליארד? הוא קיבל 5 מיליארד, אוקיי? אבל 5 מיליארד זה מלא כסף. אם קיבלת מלא כסף, למה לא הצלחת לבלום שום נתון?

למה לא הצלחת? אגב, אתה יודע איפה הוא כן הצליח לבלום את העלייה? במשתמשי הקנביס, אבל זה לא בגללו, בגלל שאנחנו העברנו את הרפורמה, אם אתה זוכר, של שימוש. צריכה זאת לא עבירה. אז באמת תודה רבה שבעבירות שבממשלה שלנו, אז רק היה לי חשוב לציין איפה הייתה לו ירידה. אבל בוא נגיד ככה, שאדם מן היישוב, שהוא כישלון מהדהד, שקיבל 5 מיליארד שקל למשטרה, מה הוא עשה עם זה? הוא אומר כל הזמן שהוא מגייס 2,000 שוטרים. אתה יודע שהיעד שהוא הציב לעצמו הוא בערך פי שניים? התגייסו 6,000 שוטרים, 4,000 פרשו. אתה בא לוועדה ואתה אומר: למה הם פרשו?

יש פנסיות וזה, למה פרשו 4,000 שוטרים מהמשטרה? אף אחד לא יודע. אתה שואל איך התגייסו 2,200? האם הורידו את דרישות הסף לכניסה למשטרה?

איך ירדו דרישות הסף?

אגב, המזל של האוצר הוא שכשהוא ביקש את התקנים לשוטרים, אמרו לו: תקבל לפי ביצוע. זאת אומרת, הוא בא וביקש כמובן 7,000, הוא קיבל 3,200, בסוף הוא הצליח לגייס 2,200. מזל, כי תחשוב כמה כסף היה נזרק על תקנים שבכלל לא מאוישים.

הדבר הכי גרוע שהוא עשה, והוא כל הזמן מתהדר בו, זה הדיסוננס בין בן גביר בטיקטוק לבין בן גביר במציאות. נכון שהוא כל הזמן דיבר על כיתות הכוננות? אז רק שתדע שבתכנון שלו 40% משיבוץ הנשקים בכיתות הכוננות ירד. אתה יודע למה? בגלל שהוא עשה סרטון בטיקטוק והממשל האמריקאי עצר את הנשקים. עצר. זה ההבדל בין החיים עצמם, לעשות דברים בשקט, לממן דברים, לקדם שוטרים, לא להוריד את דרישות הסף, לבין החיים בטיקטוק. ברגע שהוא עשה את הסרטונים האלה, האמריקאים הפסיקו את המשלוח של הנשק, ו-40% מהתכנון שלו בכיתות הכוננות ירד,

העיקר כל היום: אני עשיתי, על כיתות הכוננות, כיתות הכוננות. בוא, יכולת לעשות הרבה יותר, לא קיבלת את הכסף. אם אדם כזה מבין שבכל מקום שהוא נגע הוא נכשל, גם בשיבוצים למשטרה, גם בפרישה מהמשטרה, גם בהורדת דרישות הסף. אפילו המשמר הלאומי שהוא דיבר עליו כל הזמן, גם שם: הוא קיבל תקנים ל-18 פלוגות מג"ב, אתה יודע כמה הוא הצליח לאייש? עשר. עשר פלוגות מג"ב. ואת זה צריך. אין ספק. הוא קיבל תקנים ל-18. אגב, הוא אמר שהוא גם יגייס 22,000 מתנדבים. כמה הוא גייס? עכשיו אתה כבר איתי, אתה יכול לדעת. כמה הוא גייס?

חצי. אתה אומר על בן אדם כזה, שקיבל כסף, 5 מיליארד וכספים, וגם יושבים בוועדה לביטחון לאומי וכל היום מביאים עוד סמכויות ועוד תקנים ועוד שיטור, אבל תכלס, בכל נתון שהבאתי אתה כישלון. אז במקום לבוא שנייה, ועכשיו באופן מוזר אני אגן על האוצר, לשבת מול האוצר ולהגיד להם: חבר'ה, לא עבד לי הקטע הזה, אז עכשיו הוא בא ומבקש עוד תקנים ועוד כספים. לא נעים לי, כי אני מגינה על האוצר, אבל יושב מולו אגף תקציבים ואומר: חביבי, אתה בכלל לא באירוע, כמו שאמרתי לך על הבת שלי. באיזה סרט אתה חי? באיזה סרט אתה חי? הרי גם בכל הדברים שנתנו לך ב-2023, שבאת עם כל ה"בעל הבית השתגע", שבאת עם כל האבו עלי שלך, לא עמדת בשום משימה שקיבלת: לא במשטרה, לא במתנדבים, לא בכיתות הכוננות, לא במשמר הגבול. כל עבירות הפשיעה, האיומים, הרצח, הכול הכפיל את עצמו. אז למה, בשם השם, אתה מבקש עוד כסף?

הראיתי לך פה שחור על גבי לבן, הראיתי את הנתונים. אין תחום אחד שלא חירבת, אין תחום אחד שלא נהרגו בו יותר אנשים,

גברים, בחברה היהודית, בחברה הערבית. ועוד לא דיברתי על 7 באוקטובר. מה הוא עשה בחמ"ל של המשטרה שהוא הגיע אליו בצוהריים? למה הוא לא היה שם בבוקר עם המפכ"ל? כשמפקד מחוז דרום הכריז ב-06:45 "פרש פלשת", למה ב-07:30 08:00 הוא לא היה כבר בחמ"ל?

אני לא יודעת אם ראית.

לא, אבל ראיתי אחר כך. אני אומרת לך שבבוקר מוקדם, המפכ"ל, הראשון שדיבר אל הציבור. הוא אמר: אנחנו שם. אבל למה אתה הולך רחוק? הייתה לי קבוצה בקמפינג ברעים, שהצלחתי להוציא אותם רק בזכות מפקד מחוז דרום והמפכ"ל. אתה מבין, עכשיו אני אספר על קובי, לא סיפרתי על זה. בתוך כל הבלגן הוא אומר לאלי לוי: תבדוק עם מירב שהחבר'ה שלה, לא הכרתי אותם בכלל, הם רק פנו אליי על הקמפינג ברעים, גם לא סיפרתי את זה אף פעם, תבדוק שהחבר'ה שלה יצאו. אז תספרי שנייה, מירב.

מה היה עם הקבוצה? קבוצה של חבר'ה, לא הכרתי אותם, הם חברים של העוזרת שלי לשעבר. הם הגיעו לקמפינג ברעים. סיפרתי לך את זה? אתה רואה, אני לא סיפרתי את זה.

בגלל שהוא כל כך עף על עצמו,

הם הגיעו לקמפינג ברעים לשישי-שבת. קמפינג, לא קשור למסיבה. אריאל, שאתם מכירים, התקשרה אליי. היא אמרה לי: מירב, יש קבוצה, אף פעם לא סיפרתי על זה, הם בקמפינג, הם בתוך המיגונית, כי מן הסתם היה ירי טילים, והם לא יודעים איך לצאת, אין אף אחד, כולם נטשו. באמת, ייאמר לזכות קובי, התקשרתי אליו כבר ב-08:30, בתוך כל הבלגן בחמ"ל,

מחוז דרום,

הוא אמר לי: אל תדאגי, אני אוציא אותם. דיברתי עם אמיר כהן, מפקד מחוז דרום אז, עוד תותח-על, שכמובן עכשיו בלימודים, כי מה הוא יעשה שם עכשיו? ושניהם, בתוך כל הבלגן, שלחו לי ניידת משטרה שהוציאה את החבר'ה מהקמפינג וליוותה אותם עד הצומת, וכולם יצאו בחיים. הם היו בתוך המיגונית, גם טילים וגם הם ראו שני רעולי פנים. כל הזמן הייתי איתם בטלפון ואמרתי להם: תישארו. 15 חבר'ה, היה אחד עם נשק, עם אקדח, זהו. והם יצאו בחיים, כולם ניצלו. הם גם כתבו אחרי זה, והתקשרתי ואמרתי להם תודה רבה. זה להראות לכם דוגמה שלא היה שר בחמ"ל של המשטרה.

הוא לא דיבר עם הציבור. לא היה גם עם מי להתקשר.

במצב נורמלי אני מניחה שחברי כנסת היו פונים לשר,

זה התפקיד שלו. חברי כנסת שיש להם קבוצה עכשיו שנמצאת במצוקה

איפה שיש הצלחות הוא מגיע.

אם עמר היה, חס וחלילה, אני גם לא מאמינה שזה היה קורה, כי לא הייתה הרפורמה, אבל אם עמר היה, ישר הייתי מתקשרת אליו. בכל פעם כשהייתה לי בעיה,

הייתה יועצת לענייני נשים, היה יועץ לענייני פשיעה חקלאית, היה עם מי להתקשר. פה ישר התקשרתי למפקד המחוז, אמרתי לו: תקשיב, אני חייבת להוציא אותם, ובאמת הוצאתי אותם. מה שמדהים זה שכל פעם, אפרופו כל השיח שלי עכשיו על זה שהוא לוקח קרדיט לא שלו, הוא בא ולקח קרדיט על הגבורה של השוטרים ב-7 באוקטובר.

אתה לא קשור לשוטרי מחוז דרום, אתה לא קשור לשוטרים בשדרות שירו את הירייה האחרונה.

אתה שר לביטחון פנים, אתה הבן אדם הכי מאובטח אחרי ביבי,

ב-06:45 הוכרז "פרש פלשת", שזאת הפקודה של המשטרה למלחמה. אתה יודע, מי כמוך יודע. אני לא מייחלת לזה, אבל אם אני הייתי, ב-07:30 כבר הייתי בחמ"ל, ב-07:30 כבר הייתי יושבת שם ומדברת עם הציבור. והשר הזה עוד לוקח קרדיט. אפרופו כל שיחתנו, אתה הולך עכשיו ומטריף את כל העולם לקבל עוד תקציבים, כל דבר שנגעת בו, נכשלת. כל דבר. הדבר היחיד שהצליח במשטרה הזאת זה להגן על אזרחים ב-7 באוקטובר.

אנשים כמו ג'יי-אר, שהיה מפקד תחנת רהט, ובזוקה, שהיה מפקד תחנת עיירות, נכנסו שלוש פעמים עם הנמר, והוציאו, ואחרי זה בזוקה נכנס גם עם הבת שלו, שגם היא לוחמת מג"ב. איפה היה השר לביטחון לאומי בכל הסיפור הזה? חס וחלילה לא אמרתי שתיכנס איתם לשטח, אבל לפחות תשב בחמ"ל, תדבר עם האזרחים. ועד היום בכל מקום,

גם יסמין יודעת, כי אנחנו ביקרנו אצלם וראינו את הגבורה ואת האומץ של השוטרים בשדרות, לוחמי הימ"מ. אני רק אספר לך שיש את אבשלום, שהוא לוחם ימ"מ, שהייתי אצלו בלוויה,

הוא ביקש מחברה שלו מנתיבות: בואי תקפיצי אותי. שירן, לדעתי, קוראים לה. בואי, תקפיצי אותי, שאני ארוץ מהר מהר ללחימה. הם קיבלו טיל נ"ט, שניהם נהרגו במקום. לא נשאר כלום מהאוטו, כלום. והבן אדם הזה, שבמקום לעשות את המינימום, אני מסיימת, את המינימום, ללכת לחמ"ל, להיות שם ב-7 באוקטובר, עד היום הדבר היחיד שהוא עושה, לוקח קרדיט על אירוע שאין לו שום קשר אליו, לשוטרים ולשוטרות הגיבורים והגיבורות שנהרגו על המשמרת של 7 באוקטובר. קצת צניעות, קצת דרך ארץ, וקצת להבין שאם אתה כשל בכל מקום, עדיף שתלך הביתה.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת יסמין פרידמן. לרשותך 20 דקות. תודה, אדוני היושב בראש. אני אמשיך את הדברים שלך ואגיד לך שאתמול הוא היה בבאר שבע. בלי אלמוג, הבנתי.

כנראה שלא. היה קטע ששלחו סמ"סים, ואז פעילים מהדרום אמרו לו: למה אתה לא אומר לאלמוג כהן לבוא? הוא הנציג שלך בנגב. אז גם זה לא משהו עבד לו. אז מסתבר שהוא היה בבאר שבע, וכרגע ההצעה שלו היא שהוא נכנס לקבוצות הווטסאפ השכונתיות בבאר שבע כדי להתעדכן און-ליין על מה שקורה. אני מניחה ששר יכול להתעדכן בדרכים אחרות, אבל מי אני שאגיד משהו על שר שרוצה להיות חלק מקבוצת ווטסאפ שכונתית? זה יפה. מעניין אם אחרי שהוא ידע בדיוק מה קורה און-ליין זה יעזור.

עוד לא אמרו לי כלום, רק את זה שמעתי. עוד לא התעדכנתי, רק הבנתי שזו הייתה כרגע ההצעה שלו, שהוא ייכנס לקבוצות הווטסאפ. יותר מזה אני באמת לא יודעת. אני כמובן לא יכולה לעלות לכאן ולא למסור תנחומים למשפחת אל-זיאדנה, שקיבלו את הבשורה הכי קשה שיש. שאר המשפחות יושבות ומתפללות שהדפיקה הבאה בדלת לא תהיה אצלן. אי-אפשר אפילו לחשוב על הסיוט של משפחת אל-זיאדנה בוודאי, אבל גם על הסיוט של שאר המשפחות, שמבינות שכל יום שעובר, שכל דקה שעוברת עלולה לקרב אותם לדפיקה הבאה בדלת. וזו הזדמנות עוד פעם, עוד פעם, לומר: חייבים להחזיר אותם הביתה היום היום היום. אנחנו מדברים במושגים: כשטראמפ יגיע, ההשבעה של טראמפ, מה המשמעות של שעה של חטוף במנהרות? מה המשמעות? אני לא יכולה לחשוב על עצמי שעה, או על הידיעה שהבן שלי שעה, שעה, יהיה במנהרות חטוף, כשמחבלי חמאס הם אלה שאחראיים על שלום גופו, שלום נפשו, על הרעב שלו, על הפציעות שלו. אי-אפשר בכלל להבין את זה, ויש פה זמן, לא עכשיו, אחר כך, עוד קצת, וזה לא מסתדר, וההוא לא מסתדר. די.

הגענו לשלב שהגיעה ובשלה העת לעסקה

אין שום תירוץ שיכול לעכב את זה בשעה. לא אכפת לי כבר איך. ואני לא יכולה לעלות לכאן, כי כל השבוע לא ממש יצא לנו לעלות לכאן, ולא לדבר, חבל שהוא לא כאן, כי אני לא אוהבת לדבר על חברי כנסת כשהם לא נמצאים, שלא יגידו שמדברים עליהם מאחורי הגב, אבל אני חייבת להזכיר את ואטורי. בעדינות אני אומרת, לחשוב טיפה, לחשוב טיפה לפני שיוצאים דברים. אני לא יכולה לשאת את המחשבה על הרעיון ההזוי הזה שבצד השני עומדת נירה, שעד לפני זמן לא קצר הייתה חברה שלנו פה בספסלים, שאנחנו היינו עדים און-ליין למאבק שלה על החיים שלה, כי כולנו היינו בקבוצת הווטסאפ וידענו שהחיים שלה על בלימה, שהמחבלים מתקרבים אליה, שהנכד שלה נמצא במקום אחר בקיבוץ, והוא אומר לה: מה את רוצה, שאני אמחא לך כפיים? לא רק שצריך למחוא לה כפיים, צריך לנשק לה את הרגליים, כי אחרי שפינו את כולם, היא נשארה עוד שלושה ימים בשטח לזהות את הגופות של החברים שלה מהקיבוץ. אז כן, צריך למחוא לה כפיים, לנשק לה את הרגליים, אבל בעיקר צריך לבקש ממנה סליחה. כי בזמן שאתה חלק מהממשלה הזאת ומהאופוזיציה הזאת, שמה לעשות, זה קרה במשמרת שלהם, אז כן, "סליחה" היא המילה הראשונה שעולה לי בראש. ואחר כך ואטורי האמיץ, שסרטוני הבת-מצווש שלו מחזיק נשק התפרסמו בכל מקום, יש לו מה להגיד על אנשים שכן הלכו והצילו חיים. אני מנסה להבין את הסיטואציה ההזויה הזאת. אפשר לא להסכים עם יאיר גולן, כנראה שגם אני אפילו לא אסכים איתו בכול. אפשר לחשוב אחרת. אפשר להתווכח עם מיליון ואחד דברים שיאיר גולן אמר,

אי-אפשר להתווכח עם כך, וזה גם לא צריך להיות קשור לכך, שב-7 באוקטובר הוא ירד לשטח. עלה על מדים, ירד לשטח, לקח נשק והציל אנשים. זה לא סותר שום דבר. כשואטורי בדיוק התהפך במיטה לצד השני. כנראה. ביחד עם בן גביר. אולי ישנו כפיות. ואגב, אותו הדבר על אנשים אחרים שנאמרו עליהם הדברים האלה. אתם יכולים לא לאהוב אותם, אתם יכולים לא להסכים איתם, אתם יכולים לשנוא אותם, אתם לא יכולים לומר שב-7 באוקטובר הם לא היו שם והצילו חיים.

כי זה מתועד,

יש אנשים שחיים בזכות אותם אמיצים. אני אומרת כבר לא בכעס, כבר אין לי מילים, פשוט די. די עם ההשמצות האלה, די לפלוט שטויות בקצב רצחני בלי לחשוב קודם. עכשיו אני אדבר על הנושא שלשמו עליתי לכאן. כי רציתי לדבר על ממשלת בנימין נתניהו 2025. הכותרת, צועדים אחורה. זו הכותרת שצריך לתת לממשלה הזאת. שנתיים בשלטון, ואנחנו צועדים אחורה בכל פרמטר, ואני אפילו אמנה כמה פרמטרים. מה קרה לנו עם תאונות הדרכים? חזרנו אחורה לא שנה, לא שנתיים, חזרנו אחורה 18 שנה: 436 הרוגים בתאונות הדרכים, שיא של 18 שנה. יותר מהרוג אחד בכל יום. מעולם לא היה דבר כזה. אני לא זוכרת איזשהו דיון חירום על זה. אני לא זוכרת שמישהו יזם על זה, לא השרה ולא השר לביטחון לאומי, דיון על הדבר הזה. אם חס וחלילה ההרוגים האלה היו מפיגועים, מסיבות אחרות, הרי היינו מקיימים דיוני חירום, אבל יש איזושהי תפיסה שתאונות דרכים זה איזשהו גורל.

זה תלוי בתשתיות, זה תלוי בחינוך, זה תלוי בניידות, זה תלוי באכיפה, זה תלוי במיליון ואחד דברים שמי שאחראי עליהם זאת הממשלה.

גם אחריות האזרחים, שלעיתים נוהגים בחוסר אחריות, אבל אולי אם הייתה ענישה יותר קשה, הייתה אכיפה, היו ניידות והיו מצלמות ואפילו רחפנים, אז בועז, אני זוכרת, הביא תקציב לרחפנים למשטרה, לאכוף עבירות תנועה, וגם עם זה הם לא עשו כלום. אפרופו השיתוף עם ביטחון לאומי, יש ניידת תנועה אחת לכל 70,000 רכבים. מה שנקרא, שיהיה לנו בהצלחה בדרכים. שנת 2023 גם הייתה שנת שיא בנרצחים בחברה הערבית. גם פה אנחנו צועדים אחורה במקום קדימה. כמובן שאנחנו גם שוברים שיאים ברצח נשים, גם פה צועדים אחורה. כמובן שגנבת רכבים, אנחנו צועדים אחורה לא צעד אחד וגם לא שניים, אנחנו צועדים אחורה בדילוגים. בממשלת ביבי 2025 חוזרים אחורה, ובתנופה. גם בחינוך, צניחה דרמטית במתמטיקה ומדעים, ממקום תשיעי למקום 23. אחד מכל חמישה תלמידים סווג מתחת לסף בשני המקצועות הללו. אבל מה הפלא? מחסור במורים, מחסור במורים לאנגלית, במקרה אני יזמתי דיון על זה. להגיד לך שאני חושבת שמשהו יתקדם עם זה? שאני חושבת שיקרה עם זה משהו? שתהיה איזושהי הפתעה בשנה הבאה? לצערי לא. מחסור בצוותים מטפלים, מחסור בצוותים מטפלים נפשית, לא קיים. בואו נבדוק אם צעדנו קדימה או אחורה בעליית מחירים, קינלי, רוצה לנחש? יש לי תחושה שאני יודע, כן. האם מר כלכלה הוא בעצם מר כלכלה? אני חוששת שכן. מחירי החשמל, צ'ק,

מחירי הארנונה,

מחירי המים,

עלו, משכנתה, קפצה לשמיים עבור כל משפחה, מוצרי מזון, צ'ק, קפצו בקרוב ל-30%; מע"מ, צ'ק,

מר כלכלה הקטין או הגדיל את הגירעון? אל תעצרו את הנשימה, עלה. האם היה דיון יעיל, מהותי, איך אנחנו נלחמים ביוקר המחיה?

האם הקבינט, לדעתי הרביעי או החמישי, שהוא הצהיר עליו במסיבת עיתונאים עם לוח וכל מיני מצגות וכל מיני הודעות דרמטיות, שהפעם הוא מקים קבינט כלכלי-חברתי, הפעם הוא באמת מטפל בזה, כמה פעמים הם התכנסו בשנתיים האחרונות? פעם אחת. מעולם לא היה יקר כל כך לקנות בסופר. מעולם אנשים לא עשו חישובים מה לקנות. מה עושה הממשלה? אפילו לא מצליחה לאכוף את זה שהתחילו להוריד את מדבקות המחירים ממוצרי המזון, כי כבר דיברו שאולי לא צריך וכן צריך. אפילו את זה הממשלה הזאת לא מצליחה לאכוף. כשהמחירים עולים, אנחנו בודקים הרבה יותר על כל מוצר מה העלות שלו ועושים השוואות במדפים, גם את זה. כמובן שייצוג נשי חזרנו אחורה, מה שנקרא, בבעיטה. עשר מנכ"ליות משרדים היו פה בממשלה הקודמת, ולא סתם מנכ"ליות, מוכשרות אחת-אחת, שעבדו קשה מבוקר עד ערב, שבאו עם רקורד,

וגם הגיעו בסוף לתוצאות והביאו קבלות. פחות חברות כנסת כמובן. והכי מטריד אותי שיש ירידה באכיפה נגד צרכני זנות ב-94% בשנת 2024. זה ממש - - - מה שאומר שאין אכיפה בכלל, וגם מעט האכיפה שיש היא במרכז. בפריפריות אין אכיפה, על חקיקה שעכשיו אגב, תכף הוראת השעה שלה מסתיימת, וחובה להאריך את זה. אבל איך אפשר לבוא עם נתונים אם אף אחד לא אוכף את הדבר הזה? מה אתם חושבים, שבמלחמה אין צרכני זנות?

גם במלחמה, גם בשנת 2023 וגם בשנת 2024. מי סובל הכי הרבה ב"צועדים אחורה, ממשלת ביבי"? השכבות החלשות, מעלים להן את הביטוח הלאומי, את ביטוח הבריאות, שיורד להן מהשכר. למעשה מי שהכי ייפגע מזה זה מי שמרוויח את שכר המינימום, הקפאת משכורות, הקפאת קצבאות ילדים, כשאחד מכל ארבעה ילדים חי מתחת לקו העוני. אחד מכל עשרה קשישים צריך לבחון בין תרופות לבין חשמל לבין אוכל, הוא יוכל לבחור כנראה רק אחד מהשלושה האלה. כמובן שגם התחבורה הציבורית יקרה יותר, מה שמקשה על מי שאין לו רכב. מי שאיתרע מזלו ובמקרה יש לו איזה רכב קטן שבו הוא יכול להקפיץ גם את הילדים לבית הספר, גם להגיע לעבודה, גם לעשות קניות, לעשות סידורים, אז מחירי הביטוח עלו לו ב-30%, וזה בגלל הסעיפים הקודמים של גנבות הרכב שעלו, אז כמובן שחברות הביטוח מעלות את המחירים של הביטוח. כמה התקדמנו קדימה עם ממשלת בנימין נתניהו באמון בכנסת? Don't hold your breath: האמון בכנסת צנח ל-18% מ-50% לפני כ-20 שנה. נחשו מי היה ראש הממשלה רוב השנים האלה. איך פתאום אמון הציבור בכנסת צנח? זה לא קרה סתם. הממשלה זוכה לאמון של 25% בלבד, אבל בתי המשפט זוכים לאמון של 40%, אבל אחר כך עולים לכאן שרים ומסיתים נגד בתי המשפט, נגד השופטים, נגד היועמ"שית, נגד כל דבר שלא נותן להם לעשות מה שהם רוצים, שאנחנו אחריו מגיעים לתוצאות שהרגע הקראתי פה, אז מישהו כן צריך לעצור אותם. עומד כאן שר המשפטים, שאין לו רוב בוועדה. ועדה שהוקמה בכנסת הזאת שלו, כשהממשלה היא שלהם, ועדה שנבחרה עכשיו,

הוא רוצה לשבור את החוקים כי אין לו רוב למנות נשיא לעליון, ואז הוא אומר: לא, הם יעצרו אותי, הם לא ייתנו לי לעשות מה שאני רוצה, איך אני אחריב את הדמוקרטיה כל כך מהר? ישראל ירדה שני שלבים במדד השחיתות העולמי. גם זה מאוד מפתיע, לאור הנתונים שאני קוראת. מזל שיש לאן לרדת.

מספיק לראות מדי פעם חדשות על כל מיני שרים, שרות וחברי כנסת, כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. על הדרך, הכלכלה מציגה נתונים חלשים: בשנת 2024, למרות גידול של 2% באוכלוסייה, הצמיחה היא רק 1.2%, מה שאומר צמיחה שלילית לנפש של 0.8%. על זה אף אחד לא יספר לכם בערוץ 14. כמובן שהלכנו אחורה גם בתחום זיהום אוויר, ואנחנו במקום ה-56 מתוך 134 מדינות. גם זאת נקודה לציון. הלכנו אחורה בתחום גיוס חרדים ושוויון בנטל; אחורה בימים רבים של מילואימניקים, שנאלצים להיעדר מעל שנה מהבית,

מהעבודה ומכל מקום, אחורה בפתיחת עסקים קטנים,

זה המעסיק הגדול ביותר במשק, אז זה אסון לכלכלה, אחורה בשיח, אחורה בקרע ובשסע, אחורה במוסר. גיבורי התרבות שלנו הפכו להיות אנסים, פושעים וחשודים, ואם אפשר להביא להם מדי פעם פיצות, אז מצוין. אבל בדבר אחד עלינו. קינלי, אני רוצה לספר מהו הדבר האחד שעלינו.

נו, נו, אני במתח. אתה במתח. ירידה מהארץ, בזה עלינו. 82,000 ישראלים ירדו מהארץ. הרי הם עושים את זה כל הזמן, הם עומדים פה ואומרים: תלכו,

מי שעוזב את הארץ הוא לא ציוני רק להזכיר שהבן של ראש הממשלה לא בארץ כבר הרבה מאוד זמן, אז אולי כדאי להפנות את זה אליו, אבל הם עושים את זה כי הם מפחדים, כי הם מיואשים וכי הם דואגים לעתיד של הילדים שלהם. עכשיו, נשארו לי עוד שלוש דקות, שזה נחמד, ויש לי עוד מה לומר. אני רוצה לדבר קצת על חיסול ממוקד, כי לשמחתנו באמת, הממשלה יצאה למסע חיסולים ממוקד של יעדי טרור,

ככל שרשימת החיסולים מחוץ למדינה, לשמחתנו, מתחילה להיגמר, הממשלה עוברת לחיסול ממוקד בתוך המדינה. איך זה קורה? פשוט מאוד, מכניסים את המילה "טרור" לכל הצעת חוק, והינה עוברים לחסל את הטרוריסטים בתוך המדינה. להלן, אני רוצה להקריא, רשימת הטרוריסטים החדשה: כמובן מערכת המשפט ובג"ץ, רשימת חוקים שבאה למנוע ביקורת שיפוטיות ולהוציא סמכויות שיפוטיות ממערכת המשפט ולהעביר אותן למי? כמובן, לשרים ולממשלה. היועצת המשפטית לממשלה, החלשה וניסיונות לפטר אותה, המפלגות הערביות, הקלה על פסילת מועמדים ערבים מהשתתפות בבחירות, כולנו יודעים מה הסיבה, פשוט תוסיפו לזה את המילה "טרור", אבל המטרה היא למעשה שאף אחד לא יוכל להקים ממשלה חוץ מהם, התקשורת החופשית, סגירת התאגיד הציבורי, מתן סמכויות בלתי מוגבלות לשר התקשורת בסגירת ערוצי תקשורת, מוסדות החינוך והאקדמיה, שלילת תקציב ממוסד חינוך שמעסיק עובדי הוראה שמזדהים עם טרור, הרחקת סטודנטים שמזדהים עם טרור, למרות שיש חוק לגבי מי שהוא תומך טרור, מזדהה עם טרור,

אפשר להתקשר למשטרה, לא צריך להוסיף חוק על חוק על חוק, אף אחד לא בעד טרור, מפגינים, הקלה על שימוש באמצעים שיקלו על מעצר מפגינים, הגשת תלונות נגד מפגינים, אזרחי מדינת ישראל, שלילת זכויות בסיסיות. המשלה מסמנת מחדש את המטרות, והפעם הן קרובות מתמיד. לפי ההגדרה החדשה, כל מי שמביע ביקורת, מפגין או מוחה, הופך לחשוד. עיתונאים? מסיתים. אנשי חינוך? מנפחי רעיונות מסוכנים. פעילים חברתיים? כמובן שהם סכנה לציבור. המסר ברור, אין מקום לדעות שונות או שיח ביקורתי. אם כל זה נשמע לכם כמו תרחיש קיצוני, זכרו: מהפכות תמיד מתחילות בצעדים קטנים, עטופות במילים כמו "מלחמה בטרור", "ביטחון", "משילות". זה בספר של כל דיקטטורה שקמה. לכן הגיע הזמן שלנו כחברה להתעורר, לעצור ולשאול: האם אנחנו מוכנים לתת יד לרמיסת הדמוקרטיה? האם נעמוד מנגד בזמן שהמושג טרור מנוצל כדי להשתיק אותנו, כדי לגזול מאיתנו זכויות? המאבק הוא לא רק על החוקים אלא על הנשמה של המדינה, על הערכים שמחזיקים אותנו יחד. כי אם נשתוק היום, מי ישמור עלינו מחר?

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב כהן, גם לרשותך 20 דקות, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש, אני חייבת לשתף שעבורי אלו ימים מאוד מאוד כואבים, ממש ימים שחורים. לוויה רודפת לוויה, שבעה רודפת שבעה, עוד ועוד בשורות מאוד מאוד קשות. אני חייבת לשתף במה שיושב לי על הלב.

אפשר להתווכח עם מה חברי הממשלה וראש הממשלה ידעו לפני 7 באוקטובר, מה הם ידעו לפני 06:29 בבוקר, היו התראות, לא היו התראות. ברור שאנחנו מוקפים אויבים קשים מאוד, ו-7 באוקטובר, האסון הזה, קרה לנו, ובאמת יש דיון נפרד מי ידע,

אלו דברים שצריכים להיחקר. אין ויכוח, כולם יודעים, אין ויכוח שאתה, ראש הממשלה, יודע ועדיין בוחר ביודעין למשוך את המלחמה הזו עוד ועוד עם מחיר הדמים הבלתי-נסבל כבר 15 חודשים, שאלוהים ישמור. כל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל שצריך להכריע את המלחמה מהר בשטח האויב, כל מה שרבים רבים למדו ויודעים לפניו, וגם הוא יודע, לא מיושם. ואת זה הוא עושה ביודעין, ויש לזה מחיר כבד מנשוא. אז את זה הוא יודע. הוא ביודעין לא מקים ועדת חקירה ממלכתית. ביודעין, לא בשוגג. ביודעין הוא לא חוקר את הדברים, ביודעין הוא לא מתקן את הליקויים וביודעין הוא לא מונע מוות שיכול היה להימנע אם היינו רק מתקנים את הליקויים ומפיקים את הלקחים. כל זה ביודעין. ביודעין הוא מחליש את המדינה שהוא עומד בראשה כשהוא מקדם, תוך כדי הלחימה הקשה, חוק השתמטות במקום להראות לאויבים שלנו מסביב שאנחנו חזקים ויש לנו חוסן. הוא מקדם חוק השתמטות כשלצבא חסרים 12,000 לוחמים. בלי בושה. הוא לא יכול להגיד על זה שהוא לא ידע. הוא יודע, והוא ממשיך לעשות דברים נגד האינטרסים של המדינה, משיקולים זרים. כולם צריכים לראות את זה ולגנות את זה ולא משנה אם יש להם תפיסת עולם ימנית או שהם שמאלנים. זה לא אינטרס של המדינה התנהלות כל כך לא עניינית. אז אפשר להתווכח מה הוא ידע או לא ידע לפני 7 באוקטובר, אבל כבר 15 חודשים שהוא יודע את כל הדברים האלה ובוחר שלא למצות את המלחמה, בוחר שלא להקים ועדת חקירה ממלכתית לתיקון כל התקלות הללו, ובוחר לקדם חוק השתמטות במקום לגייס את כולם ולאחד אותנו אל מול האויבים שלנו. וזה ייזכר לו לדיראון עולם, וכל מי שמשתף עם זה פעולה, בין אם בצורה אקטיבית ובין אם בשתיקה, עושה פשע גדול, פשע נגד העם היהודי ונגד המפעל הציוני. אני רוצה להתייחס לסכנות שאורבות בימים אלה לחיילי צה"ל הגיבורים שלנו. הלוחמים הגיבורים שלנו, שסיכנו ועדיין מסכנים את החיים שלהם, שהקריבו חיי משפחה, שהקריבו פרנסה, שנותנים לנו, לעם ישראל, את כל מה שיש להם לתת, לצערי הם גם הראשונים לשלם את מחיר הפופוליזם המסוכן של הקואליציה הזו, של השותפים לקואליציה הזו ושל האנשים שבימים אלה מגינים על הפורעים שפרצו לשדה תימן. זה מה שקורה כשחברי כנסת עבריינים וחסרי אחריות, שקוראים לעצמם ימין על מלא מלא, בפועל מספקים תחמושת לארגונים של שונאי ישראל:

הוברח מסרי לנקה כדי שלא ייעצר בגין שירותו הצבאי בעזה. לוחם אחר שנסע לדרום אמריקה נמלט מברזיל לפני שהרשויות הספיקו לעצור אותו בגין חשד לביצוע של פשעי מלחמה. תלונה נגד חייל שלישי הוגשה גם בארגנטינה, ואלה רק המקרים שדיברנו עליהם השבוע. זה רק הפרומו למה שעתיד לקרות. כולם צריכים לשאול את השאלה האם הממשלה הזו באמת מספקת הגנה, באמת מגינה על החיילים הגיבורים שלנו. השכפ"ץ של החיילות והחיילים ביום שאחרי המלחמה זו מערכת המשפט בישראל, ומה שלוין, שיקלי, גוטליב, סוכות ואחרים עושים זה הלכה למעשה להוריד ללוחמי צה"ל את השכפ"ץ, לשלוח אותם לשדה הקרב הבין-לאומי ללא כל הגנה. הקיום של מערכת משפט עצמאית וחזקה, כזו שבמידת הצורך גם יודעת לעשות בדיקות ולחקור דברים חמורים גם בצד שלנו, זה שאנחנו לא מחזקים את מערכת המשפט, זו לגיטימציה לחקור ולשפוט ישראלים בחו"ל. אם היינו יכולים לבוא ולומר: סליחה, מערכת המשפט שלנו בדקה את הנושא, מערכת משפט עצמאית, שקופה, הגונה, חקרנו ובדקנו, וגם הענשנו את מי שצריך להעניש אם יש כאלה, אז הייתה לנו לגיטימציה מול העולם. הטיוח הזה, העובדה שלא בודקים את הדברים, מעודדת מדינות זרות לשתף פעולה עם מסע ציד של ארגונים פרו-פלסטיניים שהם נגדנו. הזהרנו, זה לא שלא הזהרנו. הזהרנו מראש שזה מה שיקרה, והזהרנו בזמן אמת. אמרנו שוב ושוב: צה"ל הוא צבא מוסרי, הצבא הכי מוסרי שיש, ששומר על סטנדרטים ערכיים הכי גבוהים שאפשר במצבים בלתי אפשריים, ודווקא לכן חריגה מהנורמות שאנחנו מצפים להן מהחיילים שלנו חייבת להיחקר.

כי אנחנו לא רוצים להכתים 99.99% מהחיילים הגיבורים שלנו שלא עשו ולא יעשו שום דבר פסול. בזה שאנחנו לא בודקים מקרים בודדים אנחנו מכתימים את כולם, אנחנו, במו ידינו, מסירים את השכפ"ץ שמגן על חיילי צה"ל. אלפי לוחמים עלולים להתקשות לצאת מגבולות הארץ, אבל לממשלה הזאת לא ממש אכפת. אולי זה קשור בעובדה שחלק גדול מראשי המפלגות בקואליציה הזאת הם משתמטים וחסרי אחריות. הם פה כדי לקחת את החלק שלהם, את המזומנים למטרות שלהם. הם פה בשביל לעשות סיבוב, סיבוב בכל מחיר, גם אם הסיבוב הזה יהיה על גבם של הלוחמים. אחר כך, מאיזה ריזורט בתאילנד הם בטח יקבלו הנחיות ממיאמי ויצייצו על זה שהעולם הוא אנטישמי ושזו אשמת אחים לנשק. הם לרגע לא יבואו וייקחו אחריות על המעשים שלהם. אני רוצה להתייחס לנושא מאוד חשוב בעיניי, והוא הקמה של ועדת חקירה ממלכתית. העובדה שאנחנו 15 חודשים אחרי 7 באוקטובר ועדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, מלמדת שהממשלה הזו מעוניינת לקבור את האמת. לקבור את האמת עם האנשים שנרצחו, שנטבחו ועם החללים שנפלו בקרב. ברור שככל שהזמן עובר הראיות נעלמות, עדויות מתואמות. ואת זה כמובן יודע ראש הממשלה היטב, מכיוון שכשהוא היה באופוזיציה, כחבר אופוזיציה הוא דרש להקים ועדות חקירה ממלכתיות על דברים קטנים יותר מטבח 7 באוקטובר, והוא דרש להקים אותן מהר לפני שהעדויות ילכו לאיבוד. הליכוד בראשותו של נתניהו לפני שנתיים, לא היסטוריה רחוקה, לפני שנתיים, היו באופוזיציה ודרשו מהממשלה להקים לאלתר שתי ועדות חקירה ממלכתיות, לא אחת. האחת בנושא הסוהרות, הפרשה שהייתה סביב נושא הסוהרות, פרשה חמורה אבל כמובן לא מתקרבת לסדר הגודל של טבח 7 באוקטובר ול-2,000 איש שהלכו לעולמם. הפרשה השנייה זאת פרשת הרוגלות.

הכול נושאים חשובים, אבל בואו תסכימו איתי שזה פחות בוער מטבח 7 באוקטובר.

לפני שנתיים היה להם אמון מלא במערכת המשפט, לא הייתה שום בעיה עם השופטים. עכשיו פתאום לא מאמינים לשופטים. - - - האם נשמעה צביעות גדולה מזו? האם האמון במערכת המשפט והצורך לרמוס אותה זה הכל עניין של פוזיציה ואינטרסים פוליטיים? אין גבול לציניות? מי שאין לו מה להסתיר לא צריך לפחד מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבל מי שיודע שהוועדה הזו כמובן תתעכב על העובדה שבמשך שנים הוא העביר כסף מזומן לאויבים הכי גדולים שלנו,

כנראה חושש בצדק. זה לא יעזור לו. חובתנו המוסרית לספק תשובות למשפחות הנרצחים, למשפחות החללים, למשפחות החטופים, וחובתנו לתקן ליקויים כדי להציל את הנפשות הבאות. ועדת חקירה קום תקום, לא יעזור לאף אחד. אם זה לא יקום בקדנציה הזו, זה יקום בקדנציה הבאה. אבל הצדק ייעשה, אי-אפשר לעצור את זה. זה חזק מדי, זה מחדל גדול מדי, את זה אף אחד לא יצליח לטייח. נחרת בי אירוע שהיה פה בכנסת, כשהגיעו משפחות שכולות לדבר בפני ועדת החוקה של הכנסת. הם הגיעו להתארח בוועדה בראשותו של חבר הכנסת שמחה רוטמן וביקשו לדבר בפניו. רוטמן הקצה לכל אחד דקות ספורות, וכשהם גלשו, שני הדוברים שהוא הסכים להם לדבר, זה עלה לו על העצבים. לא היה לו זמן עבורם, והוא פשוט קם הלך. ולא רק שהוא קם והלך, הוא גם הורה להוריד את שידורי הכנסת, הורה לנתק למשפחות את המיקרופון ולא חזר לאולם הוועדה. אני בחרתי דווקא להישאר שם ולהקשיב להם.

רציתי לכבד את האנשים האלה. ודבריו של אבא של אלרואי בן שטרית, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בהגנה עלינו ב-7 באוקטובר, ששמו רפי בן שטרית - - ראש העיר בית שאן לשעבר. - - אמר דברים שאני אקח איתי לעד. הוא בא ואמר: תקשיבו, אני בן לציונות הדתית, גדלתי בבני עקיבא, הילדים שלי התחנכו בבני עקיבא, אף אחד פה לא יכול להתחרות בתפיסת העולם הימנית שלי. אני בית-שאני ואני אכבר ממלכתי, ואני דורש ועדת חקירה ממלכתית, לא פריטטית ולא פתטית. אלה דבריו שלו. למה חשוב להביא את הדברים האלה? כי ישבו שם אנשים מהשמאל ומהימין, מזרחים ואשכנזים, ואמרו: בסוף טבחו בילדים של כולנו. הילדים של כולנו נפלו בקרב, הילדים שלנו מתו במסיבה, זה הכאב של כולנו. ולכן חשוב להקשיב לאנשים האלה, שלרגע לא ינסו לצבוע את הבקשה הכל-כך בסיסית שלהם בצבעים פוליטיים. אין לזה שום קשר לפוליטיקה, יש לזה רק בסיס אחד: הרצון לעשות צדק, לתקן את הליקויים ולהציל נפשות. פשוט עניין של הצלת נפשות. הינה הגיע חבר הכנסת רוטמן, חזרתי על דבריו של רפי בן שטרית, שלא רצית להקשיב לו בוועדה שלך, אז חזרתי על הדברים.

אני מקווה - - - חבל,

אני מקווה - - - זה היה אחד מאירועי השפל החמורים ביותר שנכחתי בהם בכנסת ישראל.

אני מקווה שיום אחד - - - כזאת אטימות לא ראיתי,

אני מקווה שיום אחד את תמצאי לעצמך מספיק עשייה פרלמנטרית שלא תצטרכי לא אותי ולא את משפחות חטופים כדי שיהיה לך על מה לדבר.

אני צריכה את משפחות החטופים כדי שיהיה לי על מה לדבר. עשייה פרלמנטרית אין. אתה לא מתבייש.

כשאין עשייה פרלמנטרית, אז צריך לשקר.

לבקש סליחה ולתת לו לדבר כמה שהוא רוצה.

יש אנשים שעושים, ויש אנשים שמשקרים. זה שלא נתת לו לדבר, זאת בושה גדולה לך ולמשכן. אתה מבייש את המקום הזה.

ראינו את העשייה שלך, לאן היא הובילה אותנו, חבר בקואליציית 7 באוקטובר, עשייה שפילגה את העם והובילה אותנו לשפל שלא היה כדוגמתו. במקומך הייתי משפילה מבט, ובטח שהייתי מורידה ומרכינה את הראש, כשמשפחה שכולה באה ומבקשת לדבר בדיון שלי. בושה. בושה. באמת בושה. לא ראיתי משהו בסדרי גודל כאלה. אין פרות קדושות פה, על הכול ניתן לדפדף. נעבור לעוד נקודה כואבת, מהלך ההשתמטות שהקואליציה הזו מקדמת תוך כדי לחימה. בא שר ההשתמטות ישראל כץ, שמונה במסגרת דיל פוליטי, ומה הוא מציע לנו, מה הוא מציע לנו? הוא אומר לנו: בואו, להלן הצעה. בתוך שבע שנים 50% מהחרדים יגויסו. שבע שנים, אלוהים יודע מה יהיה פה בעוד שבע שנים. זה כמו לבוא ולומר: תקשיבו, יש לי קרקע חקלאית, בתוך שבע שנים יהיה אפשר לבנות פה למגורים, מוכר אותה נסיך ניגרי במחיר טוב. אין מה לייפות פה את הסיטואציה. בן אדם מונה במסגרת דיל פוליטי, החרדים רצו חוק השתמטות, גלנט הפריע להם, הם אמרו: אין בעיה, נזיז את גלנט, נביא שר שיעשה את מה שאומרים לו לעשות. מונה כץ, ועכשיו הוא בסך הכול משלם את חלקו בעסקה. שמעתי היום שהוא מהלך אימים על הרמטכ"ל. תוך כדי מלחמה הוא מאיים עליו שהוא יפטר אותו. אז זה בסך הכול התשלום שהוא משלם בשביל התפקיד הזה שהוא קיבל, להיות שר ההשתמטות של מדינת ישראל. אנחנו צריכים אך ורק פתרון אחד, חוק גיוס שווה לכולם. כל מי שהוא בן 18 שילך לצבא. דתי, חילוני, חרדי, מרוקאי, אשכנזי, זה לא משנה, פריפריה,

כולם לצבא. לא יהיה צורך לא להכניס אנשים לכלא ולא להשתמש בשום כלים מרחיקי לכת. רק דבר אחד לעשות, את כל מפעל הכספים שמוזרם היום למשתמטים, לעצור. אין שום סיבה שמי שמשתמט, צעיר ובריא, יקבל פרס כספי וזכויות יתר על כך שהוא משתמט. הנחות במעונות, למה לתת לו ולא לתת למתגייס? הנחה בארנונה, למה לתת לו ולא למתגייס? הטבות בדיור, למה לתת לו ולא למי שמשרת? זהו, רק לעצור את הקצבאות האלה לאברכים, זה הכול. אתם לא רוצים להתגייס, אל תתגייסו, אבל תפסיקו לחיות על חשבוננו בזמן הזה. דבר סופר-אלמנטרי, שאם הוא יקרה אנשים מעצמם יתגייסו, כי היום מכריחים אותם ומענישים אותם אם הם מעיזים לבוא ולקחת חלק בנטל. ובציבור החרדי אני חושבת שיש הרבה מאוד צעירים שיבואו, וכבר היום היו רוצים לבוא ולהתגייס ולהיות מתחת לאלונקה. רק ההנהגה שלהם, שרוצה לשמור אותם כנועים, חלשים ותלויים בהם,

אז כל מה שצריך לעשות זה לעצור את המכונה המשומנת הזו שמזרימה כל כך הרבה כסף למנגנון החרדי, שמבטיח שהם לא יתגייסו. לא צריך מעבר לזה. יש היום למעלה מ-90,000 צעירים חרדים שיכולים וצריכים להתגייס. לצבא חסרים 12,000 לוחמים. צריך לשלוח לכל ה-90,000 צווי גיוס. ממה שאני למדה, מהנגלה הראשונה של צווי הגיוס שנשלחו, שלחו 3,000 צווי גיוס, פחות מ-300 התייצבו בלשכת הגיוס. זאת אומרת פחות מ-10%, רק לשלב הראשון של להתייצב בלשכת הגיוס. זה אומר שכדי להגיע לסדרי גודל של עוד 12,000 לוחמים צריך לשלוח לכולם עכשיו. צריך לעבוד במקביל. אנחנו כבר לא בסרט שזה דיון ערכי מוסרי על שוויון במדינת ישראל, אנחנו כבר בסרט שבו ללא לוחמים נוספים נשקפת סכנה לקיומה של מדינת ישראל. אסור לנו להתפשט מהערכים שלנו ואסור לנו לירוק בפני המשרתים והמגינים על מדינת ישראל. ממשלה שמקדמת בימים כאלה חוק השתמטות זו ממשלה שפועלת נגד מדינת ישראל.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שלושת-ארבעת חברי הכנסת, והשר

נכון? צדקתי, נראה לי. מורשת, מסורת, לא זוכר. אדוני היושב-ראש, דווקא אני אשמח אולי אם תוכל לעזור לי, אתה מכיר את העיתון בקהילה? שמעתי. לאיזה, תן לי שנייה ברמת - - - כללי מאוד.

אין ליטאי, חסידי וזה?

נראה לי שזה אפילו סוג של נועז כזה. אה, הוא פורץ דרך, אתה אומר. לא, סוג של כאילו ידבר על דברים שאחרים לא ידברו.

ומשפחה? גם.

אז אני שמתי לב עכשיו, לפני שעליתי, לשתי כותרות, אדוני היושב-ראש, אני רוצה שתשמע, חבר הכנסת מיקי לוי, שתי כותרות מעיתונים שהם כלליים במגזר החרדי, עם תפוצה יחסית רחבה, קראתי, של מעל ל-15% 20% בערך, יש לו תפוצה רחבה, חדשות בקהילה. אנחנו בשבוע שיש יותר משישה נופלים, שישה נופלים השבוע. כותרת גדולה: "המלחמה עולה שלב, עולם התורה נלקח בשבי". זה בעיתון בקהילה. ובעיתון משפחה יש תמונה של גפני מצד אחד, וגולדקנופ,

אמרתי, התייעצתי עכשיו על העיתונים. לא היית לידי, בדרך כלל אני שואל אותך. אז בעיתון משפחה גם גולדקנופ, גם תמונה של גפני, ורשום שם בכותרת "שותפות חד-צדדית", כשכמובן מדברים על חוק הגיוס,

מאוד מאוד מעוניינים להתגייס. חלילה, אף אחד לא יחשוד שאתם מעוניינים להשתמט מהצבא. אבל אני תוהה ברמת העורכים, אני לא ערכתי עיתון, אבל ברמת הנתק, איך היית מגדיר את רמת הנתק, עם שישה נופלים השבוע, לייצר שתי כותרות כאלו, מאחד עד, בואו נגיד, שתיים? באמת, כאילו,

לפעמים אומרים: אה, את מה שאתה חושב תשמור לעצמך. אבל למה אתם שמים לנו את זה בפנים? כאילו, שישה נופלים, ואלו הכותרות שלהם. וגפני, אני מחבב אותו פלוס. יש שני צדדים לגפני, את הגפני של חיי דיומא, כשלרוב אנחנו מסכימים על הרבה מאוד דברים, אבל אם אתה עכשיו אומר לו את המילים "חינוך עצמאי", "אופק חדש" אלו כמה מילות קוד שאתה מדליק אותו. או חס וחלילה "גיוס" אני הפכתי להיות הרשע. איך הוא אומר לי? אני מדייק: אני רשע. למה אני רשע? כי אני רוצה שיהיה חינוך ממלכתי במדינת ישראל. אני לא רוצה רשתות חינוך פרטיות, רחמנא ליצלן. אני רוצה שמורים ומורות יקבלו בדיוק מה שמגיע להם. אני לא רוצה שאתה תנהל רשת חינוך פרטית. אז אותו כנ"ל בגיוס, הם כל הזמן נגד הגיוס. אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח ליישב איך אתם חיים איתנו פה ועדיין שומרים על העמדה שאי-אפשר לדבר איתכם על זה. באמת. אגב השתמטות, שר הביטחון, שר שמונה, ואת זה לא אני אמרתי אבל כולנו יודעים: הוא מונה לא בזכות כישוריו, לא בזכות שום דבר, הוא מונה רק כדי להעביר את חוק ההשתמטות. ואני חייב, אולי אתם תעזרו לי, אני לא הבנתי מי הוציא היום את ההודעה נגד, לא נגד דובר צה"ל אלא נגד הרמטכ"ל.

כי רשום "דובר שר הביטחון" סליחה, שכחתי את שמו. אז הוא דיבר, הוא דיבר על הגרי,

מה זה המנהג הזה? מיהו בכלל. לא, עזוב מיהו בכלל. נניח שיש לך ביקורת, מה, אתה איבדת את היכולת להרים טלפון? בן אדם, רמטכ"ל, הוא לא נאור, שאתה יכול לצעוק עליו פה במליאה או לצחוק עליו או לעשות לא יודע מה. תרים טלפון, קצת כבוד. ברור שהוא כשל. לא, אתה בכלל לא כשלת. אבל ברור שהוא כשל.

אין הגינות, הבן אדם נותן בסוף, בוא נגיד, פלוס מינוס 40 שנה נתן למדינה. אפס כבוד, אפס. הכול בשביל לרצות את הבייס שלו. הכול בשביל שיראו: וואו, אני הולך, אני עכשיו אצטלם עם טיל כתף, אני שר הביטחון. תראו איך אני עכשיו נוזף ברמטכ"ל. תראו איך אני עכשיו אומר לו שהוא צריך, איך הוא אמר לו? לא ייתכן מצב שבו יצטייר שצה"ל חושש מביקורת ושקיפות ציבורית נדרשת, בטח נוכח חומרת האירועים שאירעו ב-7 באוקטובר, אמר שר הביטחון. וואו. ותדע לך, מאז שראיתי אותך מצטלם בבסיסים ומחזיק נשקים ומצטלם ליד תותחים,

אתה כאילו שר ביטחון מדהים. אבל איך הוא אומר? שקיפות ציבורית, חושש מביקורת ושקיפות ציבורית. אמר זה שהוא שר בממשלה שלא עושה שום צעד בכיוון של שקיפות, כיוון של ועדת חקירה. ודיברה פה חברת הכנסת כהן מקודם על שתי ועדות חקירה, היא דיברה על הרוגלות ועל עוד משהו שהם רצו. אני כבר לא זוכר על מה. על הרוגלות.

לא משנה, נגיד על הרוגלות, צעקו. המימד.

עכשיו אני ראיתי, אני ממליץ לך בטוויטר על פריאל פלג, הוא קרנף ארכיון מטורף. תקשיב טוב, אתה זוכר את משחק גמר הגביע שהיה בין בית"ר ירושלים ובין, שכחתי, לא משנה, נגיד נתניה? סליחה, אני לא זוכר. הקהל פרץ לטדי, זה היה ממש לפני שנה והיה שם בלגן גדול. עשו דיון על זה בכנסת. חבר הכנסת דוידסון עשה דיון. ובאמת היה אירוע חמור.

חברת כנסת אחת ביקשה, חבר הכנסת מיקי לוי, היא ביקשה ועדת חקירה ממלכתית על האירועים, על פריצה של אוהדי כדורגל למגרש כדורגל. אני אתן לך שני, אתה יודע מה? כמה ניסיונות אתה רוצה כדי לנחש מי חברת הכנסת המצטיינת שביקשה ועדת חקירה ממלכתית על זה? אני לא אתן לך הרבה, קטי קטרין שטרית. היא מדברת ואומרת: צריך, נקים ועדת חקירה ממלכתית על זה. נשבע לך, תראה. מי זו אמרה? מי חברת הכנסת?

עצם זה שאנחנו צריכים להמשיך ולדבר על זה ולהמשיך לדבר על זה, ובאמת,

שר ביטחון במדינת ישראל, יש לי הרגשה שהוא לא באירוע לחלוטין, זה אירוע מאוד מאוד מדאיג. הניסיון שלו אתמול להסתיר נתוני צה"ל בנוגע ליכולת לגייס, בנוגע לתשובה לבג"ץ, זה היה פשוט ביזיון בעיניי. אני באמת כבר לא מצליח להבין מה קורה במדינה. היה עוד קטע מעניין. השבוע התפרסם דוח ועדת נגל, שקבע את תקציב צבא ההגנה לישראל בשנים הבאות. חבר הכנסת מיקי לוי, קבעו שכל שנה יצטרכו להוסיף 30 מיליארד שקלים בערך לתקציב הביטחון. אני נורא נורא אשמח להבין מאיפה מביאים עוד 30 שקלים, לא 30 מיליארד שקלים. מאיפה אתם תביאו 30 מיליארד שקלים? איפה בתקציב הזה נגיד הגדלתם בסנטימטר את הפריון במשק, הגדלתם את מעגלי התעסוקה? איפה?

איך תעשו את זה, אני משתגע. מאיפה הם יביאו את הכסף? הם פותחים, כל היום אתה שומע, צריך עוד חיילים בגדה המזרחית, ועכשיו עוד חיילים בגולן ובגולן של הגולן ובחרמון הסורי, פותחים מוצבים ועוד ועוד. מי יעשה את זה, מי?

מח"ט הגדה המזרחית החדשה גולדקנופ? או נגביסט החוד גפני? מי יעשה את זה? כמה עוד ימי מילואים נצטרך לתת?

בסדר, ועוד עולה שר החינוך היום וצועק: אני עושה עכשיו כנס של AI, זה נהיה שם קוד מאוד גדול, AI, עכשיו באקספו. מעניין אותי כמה מבתי הספר של גפני היו בכנס של ה-AI היום, כמה כלים הם קיבלו ברשתות החינוך הפרטיות שלהם להתמודד עם מתמטיקה, להתמודד עם טכנולוגיה, להתמודד עם אנגלית,

עברית. מעניין אותי.

אתה יודע מה גפני תמיד אומר כשאני אומר את זה? הוא אומר לי: אבל תסתכל על התלמידות שלנו וציוני המתמטיקה שלהן. הוא כאילו מתעלם מזה שיש גברים. הוא תמיד מזכיר, פשוט מתעלם מזה. העיקר שהוא עושה שתי רגליים, אחת הייטק והשנייה זהות יהודית. אין משרד היום בממשלת ישראל שאין בו זהות יהודית. ויש אחד, המאסטר, הפרויקטור לזהות יהודית, אבי מעוז. במשרד התרבות יש זהות יהודית, בספורט יש זהות יהודית, בהתיישבות יש זהות יהודית, בחינוך כל-כולו יש שר שאמון על הזהות היהודית. כבר אין לתאר, כולם יהודים פה. אין, אתה לא יכול לזוז מטר בלי שיש לך יהודים. היום אני גם שומע פרסומות ברדיו של, אין שר במליאה. יצא לשתות.

מים מה, יהודיים? כשרים? לא, כי לא יוצאים ככה לשתות פה. לא, צריך לעצור את הזמן, אדוני. לא, לא נעצור את הזמן. לא באמת אכפת לי. אני לא באמת צריך אותו, שישתה. אוקיי, עכשיו הוא יגיד שאני מתעלל בו, לא. תעזבי אותו. לא, לא, זה באמת בסדר. אוקיי, לא בסדר, מה שתרצו, לא אכפת לי. כל עוד אתה שותה מים יהודיים, אין לי שום בעיה שתשתה מים, הם סתם החזירו אותך. קפה שחור.

הוא לא ביקש שיחזירו אותך. שתה, שתה, הכול בסדר. אם קפה שחור בהכשר של בג"ץ, אתה יכול לשתות אותו.

אה, בד"ץ? מה תופס יותר? מי שאל את זה היום? בג"ץ או בד"ץ אצלך? שאלה מיותרת. תלוי בוועדת חקירה. איך אמרת, פרה-פרה.

אתה תיכנס לספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל,

"אשיבה שפטיך כבראשנה". לא שחיתות ולא בלגנים.

לא שחיתות ולא בלגנים? אתה יודע באיזו קואליציה אתה?

זו שמצילה את מדינת ישראל. הקואליציה שלך נותנת פרנסה לכל עורכי הדין במדינת ישראל. הקואליציה שלך, חצי ממנה הולכת להיכנס לכלא. היא מעסיקה את עורכי הדין, אז לכאורה אתם צריכים להגיד תודה,

אני אגיד תודה?

אני רוצה לשאול אותך אם אני אגיד תודה על זה,

אני עכשיו אעבור על השמות איתך, בגלל שאמרת שהקואליציה שלכם, בנימין נתניהו מואשם. מי האשים אותו? אה, תפרתם לו תיק אז הוא מואשם?

הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, שהוא - - - אהה. הוא בחר? איזו אחדות בסיעה. אין, אין, איזו אחדות. אם הפרקליטות - - - נאור, נאור, תענה "אמן". אמן על מה? כוס קפה. אתה יודע מה קורה כשהוא לא שותה קפה? שהכול נהיה בדברו? רק שתדע, אדוני השר - - כן. - - אתה לא יכול להכניס קפה ככה למליאה.

לא שאני עכשיו אהיה על התקנון, על הסנטימטר, אבל הבנתי שהיום מקפידים על תקנון, אז נפלת בדיוק על היום הלא-נכון, מה שנקרא, נפלת על היו"ר הלא-נכון. אני אשב שם. לא, לא, הכול בסדר.

לא באמת אכפת לי, אבל חלילה אני לא רוצה להפר תקנון. אני אעבור איתך, רק כי שאלת למה אני חושב. יש לכם פה - - - כמה דקות נשארו לך? כבוד השר, בלי כל קשר, עדיף לשתות שם. איפה שאין מחשבים. עדיף. אני מרגיש כאילו באמת הייתי לא בסדר. גם קראתי לו להיכנס וגם הקפדתי על התקנון. איך אמסלם יקרא לי?

אבל בסדר. דיברנו על ועדת הכספים, ודיברנו על ה-30 מיליארד שקלים שאמורים להגיע כל שנה לתקציב,

באמת אין לי מושג לאן הגיעו. אבל היום היה דיון בוועדת הכספים, חבר הכנסת מיקי לוי, על פיצויים שאמורים להגיע כבר שנה לעסקים. הדיון הזה נדחה לפני כמעט חודש וחצי. באו כל העסקים מהצפון, נסעו שעות על גבי שעות, בערך שש-שבע שעות הלוך-חזור, בוטל להם הדיון, וינון אזולאי הבטיח להם שאחרי שבוע גפני יכנס את הוועדה. היום הוא מצא לנכון לכנס את הוועדה ל-25 דקות דיון על זה שעסקים קטנים קורסים, לא קיבלו פיצוי מהמדינה, לא משנה עכשיו למה,

אני לא איכנס לרזולוציות. ואז הוא בא, וברוב חוצפתו, כי יש לו קטעים, הוא פתאום בא ומאשים אותנו, את האופוזיציה, שאנחנו פוגעים ביכולת שלהם לקבל פיצוי.

אני מסתכל,

היום יצאתי רבע שעה לפני, כבר לא יכולתי. הוא מאשים אותנו שהוא קובע את סדר-היום, הוא בוחר מתי ולמה וכמה לעשות דיונים.

לא היה עוד תקציב, תקציב 2025. אנחנו עשרה ימים בתוך שנת תקציב 2025, למרות ששר האוצר אמר ששום דבר לא קורה בינואר, עשרה ימים אנחנו שם.

שמונה ימים, סליחה. אבל אני הלכתי - - - בסדר. לא, ההפך, אתה צודק. אנחנו שמונה, אבל היום יום רביעי, חמישי,

אנחנו נהיה 11 ימים, 12 ימים, ביום שני יהיה דיון ראשון.

סליחה על הטעות, 13 ימים בתוך - - - עבירה על חוק התקציב. עזוב. מיקי, בבקשה, תפסיק לצפות מממשלת ישראל שתעמוד בחוק, תפסיק. כל פעם אתה נדבק לזה, גם היום עם התקנון. אתה לא תקרא את החוות דעת של היועמ"שית ותבוא לתקן פה את העניינים. הציפייה שלנו מהכנסת היא לא הגיונית. עכשיו, הוא מאשים אותנו בצורה שערורייתית שהוא בוחר כל פעם, כנ"ל עם הכספים שלו, כל פעם הוא שם את הדברים שלו לפני. כל פעם הוא דואג רק לסקטור שלו בראש ובראשונה. על הסקטור שלו הוא יפיל את הממשלה, על חוק הגיוס, שאולי עמיחי אליהו השר יהיה איתנו במעגל חפיפה על זה, שאתה חושב שצריך לגייס חרדים, לא בטוח.

הוא חושב, הוא שירת ביחידה קרבית.

אבל על זה גפני יפיל ממשלה. על זה גפני יפיל ממשלה, אבל על דברים אחרים, נניח,

הוא יגיד: אני בעד, זה ערך עליון ביהדות, הוא ישב מול המשפחות והוא יגיד להן: זה ערך עליון, אבל לא יגיד את המילים לבנימין נתניהו: אם אין חטופים, אם אין עסקה, אם אתה לא הולך עד הסוף עם זה ושם יד ומסיים את המלחמה ומגיע לעסקה. על זה אני לא אפיל לך ממשלה. אני צריך חוק גיוס. זה כל מה שמעניין, אופק חדש וחוק גיוס כל הזמן. וכל פעם שאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו נהיים כאילו שונאי חרדים. אתה לא יכול להביע עמדה נורמטיבית שצריכה להיות בחברה מתוקנת, שמדברת על שוויון, שמדברת על ערכים, שמדברת על עזרה לזולת, שמדברת על "לא תעמד על דם רעך" אתה לא יכול, כי אתה מצטייר כשונא חרדים. זה נהיה פשוט סיוט להיות פה, פשוט סיוט. ועומדים שרים ונכנסים שרים מתחת לאלונקה, תקווה חדשה, המחנה הממלכתי, אתם לא שמים לב למה אתם עוזרים, למה אתה מסייעים, עם המשחקים בארגז החול של בן גביר. עמדה חברת הכנסת מירב בן ארי וציינה את המספרים, אני לא אחזור עליהם, אבל אין סעיף אחד, אולי בפתיחת תיקים יש עלייה, אין סעיף אחד במדדי הפשיעה שעבד לטובתו. ומתי פרסמה משטרת ישראל את הנתונים לגבי פשיעה של 2023? עכשיו, שנתיים אחרי. מדינת חנמאל על מלא. אחרי שנתיים אנחנו קוראים, וסוף-סוף זכאים לראות את הנתונים. ואני לא אחזור עליהם, אבל הסיבה שבן גביר עושה את כל הבלגן הזה, כי זה טוב לו. הוא לא רוצה שאנחנו נדבר על הביצועים שלו, הוא לא רוצה שאנחנו נדבר על הכישלון שלו בתור שר. הוא לא מעוניין בזה, זה לא טוב לו. אני כבר אמרתי, בטח אחרי השבועיים הנוראיים שלו ושלכם, השר עמיחי אליהו, על המפלגה שלך, שאתם לגמרי זכאים לתבוע נפגעי עבירה. מה שהיה בפטריוטים לאיתמר בן גביר זה מינוס שלושה-ארבעה מנדטים. אם שרה נתניהו ביושבה במיאמי תובעת ומוכרת כנפגעת עבירה, אתם לגמרי במשחק. ואם בשרה נתניהו עסקינן, אני אחזור היום להתבטאות ולהבהרה שקיבלנו מחברי הכנסת של ש"ס שעשו צעד.

אני באתי היום במטרה לברך - - - - - - ברור. באתי במטרה אמיתית לברך, להגיד: ואללה, אנשים אומרים את הדבר הכי רציונלי שיש. קרה מקרה, יש ועדת חקירה, אנחנו תומכים בזה. הכי רציונלי. היו אמיתיים. ישבתי בוועדה כשהם אמרו את זה לא הם, רק חבר הכנסת אזולאי אמר את זה, ואמרתי: ואללה, הבן אדם אמר את שעל ליבו, כל הכבוד לו. ואז התעוררו במיאמי, השעה עכשיו 13:15, 13:20, התעוררו מאפטר-פארטי,

או מה שהם עושים שם, לבראנץ', וקראו את האירוע. קראו את האירוע, קיבלו טלפון, יצאה הבהרה. מה אתם מבהירים את זה? אתם אמרתם את הדבר הכי נורמלי בעולם. יושבים חיילי מילואים, יושבות משפחות שכולות, יושבות משפחות חטופים, רוצים ועדת חקירה, רוצים שיתייחסו לרמטכ"ל שלהם כמו שצריך, רוצים ששר הביטחון לא ישחק עכשיו ב"הוא ענה לי, לא ענה לי", "אני אעשה לו כותרות, לא אעשה לו כותרות". תהיה בן אדם, תרים לו טלפון. רוצים נורמליות.

רוצים שדברים פה יהיו נורמליים. למה אתם לא מסוגלים להיות פשוט נורמליים? למה הכול אצלכם מעוות?

הכול בבלגן, הכול במינויים. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. הערב נמסר כי צה"ל ושב"כ השיבו את גופתו של יוסף אל-זיאדנה, זכרו לברכה, שנחטף ונהרג ב-7 באוקטובר. במבצע צה"ל לחילוץ גופתו של יוסף התגלו ממצאים המעידים על חשש לחייו של בנו חמזה. לצערי, שר הביטחון מיהר לצייץ כי גופות שני החטופים חולצו. תראו כמה אתם לא יסודיים ופוגעים במשפחות עצמן. גם החרה אחריו ראש הממשלה, גם הוא הוציא הודעה שהוא משתתף בצער המשפחה על שני הנרצחים. אלא שגופת הבן חמזה, לצערי, לא אותרה. אותרו סימנים המעידים כי אינו בין החיים, כך נמסר למשפחה. זה לא הפריע לראש הממשלה ולשר הביטחון חסרי האחריות לצייץ ששתי הגופות חולצו. גיבורי הטיקטוק. הנושא הבא שאני מבקש לדבר עליו זה חשיפת "כאן חדשות" של הפנייה של פלדשטיין לנתניהו לפני ההדלפה לבילד. בית המשפט העליון התיר לפרסם, לבקשת ynet והארץ, את הפרטים המלאים אודות השיחה של פלדשטיין עם נתניהו שנחשפה במהדורה. לפי עורך דינו סבוראי, פלדשטיין לחש לנתניהו באוזן אחרי מסיבת העיתונאים שהתקיימה סמוך להירצחם של ששת החטופים, וכך אמר לו: יש לי מסמך מהמקורות שלי באמ"ן עם אותו תוכן, רק יותר עדכני. אוריך ואני עובדים על להוציא אותו החוצה. כזכור, כנסת נכבדה, מה אמר נתניהו? אני לא מכיר אותו, הוא לא עובד בלשכת ראש הממשלה. כשהעבירו עובדות, אז הוא אמר: אה, כן, הוא עובד במשרד ראש הממשלה. עוד דבר מה.

נתניהו טען בזמן אמת שדבר המסמך נודע לו לראשונה רק אחרי הפרסום בבילד. מה אני אגיד עכשיו, שראש הממשלה משקר פעם נוספת? לא נעים, הוא ראש ממשלה. אני אגיד: ראש הממשלה, אינך דובר אמת. מה יגיד עכשיו ראש הממשלה? מה יגיד עכשיו ראש הממשלה שטען שנודע לו על המסמך מהתקשורת? אני אגיד לכם מה הוא יאמר: לחשו באוזני אבל לא שמעתי.

לחשו באוזני אבל לא שמעתי. השבוע הזדעזענו מבקשה לפתוח בחקירה נגד המשפחות השכולות. עו"ד אבי הלוי, עורך הדין של הליכוד, פנה ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה נגד המשפחות השכולות על שימוש בסמלי המדינה. אתם שומעים? שימוש בסמלי המדינה. חצוף. נכון, יש חוק הסמל והדגל, אבל אין גבולות? לכם אין גבולות. תגידו, אתם השתגעתם? אתם השתגעתם לפתוח בחקירה נגד המשפחות השכולות שעשו שימוש בסמל של מדינת ישראל, בחנוכייה, ושמו אותו על ועדת החקירה האזרחית שהם הקימו? פשוט השתגעתם. סיימתם לטפל במשפחות הנופלים? במשפחות התצפיתניות? סיימתם להביא ולהחזיר את כל החטופים? טיפלתם בכלכלה? הקמתם ועדת חקירה ממלכתית? זה מה שנשאר לכם? פתיחה בחקירה על המשפחות השכולות על שימוש בסמל המדינה? בחנוכייה? אתם פשוט השתגעתם, אתם פשוט איבדתם את הדרך. מי שמחלל ומבזה את סמלי המדינה זאת הממשלה הרעה הזאת, שלא מקימה ועדת חקירה ממלכתית לבחינת האסון הגדול ביותר שקרה מאז קום המדינה: רצח נשים וילדים, רצח מבוגרים, אונס נשים. אין לכם אומץ להקים ועדת חקירה ממלכתית, אבל יש לכם אומץ, "אומץ", כאילו אומץ, להוציא מכתב מעו"ד אבי הלוי, עורך הדין של הליכוד, ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגד המשפחות השכולות. ראש ממשלה פחדן, שאינו מסוגל להגיד שני משפטים: אני מקבל אחריות, וועדת חקירה ממלכתית. מרכז הליכוד, ממשלה רעה, עורך הדין של הליכוד אבי הלוי, מי שמבזה את הסמל הזה זה אתם. להיכן נעלם הליכוד הממלכתי? הליכוד של פעם, הליכוד של ז'בוטינסקי, הליכוד של מנחם בגין ז"ל, של שמיר, של לימור לבנת, תיבדל לחיים ארוכים, של בני בגין, דן מרידור, ייבדל לחיים ארוכים, ועוד רבים וטובים אחרים עם ההדר הז'בוטינסקאי? איזו בושה. לאיזה ביב שופכין הידרדרתם, לדרוש לפתוח נגד משפחות שכולות על שימוש בסמל החנוכייה? מהלך כזה של פנייה ליועמ"שית לפתוח בחקירה של עורך הדין של הליכוד לא היה מבוצע ללא אישור של ראש הממשלה. תתביישו, אין לכם אלוהים. המשפחות השכולות ראויות יותר מכם לעשות שימוש בסמל המדינה. הן הקריבו את היקר להן מכול. תתביישו. השבוע קיימה הועדה לביקורת המדינה בראשותי דיון בנושא גיוס, גיוס בכלל, אדוני היושב בראש. כמובן התגלגלנו לנושא של גיוס חרדים לצה"ל, אדוני. צבא ההגנה לישראל כרגע נמצא בחוסר טוטלי, שמסכן אותנו, חוסר של לוחמים. אדוני היושב-בראש, 13,500 נפצעו, 827, היום כבר יותר, נפלו בקרב. תבינו, זה סדר גודל של אוגדה. אוגדה, אדוני היושב בראש, זה הרבה הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד גדודים, כמה חטיבות וכוחות עזר ללחימה. הפוקד על פי החוק, אדוני היושב בראש, הוא שר הביטחון. על פי חוק הוא הפוקד החוקי במדינת ישראל, הוא מאציל מסמכותו על צה"ל. החשש הגדול הוא שכדי לשמר את הממשלה יחוקקו את חוק ההשתמטות, דהיינו מכסות. נציג צה"ל אמר בוועדה לביקורת המדינה כי התוכנית בשנת 2025 הינה לגייס 4,800 לוחמים. זה יכולת הגיוס של צה"ל, כך אמר. כשאומר את זה תת-אלוף שי טייב, אני מכבד את מה שהוא אומר, אני מאמין לו. אבל הוא הוסיף ואמר, והכול מצולם:

2026 יוצאו צווים לכולם. צה"ל יוכל להכין את עצמו לקליטה של כל חייבי הגיוס. זאת התשובה המוחצת לדרג המדיני, שמבלף ומנסה לשנות. עוד נאמר בדיון הזה, שישמעו טוב אזרחי מדינת ישראל והמילואימניקים, שגדוד של 400 איש בסדיר חוסך שלושה גדודי מילואים. חטיבת מילואים שלמה, אם יש לה נספחים לחטיבה הזאת, תוספות של כל מיני נושאים מקצועיים. שר הביטחון, על פי הדיווח, נתן הוראה לצה"ל להשמיט את הציון הזה שבשנת 2026 צה"ל יכול לגייס את כולם. הוא פשוט לא היה מודע לדיון בוועדה לביקורת המדינה שבו הודה נציג צה"ל אל מול המצלמות, ומשם לקחו את זה גם אמצעי התקשורת, שב-2026 יוכלו לגייס את כולם. שר הביטחון, אני חייב להגיד, תלינו הרבה תקוות ביושר שלך, אבל אתה עובד אצל נתניהו. ישראל, ידידי, אתה מאבד את זה, אתה נותן הוראה: בתשובת המדינה לבית המשפט העליון להוריד את נושא 2026, שצה"ל יכול לבוא ולהכשיר את כולם. על פי הדיווח של ליאל קייזר, לצערי שר הביטחון אינו דובר אמת, שלא לומר משקר. הייתה דרישה של שר הביטחון להשמיט ולהסתיר פרטים עובדתיים כי צה"ל ערוך בשנת 2026 לקלוט את כל המתגייסים. צה"ל סירב לבקשתו להשמיט את זה. צריך להבין, על פי צה"ל 80,000 מלש"בים, מועמדים חייבי גיוס, נמצאים כרגע במגזר החרדי. אדוני היושב בראש, צריך להבין שזה עניין קיומי של מדינת ישראל. אין מאיפה לקחת חיילים, אין מאיפה לקחת חיילים אחרי ש-13,500 פצועים ירדו מהמצבה. רק לצורך, ב-2022 גויסו 1,266 חרדים, אבל מתוכם 886 חוזרים בתשובה. זאת אומרת, שרק 379 התגייסו. אני מברך על כך. אם יגייסו את המילואים בשנת 2026, ואני אומר לך, אדוני היושב בראש, הבן שלי עם הצוות שלו, לאחר 208 יום בעזה יצאו לחופשה של שלושה חודשים, והיו עוד 42 או 43 יום בלבנון. הבן שלי והצוות שלו היו מנותקי קשר 12 יום. תאמין לי, לא ישנו.

הבן שלי והצוות שלו ועוד רבים אחרים וטובים. אנחנו בפתחה של שנה חדשה, צה"ל עדיין מתמודד בגזרת עזה, צה"ל מתמודד בגזרת לבנון, בגזרת סוריה ובגזרת איראן והחות'ים. אם יגייסו את המילואים ב-2025 העלות למשק, תשמעו אזרחי מדינת ישראל, העלות למשק, הנזק הכלכלי, 30 מיליארד שקל. 30 מיליארד שקל כי המילואימניקים האלה מקבלים תמורה עבור השירות שלהם. אם החרדים יתגייסו, התל"ג למשק יגדל ב-150 מיליארד שקל לשנה. אדוני שר האוצר, אתה לא צריך לחפש מקורות תקציביים. אם תשחרר את המילואימניקים, כי יתגייסו מהמסגרות החרדיות, תחסוך 30 מיליארד שקלים תשלום למילואימניקים. אם החרדים יתגייסו, יהיו עוד 150 מיליארד שקלים לתל"ג לשנה. אלה המספרים ואין בלתם. אם חוק ההשתמטות יעבור, אנחנו, הצד העובד והמשרת, לא נחזיק מעמד. השר עמיחי אליהו, הציונות הדתית, שאני מסיר בפניה את הכובע, מגזר של גיבורים, אוהבי הארץ, מסרו נפשם ורבים מהם, כמו אחרים, למען הגנת העם והמולדת, הציפייה של הבוחרים שלכם, של הציונות הדתית, היא שאתם לא תשתתפו בהצבעה על חוק השתמטות. אם אתם תצביעו בעד חוק השתמטות, הבוחרים שלכם יבואו אתכם חשבון. כדאי שתדונו על זה בתוך המסגרות שלכם. גודלו של המגזר החרדי היום, 12%. גודל מחזור הגיוס נכון להיום, כ-20%. בעוד עשר שנים, חברים, הם יהיו 35%, 35% מכלל האוכלוסייה. אני מברך על כך, מדינת ישראל תגדל באחוז היהודים בארץ הזאת, אבל זה נתון שנוגע לעצם קיומה של המדינה.

ולא תשרתו ולא תעבדו, המדינה לא תחזיק מעמד. 65% לא יוכלו לקחת את כל מטלות המדינה על הכתפיים. ואני מדבר איתכם כלכלה וביטחון. זה עתיד מדינת ישראל, נתון על כף המאזניים בעוד עשר שנים. אם אנחנו לא נפתור את הבעיות עכשיו וכאן, איך אמר נציג צה"ל בוועדה, והוועדה שלי הייתה פתוחה,

יש צורך בעוד סנקציות אישיות, והדגש על אישיות, לכל מי שמשתמט מגיוס. הסנקציות הקיימות אינן מספיקות ואינן חזקות, כך אמר, מופעלות רק על מי שיוצא מהארץ, עולה במחשב, ואז מזמינים את משטרת נתב"ג, עוצרים אותו ומוסרים אותו למשטרה הצבאית. הסנקציות צריכות להיות אישיות, נוגעות בחיי היום-יום, כך אמר. ואני מוסיף: שלילת רישיון נהיגה, שלילת תקצוב ישיבה, שלילת תקצוב פעוטונים. נתניהו לא יכול לשמר את ממשלת המשתמטים. ולכן אני אומר לכם, אם אתם לא תתגייסו, המדינה לא תחזיק מעמד. וראו זה פלא, אחרי 248 יום הבן שלי מחזיק צו נוסף לסוף פברואר, הוא והצוות שלו, ל-70 יום.

אדוני היושב בראש, אתה יודע שאני מאוד מסמפת אותך ברמה האישית, אבל בוועדת החוץ והביטחון על הארכת ימי המילואים אתה וחבר הכנסת בצלאל נפלתם למארב הבטן שעשו לכם, הזעיקו אתכם להצביע בעד הארכת ימי המילואים. שניכם הצבעתם בעד הארכת ימי המילואים, ושניכם תצביעו בעד חוק ההשתמטות. איזה בושה.

שמשרתים, הילדים שלנו, אנחנו לא ישנים בלילה, אנחנו כבר שמענו את הדפיקה בדלת, אתם מצביעים בעד הארכת ימי המילואים. לפחות לא הייתם באים שניכם להצביע. איזה בושה. תתביישו. תודה רבה. ישיב חבר הכנסת רוטמן, אתה משיב משהו? אין צורך? לא, לא צריך. השר רוצה להשיב?

אם כן, להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור. נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק, ואנחנו מצביעים על ההסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר

קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ',

עידן רול, יוראי להב הרצנו,

מטי צרפתי הרכבי,

אנחנו עוברים להצביע על הסתייגות מס' 28. חברים,

כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 25 בעד, שישה מתנגדים, אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה, סעיף 1 כנוסח הוועדה התקבל. עכשיו נעבור להצבעה על ההסתייגויות. אז הסתייגות 28, הצבעה.

26 נגד, שישה בעד, ההסתייגות לא התקבלה. נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 29. הסתייגות 29 לא נתקבלה. 24 נגד, שישה בעד, ההסתייגות לא התקבלה. נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 30. הסתייגות 30 לא נתקבלה. שישה בעד, 24 נגד, ההסתייגות לא התקבלה. נעבור להצבעה על ההסתייגות האחרונה, הסתייגות מס' 31, הצבעה.

שישה בעד, 24 נגד, אחד נמנע, ההסתייגות לא התקבלה.

נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140, הוראת שעה) (תיקון)

ארבעה סעיפים, קריאה שלישית - - - למה? הצבענו, יש רק סעיף אחד. סיימנו את ההסתייגויות. סעיף 1 התקבל, אין הסתייגות. עברת ישר לקריאה שלישית. עכשיו אנחנו בקריאה שלישית על החוק. עוד פעם, נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140, הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה 2024, כנוסח הוועדה, הצבעה. חוק העונשין (תיקון מס' 140, הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה 2024, נתקבל. 25 בעד, אחד מתנגד, אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140, הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הסדרת העיסוק בעבודה במערכת קירור או מיזוג אוויר, התשפ"ה 2024, בקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את חברת הכנסת חוה אתי עטייה, להציג את הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר עמיחי אליהו, שר המורשת של ישראל, בראשית דבריי אני שולחת מכאן תנחומים למשפחתם ברגע קשה זה - - חברים,

היא שולחת תנחומים למשפחה,

- - ברגע קשה זה עם חילוץ גופותיהם של יוסף וחמזה אל-זיאדנה מרצועת עזה, שנרצחו בידי בני עוולה. אני מבקשת לחזק את כוחות צה"ל וכל גורמי הביטחון על מסירותם ועל המאמצים להשבת כל החטופים במהרה.

בשם יו"ר הוועדה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אני מתכבדת להביא לפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק הסדרת העיסוק בעבודה במערכת קירור או מיזוג אוויר, התשפ"ה 2024. הצעה זו היא הצעת חוק ממשלתית שהוגשה בכנסת הקודמת והנוכחית, שהוחלט להחיל עליה דין רציפות. הצעת החוק מבקשת להסדיר בחקיקה, לראשונה את העיסוק במערכות קירור ומיזוג אוויר. מדובר בתחום שעד היום לא היה מוסדר בחקיקה, למעט ההסדרה הכללית שקיימת בחוק החשמל לגבי מי שעוסק בביצוע עבודות חשמל ובכלל זה מי שמבצע עבודות חשמל במערכות קירור או מיזוג אוויר. הרישוי החדש של העוסקים בתחום נדרש בעקבות התחייבויות בין-לאומיות של מדינת ישראל להוציא את גזי החממה הישנים משימוש, ולהפסיק את הייצור והשימוש בהם בשל פגיעתם בשכבת האוזון. על פי פרוטוקול מונטריאול, המדינות שחתומות עליו מתחייבות להפסיק את השימוש בגזי חממה שבהם נעשה שימוש במערכות מיזוג אוויר עד היום, ולעבור לשימוש בקררים חדשים שכוללים גזים דליקים, נפיצים ורעילים. עליית המסוכנות במעבר למזגנים מבוססי קררים ידידותיים לסביבה אך דליקים מחייבת הסדרה ורישוי של מערך העוסקים בתחום, באופן שיאפשר הכשרה מתאימה שלהם, רישוי של מי שעמד בדרישות ההכשרה ופיקוח על הפעולות שהם מבצעים, ובהן התקנה ותחזוקה.

מוצע לקבוע כי עבודה במערכות קירור או מיזוג אוויר טעונה רישיון. ההצעה קובעת מהן הפעולות מסוג התקנה ותחזוקה שייחשבו עבודות במערכת קירור או מיזוג אוויר ויחייבו רישיון. במסגרת עבודות אלה, המנויות בתוספת הראשונה, יש עבודות של חיבור צנרת, בדיקת אטימות, תליית יחידת המיזוג, מילוי הקררים, מדידת לחץ ועוד. על פי המוצע, יהיו שלושה סוגי רישיונות לעסוק במערכות מיזוג אוויר בעבודות התחזוקה וההתקנה המנויות: רישיון דרגה 1, לביצוע עבודות במערכת שתפוקת הקירור שלה עד 18 קילו-ואט, רישיון דרגה 2, לביצוע עבודות במערכות גדולות יותר, שתפוקת הקירור שלהן עד 70 קילו-ואט, רישיון דרגה 3, לביצוע עבודה בכל מערכת קירור ומיזוג אוויר. ההצעה קובעת גם את ההכשרה והלימודים שיידרשו לכל אחד מסוגי הרישיונות. סוג ההכשרה והמשכה נקבעו לפי ההכשרה או הניסיון הקודמים של מי שמבקש לעסוק בתחום.

מי שמבקש רישיון דרגה 1 ללא כל ניסיון או הכשרה קודמים יידרש להכשרה של 350 שעות, ואילו מי שמבקש רישיון דרגה 3 יידרש להכשרה של 720 שעות. על מנת לאפשר למי שעסק בתחום לפני כניסת החוק לתוקף לעבור הכשרה ולהשתלב בשוק החדש, נקבע כי תהיה תקופה של שלוש שנים שבה יוכל מי שיש לו ניסיון קיים בעבודה במערכות קירור או מיזוג אוויר לעבור מסלול הכשרה מקוצר ולקבל רישיון. עוד נקבע כי הרישיון יינתן לתקופה של חמש שנים, ולצורך חידושו יידרש בעל הרישיון להשתתף בהשתלמות בהיקף של שמונה שעות לפחות. לאורך כל הדיונים הביעו חברי הוועדה חשש מהכנסת מערכות של גזים דליקים ורעילים לבתים ומהסכנה הכרוכה בכך. לכן היה חשוב לנו לעמוד על כך שהצעת החוק תכלול התייחסות להיבטי הבטיחות והחובות המקצועיות שיחולו על בעל רישיון ועל מי שמפעיל בעלי רישיונות. במסגרת ההצעה קבענו מפורשות כי בעל רישיון יבצע עבודה במערכת קירור או מיזוג אוויר על פי התקן הישראלי 994. תקן זה כולל את החובה לבצע בדיקת אטימות בסיום ההתקנה, שבאמצעותה אפשר לגלות אם יש דליפה מסוכנת של גז או לא. לכן היה חשוב לנו לעמוד על כך שזה יוזכר במפורש במסגרת הצעת החוק. עוד כוללת ההצעה הוראות שונות, ובהן הוראות לעניין מינוי רשם, שבין היתר ייתן את הסכמתו לתוכניות הלימודים ולימודי ההשלמה, מינוי מועצה שחבריה ייעצו לשר ולרשם, הסמכת מפקחים וקביעת סמכויות הפיקוח שיינתנו להם, מינוי מפקח בכיר, הסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה, והסמכה של בודקים ומומחים שיסייעו לביצוע עבודות הפיקוח. ההצעה כוללת גם הוראות של אכיפה מינהלית והטלת עיצומים כספיים על בעלי רישיונות ועל העוסקים בתחום, כולל מפעילים. ההוראות שבהצעת החוק ייכנסו לתוקף כבר בעוד שלושה חודשים לגבי מי שיבצע עבודות במערכות קירור ומיזוג אוויר שיש בהן גזים דליקים שמנויים בתוספת. לגבי כל שאר המערכות תחילת החוק תהיה בעוד שנה וחצי, על מנת שיהיה די זמן למי שעוסק היום בתחום להשלים את הלימודים הנדרשים לצורך קבלת רישיון. מדובר בהצעת חוק חשובה, שאמורה למנוע סיכונים ולהבטיח את בטיחותם של העוסקים בתחום ושל הציבור כולו נוכח המעבר הבלתי-נמנע לשימוש בקדרים דליקים. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקשת מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. בסיום דבריי, אני מבקשת להודות לצוות הוועדה, שעמל ללא לאות על הצעת החוק ודאג שישופר עד כמה שאפשר: מנהלת הועדה גב' ענת כהן שמואל וכל הצוות שאיתה, היועצת המשפטית ענת מימון, שעבדו בצורה המקצועית ביותר. אני רוצה לציין בשמו של יו"ר הועדה חבר הכנסת ישראל אייכלר גם את היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק, שגם היא הוכנסה בעל כורחה לפניות של בעלי אינטרסים שניסו להלך אימים על הכנסת ועל יו"ר הוועדה, אך ללא הצלחה. ואחרונים חביבים, צוות לשכתו, שמלווים את עבודתו ועבודת הוועדה בצורה הטובה ביותר. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי. אני מושכת. מושכת. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות המחנה הממלכתי והעבודה. להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור של סיעת רע"מ. חבר כנסת מנסור עבאס, איננו, ווליד טאהא, ואליד אל הואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת, אינם נוכחים. אם כן, חברי הכנסת, נעבור להצבעה. נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הסדרת העיסוק בעבודה במערכת קירור או מיזוג אוויר, התשפ"ה 2024, בתוספת לוח התיקונים שהונח. ההצבעה. סעיפים 1 63 נתקבלו. 19 בעד, אין מתנגדים. נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק הסדרת העיסוק בעבודה במערכת קירור או מיזוג אוויר, התשפ"ה 2024, בתוספת לוח התיקונים. הצבעה. חוק הסדרת העיסוק בעבודה במערכת קירור או מיזוג אוויר, התשפ"ה 2024, נתקבל. 20 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הסדרת העיסוק בעבודה במערכת קירור או מיזוג אוויר, התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא בסדר-היום: החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק שימוש בזרע של נפטר לשם הולדה, התשפ"ג 2022. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ להציג את החלטת הוועדה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק שימוש בזרע של נפטר לשם הולדה, התשפ"ג 2022, פ/5976/25, של חברת הכנסת מירב בן ארי, הועברה לדיון בוועדת הכנסת, לאחר שקודם לכן נדונה בוועדת הבריאות ובוועדת העבודה הרווחה. ביום כ"ג בכסלו התשפ"ה, 24 בדצמבר 2024, החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לפצל את הצעת החוק עוד לפני הקריאה הראשונה, כפי שיפורט להלן. נושא נטילת זרע מנפטר ושימוש בו מוסדר כיום בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.2202, שבה נכתב: "בשלב הראשוני שבו מתבקשת נטילת הזרע, יש לנהוג במדיניות מקילה, שלפיה ככלל יאושרו הבקשות. מדיניות זו מתחייבת נוכח הדחיפות בביצוע הפעולה והחשש כי אי-ביצועה במועד המבוקש יגרום לתוצאה בלתי הפיכה, שכן משך זמן החיות של תאי הזרע מוגבל למספר שעות בלבד.

אי-מתן האישור לנטילה בשלב ראשוני זה, או מתן האישור לאחר חלוף פרק הזמן האמור, יסכל את המשך ההליך כולו. לב העניין הוא השימוש בזרע שניטל". בשנים האחרונות ובפרט עקב מלחמת חרבות ברזל, ונמצא איתנו שוב אבי הרוש, אביו של ריף, זיכרונו לברכה, שנפל ברצועת עזה, הוא נמצא הרבה ימים בכנסת, לעקוב מקרוב. עקב מלחמת חרבות ברזל ניכרת עלייה במספר הבקשות לנטילת זרע לאחר המוות ובמספר ההליכים המשפטיים שבהם התבקש שימוש בזרע שניטל כאמור לשם הולדת ילד. בעקבות כך גבר הצורך בהסדרה חקיקתית של הסוגיה.

ולנוכח שאלות נוספות שמעלה סוגיית נטילת הזרע מהנפטר, המחייבות בירור נוסף, מוצע לפצל את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות: הצעה אחת תעסוק בשימוש בזרע לאחר מות הנפטר, בין שהזרע הופקד בחיים ובין שניטל לאחר המוות, זכויות היילוד ומעמדו, וכן הוראות מיוחדות לעניין חיילים. במסגרת זאת ניתן יהיה לבחון גם את קידומה של הוראת מעבר להסדרת המצב המשפטי לעניין שימוש בזרע של מי שנפטר טרם תחילתו של החוק לצד הסדר הקבע שיתגבש כאמור ובהתאמה לו, הצעת חוק אחרת תעסוק בנטילת זרע מנפטר, הפרוצדורות והתנאים הנדרשים בקשר לכך. לגבי חלק זה, ניתן יהיה להחליט כיצד להמשיך את הדיונים בו. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. תודה רבה. נעבור לדיון האישי, חברי הכנסת. אתה יכול להגיד אם יש מישהו שרוצה. אם יש, נכון, בוודאי. כנראה שכל הרשימה, במקום לקרוא את כל המגילה, יש חברי כנסת שרוצים לדבר שהם מתוך הרשימה?

הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. מי עוד רוצה? עמית הלוי?

אדוני היושב בראש. אני אדבר בקצרה. קודם כול, תודה רבה, אופיר כץ, שהחלטת לקחת את הנושא הזה לוועדת הכנסת לאחר שקיימתי קרוב ל-13 דיונים בוועדת הבריאות. היינו כבר רגע לפני אישור החוק בקריאה הראשונה, אבל הוא התעכב, וטוב שזה עובר לוועדת הכנסת כדי שאפשר יהיה לקדם. אבי, אתה, ביחד עם מעל 200 משפחות, עשיתם את התהליך הזה של קצירת זרע. לא כולם השתמשו; חלק עשו את זה בגלל שהדפיקה בדלת אמרה להם: יש לכם 24 שעות. לכן הרבה עשו את תהליך הקצירה. לכן טוב שהחוק מתפצל בין הקצירה לבין השימוש. אתה יודע את זה מצוין, דיברנו על זה, אבל גם משפחות שכולות אחרות מבינות שרובן עשו את התהליך מהלחץ להשאיר משהו מהנפטר. בתוך המשפחות האלה, צריך להבדיל בין אלמנות, שלפי הנחיות היועץ יכולות להמשיך,

לבין ההורים. מאוד חשוב לי, עליתי לפה כדי להבהיר משהו: ההורים יהיו הסבא והסבתא. יש כל מיני, אתה יודע,

אני מדברת אליך כי אתה עובר את זה בעצמך, יש כל מיני דברים ברשת.

ההורים של הנפטר יהיו סבא וסבתא. האם, במקום ללכת לבנק זרע מחו"ל או מהארץ, תוכל לקחת, יחד עם משפחתו של הנפטר, של אותו חלל, ותוכל להוליד את הילד שלו. אבל היא האימא, כי כל הזמן עושים משהו ברשתות. לא, תהיה אימא שתגדל את הילד, ויהיו סבא וסבתא. זה חוק תקדימי, אין אותו בשום מקום בעולם, אבל צריך לזכור שאם אנחנו כמדינה שולחים את מיטב בנינו למלחמה, אנחנו צריכים לעשות חסד לפחות עם ההורים שלהם, ולאפשר להם את ההמשכיות של המשפחה. אני עוד פעם אומרת תודה לאופיר ולכל המשפחות השכולות שמלוות אותנו. אנחנו נעשה הכול,

כי אנחנו עובדים טוב ביחד, כדי לתת לכם קצת נחת בתוך העולם הגדול הזה של השכול שנכפה עליכם, שלא רציתם בו. המינימום זה לאפשר לכם את ההמשכיות. אני יודעת שיש הרבה משפחות שכולות שמחכות לרגע הזה, אז נעשה הכול כדי לקדם את החוק, לפחות לקריאה ראשונה, ולתת להן מעט חסד בתוך העולם האכזר והקשה שהן נמצאות בו.

תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי,

משלשום, של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. למרות שאני פה שנתיים, חברותיי וחברי לכנסת, ותמים אני כבר לא, ואני אוסף הרבה חוויות בממשק הזה עם צבא ההגנה לישראל,

בוועדת החוץ והביטחון, זה מסמך מטלטל. לא קראתי דבר כזה, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. דבר כזה, מה יש לדבר? הגוף היחיד המוסמך על פי חוק לבקר במדינת ישראל זה מבקר המדינה. פרק ראשון: עושה הרמטכ"ל הכול כדי שהוא לא יחקור, פונה פעמיים לבג"ץ בצורות, גם הן מדהימות.

בסופו של דבר, בסוף נובמבר 2024, יותר משנה אחרי המלחמה, יש אישור ויש חקירה. מתחילה חקירה של צוותי הביקורת. והינה אנחנו קוראים:

צה"ל הקים מינהלת בלשכת סגן הרמטכ"ל כדי לרכז ולשלוט על כל הקשר מול משרד מבקר המדינה. במנוגד למקובל בכל הביקורות, נציג המינהלת הזאת נמצא בכל הפגישות. כלומר, קוראים לקצין, מגיע איתו הבייביסיטר המלווה, לדאוג שהוא יאמר בדיוק את מה שצריך. ככל שהקצין שנחקר הוא יותר בכיר מגיע איתו אדם בכיר יותר מצה"ל. דבר שני, בלי ידיעת אנשי מבקר המדינה, הם שמו מכשיר הקלטה.

מה זה הדבר הזה? זה צבא הגנה לישראל,

בלי ידיעת מבקר המדינה, בלי תיאום מוקדם. במקרה שמו לב לאיזה מכשיר.

כשאסור על פי חוק להשתמש בזה אחר כך ממילא. על פי חוק מבקר המדינה, אסור לו. אמרו להם: אסור לכם, תפסיקו להקליט.

צה"ל כפוף לחוק? המשיכו להקליט, אומר מבקר המדינה. קציני צה"ל אמרו להם: קודם כול, החתימו אותנו על מסמכים לפני כן, מסמך שותף סוד, לפני כן. הגבילו אותו, אני לא יכול לומר לך הכול. העבירו אותם תדריכי הכנה. מסמכים שכבר היו מוכנים בצה"ל, היו צריכים רק להעביר אותם, התיקים כבר היו מוכנים,

צריך שראש אמ"ץ יעבור קודם.

למה צריך שהוא יעבור קודם? למה אתה אמור לעבור קודם, בסיוק?

מה, צריך להסתיר משהו? צריך לסנן משהו? מה זה דבר הזה? "אופן התנהלות צה"ל", כותב מבקר המדינה, ולא צריך להיות מבקר המדינה בשביל לכתוב את זה, "משגר מסר של הרתעה והפחדה כלפי דרגי שטח וקצינים הכפופים לפיקוד העליון". ולמה זה מוביל? "לסיכול חשיפת האמת בפני מבקר המדינה". כל זה הפרק השני. מה קורה בפרק השלישי, היום? בא שר הביטחון, עושה את מה שהוא אמור לעשות, אומר לרמטכ"ל: אדוני הנכבד - - - משפט אחרון.

הוא אומר: אדוני הנכבד, תעשה את מה שהחוק דורש. כל מה שמבקר המדינה דורש ממך על פי חוק, תעשה לפי ההנחיות. כי מה המסמך הזה גורם לאנשים? לאבד את שארית האמון בצה"ל, הגוף שהאזרחים חייבים את הכי הרבה אמון בו. במי הם ייתנו אמון? הם נותנים אמון בצה"ל, הוא אמור לשמור עליהם. ועוד אחרי 7 באוקטובר, להרוס לרמטכ"ל את כל שארית האמון. עכשיו בא הדבר האחרון. בא שר הביטחון ואומר לרמטכ"ל: תעשו מה שצריך, אל תהרסו את האמון בצה"ל. עונה לו דובר צה"ל: אתה תדבר איתי דרך התקשורת? אתה לא תדבר בתקשורת. הוא היה חייב לומר את זה בתקשורת, שר הביטחון, כדי להחזיר את האמון. לומר: סליחה, המערכת תתפקד לא בהסתרה, לא בסינון חומרים, הכול יעבור למבקר המדינה.

הוא עשה שירות לביטחון המדינה ושירות לאמון הציבור. אז דובר צה"ל נותן לו הוראות,

תודה רבה. חבר הכנסת אושר שקלים,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עליתי לכאן במיוחד כי השבוע חוויתי כיצד עובדת מכונת רעל משומנת היטב. בנאומי השבוע מעל בימה זו דיברתי על כך שהגשתי בקשה לדיון מהיר בוועדת הבריאות, לצורך בחינת איומי העזיבה וההגירה מצד רופאים כאמצעי לחץ למניעת פיטורי היועמ"שית, לשיטתם. אני שוב מדגיש, אני לא מלין על מקרה פרטני כזה או אחר, אלא על התארגנות יזומה וקולקטיבית כדי לפגוע בכוונת מכוון במערכת הבריאות, ובכך בטיפול הרפואי של כולנו, של הילדים שלנו ושל האחים שלנו ושל ההורים שלנו. והתארגנות זו, את זה אני מבקש לבחון, נקודה. אבל עוד הוספתי, באופן הכי ברור, כי התארגנות כזו עלולה להוביל בהמשך, אני מדגיש, עלולה להוביל בהמשך, לסרבנות רפואית, שמשמעה, אני שוב חוזר, משמעה שביתות, עיצומים, דחיית תורים וטיפולים, כשם שהיה בתקופת הרפורמה המשפטית. לזה לא אתן יד, מכיוון שמדובר כאן בדיני נפשות ובבריאות של כולנו. לצערי הרב, חברי כנסת חסרי אחריות בחרו באופן מכוון ושקרי לסלף את דבריי, ובכך להטעות ולשסות את הציבור. התעלה על עצמו חברי דווקא, חבר הכנסת מאיר כהן, מבית היוצר של יש לפיד עתיד, שהגדיר את דבריי כאידיאולוגיה פשיסטית, לא פחות ולא יותר, מכיוון שלטענתו אני אמרתי שעצם זה שרופאים נוסעים לחו"ל זו סרבנות רפואית. שקר וכזב. בושה וחרפה, מר מאיר כהן, חבל שהוא לא נמצא כאן. יתרה מכך, עוד הוסיף מאיר כהן וטען בשמי שהרופאים הם האויב שלנו, בעוד שאני בסך הכול מבקש לסייע למערכת הבריאות ועוד לנסות לפתור את הבעיה במידת הצורך. אני מקווה מאוד שיהיה מישהו שיוכל להתווכח איתי על עמדות, על עובדות. האם מניעת השימוש במקצוע הרפואה ככלי ניגוח פוליטי זה נקרא אידיאולוגיה פשיסטית, מר מאיר כהן? אם חלילה מישהו מצד ימין היה מאיים לפגוע כך במערכת הרפואה ובציבור החולים, גם אז היית מגיב כך? אז חבריי לאופוזיציה פשוט בוחרים לסלף, לשקר ולהטות, וחבל מאוד. אני עומד על דעתי, מערכת הבריאות היא נכס לאומי ושייכת לכולנו. אין שמאל וימין, אלא עיקרון של אחריות לאומית. אז מאיר כהן, אני מצפה ממך, כאיש חינוך לפחות, שיעלה כאן על הדוכן הזה ויתנצל על דבריו הנבזיים.

האם מן הרשומים לדיבור יש מי שרוצה לדבר?

תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ, אתה רוצה?

אם כן, נעבור להצבעה על החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק שימוש בזרע של נפטר לשם הולדה, התשפ"ג 2022. הצבעה. הצעת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק שימוש בזרע של נפטר לשם הולדה, התשפ"ג 2022,

ארבעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק

התשפ"ג 2022,

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, בבקשה.

לפני ההודעה, לגבי הפיצול שהעברנו עכשיו,

הזה שאנחנו מתקדמים איתו עכשיו ומלווה אותנו, ולהגיד לה באמת תודה גדולה על זה. אדוני היושב-ראש,

אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדת העבודה והרווחה: מטעם סיעת עוצמה יהודית, במקום חבר הכנסת אלמוג כהן תכהן חברת הכנסת לימור סון הר מלך. תודה רבה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, בעזרת השם, ביום שני, י"ג בטבת התשפ"ה, 13 בינואר 2025, בשעה 16:00. שרק נשמע בשורות טובות.